תוכן העניינים דברי יושב-ראש הכנסת לזכרו של האדמו"ר מוויז'ניץ, הרב משה יהושע הגר, זיכרונו לברכה

בשיחותיו ובמעשיו הדגיש שוב ושוב את חשיבות החינוך, ודרכו היתה לומר, אם היה זה לראש הממשלה שמיר, לראש הממשלה פרס, לראש הממשלה רבין:

חינוך, חינוך. חינוך קודם לכול. דברי חכמים, גם היה אומר, דרך-ארץ קדמה לתורה. ודרך-ארץ קדמה לתורה היה נר לרגליו בהליכותיו, בהנהגתו את צאנו ובאופן שבו ביסס את החסידות בחוויה הישראלית. כנסת ישראל מרכינה ראשה בכבוד ובהערכה עם פטירת מנהיג דגול וצדיק זה, ומוסרת את תנחומיה לבניו, אדמו"רי ויז'ניץ, לבנותיו ולחסידות כולה. יהי זכרו של צדיק זה לברכה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה, גברתי.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 39), התשע"ב-2012, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה רבה. אנחנו עוברים לשאילתות דחופות, והיום יש לנו שלוש. האחת והראשונה, לשר להגנת העורף, השר וילנאי. הוא מוזמן לעלות על הבמה, והוא ישיב על שאילתא של חבר הכנסת אריה אלדד בנושא: עימות בין היועץ המשפטי של פיקוד מרכז לראש המינהל האזרחי. אדוני חבר הכנסת אלדד יקריא את שאלתו כפי שהיא, ולאחר מכן השר ישיב, ואחר כך תוכל לשאול עוד שאלות כהנה וכהנה.

חבר הכנסת אלדד, השר מוכן.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ב"הארץ" מ-12 במרס דווח על עימות בין היועץ המשפטי של פיקוד מרכז לראש המינהל האזרחי, ה"מסרב" לחתום על "צו שימוש מפריע". רצוני לשאול: 1. כמה פעמים נחתם הצו נגד יהודים וכמה, נגד ערבים? 2. כמה פעמים יושמו החלטות ועדת הערר לטובת עותר יהודי וכמה פעמים פעלו בניגוד להחלטה?

בבקשה, כבוד השר. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית, לא מדובר כאן בעימות, כפי שכתוב בעיתון. אני יכול רק לצטט את דברי השופט רובינשטיין, שאומר: לכל מי שעובד עם הזולת יש חילוקי דעות, וזה המצב גם במקרה זה. הדבר השני, סכסוכי קרקעות קיימים מימי אבותינו, והם קיימים עד הרגע הזה בכל רחבי המדינה. לא רק ביהודה ושומרון, בכל פינה ובכל מקום. סכסוכי הקרקעות האלה בשטחי יהודה ושומרון, אין כלי שיפוטי יעיל כדי לטפל בהם, ולכן נחתם צו על-ידי מפקד כוחות צה"ל באזור, בינואר 2007, לפני למעלה מחמש שנים כבר, שנקרא: צו בדבר מקרקעין (שימוש מפריע במקרקעין פרטיים) (יהודה והשומרון), התשס"ז 2007. הצו נחתם על מנת לתת כלי עבודה לגורמים שעוסקים בדבר אם יש סכסוך קרקעות בשטחי יהודה ושומרון. מדובר בכלי מינהלי מאוד מסובך, מאוד מורכב, שאם ניתן לעשות בו שימוש, צריך לעשות במשורה ככל שניתן, לאחר חקר עובדות מקיף, לאחר שמיעת כל הצדדים, ובאופן זהיר ומדוד, כי הוא כלי מינהלי שלמעשה מחליף מערכת משפטית. הצו אינו מבחין בין אוכלוסיות המתגוררות באיו"ש, ותכליתו היא סילוק פלישה באופן המגן על הזכויות הקנייניות של בעל הקרקע או המחזיק בקרקע. ההליכים נפתחים בדרך כלל על בסיס תלונה של מי שטוען לבעלות, כאשר זהות הפולש למקרקעין אינה ידועה. כל תלונה נבדקת לגופה, ללא תלות בזהות המתלונן. נכון להיום, התלונות שהוגשו הן תלונות של תושבים פלסטינים המלינים על פלישות לקרקעות המצויות בבעלותם או בהחזקתם. ממועד כניסתו של הצו לתוקף, לפני חמש שנים, הורה ראש המינהל האזרחי על סילוק פלישה מכוח הצו בעשרה מקרים בלבד, לצורך העניין, שני מקרים בשנה, או מקרה כל חצי שנה. על ההחלטה ניתן לערער בפני ועדת העררים. הנקודה המרכזית, שיש דיון, ויכוח בין הפרקליט של פיקוד המרכז מצד אחד לבין מפקד יהודה ושומרון מהצד השני, על איזו צורה להפעיל את זה. האלוף התערב בזה כבר יותר מפעם אחת. זה נמצא בהליך כדי למצוא את המענה הראוי, לנושא מאוד מורכב ומאוד בעייתי, כך שהעימות כאן זה מסוג הדברים שקורים במערכות גדולות עשרות פעמים ביום, רבותי מסיעת קדימה, או: חבר הכנסת דורון,

אני מוכן לתת לכם את לשכתי לדיונים סיעתיים. זה מסוג הדיונים שבמערכות גדולות קורים עשרות פעמים ביום, והדיון הוא רק לגופו של עניין. חבר הכנסת אלדד,

שאלה נוספת. אדוני השר, לא ענית כלל על שאלה מס' 2. מה זה שאלה מס' 2? כמה פעמים יושמו החלטות ועדת הערר לטובת עורר יהודי, וכמה פעמים פעלו בניגוד להחלטה? הלוא תיארת את המצב שאפשר לערר, היהודים ערערו בוועדת הערר, וועדת הערר קיבלה לעתים את טענותיהם. שאלתי: כמה פעמים יושם הערר?

ההערה במקום. עד היום הסתיימו הליכים בארבעה עררים. בשני עררים קיבלה הוועדה את עמדת הרשויות ואישרה את מימוש הצווים, במקרה אחד הסתיימו ההליכים בהסכמה לפינוי עצמי, מקרה נוסף תלוי ועומד בפני בית-המשפט העליון, בבג"ץ עבד אל-קאדר נגד ועדת העררים. כל זה מתוך עשרה מקרים.

אני מבין שכל העשרה נפתחו נגד יהודים. כל העשרה זה עררים של פלסטינים. אמרתי את זה. כן. בסוגיה הזאת הפרקליטות מעדיפה, באופן מובהק, את הפרשנות של החוק הבין-לאומי על החוק המקומי, הירדני, או העות'מאני, שנהג בדיני קרקעות. יש בכך משום התערבות של המדינה בסכסוך קרקעות, שבכל מקום בעולם נפתר בבית-משפט. כאשר שמעון נאבק בלוי, זאת שאלה אדירה. אני מוכרח לומר לך, אני לא בטוח שהגיאוגרף ואיש הביטחון מהיום שהוא נולד,

חבר הכנסת לוין גם, האם, עוד רגע יהיה אימוץ, לא לא.

זו באמת שאלה, גם הורוביץ וחנין, זאת באמת שאלה, איזה חוק חל על הממשל הצבאי באזור שהוא בשליטתו, האם הוא צריך לפעול לפי החוק המקומי של אותם אנשים שהוא ירש אותם בגלל המצב החדש שנוצר, או האם הוא צריך ללכת לפי החוק הבין-לאומי? כי למשל באמת, בדיני קרקעות נהגו על-פי החוק המקומי. בוודאי, כי אתה היית יכול לרכוש, כאשר הקרקע לא מוסדרת, יכולת לרכוש קרקע לא לפי החוק הבין-לאומי, כי הוא לא מאפשר, אלא יכולת לרכוש קרקע רק לפי החוק שהיה קיים ערב השתלטות צבא-הגנה לישראל על אותם אזורים. ואכן, מה שהיה נהוג, וגם בתי-משפט מקומיים בתוך ערי יהודה ושומרון, של אזרחים פלסטינים, היו שופטים את העניין על-פי החוק הירדני. זאת אומרת, אתה יכולת לעשות ולבצע רכישת קרקעות. אני לא מדבר עכשיו, אם החוק הירדני מאפשר ליהודי לקנות או לא לקנות, אבל השאלה המרכזית היא שאלה, איזה חוק באמת צריך לחול על אותה מערכת שמקבלת עררים, האם החוק הבין-לאומי או החוק הנהוג במקום? כי אתה בא ואומר, דרך אגב, החוק הבין-לאומי לא יכול לחול, כי המדינה שהיתה אחראית קודם היתה המדינה שיצאה, ולא היתה מדינת פלסטין. היא היתה ירדן. שגם משכה, הם היו אזורים שהיו אזורים מוחזקים על-ידיה. הסיבה, הנימוק, אני אתן לך לדבר. הנימוק שנתנה המדינה למה היא מתערבת לכאורה בסכסוך בין ראובן לשמעון, או בין יעקב ואחמד, היו שלושה נימוקים: 1. היעדר כלים משפטיים, 2. היעדר ערכאות משפטיות, 3. היעדר גישה למקרקעין.

אנחנו בוחנים את הדברים, והם מופרכים לחלוטין היום, יכול להיות שלפני 20 שנה היה כך. בתי-המשפט שלנו מוצפים בתביעות ובבג"צים בנושאים האלה ממש. גישה למקרקעין קיימת בכל מקום, ואם הקרקע היא באמצע יישוב, הצבא נוהג ללוות את בעלי הקרקע הערבים בכוח צבאי כדי לאפשר להם מסיק באמצע יישוב יהודי. כך שהנימוקים לכך שהמדינה החליטה להתערב בסכסוכי קרקעות, ולא להותיר אותם לבית-משפט כזה או אחר,

נשמטה הקרקע מתחתם, ועדיין מפעילים את התערבות המדינה,

רק נגד יהודים, כפי שאתה בעצמך הבאת מהנתונים. האם אין בכך טעם יסודי לפגם, שהמדינה מנסה להשמיט את הקרקע מתחת מי שמעבד את הקרקע עשר ו-20 שנה ולהגיד לו: אנחנו עכשיו מסלקים אותך מהקרקע, בניגוד לדיני הקרקעות הנוהגים במקום, ומתערבים במקום שהסכסוך הוא סכסוך בין שני אזרחים? זו שאלה מאוד, אני לא בטוח, חבל שגם שר המשפטים לא נמצא. יכול להיות שווילנאי מכיר בזה כבקי בארץ,

חבר הכנסת יריב לוין, גם אתה יכול להתייחס. אני לא מוכן לגזול עבודה משום משרד עורכי-דין. זה לא משרד עורכי-דין,

כי בצדק, עפו אגבאריה,

לפעמים בן-אדם, אתה רואה, לפעמים כאשר אנחנו נכנסים לבעיות אנחנו נותנים נימוקים שבדיוק יכולים להיות נימוקים לגישה השנייה. מי שעיבד אדמה עשרות שנים, אל תשמח, אני אשאל אותך שאלה הפוכה. שמאות שנים הסקטור, אני אשאל אותך שאלה הפוכה. זה לא ייאמן. אני אשאל אותך שאלה הפוכה, חבר הכנסת. הדברים לא ייאמנו כי החיים שלנו הם לא ייאמנו. לא לא לא, כל החיים בארץ-ישראל, שהיתה כיבוש עות'מאני, וכיבוש אנגלי, וכיבוש ירדני, וכיבוש מצרי,

כל החיים בה הם שאלה מאוד רצינית, יש כיבושים-כיבושים, מה החוק שחל על האזרחים, על אנשים שרוצים לקנות ארטיק האחד מהשני? בבקשה, חבר הכנסת יריב לוין. תודה, אדוני היושב-ראש,

חברי וחברות הכנסת, כבוד השר, אני לא רוצה להיכנס דווקא

אלא לדבר על הסוגיה העקרונית. אני חושב שאי-אפשר להתעלם מכך שמדובר בצו שיש לו תכלית אחת, לנהל איזו מערכה בלתי ברורה נגד מתיישבים וחקלאים יהודים שלא רק גואלים אדמות על-פי העיקרון הבסיסי של הציונות שבזכותו אנחנו בכלל נמצאים כאן, אלא מעבדים ומתפרנסים ופועלים בקרקעות כאלה במשך שנים ארוכות, ולא מקרה שהנושא הזה מופעל בדרך שהוא מופעל ונגד אוכלוסייה מסוימת. ואני חושב, אדוני השר, שלפעמים אפשר להגיד גם "טעינו", ואפשר להגיד, אנחנו, כאשר מתברר שהדבר הוא מפלה, אנחנו מפסיקים אותו. אבל אני רוצה לומר לך יותר מזה. כשאני מסתכל על המכתב של לשכת היועץ המשפטי, והוא כותב ומנסה לנמק מדוע הצו הזה קיים, הוא כותב במכתב שלו ארבע סיבות לצו: הוא אומר שאין ערכאה משפטית מתאימה לטיפול בסכסוכי קרקעות באזור, אני חושב שזה ממש מגוחך, הרי אנחנו יודעים כמה עתירות יש, של פלסטינים, בבתי-המשפט הישראליים, ובפרט בבית-המשפט העליון,

את התוצאות של לא מעט עתירות כאלה. היעדר כלים משפטיים מתאימים לטיפול בפלישות למקרקעין,

אני יותר מתמֵה על הקביעה הזאת נוכח מה שאנחנו רואים, ביחס ליהודים, אני לא בטוח שביחס לפלסטינים, אולי הקביעה הזאת נכונה לא ברמת היעדר הכלים אלא ברמת השימוש בהם. קשיי גישה למקרקעין? ממתי צו כזה פותר קשיי גישה? הרי אנחנו גם יודעים שאפילו כשפלסטיני רוצה לעבד אדמה בתוך יישוב יהודי הוא מקבל ליווי מלא של הצבא,

בצורה מסודרת, אגב, כפי שצריך להיות. אדם, צריכים להבטיח שיוכל לגשת לאדמתו. וטענה רביעית היא שצו השימוש הוא כלי חיוני להתמודד עם סכסוכי הקרקעות באזור, ויש בהפעלתו המהירה והמבוקרת כדי להפחית את מספר הסכסוכים ואת עוצמתם, זה לא כל כך מסתדר עם זה שאומרים לי שמשתמשים בזה רק פעמים בודדות, שיש תהליך ערר שנמשך אני לא יודע כמה זמן. אדוני השר, זה באמת פשוט נראה לא טוב. אולי, אני באמת מבקש:

באופן אוטומטי באים ומגינים על כל דבר כאילו כזה ראה וקדש, אולי תיקח את העניין לידיך ותבחן את העניין, ממש לא. ואני מבקש שתבטלו את הצו הזה. לא זו הדרך,

יש לי עבודה,

אבל הנושא הוא מאוד חשוב, כי אדם שמאבד את פרנסתו בגלל שימוש במין כלי דרקוני כזה, אני חושב שזה דבר שראוי לתשומת לב. אני מציע, אדוני השר, שתנחה להימנע מהשימוש בצווים עד שהנושא הזה ייבדק לעומק, וטוב תעשו אם תבטלו את הדבר הזה, אני חושב שהוא לא ראוי.

לפני שאני נותן לך,

כדי שתענה גם לי, בשנת 1972, אדוני השר, כירושלמי, אתה בצבא, אני כבר עורך-דין שבע שנים, הציע לי אחד מתושבי נבי-סמואל לרכוש 46 דונם בנבי-סמואל.

איך אני רוכש את זה, רשום בטאבו? אומר: כן, זה רשום בטאבו רמאללה, וגבולות המגרש נקבעים על-פי המוכתר של הכפר, ויבואו השכנים, וכל אחד יחתום. אנחנו רוצים לעשות אתך עסקה. הלכתי ובדקתי בממשל הצבאי, אצל היועץ המשפטי לממשלה, ואמרו: אתה רשאי לקנות קרקע, על-פי החוק הירדני אנחנו לא מתייחסים לדיסקרימינציה שבה יהודי כן יכול או לא יכול לקנות. אתה יכול לקנות את זה, ועסקתך תהיה עסקה שלמה ומוחלטת. כך עשינו, כך עשיתי. לימים, אחרי זה היתה כבר מלחמת יום כיפור, וניסה להתכחש המוכר לכך שאני הוא הקונה, והוא לא קיבל כסף, היו לו כל מיני טענות הגנה. ואני אמרתי: אני הולך אתו לבית-המשפט ברמאללה, והלכתי אתו לבית-המשפט ברמאללה, ועמדנו בפני שופט מקומי ברמאללה, והוא בסופו של דבר, לגופו של עניין, פסק לטובתי, אמר: העסקה היתה עסקה, הדברים היו ברורים, הוא קיבל את הכסף. הוא אפילו אמר מי אמר אמת ומי לא אמר אמת. הדברים היו ברורים. גם היו הוכחות מוחלטות. ואני רוצה לומר לך שאני אחד היהודים היחידים שבטאבו רמאללה, אף שעשו לי "ראח וג'אי" אלף פעמים כדי להביא כל מיני דרישות מהמאלייה. אני רשום בטאבו רמאללה, ראובן ריבלין באותיות ערביות, כבעלי הקרקע של 53 דונם שהיו בנבי-סמואל. לימים המדינה ביקשה ממני, כדי להקים את הפארק הלאומי שם, ואני היום בהר-אדר, יחד עם כל חברי שקנו יחד אתנו, ועשינו והפעלנו את החוק בישראל, ואמרתי להם: תלכו לבג"ץ אם הדבר הוא לא נכון. אפשרו לי במאה אחוז לרכוש על-פי החוק שהיה קיים, אבל לא הלכתי לבית-משפט ישראלי, הלכתי לבית-משפט ברמאללה. השופט לא רצה להיכנס לגבי חוקיות העסקה מבחינת החוק, אבל אמר אין כל ספק כי ה-issue היה האם אכן היתה עסקה או לא היתה עסקה. לגבי חוקיותה ברמה של האיסור למכור קרקע ליהודי הוא לא נכנס. הוא לא נכנס לשאלה זאת, ואני רשום בטאבו רמאללה כפלסטיני-ישראלי שקנה את הקרקע שם. חד-משמעית. בבקשה, חבר הכנסת חנין, אם אתה רוצה להעיר משהו. אבל להיפך זה כנראה לא יכול להיות. אתה טועה. אני לא טועה. אתה טועה. הוא צריך רק אישור של אזרח זר להיות בעל קרקע. אתה טועה, אין לו שום בעיה. כן, אבל לא פלסטיני. זו בעיה שאפשר ללכת אתה, דרך אגב, כן, כי יש בעיה עם ארץ אויב. אבל אלה תירוצים, אין שום בעיה. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה. אדוני היושב ראש, אדוני השר, אני ביקשתי את רשות הדיבור כיוון שלטעמי נפלה שגגה באופן הצגת המצב המשפטי שבו נשלטת הסוגיה הזאת. המשפט באזורים הכבושים על-ידי ישראל הוא משפט רב-שכבתי. שכבה אחת היא השכבה של הדין המקומי.

כמו שאמר פרופסור אלדד, השכבה הזאת קיימת, ואין בכוחו של הכוח הכובש לשנות אותה. שכבה שנייה, שהיא מהותית מבחינתנו, היא שכבת הדין הבין-לאומי, ומבחינת הדין הבין-לאומי, נרצה או לא נרצה, גם אם חבר הכנסת פרופסור אלדד לא אוהב את העניין הזה, הדין הבין-לאומי קובע באמנת ז'נבה הרביעית שאסור למעצמה הכובשת להעביר אזרחים שלה לתחומי השטח הנכבש.

נכון שבית-המשפט העליון אצלנו קבע בפסיקה, שהיא שנויה במחלוקת, עם כל הכבוד לבית-המשפט הישראלי, דעתו לא כל כך מקובלת במשפט העולמי, שאמנת ז'נבה הרביעית היא דין בין-לאומי הסכמי ואיננה דין בין-לאומי מנהגי, ולכן אמנת ז'נבה הרביעית, כיוון שהיא לא הוחלה באופן מוניציפלי על-ידי הכנסת בתוך מדינת ישראל, איננה חלה עליהם.

זו עמדתו של בית-המשפט, כולנו מכבדים את בית-המשפט,

התפיסה הנוהגת בעולם, אמנת ז'נבה הרביעית היא שמסדירה את הסוגיה הזאת, בין אם היא הסכמית ובין אם היא מנהגית. אתה יודע מדוע בזמנו, ב"דברי הכנסת",

ואתה תלמיד חכם ובקי במקורות, בזמנו היתה שאלה אם יפו, לא החלנו עליה איזשהו חוק שאסור. לא,

על שיח'-מוניס, אז התעוררה השאלה האם אנחנו יכולים, כי לטעמם של רבים מאזרחי ישראל שאינם ציונים, בכלל גם השאלה מהו כיבוש ומהו לא כיבוש לא מתחילה באיזשהו קו שזיכרונו לברכה או לא לברכה, השאלה היא שאלה של תוכנית החלוקה. דרך אגב, וילנר מדבר על זה, זה משנת 1954, נדמה לי. נכון. ואכן, אדוני היושב-ראש, יש בינינו ויכוח פוליטי. אני לא רוצה להיכנס אליו. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שברמה המשפטית, מצבם של השטחים שבהם שלטה מדינת ישראל לפני 1967, מבחינת הדין הבין-לאומי החל עליהם, גם ביחס למבקריה הכי גדולים של מדינת ישראל, אין ספק שמבחינת הדין המשפטי החל עליהם, הוא דין שונה לחלוטין מאשר הדין הבין-לאומי החל על שטחי הכיבוש. מכיוון שישראל החילה את הריבונות עליה.

לא רק ההחלה של הריבונות, אלא ההכרה הבין-לאומית, שבאה לידי ביטוי בין היתר בהסכמי שביתת הנשק, שיש בה הכרה של המדינות שקודם טענו,

שהשטח הזה נמצא בחזקתן או לא נמצא בחזקתן. אני לא נכנס לוויכוח. הימין פה בארץ, בגלל התיאבון הגדול שלו, מוכן לסכן גם את שטחי 67' כדי שהשטחים הנוספים גם ייכללו. זאת כמובן גישה של תיאבון גדול, אבל לא בטוח שאפשר תמיד לבלוע את מה שהעין רוצה לראות.

אבל אני כרגע לא נכנס לוויכוח, אני לא נכנס לוויכוח הפוליטי. מצאתי לנכון להעיר את ההערה המשפטית.

ההערה המשפטית חשובה גם ל"דברי הכנסת". אדוני השר, אם יש לך מה להוסיף כתשובות. אני רוצה לומר שכל הקונסטרוקציה המשפטית הזאת לא עובדת בגלל בעיה אחת קטנה, אנחנו לא יכולים להיות חופשיים בארצנו.

דרך אגב, מה שאמר וילנאי, אבל לא השר. לא השר. דרך אגב, הוא כמעט אמר מה שאמר ז'בוטינסקי: ציון כולה שלנו.

יכול להוסיף דבר אחד: אין ספק שזה לא הפורום לדון בעניין וצריך למצוא את הפורום הראוי לדון בו. חבר הכנסת לוין, אני לא מתכוון לעסוק בזה יותר. יש לי כרגע משחק מלחמה חשוב פי כמה מהנושא הכבד הזה, וחשוב שאני אהיה שם, האמינו לי. תודה רבה. השר היה עונה גם עם משחק המלחמה, אם היה לו מה לענות. זה היה בהחלט ויכוח פתוח על נושא. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אריה אלדד. דרך אגב, 67', זה הוכר אחרי 67', זאת אומרת, אחרי שזה נהיה בבחינת הרע במיעוטו מבחינת אותם אלה שלא חושבים, חבר הכנסת לוין, שאדם לא יכול להיות כובש בארצו, כי אם אנחנו כובשים בארצנו,

לא רק כובשים בירושלים. ואנחנו הולכים לשיח'-מוניס תמיד כי שם זה היה מקום מאוד רגיש. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לשאילתא דחופה, שאותה יעלה חבר הכנסת יריב לוין, שישאל את שר השיכון והבינוי, השר אטיאס, שיעלה ויבוא ויגיע וייראה מעל הבמה על מנת להשיב על שאילתא בעל-פה של חבר הכנסת יריב לוין בנושא: הפסקת עבודות נטיעה מדרום לרהט.

תודה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, למרות פסיקה של בית-המשפט בדבר זכויות המדינה בשטח של כ-3,000 דונם באזור הכפר אל-עראקיב מדרום לרהט, הופסקו עבודות הנטיעה של הקרן הקיימת לישראל בשטח זה בהוראת מינהל מקרקעי ישראל. רצוני לשאול: 1. מדוע הופסקו העבודות ההכרחיות לשמירה על הקרקע מפני פלישות? 2. מתי יחודשו העבודות?

תודה רבה. כבוד השר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אכן, מינהל מקרקעי ישראל, באמצעות קק"ל, מבצע נטיעות בשטחים שהוכחו, קודם כול שנקבע על-ידי בית-המשפט שזה שטח של המדינה. הנטיעות האלה מבוצעות כדי לשמור על הקרקע. באופן די ברור, כשיש נטיעות, אז יש פחות פלישות, מעבר לזה שאנחנו גם מאוד בעד שיהיו הרבה עצים במדינה שלנו. היתה הפסקה על-ידי קק"ל, ומינהל מקרקעי ישראל התערב בעניין הזה, והעבודות חודשו. אז לשאלתך למה הופסק, הופסק כי לקק"ל היו איזה עניינים שהם חשבו שצריך להפסיק אותן, ומינהל מקרקעי ישראל התערב בנושא הזה וביקש לחדש את הנטיעות, ועכשיו יש נטיעות. בבקשה, שאלה נוספת אין לך. חבר הכנסת דב חנין,

אם השאלה לא מתייחסת לאותו נושא, אתה לא חייב להשיב, אלא אם כן אתה רוצה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, השאלה שלי מתייחסת ממש לאותו נושא. בכפר הבלתי-מוכר אל-עראקיב השבוע, פנה חברי לתנועה, מזכיר תנועת חד"ש, היימן עודה, לספר גינס בהצעה להכליל את הכפר הזה ברשימת שיאי העולם ככפר שנהרס הכי הרבה פעמים על-ידי הרשויות. אנחנו כבר נמצאים במצב שבו הכפר הזה, במהלך השנה האחרונה, נהרס יותר מ-30 פעמים, נהרס יותר מ-30 פעמים. ביהודה ושומרון. עדיין לא, חברי חבר הכנסת יריב, עדיין אין בשטחים הכבושים, השאלה אם אפשר לעשות שיאי גינס כמה פעמים הוא נפלש. זה גם יכול להיות, תלוי בעיני המתבונן. אני לא בטוח שהוא נפלש. אני לא בטוח שהוא נפלש.

ואני נפגשתי עם השיח' סייח, שהוא מנהיג הכפר הקטן הלא-מוכר הזה, ואני מציע לך, אדוני השר,

כהצעה מאוד מאוד עניינית, ללכת ולהיפגש עם האנשים האלה. תיפגש אתם, תשמע אותם.

כשאנשים מתעקשים,

פעם אחר פעם, ובאים והורסים להם, זה מה שנקרא כפר לא מוכר? זה כפר לא מוכר, כפר קטן. נדמה לי שזה לא אתו, אלא עם השר בגין.

אני יודע, השר בגין עוסק בזה מזווית אחת, אבל כיוון שהשר אטיאס הוא המופקד על מינהל מקרקעי ישראל, ומינהל מקרקעי ישראל מתייחס לכפר הזה באיזו גישה מאוד מאוד פורמליסטית, אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל הוויכוח, אני אומר שיש שם בני-אדם, האנשים האלה משוכנעים שיש להם זכויות, הם עולים למקום הזה פעם אחר פעם,

אדמת אבותיהם.

היה פה חבר הכנסת אלדד, הוא הסביר קודם על היחס שלו לאדמת אבותיו, גם האנשים האלה חושבים שזו אדמת אבותיהם. אנשים הרי לא נהנים שהורסים להם פעם אחר פעם.

אני מציע שבמקום המסלול הזה, שהוא מסלול של עימות מתמשך, שבסופו של דבר יש בו רק כאב וסבל, לילדים, למבוגרים, נזק כספי, גם המדינה מוציאה שם הרבה כסף, כי זה עולה כסף כל פעם להרוס ולגייס כוחות אולי פעם אחת יתחיל תהליך דיאלוג. ואתה, אדוני השר, באמת, כמישהו שהוא בעל רגישות

אולי כדאי שתיפגש עם האנשים האלה,

תתרשם, ואולי אחר כך תוכל למצוא מסלול יותר אנושי ויותר מעשי להמשך ההתעסקות בנטיעות. אל תשיב לו עוד. חבר הכנסת גנאים, בבקשה.

חברי חברי הכנסת,

בהתחלה שמחתי, ורציתי לברך על הצעד של קק"ל להפסיק את הנטיעות שם, וחשבתי שזה כיוון חדש, של הממשלה, של המינהל, של המשרדים, איך באמת להתייחס לסוגיה שם. כפי שהזכיר חברי דב, 36 פעמים נהרס הכפר הזה, ואנשיו דבקים בלהישאר על אדמתם, ויש להם מסמכים,

מהתקופה העות'מאנית. ראיתי את זה, חבר הכנסת לוין. אז למרות המסמכים האלה, והדבקות, המדינה הורסת והורסת. אני חושב שלא רק הכפר צריך להיכנס לספר גינס, אלא גם מדינת ישראל, בתיאבון להריסה. אז באמת, במקום להמשיך ולהרוס, אולי לשבת, לדבר,

להכיר, אולי לנסות דרך אחרת, לא רק דחפורים ובולדוזרים.

חבר הכנסת אריה אלדד, הואיל ושניים מהשמאל שאלו, אני מבקש ממך גם, תודה, אדוני. אני שמח על תשובתך. הכניעה של הקרן הקיימת לא היתה בגלל בעיה במחסור בשתילים או בהיעדר כלים מכניים לחפירת בורות לצורך השתילה. היה קמפיין ציבורי בין-לאומי שהוקיע את הקרן הקיימת לישראל, שביצעה פה צעד ירוק למהדרין וכשר למהדרין על-פי החוק ועל-פי דיני הבעלות, והאשימו אותם כאילו הם מנשלים את הערבים. אמרה הקרן הקיימת, מוקיעים אותנו כמי שפוגע בערבים, ולא נכנסים להתדיינות המשפטית מי פלש ומי הרס, ולכן אנחנו מושכים את ידינו, כדי שלא ייפגעו תרומות לקרן הקיימת. התשובה שנתת היא תשובה ראויה, אבל אני חושב שראוי שמדינת ישראל תגבה את הקרן הקיימת גם במקום שמנסים לפגוע בה כשהיא עושה את אותו ייעוד לאומי שלשמו הוקמה, ומדינת ישראל מכירה בו.

אנחנו היינו באירופה באותו זמן שחגגו את חגיגות 120 שנה לקרן הקיימת, והיתה שם סערה גדולה, ואני דיברתי בעניין זה בצורה חד-משמעית. כבוד השר, אם יש לך מה לענות לחברי הכנסת, בבקשה.

חבר הכנסת דב חנין, אני ביקרתי לא מעט ביישובים האלה עם כניסתי לתפקיד, וגם לאחר מכן, המדינה עושה מהלכים מאוד משמעותיים ונדיבים, שהיא לא עושה אותם עם מגזרים אחרים, כפי שהיא עושה. אני חושב שגם המדיניות הבלתי-מתפשרת שנהוגה בפלישות, כפי שבית-משפט קובע, עזוב עכשיו את הפקידים רגע, נהוגה בחומרה רבה, ובכל מה שקשור למגזר בני המיעוטים בכלל והבדואים בפרט, אני לא מסכים עם זה, אבל נוהגים בהם הרבה יותר בצורה של חסד, בין היתר מהסיבות שאתה אמרת. ולכן אני חושב שעניין הנטיעות באל-עראקיב בא מזה שגם בית-המשפט קבע שזה מקום ששייך למדינה ואפשר לנטוע שם עצים, זה לא שמישהו בא והחליט על דעת עצמו לעשות את זה. וכידוע לך, עד שבית-המשפט פוסק משהו זה אומר שהתגלגלו עם זה לא מעט שנים ועתירות וכו'. זה בנושא הזה. ולגבי כל שיאי גינס, אני חושב שבמדינת ישראל ודאי שאפשר להכניס לספר השיאים את היקף הפלישות ואת היקפי הדונמים שפולשים אליהם. אם אתה רוצה ככה לחדד את זה, אז אני לא בטוח מי שובר את השיא, הפולש או המפנה. זה בנושא הזה. ולגבי חבר הכנסת אלדד, אני באמת חושב שהקרן הקיימת נכנסה כאן לאיזו פינה, ואני חושב שמינהל מקרקעי ישראל פעל נכון, בצורה גם מיידית,

אני מרשה לעצמי להגיד,

גם מול קק"ל. אתם רוצים לנטוע? בבקשה. לא רוצים לנטוע?

הרי אני רוצה להזכיר לכם שהקרן הקיימת לישראל, שנוטעת, מינהל מקרקעי ישראל מעביר לה הרבה מאוד כסף כדי שתעשה את זה. זה לא מגיע ככה כאיזו התנדבות. יש איזה שיתוף פעולה בין הקרן הקיימת לישראל למינהל מקרקעי ישראל בהרבה דברים. אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה הזה ואנחנו חושבים שצריכים לחזק אותו, אבל נדרשה כאן מעורבות כדי שגם המדיניות שלנו תתבצע. זו הדרך היותר-נכונה לשמור על קרקעות, על-ידי שנוטעים. נטענו ונמשיך לנטוע. תודה רבה לשר הבינוי והשיכון, חבר הכנסת אטיאס. אני מזמין את כבוד השר יצחק כהן, כסגן שר האוצר, לבוא ולהשיב על שאילתא דחופה בעל-פה של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בנושא: שינוי נוהל מתן תמיכות מתקציב המדינה וההשפעה על גופי התרבות. יעלה ויבוא השר, ואחריו יתחיל חבר הכנסת ניצן הורוביץ להקריא את השאילתא. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השר, לאחרונה נערכו תיקונים,

בנוהל מתן תמיכות מתקציב המדינה למוסדות תרבות. רצוני לשאול: 1. מה ייעשה לפתרון בעיות תכנון הפעילות הרב-שנתית של המוסדות האלה ואי-יכולת שיתוף הפעולה בין גופי התרבות שהנוהל החדש יוצר? 2. מדוע יש צורך בגוף פיקוח נוסף, מעבר לקיימים? 3. מה ייעשה לגיבוש נוהל שיקל על מוסדות התרבות?

תודה, אתה תוכל אחר כך לחזור ולהשיב. בבקשה, כבוד השר.

חברי חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בעניין שינוי נוהל מתן תמיכות מתקציב המדינה וההשפעה על גופי התרבות, חבר הכנסת הורוביץ, צוות

פועל זה כשנה לתיקון הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם, מה שנקרא, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. בצוות משתתפים נציגי משרדי האוצר, המשפטים, הרווחה, החינוך והתרבות והספורט. במסגרת עבודתו גיבש הצוות טיוטת המלצות לשינויים הנדרשים בנוהל, ובמסגרת הליך פרסומו הופצה טיוטת הנוהל להערות הציבור, והתקבלו הערות, המון הערות. הצוות בחן את ההערות לעומקן לצורך קבלת ההחלטות לגבי ביצוע התאמות בהמלצותיו, וחלק מהערות הציבור הוטמעו בנוהל שגובש. עבודת הצוות עומדת בפני סיום. בימים אלה עובר הנוהל גיבוש סופי לפני פרסומו, לאור הערות המשרדים הנוגעים בדבר ולאור ההערות שהתקבלו מהציבור. אני מציע שתמתין בסבלנות. בקרוב מאוד יפורסם הנוהל, ואם תרצה שאילתא נוספת, אדוני היושב-ראש ודאי יאפשר לך.

אדוני היושב-ראש, אתה מרשה לו שאילתא נוספת? בוודאי ובוודאי. הבעיה היא שהנוסח שראיתי, ואני פה מביא את הדברים, היתה לך הזדמנות.

אני מביא פה את הדברים לא רק בשם שדולת התרבות בכנסת שאני עומד בראשה, אלא בשם פורום מנהלי מוסדות תרבות בישראל, שכולל את מגוון הגופים, אם תזמורות,

מוזיאונים,

ויש בעיות קשות ביותר, יש גם תרבות יהודית,

תרבות יהודית, הכול.

יש בעיות קשות ביותר, למשל איסור מימון פעילות משנים קודמות. הרי הפעילות של הגופים האלה היא רב-שנתית. למשל, איסור העברת כספים בין גופים. אתה מונע כל אפשרות למה שנקרא קופרודוקציה, שיתוף פעולה, למשל בין תזמורת ללהקת מחול. למשל, אתה מטיל עליהם עוד ביקורת עומק, נוסף על הביקורת שיש מטעם הרשות המקומית, ורשם העמותות, והגוף המממן, עוד ביקורת עומק, שאתה גם מחייב אותם לשלם עליה, ולכן אתה גם מקצץ 0.5% מתקציבם לצורך מימון הביקורת הנוספת. ומעל לכול, מה שהם אומרים, אולי תגיד לי שזה לא נכון, אבל הם טוענים שאין דיאלוג, שהחשב הכללי באוצר פשוט מסרב לדבר אתם. זה נוהל שלגבי גופים מסוימים, אני יכול להגיד לך מהיכרות אישית, ישבית את פעילותם, ואלה דברים קשים ביותר. אבל לעומת זאת, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, לפני שהשר משיב, יש פעמים דרישות מצדנו פה, מצדך, לבוא ולבדוק עמותות מסוימות מדוע ואיך מקבלים, ויכול להיות שהם בכלל לא עוסקים בנושא.

כספי מדינה. זה הרשות המקומית שנותנת, היא בודקת. רשם העמותות, אם זו עמותה, בודק לפי כל הנהלים.

עוד נקודה אחת,

אתה אומר שזה ביקורת נוספת על הביקורות הקיימות. ביקורת נוספת, לפעמים שלישית, על גופים כאלה. ועוד נקודה, אדוני: יש שם עניין שקבעו בנוהל שהתמיכה תגיע עד 90% בלבד, ולא מביאים בחשבון שיש הרבה גופים שפועלים, מה שנקרא בשווה-כסף, שהם בכלל לא גובים תשלום מהציבור, כל מיני ארכיונים,

שהכניסה היא חינם. לכן ההגבלה הזאת של 90% עבור הגופים האלה היא מאוד דרקונית. תודה.

אנחנו רק עזרנו לאיזה תיאטרון, חברי חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ההערות שהערת הן הערות מאוד מאוד חשובות. אני רק מאוד מאוד מקווה שניצלת את ההזדמנות שהחשב הכללי נתן לחברי הכנסת ולציבור בכללו להעיר את הערותיהם. אתה לא היית צריך להגיש שאילתא. היית צריך פשוט להגיש את ההערות האלה לחשב הכללי.

אנחנו לפעמים לא מודעים, השר יצחק כהן. הוא מביע את, זה לא התקבל. זה לא התקבל. אז מה, מה שהחשב הכללי אומר, אני צריך להשתחוות וזהו? עד קץ הימים, לא, לא, זה לא החשב הכללי. החשב הכללי מרכז את זה, אבל זה משרד המשפטים, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד התרבות והספורט. זה לא רק החשב. החשב גם מתכלל את התהליך. זה נוהל החשב הכללי, נוהל שר האוצר, כן. אבל כל מה שאמרת, דברים כל כך חשובים ונכונים, היית לדעתי צריך לשגר אותם להערות הציבור או להערות חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אין לי שום ספק שהיית מקבל התייחסות.

היות שאני באמת מאוד מעריך אותך ואני מעריך את הכנות בדבריך, אם תוכל, אני אשמח להעביר אליך נייר קצר עם הנקודות בתמצית. תעשה אתו מה שאתה רוצה, תעביר, אל תעביר. פשוט שיהיה לנגד עיניך, כי תאמין לי, זה פורום מנהלי מוסדות התרבות בישראל, ויש מאות מוסדות כאלה. זה לא יוזמה שלי, זה בא מהם. ואם הם אומרים ששום הערה ממה שהם הגישו לא כלולה בדוח,

הורוביץ, שלח לו מכתב,

שלח לו עם העתק אלי. אנחנו נקיים דיון על העניין הזה,

אנחנו ביקשנו לקיים דיון מהיר בוועדת הכספים על

והתוספת הזאת למעשה מחסלת כל אפשרות, שיתוף פעולה בין גופים. גופים באמת רציניים, בעיקר של מתנדבים, שבאים ויוצרים תרבות כזאת או אחרת, שבלעדיה הם לא יכולים. אני מבין את האיסור הכללי, שגוף שמקבל כסף מהמדינה,

אני עכשיו הבנתי. אבל פה יש פעילות. זה מוסדות תרבות, אתה מבין? אני אשמח לקבל את ההערות. אני אבדוק אם הן הועברו לעיונו של החשב הכללי,

את התשובות שהוא נתן בתיאום, כנראה, עם משרד המשפטים. אנחנו נבדוק את הדברים ונחזיר לך תשובה. אחרי שתשלח את המכתב, אני מתחייב להביא גם את החשב הכללי, יחד עם השר כהן, בהזדמנות הראשונה, ונקיים דיון אצלי, בנושא שהוא נושא עקרוני אתם יכולים לעמוד על דעתכם. יכול להיות שאתם צודקים יותר ממה שאנחנו, לאור הניסיון

לאורך השנים גובשו כל מיני נהלים, אבל זה לא שגובש "כזה ראה וקדש". זה פורסם, לא רק לחברי הכנסת, לכלל הציבור בישראל,

והתקבלו באמת הרבה הערות.

לפעמים אנחנו נרדמים בשמירה. תראה, אם זה נכון, גם אחרי שאנחנו נאמר, לא יתקבל. ואם זה לא נכון, אולי נאיר את עיני העוסקים בדבר למנוע איזה דבר שהופך להיות איזו הוראה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אני מאוד מודה לשר יצחק כהן ומברך אותו על כך. רבותי, הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, ותביא בבקשה את החוק שלך, כי אני אאפשר לך מעל הבמה גם להתחיל בחקיקה. אנחנו מתחילים בחקיקה, בהצעת החוק של חבר הכנסת יריב לוין. אבל לפני כן, הוא עומד על הבמה על מנת להביא הודעה של ועדת הכנסת,

אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, להלן הודעות מטעם ועדות הכנסת. ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בעקבות קביעת ועדת הכנסת בהצעות החוק האלה: הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון, העלאת גיל הנישואין),

פ/4097/18, של חבר הכנסת יריב לוין; הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון, העלאת גיל הנישואין), התש"ע 2010, פ/2538/18, של חברת הכנסת אורית זוארץ, הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון, העלאת גיל הנישואין), התשע"א 2011, פ/3217/18, של חבר הכנסת דב חנין

הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון, העלאת גיל הנישואין),

פ/3218/18, של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון, העלאת גיל הנישואין), התשע"ב 2012, פ/4130/18, של חברי הכנסת חנין זועבי וג'מאל זחאלקה. ועדת הכלכלה תדון בהצעת חוק יידוע בדבר הסכנות בשימוש בטלפון נייד, התשע"א 2011, פ/3408/18, של חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ וקבוצת חברי הכנסת, ובהצעת חוק הגנה מפני שימוש במכשיר טלפון נייד והגבלת פרסומת, התש"ע 2009, פ/1894/18, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת. ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בנושא: התגברות ההתנכלויות ליהודים בכבישי יהודה ושומרון ואירועי הר-הבית, הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת נסים זאב, אריה אלדד וציפי חוטובלי, ובנושא: שיפור תשתיות וכבישים המחברים יישובים של דרוזים ובני מיעוטים אחרים בגליל, הצעתו לסדר-היום של חבר הכנסת שכיב שנאן. עד כאן ההודעות. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תיקון טעות בנוסח שנתקבל) חבר הכנסת יריב לוין,

נא לנמק מעל לבמה.

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת היא שוב חלק מנושאים שמתעוררים תוך כדי תהליך עריכתו מחדש של התקנון והתאמת החקיקה שנוגעת לעבודת הכנסת. הצעת החוק עוסקת בשלושה תיקונים. התיקון הראשון נוגע להוראת סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948. כאן אנחנו מציעים לקבוע כי ועדה שדנה בחוק תוכל לנקוט תהליך של תיקון טעות לפי פנייה של יושב-ראש הכנסת או לפי הצעה של היועץ המשפטי לכנסת, ואת זה אנחנו מציעים להוסיף לנוכח העובדה שבאופן פרקטי ומעשי כך הדבר נוהג.

עדיין אנחנו מתירים את האפשרות גם לידי יושב-ראש הכנסת ליזום הליך כזה אם יראה בדבר הזה צורך. במסגרת אותו סעיף מוצע לבצע תיקון נוסף ולקבוע כי בניגוד להוראה הקיימת, שתחילתו של תיקון הטעות היא ביום פרסומו, הכלל יהיה שתחילתו של התיקון היא, ביום הרלוונטי. ביום תחילתו של החוק, כפי שהדברים צריכים וסביר שכך יהיו. כמובן, ישנה אפשרות לקבוע תחילה מאוחרת יותר של התיקון אם לדבר הזה יש הצדקה. נוכח ההסדר הזה מוצע גם לבטל את הוראת סעיף 49א רבתי לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, שעוסקת בסמכותה של ועדת הכספים ליזום הליך של תיקון טעות בחוק התקציב השנתי, נוכח העובדה שממילא ההסדר הזה נותן מענה גם לתיקון הטעות הזאת, ובדרך הזאת למעשה הוא מתייתר. אני כמובן מבקש מהכנסת, תודה רבה. אני רוצה רק להעיר הערה לאדוני שר המשפטים ולחברי הכנסת, שר התקשורת יש רבים שנמצאים בכנסת קדנציות רבות וחותמם על הכנסת אינו מורגש כפי שחבר הכנסת יריב לוין משפיע על תקנון הכנסת בשלוש שנות שירותו הראשונות כחבר הכנסת, ועל כך תבוא על הברכה.

אתה יוצר לנו תקנון, לא רק בנוסח משולב, אלא יוצר את ההשלכות ואת התיאום בין חוקים שונים, ואנחנו מודים לך מאוד על כך,

לדורותיה מודה לך. תודה רבה לחבר הכנסת יריב לוין. כבוד השר, שר המשפטים, ישיב על הצעת החוק, ואם יש הסכמת הממשלה, ולא יהיה חבר כנסת שיבקש להתנגד, אנחנו נעבור מייד להצבעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שהביא חבר הכנסת יריב לוין נוגעת בעניין מאוד מסוים בהליך החקיקה, והוא ההליך לתיקון טעות טכנית שנפלה בנוסחו של חוק, הליך אשר מוסדר כיום בסעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט. הגם שמדובר בטעות טכנית, טעות סופר וכיוצא באלה, משמעותן של הטעויות איננה קלה בהכרח, ותיקונן של טעויות כאלה הוא כמובן בעל חשיבות. חברי הכנסת המציעים סבורים כי יש לשנות את מנגנון תיקון הטעות בשלוש נקודות: ראשית, שההליך יהיה אחיד בין ועדות הכנסת, שנית, שלא יחייב בהכרח מעורבות של יושב-ראש הכנסת, ושלישית, שברירת המחדל לעניין מועד תחילת התיקון

כך שבדרך כלל יחול התיקון דווקא לפני מועד פרסומו, דהיינו במועד תחילתו של החוק המקורי, וזאת בשונה מהכלל היסודי הרגיל הנהוג לגבי חקיקה, ואף מעוגן היום בסעיף 10א האמור, והוא שתחילתו של תיקון חוק היא במועד פרסומו. הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק, אך בשל רגישות הדברים, בעיקר בכל האמור בנקודה השנייה והשלישית שציינו, תמיכתה מותנית בכך שהמשך הליך החקיקה ייעשה בתיאום עם משרד המשפטים ועל, אני רוצה להדגיש את זה על דעת יושב-ראש הכנסת, שבסמכויותיו ההצעה שבפנינו נוגעת. אני מאוד מודה. אתה שמעת את דבריו, כולנו מסכימים לדבריו, ואנחנו, נא לשבת, השרים וחברי הכנסת הרוצים להשתתף בהצבעה. הואיל ואף חבר כנסת לא התנגד, אני עובר להצבעה. רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי שלטון ומשפט (תיקון טעות בנוסח שנתקבל), התשע"ב 2012, של חבר הכנסת יריב לוין, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

את הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי שלטון ומשפט (תיקון טעות בנוסח שנתקבל), התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדת הכנסת נתקבלה. 15 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק, חוק לתיקון פקודת סדרי שלטון ומשפט, של חבר הכנסת יריב לוין, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכנסת כדי להכינה לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת חיים כץ, כן, לנימוקים

לשיאן, היושב-ראש שהביא לשיא בחקיקת חוקים, חבר הכנסת חיים כץ. דיברו על גינס קודם, אז, בבקשה. היתה לי הצעה, בסדר, היא חוזרת, אני אדבר על זה.

יש לך הצעה? יש לי הצעה, אבל היא לא על סדר-היום, חברת הכנסת. אני אבקש מיושב-ראש הוועדה כבר, אבל היא צריכה לעבור קודם בקריאה טרומית, להצביע.

אתה לא יכול להעביר את זה בלי שאתה תצביע עליה. ודאי שחבר הכנסת כץ, אם היינו יודעים,

חברת הכנסת, אני גם אקח על עצמי עוד תפקיד, נוסף על כך שאני אדאג לכל האנשים שנמצאים בבניין שיהיו עובדי הכנסת, כי חבר הכנסת הרצוג, כראש סיעת העבודה, מבקש ממני, כמובן בצדק, לבוא ולדאוג לעובדים אשר עובדים אצל אנשים הנותנים שירות לכנסת, שהם יהפכו להיות עובדי הכנסת, גם חבר הכנסת כץ.

אני יכול את כל אזרחי ישראל לשים על ה- payrollשל הכנסת, רק תיתנו לי גיבוי אחרי זה. לי אין בעיה שכל אזרחי ישראל ירצו, באמת, להלל ולשבח אותי. אני מוכן שכל אזרחי ישראל, אבל אנחנו לא יכולים לעשות זאת. יש אחריות.

אבל אני הוצאתי כבר מכתב, שיעלו את מחיר הארוחה ב-5 שקלים, אני,

חבר הכנסת כץ,

גם בעניין זה,

כי אחרת אני אצטרך לקבל תלונות כל בוקר על הסטייק או על השניצל שאתם אוכלים, מפני שאני הכנתי אותו, אדוני היושב-ראש,

אין בעיה. 5 שקלים יותר, גם אפשר לחייב את המעסיק, אפשר לחייב את המעסיק, אבל המעסיק לא מחויב להחזיק את העובדים. אנחנו, אין לנו יחסי, במכרז אתה יכול, אבל לא יכול לבוא ולומר לו: אתה לא תפטר עובדים, כי אז הוא יבוא ויאמר לי, הוא לא מפטר,

לכאורה,

חבר הכנסת כץ, אתה עובד, והם עובדים, גם אצלך,

אצל צאן מרעיתך בתעשייה האווירית, התעשייה האווירית לא מעסיקה אותם, אתם שומרים עליהם, והם יודעים שאתם לא תאכלו ולא תסכימו לאכול אם הם לא יקפידו. אבל אני לא יכול לשלוט בהם, כי אחרת אני, במקום לנהל את הכנסת, אצטרך לנהל את מזנון הכנסת, זאת בעיה. עכשיו, אם אתם מסכימים, לי אין בעיה. אני מוכן שכל אזרחי ישראל יהיו עובדי הכנסת.

רק תנו לי גיבוי. תעשו חוק, הרצוג ומג'אדלה, יחד עם חיים כץ, יעשו חוק: כל בן-אדם שנכנס בשערי כנסת ישראל הופך להיות עובד הכנסת.

אני, תאמין לי, בשבילי זה טוב מאוד. כבוד שר הרווחה, אנחנו עוד נדון בזה היום, כי אני בעד,

רווחה בישראל, אבל אל תטילו את הכול עלי,

אני צריך קודם כול לנהל את המערכת כאן, אחר כך אני אמשיך לנהל את כל שאר הנושאים. כבוד שר הרווחה, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שרים, הצעת החוק של חבר הכנסת חיים כץ מדברת,

על כך שהגיע סוף-סוף הזמן והמועד להגן על אנשים חשובים, אנשים שעושים עבודת קודש ועומדים ממש בחזית החברתית של מדינת ישראל, ואני כמובן מדבר על העובדים הסוציאליים. ההצעה אומרת שבמקרה שבו הוגשה תלונה במשטרה על אלימות יהיה רשאי המנהל לאסור כניסתו של האדם למקום, והוא לא יהיה זכאי לקבל טיפול לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, גם אם לא הזהירו המנהל על כך.

על כך מוצע לתקן את חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ולתת למאבטחים במקום שבו ניתנים שירותי רווחה סמכויות של מאבטחים במקומות המנויים בתוספת לחוק האמור, כגון סמכות חיפוש ועיכוב. כמו כן מוצע לתקן את הגדרת עובד חירום בחוק העונשין ולכלול בה גם עובד סוציאלי לפי חוק, שיש לו סמכות לנקוט אמצעי חירום, נוסף על המקצועות המנויים כיום בחוק: רופא,

והממשלה בוועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק הזאת, כי הצעת החוק הזאת יכולה להרתיע. הצעת החוק הזאת יכולה באמת להעניק קצת ביטחון לעובדים סוציאליים, שלצערנו חווים אלימות, למה זה לא יחול גם על אחיות בבית-חולים או, כמעט יום, אני הצעתי עובדים סוציאליים, אמרו

רגע, רגע, תנו לי לסיים, אחר כך כל המסקנות.

תנו לי לסיים את זה. חשוב לציין כי מקרי האלימות היומיומיים מופנים בעיקר כלפי עובדים סוציאליים הפועלים לפי חוק, כגון עובד סוציאלי לחוק הנוער, עובד סוציאלי לחוק האימוץ ועובד סוציאלי לסדרי דין, בלי שקיימים כלים מספיקים כדי להגן על העובדים, ואלה גורמים לקושי בגיוס עובדים לתפקידים אלה, אשר בכל מקרה גם כן עושים עבודה קשה ומורכבת. אנחנו יודעים שהאנשים האלה חוששים אפילו לבוא להיות עובדים סוציאליים. הם אומרים: תשמע, אני עובד עם אנשים מרי נפש, קשי יום, ולפעמים הם גם רואים בנו אשמים במצב שלהם, ותוקפים אותנו, ולא תמיד אנחנו יכולים לתת את המענה שהם רוצים, ולכן הגיעה הצעת החוק הזאת. אני באמת רוצה לציין פה שחברת הכנסת אורית אדטו, רחל. רחל, סליחה. חברת הכנסת רחל אדטו, ד"ר רחל אדטו, הגישה הצעת חוק דומה,

ואז ביקשתי ממנה שלא להביא את זה להצבעה, כי הצעת החוק הזאת לא היתה מושלמת, כפי שראינו אותה, ואז אמרנו: כשאנחנו נביא הצעת חוק, או שתעלה הצעת חוק אחרת,

נצביע על זה. אנחנו נצטרך בשבוע הבא להביא את זה להנהלת הקואליציה לבקש להתיר את ההתנגדות. אני אמליץ בפני יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ, לאחד ולמזג, ולעשות את הכי טוב,

במקרה יוצא הדופן הזה אני אסכים שזה יוצבע גם בשבוע הבא. במקרה יוצא הדופן הזה. במקרה יוצא הדופן הזה, אני אומר את זה במכוון. אז הנה, היושב-ראש אתנו.

והכול יבוא על מקומו בשלום. חיים לא יתנגד. הוא לא מתנגד, הוא לא מתנגד.

יצורף החוק שלה לחוק שלך. אין לי ספק שיושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, אין לי ספק שיושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, ששלשום הצבענו פה על החוק ה-100 שלו, 101. 101? יש לך עוד חמישה בשבוע הבא, זה כבר, החוק ה-100 שלו עבר, אז הוא יפרגן לחברת הכנסת אדטו והוא יכניס אותה לקרון ה-VIP.

חבר הכנסת כץ, אני מאוד מודה לך, בשם העובדים הסוציאליים. אני חושב שהצעת החוק הזאת היא חשובה, עם מסר מאוד ערכי, מאוד ברור: אתם אנשים חשובים,

כמדינה, כממשלה, צריכים להגן עליכם, וזה מה שאנחנו עושים. תודה רבה לשר הרווחה. יש הסכמה של הממשלה ואין התנגדות מאחד מחברי הכנסת, ולכן אנחנו עוברים להצבעה.

רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק למניעת אלימות (שירותי רווחה), התשע"ב 2012, של חבר הכנסת חיים כץ, בקריאה טרומית. נא להצביע. מי בעד?

מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת אלימות (שירותי רווחה), התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדת

קובע שהצעת החוק למניעת אלימות (שירותי רווחה), התשע"ב 2012, של חבר הכנסת חיים כץ, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני רוצה לציין שאם היום היתה מובאת בפנינו ההצעה שהוגשה על-ידי חברת הכנסת רחל אדטו באותו נושא, בנוסח שונה מעט אבל באותו נושא, גם על-פי דעת הממשלה וגם על דעת

משיב בשם שר הביטחון השר אריאל אטיאס, והצעת החוק היא של משה מוץ מטלון. מהמקום, בבקשה, חברנו חבר הכנסת מטלון.

תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק החשובה הזאת, לדעתי,

היא חשובה לאנשים שגם עובדים, שמקבלים אישור לעזור להוריהם או למשפחתם.

וזה העוול שהצעת החוק הזאת באה לתקן.

ברוכה יוזמתך, באמת.

היא באה להרחיב את תנאי הגדרתו של חייל שנפצע או נהרג במהלך חופשה או כנכה צה"ל או כחלל צה"ל.

אדוני היושב-ראש, קובע כי חייל הנמצא בחופשה מאושרת, אם הוא נפצע או נהרג לאחר 14 ימי חופשה, החל מהיום ה-15 הוא אינו מוכר לא כחלל ולא כנכה צה"ל. הצעת החוק הזאת נוגעת לאותם חיילים, בדרך כלל מהשכבות החלשות, או חיילים בודדים, או חיילים שהצבא הכיר במצוקתם הכלכלית ואישר להם חופשה ארוכה על מנת לסייע בכלכלת ביתם. אני חושב שהחוק הזה, אדוני, בהחלט מטיל על צה"ל ועל המדינה אחריות כלפי חייליה, והיא אינה בטלה עם חלוף ימי החופשה, ואין להגביל את ימי החופשה. בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שהצעת החוק הזאת עלתה לאחר עבודת תחקיר של כתבת רשת ב', כרמלה מנשה, שעשתה עבודת תחקיר בעניין. אני חושב שיש לברך עליה, ואני מבקש מחברי חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

ישיב כבוד השר אריאל אטיאס, בשם שר הביטחון,

ויביא את עמדת הממשלה. אם הממשלה מסכימה, קמה הזכות לחבר הכנסת אריה אלדד, אשר ביקש להתנגד לחוק. אני גם מרענן את זיכרונו של חבר הכנסת אלדד שכאשר מתנגדים, מתנגדים לגופו של עניין.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הממשלה תומכת בהצעת החוק של חבר הכנסת מטלון, בכפוף להמשך קידומה בתיאום עם משרדי הביטחון, האוצר והמשפטים. על-פי חוק התגמולים, חיילי חובה זכאים לפיצוי מכוח החוק במקרה של פציעה או פטירה בזמן חופשה כדין, במגבלות הבאות: 1. מדובר בחבלה ולא במחלה, 2. ההיעדרות היא ברשות ואינה בגדר עריקות או נפקדות, 3. החבלה לא התרחשה בזמן עבודה או פעילות ספורטיבית, 4. החבלה הביאה לנכות שעולה על 20%; 5. החבלה התרחשה ב-14 הימים הראשונים של החופשה. הצעת החוק מבקשת לבטל את המגבלה האחרונה, ההוראה שלפיה החייל יהיה זכאי לפיצויים בגין חבלה בזמן חופשה רק אם נפצע במהלך תקופת 14 הימים הראשונים של חופשתו. מאחר שבצה"ל מקובל לאשר חופשות ארוכות מ-14 יום, ומספר הבקשות לפיצויים שנדחות בשל חריגה מ-14 ימים נמוך מאוד, כך שההשלכות התקציביות של קבלת ההצעה אינן צפויות להיות גבוהות, תומכת הממשלה בהצעת החוק. לאור זאת אני מבקש כי הכנסת תאשר את ההצעה בקריאה הטרומית ותעביר אותה להמשך הדיונים בוועדת העבודה,

גם החוק הקודם, של חבר הכנסת חיים כץ, עובר לוועדת העבודה והרווחה על מנת להכינו לקריאה ראשונה. רבותי חברי הכנסת, יש הסכמה של הממשלה, לכן אני מזמין את חבר הכנסת אריה אלדד לבוא ולנמק במשך שלוש דקות את התנגדותו להצעת החוק של חבר הכנסת מטלון בעניין תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, כשהונחה הצעת החוק על שולחן הכנסת קיבלתי טלפון מעניין מאדם שנלחם בגבעת-התחמושת, זכה לעיטור על אומץ לבו שם, נפצע והוא נכה צה"ל, והוא אומר: הגיעה העת להבחין בין אדם שהפך להיות נכה צה"ל בזמן שנלחם, ונפצע, ונפגע תוך כדי ועקב שירותו, ובין מי שראוי שהמדינה תכסה את פגיעתו כי הוא היה חייל בשעה שנפצע. אין ספק שזה נכון. מה קורה רק, הנה, גם נמצא לנו הרמטכ"ל שם, מה קורה עם חייל שנלחם בגבעת-התחמושת, וממשיך להיות חייל, הלך לחופשה ונפצע,

יש לו כל הזכויות,

מדובר פה בתמלוגים לנכי צה"ל.

בכל מלחמות ישראל השתתף, וחבר הכנסת ניקח דוגמה. אריה אלדד, איזה אזרח בישראל, תת-אלוף, באמת, אני לא מדבר על הרמטכ"ל לשעבר, בוגי יעלון, והוא תוך כדי חופשה נפצע. בוודאי שפציעתו אינה כמו הפציעה שיכול היה להיפצע בכל המלחמות שהוא השתתף בהן.

השאלה היא האם אנחנו מכירים בו או לא מכירים בו. מה שאמר לך, הוא צודק, אני אשאל שאלה יותר קשה: אם חבר כנסת נפגע תוך כדי ועקב שירותו על-ידי חייל צה"ל,

10% נכות. האם הוא נכה צה"ל?

לא זו השאלה. אני בוודאי מסכים עם חבר הכנסת מטלון בדברי ההסבר לחוק שלו כשהוא אומר: אם כבר החלטנו לתת לחיילים בחופשה הכרה כנכי צה"ל, אין שום סיבה להפלות בין חופשה של 14 יום לחופשה של יותר מ-14 יום. זו הכוונה היחידה. אני מבקש להשתמש בבמה הזאת,

בחוק הזה, לגיטימי לגמרי. ולבקש שמסקנות ועדת-גורן יעלו לדיון כדי שנקבל החלטה, בבית הזה, אם אנחנו מתכוונים לגזור גזירה שווה בין מי שנלחם בגבעת-התחמושת ונפצע תוך כדי,

במלחמות ישראל. כל מלחמות ישראל. גבעת-התחמושת כמשל. גם מי שנפצע בצניחה קרבית. באימונים, באימונים. באימונים או בכל פעילות מבצעית אחרת, בוודאי. אבל באמת, מי שקיבל חופשה ועבד בחופשתו ונפגע בחופשתו, יכול להיות שהפתרון הראוי הוא שהצבא ירכוש ביטוח לחיילים בחופשה, וזה ייצור מדרג שבו נוכל לכסות את אותם חיילים בשעה שהם נפגעים בחופשתם, ולא להשוות את מעמדם

חבר הכנסת תת-אלוף ופרופסור אריה אלדד, חייל שנהרג בתאונת דרכים, וקורה, לצערנו הרב, לא ייקבר בבית-קברות צבאי?

ההיגיון שלך הוא, אנחנו לא מורידים ומפחיתים כהוא-זה מעוצמת אותם אנשים אשר נהרגו במילוי תפקידם, לא במילוי תפקידם,

אבל אנחנו לא יכולים להבחין בין חייל לחייל. כל אחד מכין את עצמו לקרב, ובשביל זה נוסע מהחופשה למחנה. אנחנו נוכל לבוא ולומר: רגע, אתה נפלת בדרכך לצניחה, בדרכך למערכה, אז אתה לא תיקבר ב, יש פה בעיה. בהחלט צריך, אני בכל זאת יודע להבדיל בין מי ששמיעתם נפגעה כי הם היו ב-1,000 מטווחים לבין חיילים בחופשה ששמיעתם נפגעה מ-1,000 דיסקוטקים.

זאת הבעיה, אבל אנחנו לא יכולים, אני מרשה לך, חבר הכנסת אריה אלדד,

להצביע בעד. אני מרשה לך. אני חושב שהנושא שהוא העלה הוא ממין העניין, הוא בהחלט לעניין, והוא חשוב מבחינה ציבורית. יחד עם זה, הוא באופן ישיר בוודאי לא נוגע לחוק זה, שגם הוא רואה בו את ההיגיון, אבל הוא לא ניצל את הבמה ניצול לא פרלמנטרי, ואני מאשר לו בכל זאת, על-פי דבריו גם, להצביע בעד החוק, למרות הסתייגויותיו. אני מאוד מודה לכולם. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון, ביטול התנאי להתרחשותה של חבלה במהלך ארבעה-עשר הימים הראשונים של החופשה), התשע"ב 2012, נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון, ביטול התנאי להתרחשותה של חבלה במהלך ארבעה-עשר הימים הראשונים של החופשה), התשע"ב 2012, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעתו

הטבות מס, בתוך 15 שנה לקבל את קופת הגמל בצורה הונית.

אני מסכימה לגמרי עם האוצר ועם החשיבה שהיתה בזמנו, שלחלק ניכר מהציבור אין חיסכון פנסיוני. לכן בוטלו קופות גמל, בתקווה שהכסף ילך לחיסכון פנסיוני. אך לצערי אנחנו התבדינו, וסדר-גודל של בין 6 ל-9 מיליארד שקלים, שכאילו נחסכו מקופות הגמל, לא הגיעו לקופות פנסיה. אני חושבת שהגיע הזמן להחזיר את קופות הגמל לשוק הפיננסי, לאפשר לחברות ביטוח, לאפשר לנו, לבטח אותנו,

להגדיל את החיסכון הפרטי של תושבי מדינת ישראל. אני הגשתי את החוק הזה אחרי ארבעה חודשים

תגובה של האוצר שכותב שהחוק הזה לא עונה על הצרכים, הוא לא ישנה את המציאות, והתנאים שלו בעצם לא יביאו לשום שינוי. אז כמו שאנחנו יודעים, יש דרך שהחוק נכנס, ובדרך כלל צורתו כשהוא יוצא משם היא אחרת. אני בטוחה שהחוק הזה יהיה מועיל, יתרום לציבור לחסוך, ואני בטוחה שיעשה את שלו.

תודה רבה. השר שמחון, אינו נמצא. השר יצחק כהן, בשם השר שמחון. לא, משרד האוצר. אה, סגן שר האוצר, בבקשה. השר במשרד האוצר, השר יצחק כהן, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, לאחר סדרת דיונים ארוכה וממצה הגענו להבנות עם חברת הכנסת פניה קירשנבאום שוועדת השרים תתמוך, הממשלה תתמוך בהצעת החוק,

לפרוטוקול,

לתיאום חקיקה ולקבלת הסכמה ממשרדי המשפטים והאוצר לפני הקריאה הראשונה. גברתי, לפרוטוקול, מקובל?

אתה תוכל אחרי זה להתנגד אם תרצה. אני לא מבין את ההסכמות האלה של הממשלה, אדוני השר. היא לא תסכים, תביא את הקואליציה שלא תסכים בקריאה ראשונה. לא, לא, לא, לא.

אתה לא רוצה שזה יבוא לקריאה ראשונה בלי שאתה מסכים. כן, אני אמרתי

ואנחנו מעבירים את זה לוועדת הכנסת,

הדבר הזה מחייב אותך ואת חברת הכנסת קירשנבאום, לא מחייב את הכנסת,

זה עבר בקריאה טרומית, ויש לה מחויבות לא לקדם את זה, אבל אני מודיע לך שזה עבר בקריאה טרומית. עוד לא, עדיין. לא, עוד רגע הוא

בלי הסכמתה, לא יעבור לקריאה ראשונה. זאת אמירה, זה עובר לחבר הכנסת יריב, אני מציע גם ליושב-ראש ועדת הכנסת לדון באמירה. היא אמירה לא הגיונית, היא פשוט לא, הכנסת מעבירה את זה בקריאה טרומית,

את שמעת מה שאמר לך, מה שאומרת הממשלה: בשלב זה אנחנו מסכימים שזה יעבור. כן, ועוד הסכמנו להתקדם יחד, יד ביד, בתיאום מושלם, נכון. עם משרדי האוצר והמשפטים. ההצעה תעבור לוועדת הכנסת, והיא תחכה שם לתיאומים. הכנסת מצביעה על הצעת החוק שלך עכשיו, ואם היא מעבירה את זה, היא עוברת להכנתה לקריאה ראשונה. תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה, שכן לא הביע איש מחברי הכנסת את רצונו להתנגד להסכמת הממשלה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בגין משיכה חד-פעמית של כספי תגמולים שהופקדו לתקופה של עשר שנים לפחות) בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בגין משיכה חד-פעמית של כספי תגמולים שהופקדו לתקופה של עשר שנים לפחות),

לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. 26 בעד, אין מתנגדים,

אני קובע שהצעת החוק של חברת הכנסת פניה קירשנבאום לתיקון פקודת מס הכנסה

ותעבור לוועדת הכספים על מנת להכינה, ועדת הכנסת, ועדת העבודה

אדוני השגריר לשעבר של ישראל בגאורגיה ואורחים נכבדים חברי המשלחת, חברי חברי הכנסת, אצלנו בישראל מספרים שלא הרחק מכאן, כאן, בשולי הכנסת ובוואדי היורד ממנה וממוזיאון ישראל, לכיוון עמק המצלבה,

באותו מנזר של עמק המצלבה, המשורר הלאומי הגאורגי שותא רוסתוולי וכתב את הפואמה המפורסמת שלו, הבאמת-מיוחדת במינה, במובן האוניברסלי, ולא רק הגאורגי, "עוטה עור הנמר". הפואמה הזאת, שהפכה לחלק בלתי נפרד מהתודעה הלאומית הגאורגית, יוצרת קשר מיוחד בין ישראל לבין גאורגיה. האפוס הלאומי הגאורגי נכתב כאן, בלבה הפועם של מדינת ישראל, אדוני חבר הכנסת אברהם מיכאלי, יושב-ראש הליגה לידידות בין שני הפרלמנטים. חיבורו המונומנטלי של רוסתוולי זכה למקום של כבוד בתרבות האנושית ותורגם לעשרות שפות, וגם לעברית. מתרגמה הראשון לעברית היה שאול טשרניחובסקי, מגדולי המשוררים העבריים. מתרגמה השני היה דב גפונוב, זכרו לברכה. גפונוב, שגדל בברית-המועצות, הגיע לגאורגיה בגיל צעיר, ולא ידע עברית. את העברית שלו הוא למד מהאזנה מחתרתית לשידורי הרדיו של "קול ישראל", מכיוון שמילון עברי לא היה בנמצא. לאחר שנות עבודה רבות הוא שלח את תרגום הפואמה לישראל. על יצירה זו זכה גפונוב בפרס טשרניחובסקי. אלא שגפונוב לא הורשה לצאת מגאורגיה, אז, כשהיתה ברית-המועצות, היום השערים פתוחים,

הוא לא יכול היה לבוא לישראל כדי לקבל את הפרס. בני דורי זוכרים היטב את פרשת 18 המשפחות מגרוזיה, שבשנת 1967 פנו לראשונה, בצעד חריג ונדיר, בדרישה לעלות לישראל. המשפחות, בהנהגת שבתאי אלהשווילי, שלחו מכתב לוועדה לזכויות האדם של האו"ם. מכתב זה היה לתביעה הפומבית הראשונה של קבוצת יהודים מברית-המועצות לעלות לישראל. ההדים שעורר מכתב זה הובילו למערכה אינטנסיבית של ממשלת ישראל והעולם היהודי להתיר את עלייתם של יהודי ברית-המועצות.

מאבקם של יהודי גאורגיה הוא שסלל את הדרך לשינוי היסטורי בעמדת השלטונות הסובייטיים ופתח צוהר לעלייה מסיבית לישראל בשנות ה-70. גפונוב, המתרגם היהודי-גאורגי האגדי, היה בין החותמים על המכתב של 18 המשפחות. את היתר היציאה שלו הוא קיבל כשהוא חולה ומחוסר דיבור. הוא מעולם לא הצליח לדבר בשפה העברית,

שאהב מכול, כמו שאהב את השפה הגאורגית. דב גפונוב הלך לעולמו כאן, בישראל, בשנת 1972. מכובדי, עם התנתקותה של גאורגיה מברית-המועצות, וההכרזה על עצמאות, יחסי ישראל גאורגיה עברו שינוי, שינוי שהלך והתגבר תחת שרביט הנהגתו של נשיא גרוזיה ומנהיג "מהפכת הוורדים", מיכאל סאקשווילי. גאורגיה היום היא בעלת משטר דמוקרטי ופרלמנט פעיל, והיא מקיימת קשרים ענפים, כלכליים ואחרים, עם מדינת ישראל ואזרחיה, חלקם תושבי גאורגיה לשעבר, חלקם חברי הכנסת, חברת הכנסת נינו אבסדזה. אני לא הייתי יכול לומר את השמות אם לא היתה לי הגברת אבסדזה פה כדי שאתאמן בגאורגיאנית כל יום. בכנסת ישראל הנוכחית חברים מספר לא מועט של בני העדה הגאורגית, המייצגים את עדתם בכבוד ובעוז. בימים אלו אנו מציינים 20 שנה לכינונם של היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגאורגיה, אבל היחסים בין העם היהודי לעם הגאורגי עתיקים וארוכי ימים, יותר מ-2,600 שנים. מסורות שונות מעריכות את התיישבות היהודים בגאורגיה באלפי שנים. יהודי גאורגיה, על מסורתם העתיקה והשורשית, לא שכחו מעולם את התפילה העתיקה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. על נהרות גאורגיה ויפי אגמיה הם חלמו ולחמו לשיר את שיר ציון. מכובדי היקר וחברי הטוב יושב-ראש הפרלמנט של גאורגיה, רק לאחרונה אירן ניסתה לפגוע במרקם היחסים בין ישראל לגאורגיה ובין גאורגיה ליהודיה. אנו רואים בחומרה רבה את הניסיון הבוטה לייצא את הטרור האירני לפגיעה בביטחון היהודים ברחבי העולם. אנו רוצים להודות לממשלת גאורגיה ולפרלמנט בגאורגיה על פעולותיהם הנמרצות נגד הטרור ועל תמיכתם בסנקציות המערביות נגד אירן. אנו רוצים להודות היום גם על המאמצים ההומניטריים שהביאו לשחרורם של ישראלים שנכלאו בגאורגיה. שמחנו מאוד על שחרורם, כפי ששמחנו כולנו להשאיר את הפרשה הזאת מאחורינו ולשוב, אדוני יושב-ראש הפרלמנט ונשיאו, למתכונת של היחסים הטובים ושיתוף הפעולה בין מדינותינו. אדוני היושב-ראש, הפרזידנט של הפרלמנט הגאורגי, נכונותה של אירן לנקוט כל פעולה, ובתוך כך פעולת טרור במדינות ידידותיות, היא עדות נוספת לחוסר היכולת לתת אמון במשטר רצחני שכזה. העדויות הברורות המצביעות על ההתחמשות הגרעינית באירן אינן יכולות להיענות בקול רפה על-ידי הקהילה הבין-לאומית, על הקהילה הבין-לאומית להתייצב כחומה בצורה ולמנוע בכל דרך את החזקתו של נשק גרעיני בידי משטר רודף טרור שמטרתו השמדתה של ישראל. בימים אלה, שבהם אתה מבקר כאן,

אצלנו, אתה לומד מקרוב על המציאות הביטחונית והאזרחית המורכבת במדינת ישראל. מיליון אזרחים ישראלים ניצבים היום תחת איום טילים, איום שבחלקו הרב מגובה על-ידי המשטר האירני. אך איום זה ואיומים אחרים לא מרתיעים אותנו מלהישאר נאמנים לחזוננו, כפי שדיברנו בלשכתי בבוקר זה, נאמנים למדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, ולא רואים שום פער שלא ניתן לגישור בין יכולתה, חובתה ורצונה של ישראל להיות מדינה יהודית ודמוקרטית בנשימה אחת. בית הפרלמנט הישראלי,

ביתו של הוויכוח ומשכנה של הדמוקרטיה הישראלית, מהווה עבורנו סמל של גאווה. אדוני, הנשיא של הפרלמנט הגאורגי, ברוך אתה בבואך למשכן הדמוקרטיה הישראלית.

(מחיאות כפיים) תודה רבה, ואנחנו חוזרים, כפי שעושה זאת גם נשיא הפרלמנט, כאשר הוא מנהל את הישיבה, אנחנו חוזרים מייד לסדר-היום. בסדר-היום אנחנו מעלים את חוק המאבק בתופעת משקאות משכרים מזויפים, של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום. גם היא, אם את רוצה, את יכולה מהצד. זו הנמקה מהמקום. בבקשה, גברתי. ושוב, צהריים טובים לכבוד היושב-ראש וחברי חברי הכנסת, האם ידעתם שכמעט 30% מהמשקאות החריפים שנמצאים בשוק מזויפים? האם ידעתם שמשקאות מזויפים יכולים לגרום למוות, עיוורון ופגיעה מוחית קשה? ומשקאות אמיתיים לא? משקאות אמיתיים מביאים גם כן נזק בריאותי,

חבר הכנסת בר-און, אני רוצה להגיד לך, ההבדל בין משקה אמיתי, שעובר ביקורת תקן, וכמות המרכיבים שיש בו מאוזנת יותר ונבדקת, ובין משקאות מזויפים, שמיוצרים במזקקות פרטיזניות כאלה, או אפילו מיובאים מחוץ-לארץ, קודם כול, לפני חודש היו שני מקרי מוות ב"רמב"ם"; יש בחורה שנמצאת בחוסר הכרה בבית-חולים,

אחרי שנמצאה בגן. רוב המשקאות האלה נמכרים ב"פיצוציות" ובברים. מי שמשתמש בהם זה דווקא ילדים, שלא יכולים לבדוק ולדעת מהו הנזק שיכול להיגרם, מישהו שלא יכול להרשות לעצמו ללכת לחנות יוקרתית ולקנות, או מישהו שאפילו לא יודע לזהות איך נקרא משקה אמיתי או מזויף. אני חושבת שבריאות הציבור מחייבת אותנו לפיקוח צמוד יותר בנושא הזה. אין מאחורי החוק הזה שום גורם עסקי שעוסק באלכוהול,

מישהו, יבואן וודקה או משהו כזה? קודם כול, אני מעריכה שיש כמה יבואנים, אני לא יודעת. ואם אתה רוצה לדעת, אז אני אספר לך איך החוק הזה נולד. דווקא במשבר השביתה של הרופאים, כשנפגשתי עם הרופאים מבית-החולים "רמב"ם", הם סיפרו לי על התופעה הזאת, שקיימת בעיקר בצפון. ועובדה, כשהחוק כבר היה מונח, נעצרו תשעה אנשים במזקקות כאלה בצפון הארץ, בנשר. החוק נולד מתוך דאגה לבריאות הציבור, ואין לי שום עניין בשום חברה, לא חברה מייצרת ולא חברה מייבאת, ובאמת אני דואגת רק לציבור. ואני חושבת שהרגולציה, והסברתי את זה גם לשר התמ"ת, שבעצם האחריות תהיה של מוכר המשקאות. אבל למה זה שייך אליו? זה שייך למשרד הבריאות, חבר, רגולציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ כבר ביקשה להתנגד. אתה שואל שאלות אותה, תן, נשמע מה השר אומר. אם תרצו לקיים דיון, נקיים אותו בוועדה. חברת הכנסת פניה קירשנבאום, הנמקה מהמקום היא גם קצרה יותר, אבל אני הרשיתי,

ואני פשוט חייבת לציין, בוודאי. 30% של המשקאות, והם גם מיוצרים וגם מיובאים, אין פה איזה ספק שיכול לעמוד בזה.

אבל צודק חבר הכנסת בר-און שאומר לך שבריאות הציבור מופקדת כולה בידי משרד הבריאות.

מי שמוכר את המשקאות, זה לא נקודות של משרד הבריאות. הנה, נשמע אותו. זה לא נמצא בטיפות-חלב, בקופות-חולים או במקום אחר. זה נמצא במכולת. המכירה של המשקאות נעשית במקומות עסקיים כמו דיסקוטקים, כמו "פיצוציות", כמו ברים,

ששם צריך לעשות פיקוח. כשזה בא באונייה או על הגמל, לוקחים samples ובודקים. וזה, לעשות. לי לא משנה שהממשלה תחליט שמשרד הבריאות עושה פיקוח על המקומות האלה או משרד התמ"ת. את צודקת. אני סך הכול

יהיה בריא, זה הכול. תודה רבה.

אני אתן לך, תהיה התנגדות,

כי חברת הכנסת יחימוביץ תבקש להתנגד. השר

בתאריך 11 במרס 2012, החליטה הממשלה לתמוך בהצעת החוק שבנדון בכפוף לתיאום הליכי החקיקה וקבלת הסכמת משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, המשרד לביטחון פנים ומשרד הבריאות. פניה, את אתי? כן, כן. מדברי ההסבר של הצעת החוק עולה באופן ברור כי השיקול המרכזי המנחה את המציעים,

לא יותר טוב להזמין הנה מערכת שמע יותר טובה? לא, לא הרמקול שלי ושלך הוא אותו דבר. אם תדבר לתוך המיקרופון, אז ישמעו אותך היטב. תעלה טיפה, יפה.

עד הרגע שמעו את כולם שהיו על הבמה. אין בעיה. אני אעשה מה שאתה אומר. כבר שומעים אותך יותר טוב. מדברי ההסבר של הצעת החוק עולה באופן ברור כי השיקול המרכזי המנחה את המציעים הינו מניעת הסכנה לבריאות הציבור, סכנה הנובעת ממילוי בקבוקים המבוצע בתנאים תברואתיים ירודים, תוך שימוש בחומרים זולים ממקור בלתי ידוע, המסוכנים לבריאות עד כדי סכנת חיים. היבטים שונים של נושא חשוב זה מוסדרים כיום במסגרת חוקית ענפה, ובכלל זה פקודת בריאות הציבור (מזון) ; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) ; והתקנות מכוחן נועדו להסדיר את כל הקשור לתחום הייצור, תקינה בתחום המזון ובתחום המשקאות המשכרים הקובעים איסור מכירה של מה שאינו עומד בדרישות התקן. צו יבוא חופשי בכל הקשור להסדרת הייבוא, והוראות שונות מכוח חוק רישוי עסקים, וכן חוקים שונים שמטרתם להבטיח מניעת סחר במוצרים מזויפים. לכן יש חשיבות רבה בתיאום הליכי החקיקה ובחינת הממשקים השונים מול כל המשרדים, על מנת להבטיח כי הצעת החוק הנוכחית לא תייצר כפילות ביחס לדרישות,

החוקיות הקיימות כבר כיום, ותאתר המקומות שבהם קיימת כיום לקונה, וביחס אליהם תייצר ההשלמות הנדרשות. אדוני השר,

הכבוד, לא יכול להיות שהמצב הזה לא מכוסה בחקיקה הקיימת.

אסור למכור גם מי אש לשתייה, לשתייה. זה בדיוק אותו הדבר. לא יכול להיות שבתקנות רישוי עסקים, פקודת בריאות העם, העניין הזה לא, צריך אכיפה ולא צריך חקיקה. טוב, תהיה לכם הזדמנות,

קודם כול להצביע, מאוד חשוב לי לציין, ולאחר מכן, גם כשזה יבוא לדיון להכנה לקריאה ראשונה. אני מסכים עם בר-און במה שהוא אמר והפנה את תשומת לבה, אבל היא גם צודקת. למה לא סיגריות מזויפות? "ביסלי" מזויף? גם, יכול להיות מזויף. אבל זה לא גורם לנזק בריאותי כמו שזה, עושה צחוק. זה שיש לכם צרכים קואליציוניים ואתם מצביעים על זה בוועדת שרים, כבודו במקומו, תראה לי מישהו, מזויף. קודם כול, צורך קואליציוני זה צורך לגיטימי. נכון, חבר הכנסת בר-און, תראה לי מישהו שמת מ"ביסלי" מזויף. חבר הכנסת רוני בר-און, פעם היינו במפלגה אחת שהיו אומרים: בשביל לשמור על ארץ-ישראל, אנחנו מוכנים לתת לכל הסקטורים מה שהם רוצים. אבל גם מתרופות מזויפות מתים. אבל אני חושב שאם תקשיבו לתשובה, ההערה שלך לא לסקטורים. ההערה שלך, לגופו של עניין, לחברת הכנסת פניה, היא נכונה. היא נכונה.

מה עם תרופות? גם תרופות מזויפות.

חבר הכנסת, you have made your point. חברת הכנסת, נא לא להפריע לשר,

כמה דברים עשית בחייך שאתה לא מסכים להם,

יבחנו את זה בוועדה, לכן אמרתי.

יש גם שירים שהיה המשורר אומר: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע. אמר הפרשן: רוצים להשתגע? תשתגעו. אדוני היושב-ראש,

היא אומרת דבר נכון, והשר אומר לה, אתה הערת את ההערה הנכונה. השאלה עוד פעם: איפה זה יהיה. זה גם מה שאמרתי. אתה צודק. עכשיו השאלה אם אתה רוצה את זה, את כל מה שאמרת, אתה רוצה גם בתור חוק, אז יש הסכמת ממשלה. אתה מסכים להצעת החוק. קודם כול, הממשלה תמכה בהצעת החוק, זה הכול.

בסדר גמור. וכל מה שביקשתי זה שחברת הכנסת פניה, נשאל אותה מייד. תסכים לשני התנאים, זה הכול. חברת הכנסת קירשנבאום, האם את מסכימה לשני התנאים שהעמידה הממשלה? אני לא מבקש ממך לשנות את נוסח החוק עכשיו. את מסכימה לתנאים שלה? אני חושבת שהחוק צריך לבוא לוועדת העבודה והרווחה,

דרך אגב, למה את לא צריכה? חברת הכנסת פניה קירשנבאום, ועדת העבודה והרווחה היא גם ועדת הבריאות, זה ברור שזה יעבור לשם, אלא אם כן יבוא מישהו אחר ויאמר: צריך להעביר את זה לוועדת ההסכמות. ועדת חוקה או ועדת ההסכמות. ועדת המזנון,

לא, זה, מעבירים את זה לוועדת כלכלה. הוא רוצה להעביר את זה לוועדת הבריאות. את מסכימה?

ברגע שזה יעבור אתה תציע. אז היא מסכימה לתנאים?

היא מסכימה לתנאים שאתה קבעת. תודה רבה.

עומדת הזכות לחברת הכנסת שלי יחימוביץ לבוא ולעלות ולנמק בשלוש דקות מדוע היא מתנגדת להצעת חוק זו התנגדות אמיתית, לגופו של עניין. למה לא נעשה, מה אתם רוצים משמחון? אבל ההערות שלכם כבר ברורות. אפילו המשנה לראש הממשלה, שעסק הרבה שנים לא בדברים חשובים כמו הנושא הזה, אפילו הוא הבין את מה שאתם אמרתם. אני רואה אותו מפה, הוא הבין. יש לו תפיסה מהירה. שלא לדבר על השר איתן. בבקשה, גברתי חברת הכנסת יחימוביץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני שר התמ"ת שלום שמחון, אני לא הייתי טורחת לעלות על הדוכן ולנמק התנגדות לחוק כל כך אזוטרי ותמוה אלמלא היה לי ברור לחלוטין שמאחוריו עומד גורם עסקי. מה? ואני אומרת את זה בלי להסס לרגע. ברור לי לחלוטין שמאחורי החוק הזה עומד יבואן משקאות משכרים כלשהו, יבואן וודקה או משקה אחר, ואני עוקבת אחרי הניסיונות להגביל ניסיונות למכור, או אולי אחד,

אני עוקבת אחרי הניסיונות. החוק הזה לא נולד היום. ראיתי כבר בוועדת הכספים ניסיונות להעביר הגבלות דומות, ומאחורי החוק הזה עומד גורם עסקי. זה ברור לחלוטין, אחרת לא היה נחקק החוק התימהוני הזה. "מוצע לחייב יבואן, יצרן ומוכר משקאות משכרים לקבל אישור מאת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה וכן לחייבם להציג אישור זה בבית-העסק." בנוסף, "מוצע להסמיך מפקחים". מפקחים לצורך החוק הספציפי הזה, לא פחות. אפשר לחשוב שיש לנו עודף מפקחים של התמ"ת, אדוני שר התמ"ת. הרי יש לנו מחסור במפקחים.

חבר הכנסת בר-און. שימו לב, לא סתם מפקחים עובדי מדינה. סוף-סוף עובדי מדינה עם קביעות לצורך הפיקוח על החוק הזה. ושימו לב, העונש המוצע בגין עבירה על הוראות חוק זה הוא מאסר 14 שנים.

14 שנים. אלוהים אדירים. תגידו, השתגעתם?

הרי ברור לחלוטין שלא צריך חקיקה בשביל זה. ברור לחלוטין שלא צריך הליך מיוחד לטובת משקאות משכרים מזויפים. אני מבטיחה לכם שגם "במבה" מזויפת יכולה להזיק לבריאות וגם גרעינים שחורים מזויפים וגם שוקולד מזויף. אפשר לבקש שהפקחים ילבשו אפוד זוהר?

אי-אפשר שתהיה, אתה לא השר המשיב. תשמעו, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. זה יכול להיראות משעשע לרגע, ויש כאן אלמנטים משעשעים, אני מודה, אבל תראו איך הופכים את הבית הזה למכשיר לקידום אינטרסים של גורמים עלומים ומחוקקים חוקים מטופשים ששמים ללעג את כל עבודת החקיקה שלנו והעבודה הפרלמנטרית שלנו. אני מתנגדת לחוק הזה ואני מפצירה בכם להתנגד לו. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. רבותי, ההאשמה היא חמורה מאוד. רבותי, חברת הכנסת קירשנבאום, את יכולה לענות אם את רוצה. את יכולה מלמעלה, פה. אני אענה מפה. כבוד היושב-ראש, בדרך כלל אני נוהגת לענות על דברי חוכמה, וחבל לי שאני צריכה לענות. אני רק אגיד משפט אחד, שכל אתיל גורם לשיכרון וכל מתיל גורם לעיוורון. זה בדיוק הרעל. האם מי שמוכר רעל לילדים שלנו או לציבור שלנו, אנחנו לא נעניש ולא נפקח על זה? וכל השאר, על אלה שעומדים מאחורי טייקונים המייצרים את האלכוהול,

ראית אותי בחקיקה שלי. הרבה טייקונים שעומדים מאחורי. אז אני פשוט מעדיפה שלא להגיב על זה. תודה רבה. את דוחה, על כל פנים, את דוחה את הטענה? דוחה את הטענה. את דוחה את הטענה, כי אחרת,

אפשר לבקש שהמפקחים של התמ"ת ילבשו אפודים זוהרים של M3? אתה יכול לבקש. אתה בהסתייגות יכול להעביר את זה בחוק שיתקבל. רבותי, חברים, רבותי, בוודאי שהנושאים יתבררו בוועדה. אנחנו מביאים את הנושא להצבעה. חברי הכנסת, מי בעד, מי נגד, מי נמנע, בהצעת החוק למאבק בתופעות משקאות משכרים מזויפים, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום? ההצעה להעביר את הצעת חוק

25 בעד, תשעה נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כתוב כלכלה? ועדת הכלכלה.

אמרתי, תועבר לוועדת הכנסת על מנת לקבוע מי היא הוועדה המוסמכת לדון בהכנתה של הצעת חוק זו לקריאה ראשונה. יש לי שם, נשיא הפרלמנט הגרוזיני. חברת הכנסת אורלי לוי, אם תואילי להחליף אותי אני אודה לך.

עוד יש לי זמן?

הצעת חוק אמנות בין-לאומית (אישור הכנסת), של חבר הכנסת אריה אלדד,

חבר הכנסת אלדד, יש לך עשר דקות תמימות על מנת לנמק. כבוד המשנה לראש הממשלה, יש לו עשר דקות, אבל יכול להיות שהוא ידבר רק דקה. אין לו למעלה מעשר דקות. אה, גם תשובה והצבעה במועד אחר. תשובה והצבעה במועד אחר.

על כל פנים, עשר דקות עומדות לרשותך, ואני לא יכול היום לנדב יותר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, מרגע שנגזר גורלו של חוק והוטבעה בו החותמת "תשובה והצבעה במועד אחר", יש לי סיכוי רק לדבר אליך, כי כל השאר ממש לא מקשיבים. תודה, השר אדלשטיין.

אני מקשיב לכל דבר. לפעמים, שלא מתוך רצון להשיג הישג, הדברים הם הרבה יותר עמוקים. כן, אני מקשיב לכל דבר שנעשה פה. אני רוצה להתחיל באיזה ניסיון לציור גיאומטרי. יש מצב שבו יש שני מעגלים שנמצאים זה ליד זה ואינם נוגעים, ויש מצב ששני המעגלים נוגעים זה בזה באופן שיש חפיפה חלקית בין השטחים שלהם. החוק הזה מנסה לנגוע בתחום שנמצא בין המעגל הנתון באופן מוחלט לריבונותה של הרשות המבצעת, הממשלה, ובין המעגל שנתון באופן מוחלט, אם יש כזה, להחלטותיה של הרשות המחוקקת. אנחנו עוסקים בענייני אמנות בין-לאומיות, וכבר אמרו רבים לפני שמצב תמוה הוא שגם כשאנחנו, כבוד השר כץ וחבר הכנסת טיבי וראש הקואליציה אלקין, חברי, הוא רוצה את יומו. אתם מנהלים איזה דיון בכיכר הציבורית. גם אם אנחנו מחזיקים בעקרון הפרדת הרשויות, הרי יושבים סביב שולחן הממשלה 30 שרים שהם גם חברי הכנסת וכבר פגענו בקדושתו של העיקרון. וגם כאשר אנחנו מדברים על כך שאמנות בין-לאומיות הן בוודאי הפררוגטיבה של הממשלה, של שר החוץ ושל הממשלה כולה בחלק מן האמנות, הרי שהממשלה יכולה להחליט על מלחמה והכנסת מחליטה על שלום, כי אמנות בין-לאומיות לכריתת שלום עם אויבים תמיד הובאו לאישור הכנסת. גם הממשלה, גם המחוקק נתנו את דעתם לא פעם אחת על כך שגם כאשר הממשלה, משרד החוץ מטעמה, חותם על אמנה מסוימת, לפני שמאשררים אותה מביאים אותה לכנסת, לא לדיון והצבעה, אלא מניחים אותה במזכירות הכנסת ל-14 יום, עשרה עותקים או 20 עותקים, לא חבל על היערות? אינני יודע, ושם הם מונחים, אלא אם כן אחד מחברי הכנסת הביע את דעתו ביחס אליהם, ואז הכנסת מקיימת דיון. מה קורה בדיון?

האם יש לנו איזה מסלול שאם איזו אמנה אינה טובה בעיני הכנסת היא תמנע את החתימה? אין אמירה כזאת. אז לשם מה מניחים את ההחלטה על שולחן הכנסת? אני אספר לכם סיפור, מעשה באמנה אחת: ביולי שעבר, לפני כתשעה חודשים או משהו, הונחה על שולחן הכנסת אמנה או בקשה לאשרר אמנה רב-צדדית בדבר הגנה על מגוון הביטויים התרבותיים וקיומם. הלכתי לראות מה האמנה הזאת. כבר מכירים אותי שם, במזכירות, יש נודניק אחד שהולך לבדוק אמנות. אני מסתכל, מילא זה שברוב העולם כבר ירדו מהשטות הזאת של רב-תרבותיות ובאירופה נלחמים בה בחירוק שיניים, ואצלנו עכשיו נזכרו לאשרר איזו אמנה על רב-תרבותיות ועל הגנה על נכסי תרבות רב-לאומיים.

לעניות דעתי המשפטית, ופה אני לא מתייפייף, באמת אינני מבין הרבה במשפטים, חתימה על האמנה הזאת או אשרורה יכולים להכניס בדלת האחורית למדינת ישראל את הדרישה להפוך את מדינת ישראל למדינה דו-לאומית. קראתי את האמנה. קראתי את כל הסעיפים שלה. ראיתי שם סעיפים שאם אנחנו מאמצים אותם באופן חד-משמעי, יבואו וידרשו הכרה בתרבות כזו או אחרת, במעמדה, ואין בעיה באמת להפוך את מדינת ישראל למדינה דו-לאומית אם נעמוד בדרישות האמנה הבין-לאומית הזאת. מה עושה חבר הכנסת, מה למשל?

תרבות זה לא בעייתי. מדינת ישראל מקיימת לגבי המיעוטים רמה של הכרה ושמירת זכויות לא פחות ממדינות אירופה כולן, שברובן יש בעיות של רב-תרבותיות וכו'. איפה הממד המדיני שממנו אתה חושש? אני אתן לך דוגמה. מדינת ישראל,

הגדירה את שוויון הזכויות החברתי והמדיני הגמור לכל אזרחיה במגילת העצמאות, ולמרות זאת, ולא סתם מחמת השכחה, לא קבעה את ערך השוויון באחד מחוקי-היסוד שלה, כדי להימנע מדרישה שבשם ערך השוויון יהיה מעמד שווה לכל נושא תרבותי,

דתי שהוא. העיקרון מוכר, אבל התרגום שלו לחוק, או יותר מזה, החשש שבית-המשפט העליון יעשה פרשנות לרעה של ערך מוחלט וכפייתו בתחומים רבים מאוד של החיים, אין, כי מדינת ישראל היא מדינה יהודית. אז אין ערך מוחלט. ולכן לא היה אפשר להכליל את, מעבר להצהרה במגילת העצמאות, אני מסכים. היא מדינה יהודית ששומרת על שוויון זכויות של המיעוטים. אני בוודאי מסכים.

אני בוודאי מסכים, ולכן אני חושש, או חששתי, שבשם החתימה או אשרור האמנה הזאת אנחנו מכניסים בדלת אחורית מה שלא רצינו להכניס בדרך של חקיקה. יכול להיות שאני טועה מבחינה משפטית. הסיפור שלי הוא לא על עצם האמנה. הלכתי וביקשתי לערער בדרך המקובלת. הציעו לי להיפגש עם נציגי משרד החוץ. נפגשתי אתם, ניסיתי לשכנע אותם, לא הצלחתי לשכנע אותם. הצעד הבא שאמור להיות הוא להעלות את הנושא על שולחן הכנסת. דא עקא, שנים אני מחפש הזדמנות להעלות את הביטוי הזה,

והנה מצאתי, דא עקא שזה היה יומיים לפני פגרת הקיץ של הכנסת, ועל האמנה צריך לחתום, ואין לנו הזדמנות לדון בזה על שולחן הכנסת. מה דינה של אמנה שתרשים הזרימה הקבוע אומר "תניחו אותה,

תדונו בה", אבל אי-אפשר לדון בה עכשיו, והנה הגיע דינה להיחתם? אני מאז מנסה לברר מה עלה בגורלה של האמנה. החדשות הטובות זה שהאמנה כנראה נחתמה, 2 3. מה זה "2 3"? אנחנו שבועות ארוכים מנסים לברר במשרד החוץ אם חתמו על האמנה או לא, שתי פקידות אומרות שכן, שלוש אומרות שלא. איש לא יכול לתת לי תשובה, נכון להיום, אם האמנה הזאת בסופו של דבר אושררה,

יש מבוכה אמיתית ביחס לתרשים הזרימה הנכון של טיפול באמנות. זו פררוגטיבה של הכנסת להתערב בהן, או לא? יש דרך ממוסדת, או לא? לפיכך הנחתי את הצעת החוק שלי, שאומרת ש"הממשלה תניח על שולחן הכנסת אמנה 14 ימים לפני אישורה על-ידי הממשלה, ועדת הכנסת רשאית לקצר תקופה זו לתקופה שתקבע. ביקשו 20 חברי כנסת כי הכנסת תקיים דיון באמנה המונחת על שולחנה, לא תאשר הממשלה את האמנה אלא לאחר שאושרה על-ידי הכנסת". אנחנו מחריגים מזה: אמנה שוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, על-פי בקשת הממשלה, החליטה שאין להניחה על שולחן הכנסת מטעמים של ביטחון המדינה, לא תונח אלא על שולחן הוועדה, ואשרור הוועדה ייעשה,

על-ידי ועדת החוץ והביטחון.

אינני יודע. אינני יודע. סמכויות הממשלה והכנסת. זה באמת סמכויות הממשלה והכנסת. ועדת השרים לחקיקה התלבטה בחוק הזה לפני חודשים ארוכים, כשהנחתי אותו. היא התלבטה, ולא קבעה עמדה, ואמרה: אולי תהיה חקיקה ממשלתית בעניין הזה.

ניסיתי לברר שוב ושוב,

והתשובה שקיבלתי בעל-פה היתה ששר החוץ מתנגד לעניין הזה מכול וכול ולא ייתן לחוק הזה לעבור.

ממש לפני שעליתי כאן, עלתה האפשרות להחזיר את הנושא לוועדת שרים ולשוב לדון בו, כי אם נאמר כבר שיש לכנסת מקום להתדיין באשרור אמנה, אני רק רוצה למסד אותו ולעגן אותו כך ש-20 חברי כנסת, אם יבקשו, תימנע הממשלה מחתימה והנושא יעבור לאשרור הכנסת. כאמור, נא לסיים. את זה אתם מבינים גם מתפוסת הכיסאות במליאה ברגע זה, תשובה והצבעה במועד אחר.

כפי שאמר המציע, חבר הכנסת אריה אלדד, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה על סדר-היום: הצעת חוק צמצום תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012, של חברי הכנסת יצחק הרצוג ושלי יחימוביץ, יושב-ראש סיעת העבודה. אתה מציג את הצעתכם המשותפת, ועליה ישיב השר יולי אדלשטיין בשם ראש הממשלה. אדוני, עשר דקות לרשותך. הנה השר המשיב בא גם לשמוע על מה הוא משיב, שזה דבר חשוב ביותר.

נכון. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, הצעת החוק שבפנינו, שמונחת על-ידי יושבת-ראש מפלגת העבודה שלי יחימוביץ ועל-ידי, באה לתקן עוול גדול, ואני חושב שהשבוע, דווקא השבוע, כשרוממות מערכת הביטחון וצבא-הגנה לישראל בגרונם של כל כך הרבה בכירים בחדר הזה, ורוממות הגדולה וכושר הביצוע והתפקוד של מפקדי צה"ל בפי ראש הממשלה, שר הביטחון, השרים היא כל כך גדולה, אז אחד הדברים הנכונים לעשות, מבחינה היסטורית, זה תיקון עוול גדול שאירע כאן לפני כמה שנים, לפני כמה שנים הוחרגה על-ידי המחוקק קבוצה שמשרתת את עם ישראל ומחרפת נפשה, מפקדים בכירים בזרועות הביטחון,

שהוחל עליהם צינון דרקוני של יותר משלוש שנים. תודה, חבר הכנסת בן-ארי. אנחנו מאוד מודים לך. נא להמשיך, אדוני. הוחל עליהם צינון של שלוש שנים, האם אתה חולק על הדברים שהוא אומר, שלגבי תרומתם, הוא אומר שיחרף את, בקריאה הראשונה,

אין בעיה.

ביום הזיכרון נדבר על זה, אדוני חבר הכנסת בן-ארי. עם כל הכבוד, אולי תתמקד במהות של מה שאני אומר.

השבוע אין, הושת עליהם, חבר הכנסת בן-ארי, שמענו. גיבוי מרשים לצבא.

הושתה עליהם גזירה. הושתה עליהם גזירה. אדוני, מה שאתם רוצים, גזירה על ראש המטה הכללי, גזירה על ראש המוסד, השבוע צה"ל אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שגם הדקות תיספרנה לי ויינתן לי מחדש, אוסיף לך דקה, אם תרצה בכך. המחוקק שלח קבוצה של בכירים במערכת הביטחון לארץ גזירה למשך שלוש שנים. הוא קבע שראש המטה הכללי,

הוא קבע שאלופים בצה"ל וניצבים במשטרה לא יכולים להצטרף למערכת הפוליטית במשך שלוש שנים. אבל למבקר המדינה, לנגיד בנק ישראל, למנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, שקובעים גורלות יותר מכל ניצב במשטרה, הוא קבע שלהם יש צינון של 100 ימים.

היות שהיתה נוהגת הסדרה משפטית חקיקתית קודמת, שקבעה צינון לאנשי מערכת הביטחון, של שנה, הלך המחוקק ועיוות את כל ההסתכלות וההתבוננות על המערכת הפוליטית והמערכות הציבוריות האחרות, וקבע תקופת צינון של שלוש שנים, שהיא בלתי אפשרית ובלתי סבירה. ואתה שואל את עצמך: למה? למה דווקא הקבוצה הזאת, מכל הגורמים המשפיעים בציבוריות הישראלית, למה דווקא עליה הושת צינון בלתי סביר? עכשיו, מה הצביעות הגדולה? ששר הביטחון, שממלא-מקום ראש הממשלה, שכל מיני גורמים אחרים שנמצאים כאן במערכת הפוליטית, עליהם לא הושת צינון של שלוש שנים. אבל לפתע פתאום, מטעמים פוליטיים כאלה ואחרים, מחשש לאדם כזה או אחר, זה הושת. אני רוצה שיהיה ברור. אני יודע שקוראים לזה "חוק אשכנזי". זה לא חוק אשכנזי. החוק הזה נועד לאפשר לכל המערכת, שכוללת כמה עשרות של אלופים, ניצבים, ראשי אגפים במוסד, בשב"כ, אנשים שמעורים בהוויה הישראלית עשרות בשנים, למצות את הפוטנציאל שלהם גם במערכת הפוליטית. זו זכות יסוד של אדם להתמודד במערכת הפוליטית. זו זכות יסוד של אדם לבוא לידי ביטוי, להציג את מרכולתו, את אמונתו, את תפיסת עולמו, את סיפור חייו ואת המעשה שלו. לא כשהוא הרמטכ"ל.

שיום שאחרי שהיא פרשה מהצבא נכנסה לפוליטיקה, זה לא הרמטכ"ל. דוברת צה"ל אין לה קשר עם פוליטיקאים. מה פתאום את מתעוררת אחרי, כל הרמטכ"לים למיניהם?

אני מאוד מודה לךְ. איזו מין שטות? לא הרמטכ"ל.

היתה שנה צינון, ושנה, אדם שמתעסק בביטחון המדינה לא,

אני חושב שהוא, רגע. אלופים בצה"ל את מוכנה?

הרגע אמרת לי: הרמטכ"ל, אלופים בצה"ל,

הם בקשר אתך יותר מתתי-אלופים,

ומה קרה עם נגיד בנק ישראל? ומה קרה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה?

ומה קורה עם מזכיר הממשלה? ומה קורה עם נגיד בנק ישראל ומבקר המדינה?

תפסיקו עם הצביעות הזאת. אין שקר גדול מזה. כולם פה מפחדים, במקום לאפשר לפתוח את הדלתות ולתת לכל המערכת,

לקבל בזרועות פתוחות אנשים ששירתו אותנו ימים ולילות, כשאנחנו רק יודעים לגלגל את העיניים ולהגיד: איזה גיבורים, הם נלחמים את מלחמתנו. אבל כשמגיע הרגע לאפשר להם להתמודד במערכת הפוליטית,

עכשיו, גברתי. חברת הכנסת רגב, תודה רבה. לא נתתי לחבר הכנסת בן-ארי להפריע, אני לא נותן לך להפריע. הכול פה שוויוני.

גם לא מפריעים בצורה שוויונית.

אבל הצביעות חוגגת, כי תתי-אלופים יכולים, אדוני היושב-ראש. תתי-אלופים, דוברי צה"ל, שמופיעים מבוקר עד לילה, אצלם אין בעיה, כמו שהיה, אבל פתאום אדם שהוביל מערכת גדולה, הוא בכלל מנוע מלהשתתף במשחק הפוליטי. אז אני מבין את הצורך לקבוע תקופת צינון. אני מבין את זה. אנחנו מבינים את המשמעות של איש צבא,

והפער שצריך, בתקופת מינימום סבירה, בין היותו איש צבא ומפקד או איש מוסד או שב"כ לבין הצטרפותו למערכת הפוליטית. אז היה הסדר סביר, של שנה.

שנה וחצי. מה פתאום שלוש שנים? ולמה כולכם מפחדים מהדבר הזה? ומה קרה? זה בכלל פוליטי? אפשר להגיד שאנשי הביטחון הללו הם כאן או כאן? תסתכלו על המערכת הפוליטית, היא מלאה אנשי ביטחון מכל הכיוונים, עם כל הכבוד.

ולכן, זה לא בא מטעמים פוליטיים, אלה טעמים של צדק בסיסי וטבעי, עכשיו. הצדק הזה בא

עכשיו הצדק הזה הגיע.

לאפשר לאדם ששירת את המדינה יומם ולילה, שהיה בשדה הקרב, שראה דבר וחצי בחיים, לבוא לידי ביטוי במערכת הפוליטית. יקבע הציבור אם הוא רוצה אותו כאן, ולא אתם. זאת האמת לאמיתה: יקבע הציבור, ולא מי שרואה לנגד עיניו איזה שיקול פוליטי כזה או אחר, עם כל הכבוד. היות שמנסים לתת בזה סימנים, ולחשוב שזה קשור לפלוני אלמוני, אני אומר לכם, גם על דעתה של שלי יחימוביץ: החוק הזה לא בא מטעמו של אף אחד, אלא בשל העובדה שאנחנו חושבים, עוול גדול מאוד. למה נזכרתם

ומי שלא מבין שירידת הערך של המשרת והנושא בנטל שכולם אוהבים לדבר עליו היא בעצם זה שאנחנו מצביעים על כך שהוא מוקצה מהמערכת, הוא מוקצה, עדיף תהיה מורה, רופא, תעשה כסף, תהיה טייקון. כל אלה יכולים לבוא לבוא צ'יק-צ'ק, אבל אדם שהחליט ביודעין לשרת את מדינת ישראל, ועמד באתגרים גדולים, אנחנו אומרים לו: אתה,

בכלל לא ראוי להיות פה. זו שערורייה בלתי מתקבלת על הדעת,

אדוני היושב-ראש, צריך לתקן את החוק הזה על אתר.

תת-אלוף מירי רגב, דוברת צה"ל לשעבר, באמת ובתמים אני חושב שאת טועה, ואת האחרונה שיכולה לדבר על זה בצורה הזאת.

ממש כן. אילו הייתי רמטכ"לית זה היה נראה אחרת.

אולי בכל זאת נעשה, תודה לשרה לבנת. זה כבר לא רלוונטי, גבי אשכנזי,

אני לא מדבר על גבי אשכנזי, הוא אמר שזה לא עליו. אני בא ואומר שכל הקבוצה של אנשי צבא ומערכת הביטחון וראש אגף בשב"כ שאף אחד לא יודע מי הוא ואין לו שום מודעות ציבור, לעומת דובר צה"ל, אפשר לתת להם הזדמנות להשתלב במערכת הפוליטית, מי שמתעסק בענייני ביטחון המדינה, חברת הכנסת רגב.

יחד עם המציע,

לא צריך להוציא כל כך מהר. לא לא לא, אני רוצה להגיב. אתה רוצה, אני אוציא אותה כבר. אם הוא מתייחס אלי, אני רוצה להגיב, תודה רבה לךְ. או שיתייחס, די, מספיק כבר.

אם הוא מתייחס אלי, אני רוצה להגיב. הוא לא התייחס. אה, הוא כן. אבל את כל הזמן מפריעה. את כל הזמן מפריעה. אם תכתבי מכתב למזכירה, נקרא ונשקול. עכשיו תהיי בשקט בבקשה.

לכן, אדוני

לסיום אני אומר שהגיע הזמן שלא נגלגל עיניים

תשתדלי לא להפריע לשר אדלשטיין להשיב, כי אולי אתם חושבים אותו דבר. אני קודם כול אקשיב, ואז אני אדע.

נכון.

יש הפתעות, חבר הכנסת מולה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי השרים, אני מתכבד להשיב על הצעת חוק צמצום תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה), של חברי הכנסת יצחק הרצוג ושלי יחימוביץ. אני חייב לומר, אדוני היושב-ראש, שהיה די מביך עכשיו לשמוע את דברי ההסבר לחוק הזה.

היה נאום מצוין.

זאת הבעיה שלי, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, על אנשי מערכת הביטחון שלא נמצאים בלילה בבית, שיומם ולילה עומדים על המשמר, פתאום הם נזכרו, שצריך לתת להם גיבוי.

אני צריך לעלות לכאן ובשם הממשלה לומר שהממשלה לא נותנת להם גיבוי? ברור לגמרי שהדברים האלה הם נכונים, וכולנו נותנים גיבוי, ואני רק לא מבין את המסקנה, אם אדם כזה 30 שנה לא היה בבית, ועבד יומם ולילה, אז אנחנו רוצים למחרת שהוא ימשיך לא להיות בבית? כי אני חשבתי שמצופה מאיש ציבור שגם כן יעמוד על המשמר יומם ולילה, ולא יגיד,

אני עכשיו צריך להיות שש שעות עם המשפחה שלי כי לא ראיתי אותם מזמן. אני לא מבין את המסקנה. ואני גם חושב שעוד יותר מביך, חבר הכנסת הרצוג, לראות כתבות בעיתון, וחברת הכנסת שלי יחימוביץ, הרבה שנים היית בתקשורת, ולפעמים גם היית שותפה, לי מותר ולהם לא?

לפעמים גם היית שותפה, חברת הכנסת יחימוביץ, לראיונות עם אנשים שונים, פורש אלוף בצה"ל, ולא נזרוק שמות ספציפיים. פורש אלוף מצה"ל. כולנו, המדינה כולה בודקת, האם הוא ילך, אז זה היה: לליכוד, או למערך? אני אומר את הדברים האלה, אז עוד לא הייתי חבר כנסת, תחשבו על תחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-80.

אדוני, זה היה גם בסוף שנות ה-90. גם זה נכון, דרך אגב. אני מקבל את התיקון, אדוני היושב-ראש. אבל אתה יודע, תמיד אומרים: אתם במערכת מנסים למנוע מאנשים טובים להיכנס. אז, אני שואל: אתכם זה לא מביך? 30 שנה שהוא לא היה בבית והגן על המדינה, לא היה לו זמן לגבש את עמדתו אם הוא ימין או שמאל? אם הוא רוצה לכיוון זה או לכיוון אחר?

הוא מסיר, או אפילו לא הסיר, חברת הכנסת יחימוביץ, עדיין את המדים, וכבר מתחיל הדיון? תאריך הפרישה שלו עוד שלושה חודשים, לאן הוא ילך? מחזרים אחריו ראש מפלגה פלוני וראש מפלגה אלמוני, אנחנו רוצים את המציאות הזאת? זה לא היה כל כך פלוני ואלמוני, אבל לא חשוב. זה היה עם שמות יותר ספציפיים. אתה יודע מה?

לא חשוב, לא נזכיר אותם פה,

אני מאוד נזהר, אולי זה ממלכתיות יתר, אני לא רוצה אפילו לצעוק איך נקרא החוק הזה.

זה היה חוק של הליכוד יכול להיות שהוא האדם הכי ראוי שיש, אני לא יודע, אבל אני שואל, נער הייתי וגם זקנתי,

זה היה חוק של שטייניץ והליכוד נגד דן חלוץ. ומפלגת העבודה הצביעה בעד, אם אינני טועה.

אני הצבעתי נגד.

האומר דבר בשם אומרו,

לא טענתי, רק הזכרתי.

חבר הכנסת הרצוג. אז אני רוצה לספר לך, ואולי לחברים היותר חדשים בבית הזה, בלי לפגוע באף אחד, ששר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת דאז, משה ארנס, יומם ולילה,

יומם ולילה, בבית הזה, הוא במקרה גם ישב בחדר לידי, וראיתי את הפעילות הזאת, ניסה לקדם, ונכון שלכנסת לקח הרבה שנים לקדם הצעות חוק ראויות כאלה, שיהיה איזה צינון ראוי לשמו ולא נראה את הכותרות, לאן ילך האלוף הזה, לאן ילך הרמטכ"ל הזה. לקח כמה שנים לכנסת לחוקק. אז אני אומר, כמו שאני נזהר כאן מלהזכיר שמות ספציפיים, כי האנשים כולם ראויים, ואני מאחל להם הצלחה, אני עדיין רוצה לשאול, אדוני השר, אולי תביא לנו כמה דוגמאות? בכנסת הנוכחית,

שאלה מצוינת, אבל תן לי קודם להשלים את המשפט. אני אומר לכם בכנות, נער הייתי וגם זקנתי, וחשבתי שכשיש בבית הזה חוקים שהם באמת עקרוניים, ובקונסנזוס, ולא לגופו של אדם, אז לא יהיו חתומים על החוק הזה שני חברים טובים, בכירים, מאותה סיעה, ואף סיעה אופוזיציונית אחרת לא תמצא זמן לחתום על הצעת חוק יחד אתכם.

יחד אתכם. יולי, קדימה הגישה, השר אדלשטיין. כשאני ארד מכאן,

אני אהיה יולי ומה שאת רוצה, אבל כרגע אני משיב בשם הממשלה. אבל עובדתית,

עובדתית קוראים לנואם מעל הדוכן השר אדלשטיין,

אני רוצה להשיב לחבר הכנסת מגלי והבה. איתן כבל ויואל חסון, הגשנו את הצעת החוק. אין תירוץ של, אני אומר: נער הייתי וגם זקנתי, וגם ראיתי מציאות שונה בכנסת הזאת, אבל אני רוצה להשיב. יושב כאן, אני מקווה שכרגע, אם השתמשתי יותר מדי פעמים במלה "מביך", אני מקווה שאני לא מביך אותו, יושב כאן המשנה לראש הממשלה, רמטכ"ל לשעבר, בוגי יעלון. לא קרה אסון, הוא נכנס לכנסת ארבע שנים לאחר שהסיר את המדים. לא יושב כאן כרגע שר אחר, קוראים לו יוסי פלד, עברו רק איזה 20 שנה בין היום שהוא הסיר את המדים לבין היום שהוא נכנס לכנסת. ואני רוצה לומר לכם, וזה לא מעניינה של המליאה,

רובנו גם נבחרנו, לא מונינו, לכנסת הזאת, ואתם יודעים מה זה פריימריס, אז ראיתי במקרה את שני האדונים האלה, ובמיוחד לאורך התקופה, אני חייב לומר, את השר יוסי פלד, מכתת את רגליו, והולך לאנשים, ומציג את עצמו, ונוהג כמו אחד האדם, ולא אחד שאתמול הסיר את המדים והיום הוא כבר חייב להיות חבר כנסת, כי כבר הגענו בדיון הזה לנושא של זכויות אדם, איך מונעים זכות בסיסית, זכות יסוד, אנחנו זורקים את האנשים בבושה ובחרפה, רעבים, מסכנים, כי אם אתה לא מתפרנס מהכנסת או מהממשלה אז זהו, למשפחה לא יהיה מה לאכול. חברים, תתעוררו, מה קורה לנו? אין לאדם מה לעשות אחרי 30 שנה במערכת אלא למחרת כבר לשבת כאן? אין דברים אחרים? אין להכיר קצת מערכות אחרות במדינה? אנחנו כבר הגענו באמת בדיון הזה לחוסר גיבוי לאנשי צה"ל, למפקדים הבכירים. ואני רוצה לומר, חברים, שהצינון,

למה שחלק כאן מנסים לרמוז, זה לא להגן על המערכת מכניסת אנשים מסוימים. הצינון הוא לטובת צה"ל, והשב"כ והמוסד, כי נאמר, ובצדק, שמישהו שהוא סגן-אלוף או אלוף-משנה לא מגיע לישיבות הממשלה ולישיבות הקבינט ולפורומים סגורים, ואני אפילו לא רוצה לדעת מה קורה במצב של היעדר צינון, ושל אדם כזה שיושב בדיון סגור ויודע שעוד חצי שנה הוא פורש, והבחירות בעוד שלוש שנים, ושואל אותו ראש הממשלה או שר הביטחון, שאולי הוא במקרה ראש מפלגה שלשם הוא מייעד את עצמו, מה אתה חושב על הסוגיה הזאת, אתה מסכים אתי או לא? לא רוצה להעלות על הדעת את המציאות הזאת. לכן, חברים, אני רוצה לומר לכם שעם כל הכבוד להצהרות על פת לחם ועל זכויות אדם, כדאי לכולנו לזכור שצה"ל וזרועות הביטחון זה נכס משותף של כולנו, והוא יותר חשוב מאדם זה או אחר, בכיר ככל שיהיה וראוי ככל שיהיה. וכדאי לנו, ככנסת, כמערכת, כממשלה, לדאוג לכך שלא תחול שום פוליטיזציה במערכות האלה, לשמור על הצינון. ומי שבאמת טוב וראוי, אני מאחל לו או לה להצטרף אלינו כעבור תקופת הצינון.

אני מאוד מודה לשר אדלשטיין. האם אחד המציעים, לא.

אני מנהל את הישיבה, אתה מנהל את הקואליציה, כל אחד עושה את תפקידו. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת הרצוג, שלוש דקות, ואחר כך נעבור להצבעה, ואחר כך חברת הכנסת רגב, אם תרצה בכך.

מאה אחוז, אין בעיה. ידידי השר אדלשטיין, אם היה נאום מביך זה היה הנאום שלך. ככה אני רואה את זה, כי לא ענית על המהות בכלל. אמרת: עוברים לזכויות אדם. לא ענית על השאלה הבסיסית ביותר: איך יכול להיות שאנשים שעומדים בראשן של מערכות לעתים הרבה יותר גדולות מאשר מערכת הביטחון, מה אתה מדבר?

אלא כעבור 100 ימים,

אתה תיתן לי לענות, איך יכול שמנכ"ל משרד ממשלתי, ראש אגף תקציבים,

נגיד בנק ישראל ואנשי תקשורת, הם לא מוגבלים, ופה אתה בא ואומר: לקבוצה שבאתוס של העם שלנו היא קבוצה שנחשבת קבוצת איכות, ואני חייב לתקן את דבריך, גם חבר הכנסת יואל חסון וגם חבר הכנסת איתן כבל, שהוא ראש שדולת המילואימניקים בכנסת, הביאו חוק דומה גם הם למליאה הזאת. ובסוף, אתם לא מסתכלים באופן ישר על תמונת המראה. שלוש שנים זה זמן לא הגיוני. זה לשלוח דורות שלמים של אנשים במערכת הביטחון לצינון, כשחלקם רוצים להיות אנשי ציבור. ומה זה ההתנשאות הזאת? ולהגיד: שילמדו מערכות אחרות, למה? ומי שעלה ארצה כעולה חדש, אולי נגיד לו גם,

שילמד מערכות אחרות? איזה מין דבר זה? מדובר באזרחים שווים לכולנו, שיכולים לשחק בזירה הדמוקרטית כמונו, שמגיעה להם הזכות, ואפילו מגיע להם יותר, בשל מה שהם עשו למען המדינה. הסכמנו שיש להם צינון של שנה, אבל שלוש שנים? זה לא סביר, זה עוול, זה לא הגיוני, ואני מבקש מהכנסת הזאת להתעלות מעל שיקולים פוליטיים צרים ולתמוך בחוק שאנחנו מציעים.

אני מאוד מודה לך. תחזור למקומך ואנחנו נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה.

מי נגד? מי נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק צמצום תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012, נתקבלה. ובכן, 13 בעד, 32 מתנגדים,

אני קובע שהצעת חוק צמצום תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה)

לא יכול להיות שהרמטכ"ל, לא משנה כמה הוא טוב, איכותי ומקצועי, יעשה משהו נגד שר הביטחון. יש כאן מדינה דמוקרטית, נבחרת ממשלה, אנשי צבא יעשו את מה שהם צריכים לעשות, להגן על המדינה. אם האלופים והרמטכ"ל ידעו ששנה אחרי זה הם הולכים לפוליטיקה, אנחנו נהיה בבעיה.

ונכון יהיה שאתה תבוא ותתמוך בזה שלא רק יהיה חוק צינון לשנה, הייתי אפילו מגדילה את זה משלוש שנים. לא כי הם לא ראויים, כי הם אנשים שאחראים לנושאים רציניים בביטחון המדינה, הם בקשר מצוין עם שרים, ואם הם יתחייבו לנושאים פוליטיים זה יעלה לכולנו ביוקר. אם היית מבין מה עושה דוברת צה"ל ומה עושים האלופים לא היית לוקח אותי כדוגמה. אותי תיקח כדוגמה ליאיר לפיד או לשלי יחימוביץ, אבל לא לאלופים, שהם חלק מהקבינט הביטחוני. לכן אני אומרת, וחוזרת ואומרת, אין אחת כמוני שמבינה, מחזקת, מחבקת, מצדיעה ועושה בשנתיים האלה למען החיילים בצבא, בקבע, בסדיר ובמילואים. בין זה לבין לצמצם את תקופת הצינון, זה פשוט פוליטי תרתי משמע, ותגיד שזה פוליטי, ואל תתבייש להגיד שזה פוליטי. מותר לך לעמוד פה ולהגיד: אנחנו רוצים רמטכ"ל כי חסר לנו במפלגת העבודה מישהו שיביא את הצד הביטחוני. תבוא, תגיד את זה, ואל תספר סיפורים על צדק. אין כאן צדק. יש כאן הגינות, כבוד ופוליטיקה שהיא מחוץ לצבא. תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש. אני מאוד מודה לך, חברת הכנסת מירי רגב. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה שעל סדר-היום. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. הצעת חוק העונשין (תיקון, הדרת נשים), של חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת. ישיב השר, שר המשפטים יעקב נאמן.

מירי, תשתי מים. חברת הכנסת רגב, אני יכול להציע לך מים מהדוכן פה? הוא מציע מים תמיד. אני מציע לך מים, זה הכי טוב. מי ששופך מים, לא, הוא לא שופך. הוא תמיד מציע מים. מוכרחים להירגע. אדוני היושב-ראש, חברי, חברותי חברות הכנסת, רק לפני כמה שבועות הארץ הזאת רעשה וגעשה, הדרת נשים. אבל כמו שאנחנו יודעים, במציאות הישראלית מה שהיה חשוב אתמול נעלם פתאום, בלחץ החדשות השוטפות, ועכשיו הדרת נשים כבר נראית הדבר הכי שולי ולא חשוב בעולם, כי לא קרה שום דבר שלא ראו אותו, לא דיווחו עליו בעיקר, אז הוא לא קיים במדינת ישראל, מה שלא דיווחת לא עשית, לא קרה, אפשר לזרום הלאה. אבל הלוא זה בדיוק הדבר החמור שנחשף לפנינו, דרך המקרים המסוימים, הבודדים, של אותה נעמה מרגוליס ושל אותם צעירים וצעירות או מבוגרים מהם, שהיו קורבנות להדרה. פתאום העניין עלה על סדר-היום, ועכשיו, כשזה לא קיים, אנחנו חושבים שההדרה נעלמה. ואני אומר לכם שכאן אני נוגע, בהצעת החוק הזאת, יחד עם כמה מחברי וחברותי חברי הכנסת, בסוגיה מרכזית במציאות הישראלית של 2012, שהכנסת לא יכולה לעצום את עיניה ולהתעלם ממנה, היא פשוט לא יכולה. קיבלתי לידי ממש לפני ימים אחדים דוח של המרכז הרפורמי לדת ומדינה של התנועה ליהדות מתקדמת. אני לא בא להיות השופר שלהם ולא הדובר שלהם פה בכנסת,

הדוח הזה, בצורה מפורטת, את אותה תמונת מצב שהכנסת מעדיפה לשכוח. ואני רוצה לפתוח בציטוט מצוין של השופט רובינשטיין, בבג"ץ שהיה בנושא התחבורה הציבורית.

האם באמת, אומר השופט רובינשטיין, צריך בכלל לומר שאסור לכפות על אשה, או להורות לה, לשבת בשורות האחרונות של האוטובוס? האם באמת צריך לומר שהתנפלות של גברים על אשה שחרגה מתחום המושב, תרתי משמע, כולם יודעים מה זה תחום המושב ומהו המושב המסוים הזה שיועד לה, אסורה ועלולה להיות נשוא דין פלילי? האם אין כל אדם הגון, חילוני, דתי או חרדי, מבין זאת בחינת פשיטא? זה מה שאומר שופט בבית-המשפט העליון של מדינת ישראל. כשאנחנו מסתכלים קצת אחורה אנחנו רואים איך התופעה הזאת הולכת ומתקדמת. ב-1997, לקראת סוף שנות ה-90, התחילו לאתר את האירועים האלה במרחב הציבורי של מדינת ישראל. זה הלך והתפתח, הלך והתפתח, וזה מגיע היום לקופות-חולים, לבתי-הספד ובתי-עלמין, שלא נותנים לנשים להתקרב למעמד ההטמנה של הגופה. הבאתי את המקרים האלה פה, לפני הכנסת הזאת. מדרכות, בירושלים חצו מדרכה לשניים כדי שנשים וגברים, חס וחלילה, לא יביטו איש בעיני רעהו או רעותו, עסקים פרטיים שתולים שלט על החלון של בית-העסק שיש שם הפרדה ושנשים יכולות להישאר, גברים יכולים להיכנס,

שחס וחלילה לא יהיה בפנים איזה ערבוב שלהם, עסקים פרטיים. כינוסים הנערכים על-ידי גופים ציבוריים,

לפני הכנסת הזאת, סופר על אירוע ציבורי שנשים קיבלו בו פרס אבל נאסר עליהן לעלות על הבמה. פה, בכנסת הזאת, הבאנו את הסיפור על שירת נשים. אירועים ציבוריים, אירועים צבאיים, שנשים עלו לשיר וגברים יצאו מהאולם או יצאו מאותו מקום אירוע מפני שלא יכלו להאזין, חס וחלילה, לשירת נשים. המרחב הציבורי של מדינת ישראל הוא מרחב פתוח, הוא מרחב של כולם, של גברים ונשים, דתיים וחילונים, כל אדם באשר הוא אדם, ולא עולה על הדעת שבתוך המרחב הציבורי הזה ישים מישהו מגבלות, מכל טעם שהוא, מכל טעם שהוא, והטעם שלפנינו הוא טעם שמכעיס, שמקומם, שמעלה ספקות באיזו מדינה אנחנו חיים ובאיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות. הגל הציבורי הזה, שהתחיל בסוף 2011, הוא אחד הדברים החשובים שקרו לנו במדינה. הוא בא סמוך למחאה הציבורית, הוא לא היה בדיוק המחאה הציבורית, אבל הוא פתאום נתן לה תנופה, והוא הראה שהבעיה היא לא רק במחירים של "פסק זמן", או לא רק,

במחירי הדלק, ואפילו לא רק במחירי הדיור. הוא בעצם משהו שנוגע במהותה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית. הלכתי להפגנה הזאת שהיתה בבית-שמש, כמה מחברי הכנסת היו שם. לא דיברתי, רק הסתובבתי בין האנשים. ראיתי חרדים, ראיתי חרדים תושבי בית-שמש, גם הם באו. הם חרדים בכלל, אבל הם חרדים לבית-שמש לא פחות מאתנו. הם אמרו לנו, הם אמרו לי: הדבר הזה לא מקובל עלינו, אנחנו לא רוצים בכך. בתוך המחנה החרדי-דתי יש ארגונים, כמו "קולך", כמו "אמונה", ארגונים אורתודוקסיים שנאבקים בתופעה הזאת, שרואים את מלוא חומרתה, שנלחמים על שוויון אמיתי בתוך החברה הדתית-חרדית וחושבים שהנשים ראויות לו לא בזכות, אלא בצדק, בצדק, בהיותן יצורי אנוש. אין שום סיבה שהן יידחקו לשוליים, אין שום סיבה שיתייחסו אליהן כאילו הן מדרגה ב' או ג'. אני לא רוצה לתת לכם את כל הפירוט, אבל התמונה שמצטיירת היום היא תמונה עגומה ביותר וקשה ביותר, תמונה, קשה להעלות על הדעת שבמדינת ישראל התרחשו דברים כאלה. לקחנו את המציאות הזאת, קבוצת חברי כנסת, והכנו הצעת חוק שמגדירה,

בתיקון לחוק העונשין, שאומר כך: הפועל להדרת נשים מהמרחב הציבורי או המעודד להדרה כאמור במעשה או במחדל וגורם בכך לפגיעה בגופו, בחירותו או ברכושו של זולתו, או יכול היה לגרום לפגיעה כזאת תוך איום,

סחיטה או בכל דרך אחרת, דינו מאסר שלוש שנים. ואני מגדיר פה הגדרה חדשה, או בכלל הגדרה להדרת נשים, כי זה גם איזה מושג כזה קצת חמקמק. לא כל אחד יודע מהי הדרת נשים בעצם. מהי הדרת נשים? בסך הכול ביקשנו שהנשים ישבו מאחור והגברים ישבו מלפנים,

זה סתם, זה עניין של נוחיות, כל אחד במקומו וכל אחד בדרכו. אז אני אומר לכם: אשה שרה,

אבל אני רק לא רוצה לשמוע אותה, הצלילים הגבוהים לא מתאימים לי. ולכן אני אומר: בסעיף זה, הדרת נשים, לרבות מניעה מדבר או מעשה, הגבלה מדבר או מעשה, רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי נשים, והכול בשל היותן נשים. אני חושב שזו הצעת חוק טובה, לא מפני שאני מביא אותה היום, חברים וחברות, אלא מפני שאני חושב שאנחנו חייבים לשים חומה גבוהה בפני התופעה הזאת, ולבלום אותה, ולסגור אותה היום וכך. אני רואה פה את חברתי,

הספורט והתרבות, שמנהלת את הישיבות של ועדת השרים לעניין הזה, ואני שמעתי אותה מתבטאת בעניין הזה, ואני מאוד סקרן איך היא תנהג בהצעת החוק הזאת, מפני שאני יודע שהיא מתנגדת לכך בחריפות, וגם חברים וחברות אחרים בבית הזה. ולכן ועדת השרים לענייני חקיקה, כגוף יציג של הממשלה הזאת, היתה צריכה לגלות איזו ערנות לעניין הזה. לא לנהוג בו כמו עוד איזו הצעת חוק אחת של האופוזיציה, שצריך למחוק אותה מסדר-היום, אלא לומר לעצמה: יש לנו בעיה, בואו נתמודד אתה. לא יכול להיות שמה שקרה בארץ הזאת בחודשים האחרונים, לא יכול להיות שסדרת האירועים האיומים האלה, שהציגו לפני המראה את המראה המכוער של מדינת ישראל, יעברו ללא שום תגובה. אז המשטרה עצרה מישהו, שחררה מישהו, הביאה מישהו לבית-משפט,

לא שמעתי שקרה שום דבר. אבל אם יהיה ברור שמעשה של הדרת נשים הוא מעשה של עבירה פלילית, שחל עליו חוק העונשין, ייתכן מאוד, ייתכן מאוד, שהמעשים האלה, בכל שטח השיפוט של מדינת ישראל, מהצפון ועד הדרום, יימנעו או יצטמצמו עד כדי כך שייעלמו. לזה אנחנו רוצים להגיע. כוחו של החוק הזה הוא בכך שאף אחד ואף אחת לא יעמדו למשפט, אלא שהוא ישמש מחסום, מראה, תמרור אדום, שיזהיר לא להדיר נשים במדינת ישראל.

אני מאוד מודה לך, אדוני. שר המשפטים ישיב בשם הממשלה.

מה קורה כאשר יש הדרת גברים? גם כן, זה אותו סוג של עונש? תביא הדרת גברים, נטפל בזה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת נחמן שי, ד"ר נחמן שי, סליחה, הביא היום בפני חברי הכנסת הצעת חוק המבקשת להוסיף לחוק העונשין, התשל"ז 1977, עבירה פלילית של הדרת נשים, שהעונש המוצע בה הוא שלוש שנות מאסר. אני רוצה להסביר למה הממשלה מתנגדת להצעת החוק. הצעת החוק מבקשת לתת מענה לתופעה של הדרת נשים במרחב הציבורי. תופעה זו, שמעסיקה את הציבור הישראלי בתקופה האחרונה, היא ללא ספק בעייתית וראויה להתייחסות. יחד עם זאת, התופעות השונות שנכללו לאחרונה בשיח הציבורי תחת המונח "הדרת נשים" הן שונות זו מזו במהותן ובאופן שראוי להתייחס אליהן או להתמודד עמן. בהתאם לכך, הדרך הנכונה להתמודד עם תופעת הדרת נשים איננה דרך הפריזמה הצרה של חוק העונשין דווקא, אלא בהסתכלות רחבה אשר תמפה את התופעות השונות על-פי המאפיינים שלהן, תגבש את ההתייחסות הראויה לכל עניין ותמצא פתרונות מותאמים ונכונים יותר במקרים המתאימים. חוק דיני העונשין איננו האכסניה הראויה לפתרון הבעיה. חשוב לציין, ואני רוצה להפנות את חברי הכנסת לכך, שבימים אלה יושב על המדוכה צוות מקצועי שמינה היועץ המשפטי לממשלה, בהשתתפות בכירים במשרד המשפטים, לגבש המלצות לטיפול בתופעה של הדרת נשים על מופעיה השונים, הן במישור של דיני העונשין והן במישור המינהלי, וכן לחוות דעתו בשאלת הצורך, אם יש צורך, בתיקוני חקיקה. נוסף על כך, לאחרונה סיים הצוות הבין-משרדי, בראשות השרה לימור לבנת, את דיוניו בנושא, וצפוי כי יפרסם את מסקנותיו בקרוב. אנו סבורים אפוא כי אין מקום לקדם הצעות חקיקה בנושא זה, בייחוד לא בתחום המשפט הפלילי, לפני שיוגשו המלצות הצוותים. מעבר לאמור, לגופו של עניין, העבירה המוצעת מנוסחת באופן עמום, כך שמחד גיסא נכללים בה מעשים האסורים כבר היום, ומאידך גיסא גבולותיה אינם ברורים. ההצעה כוללת רשימה פתוחה של התנהגויות שמוגדרות, כשלעצמן, באופן לא ברור. עקרון החוקיות מחייב כי כל התנהגות הגוררת אחריות בפלילים תנוסח באופן ברור, כדי שכל אדם ידע, עובר לביצוע המעשה, מהם גבולות העבירה הפלילית. אני רוצה להדגיש בפני חברי הכנסת: לא כל דבר אפשר לפתור על-ידי הפיכת הנושא לעבירה פלילית. ואני מוכן לומר יותר מזה: ככל שנרבה בתוספות לחוק דיני העונשין, ככה יהיה יותר קשה לאכוף אותו. אני מציע לחברי הכנסת הנכבדים, אף-על-פי שהבעיה שהעלה חבר הכנסת ד"ר נחמן שי היא בעיה, הפתרון איננו בהצעת החוק שהוא מציע. לכן אני מציע לחברי הכנסת לדחות את הצעת החוק, כי הממשלה מתנגדת להצעת החוק בנוסחה הנוכחי.

אני מאוד מודה לך. אם חבר הכנסת שי ירצה, שלוש דקות מגיעות לו כדי להשיב על התנגדות הממשלה. בבקשה, אדוני. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ידידי פרופסור יעקב נאמן, באמת, בחצי הראשון של תשובתו הצדיק את הצעת החוק, ובחצי השני אמר שהיא לא מלאה ולא שלמה, ואולי היא גם עמומה וכדומה, אבל בעצם, מכלל הלאו השתמע הן מאוד גדול. השתמע שהתופעה, גם הממשלה מכירה בקיומה, וגם הממשלה יודעת שצריך להיאבק בה, וגם הממשלה מינתה, אני מסתכל, צוות של היועץ המשפטי לממשלה שתפקידו לגבש הצעות בנושא הזה, וגם הממשלה מינתה צוות בין-ממשלתי שעומד לסיים או-טו-טו את דיוניו ויביא בפני הממשלה ואולי גם בפני הכנסת את הצעותיו. אז לא הבנתי למה או מה רע בהצעת החוק הזאת. נכון שלא כל דבר הוא עבירה פלילית. זה בסדר, אנחנו צריכים להיות, בית ישראל הוא בית הלל, הוא לא בית שמאי, הוא יכול להיות יותר רחמן, אבל אני חושב שבנושא הזה אין מקום למידה של רחמים. בנושא הזה צריכים לנהוג ביד קשוחה. אנחנו מדברים, לא רק בגלל המשקל בתוך האוכלוסייה, 51% מהאוכלוסייה במדינת ישראל הם נשים, אלא גם בגלל הערך של האוכלוסייה הזאת. תאמינו לי שהוא יותר מ-51%. יותר מ-51%. ואני לא מדבר כאילו 49% האחרים הם באופן טבעי מדירי נשים. בשום פנים ואופן לא.

מה שעולה מתשובתך, אדוני שר המשפטים, הוא שהצעת החוק הזאת אולי היא לא הדבר המושלם ביותר, אבל היא צעד אחד בכיוון הנכון, ואני הייתי מצפה מוועדת השרים לענייני חקיקה, שאתה היושב-ראש שלה, לומר: בואו נאשר את זה בקריאה טרומית, נשים את זה לפנינו בצד, לא נעלה את זה היום לדיון, נחשוב על כך בפעם הבאה, וכאשר יעמדו לפנינו כל המסקנות של הצוות הבין-ממשלתי, ושל הצוות המשפטי,

כל עבודות המטה המכובדות ביותר שנעשות בימים האלה, נחבר את כולם יחד ואז נסתכל על הצעת החוק ונחבר אותה, ונצרף אותה אל הפעולות שהממשלה מציעה. מה שאנחנו מקבלים עכשיו,

וזה דבר שהציבור הישראלי צריך לדעת, הממשלה הזאת אומרת: אני מתעלמת, אני דוחקת את הנושא הזה החוצה, אני משאירה את זה לעוד ועדה אחת ולעוד ועדה אחת ולעוד צוות. אבל בסופו של דבר ממשלת ישראל, נכון לחודש מרס 2012, אינה מוכנה להתעמת עם התופעה החמורה של הדרת נשים במרחב הציבורי במדינת ישראל. זה מה שיוצא היום.

אני מאוד מודה לך. תשוב למקומך ונעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעתו של חבר הכנסת שי. בבקשה, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק העונשין (תיקון, הדרת נשים), התשע"ב 2012,

ובכן, 19 בעד, 27 נגד, נמנע אחד. אני קובע שהצעת החוק לא עברה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה על סדר-היום, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) כן, חבר הכנסת חנין. לפרוטוקול, בעד. חבר הכנסת חנין, להוסיף לפרוטוקול שהצביע בעד.

הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון, הגבלת קיזוז דמי מזונות עד גובה שכר מינימום) של חבר הכנסת מגלי והבה. בבקשה, אדוני, נא לעלות. עשר דקות לרשותך, ושוב משיב, בסוף הדברים, שר המשפטים, בסוף הדברים שלך, שר המשפטים יעקב נאמן. בבקשה, אדוני. עשר דקות. אדוני היושב-ראש, השרים, חברי הכנסת, הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום)

הגבלת קיזוז דמי מזונות עד גובה שכר מינימום). הצעת החוק הזאת באה בעקבות פנייתן של נשים רבות שמבקשות את הסיוע וההבנה של הממשלה לצרכים שלהן. וכמובן, הפניות האלה מוכיחות, ואם נסביר את זה, ואני אסביר לכם, חברי חברי הכנסת, את המשמעות של הצעת החוק, נוכל לפחות להגיע להבנה. כאשר היום, באמת יש ויכוח איך לקרוא לאותן נשים, חלקן רוצות שיקראו להן חד-הוריות וחלקן רוצות שיקראו גרושות, ואני רוצה להשתמש במושג הזה שנקרא גרושות,

במציאות הזאת של אותן נשים, אותם ארגונים שפנו אלינו. כשאנחנו מדברים על מזונות, ומדובר על נשים שבית-המשפט קבע להן מזונות, והבעל,

לא יכולים לעמוד בהם, המדינה, המוסד לביטוח לאומי, לפי פסיקת בית-המשפט, קבעו להן סף של מזונות. והמזונות האלה, בעיקרם, מיועדים לילדים של אותן משפחות. וחברי חברי הכנסת, כל הבקשה והשינוי של הצעת החוק היא להתחשב באותן נשים, שמי שמרוויחה עד שכר המינימום, בשביל לסבר את אוזנכם, 4,100 שקל, שלא יורידו לה את המזונות שקבע לה בית-המשפט. סך הכול, המשמעות של דחיית הצעת החוק היא לא לעודד את אותן נשים לצאת לעבודה, ולקבוע מראש את ההוצאות של אותה משפחה, שלצערנו, אותה משפחה, שנידונה למצב כזה, תוכל לחיות במצב של עוני ואי-יכולת להשלים את החודש. כולנו יודעים, כנבחרי ציבור וגם כאזרחים, מה יוקר המחיה היום, ואם אני אביא דוגמה אחת, של אשה פלוס שני ילדים, שמקבלת, בית-המשפט קבע לה 2,600 שקל מזונות. אם הגברת הזאת יוצאת לעבודה, והיא מקבלת,

יותר מ-2,500, נעשה חשבון: 2,500 ועוד 2,600 יחד זה 5,100, הם יתקזזו, או: יקזזו לה, אדוני היושב-ראש, את הכסף שהיא קיבלה כמזונות מהמדינה. והכסף שמקזזים, בעצם בא לפגוע בילדים, כי אותם 2,600 שהביטוח לאומי, שמערכת המשפט קבעה שמגיעים לילדים, ואנחנו מדברים על משפחות שקשה להן בחיים, קשה להן ביום-יום, אני לא צריך להסביר לחברי הכנסת מה זה לשלם שכר דירה בתל-אביב, או במרכז, או אפילו בפריפריה, שזה יותר מ-2,000 שקל. ואם אנחנו צריכים לדבר על הבטחת החינוך, וכל מה שקשור לאותה משפחה, ואנחנו יודעים את עליית המחירים, ואנחנו יודעים את יוקר המחיה במדינת ישראל. כל מה שהצעת החוק הזאת באה לבקש זה להתחשב ולאפשר לאותה אשה חד-הורית, או גרושה, לעבוד עד משכורת המינימום בלי לפגוע לה בקצבה של המזונות. אדוני השר מיקי איתן, אני יודע ואתה יודע כמה קשה למשפחות האלה.

למה ועדת השרים דחתה את ההצעה הזאת. היא לא עולה למדינה כסף. היא באה לעודד את אותן נשים לצאת לעבודה. היא אומרת שמה שקבעו לי, אותן זכויות שהביטוח הלאומי קבע לי, מערכת המשפט קבעה לי, שיהיה לילדים. ואם אני עוברת את ה-4,100 שקל, אז תקזזו לי. כך אנחנו נעודד נשים לצאת לעבודה, ככה נשמור על משפחות עם ילדים, וככה לא נמצא את אותן משפחות מסתובבות במקומות שמבקשים נדבות, או נמצא אותן נעולות בבית. וכוונת הממשלה לא להפסיק לעודד נשים לצאת לעבוד. זאת המדיניות ששר האוצר מדבר עליה וראש הממשלה מדבר עליה. האם רוצים להוציא את האוכלוסייה הזאת, של הגרושות ושל האמהות החד-הוריות מחוץ לתחום,

של העבודה? זה המדיניות שאנחנו רוצים? לפעמים, אני אומר, יושבים באמת אנשים בוועדת השרים, או שהחומר מונח לפניהם או שיש אינטרס כזה או אחר, אבל כאן, כשאנחנו מדברים על משכורת מינימום, 4,100 שקל, מדוע הממשלה צריכה להתעסק עם הקצבה שקבע בית-המשפט או הביטוח הלאומי לתת לאותן משפחות? אני רואה בזה סוג של התעלמות, וכולנו יודעים את המצב הכלכלי היום בישראל, וכולנו יודעים את מצב המשפחות האלה, החד-הוריות או הגרושות, ואני לא מדבר על אלה שיש להם,

אנחנו לא מבקשים בשבילם שום דבר, שיסתדרו בחיים. אנחנו מדברים על משפחות קשות יום, אנחנו מדברים על, סך הכול על משכורת המינימום, 4,100 שקל. ואם הממשלה, בבקשה. משפחות, מדברים גם על ילדים.

נכון, השר מיקי איתן. אנחנו מדברים על ילדים. ועל ילדים עד גיל 18. ואנחנו יודעים שגם הילדים האלה, אפילו כשהולכים בגיל 18 לצבא, עדיין הם נטל על האמא שלהם. יש לנו דוגמאות. אני יכול להביא לך המון דוגמאות, המון פניות שפנו. לא מספיק הצרות האחרות, של לפרנס את הבית, העלאת מחירי שכר הדירה ואיך להשיג אותו, מחיר החשמל, מחיר המים, מחיר הפרנסה.

מה כל הבקשה? אם הגעתי ל-4,100, והתאמצתי ועבדתי, ועודדת אותי לעבוד, למה אתה צריך להוריד לי את ה-2,600? בפועל, ישר המשכורת יורדת: מ-4,100 תוריד 2,600, אז כאילו אתה אומר לה, אל תלכי לעבוד. מה היא תעשה? איזה מקום עבודה יכול להבטיח לה פחות? ואז הולכים לעבודות מזדמנות, ואז שוב הולכים לשוק השחור, ואז לא מגיעים לדבר שצריך להיות אלמנטרי: שוועדת שרים צריכה לבוא להגיד,

תיכף נשמע את תשובת השר, אני מתפלא, למה צריכים להמשיך להעניש את אותן משפחות? לא אני קבעתי. אם סומכים על מערכת המשפט, והיא קבעה לאותה משפחה קשת יום, זה מה שמגיע לך, גברתי, בשביל הילדים שלך. אני בא ואומר, והן רוצות לעבוד ולהגיע למשכורת של 4,000, שהיא משכורת מינימום. ואנחנו יודעים באמת את יוקר המחיה, כולנו יודעים, אבל הגיע הזמן שקצת תהיה לנו רגישות וחמלה לאותן משפחות.

מסתובב, ואני רוצה להגיד לכם גם, אני בא מחברה שאחוז הגירושין בה הוא לא גדול, אבל כשאני בא ומדבר על החברה הישראלית בכללה, יש היום בעיה של אותן נשים, והן פונות אלינו כחברי הכנסת. זה לא עניין לא קואליציה, לא אופוזיציה, זה עניין שאנחנו צריכים לטפל בו, וצריך להיטיב עם העם. אי-אפשר לנהל מדיניות כלכלית שבסך הכול אנחנו כל היום משבחים את הכלכלה שלנו, אבל אנחנו לא מתחשבים באותן

מי יותר נזקק מאותן משפחות שבקושי משכורת המינימום מספיקה להן? כולם יודעים, בלי יוצא מן הכלל, מה המצב במשק, מה מצב יוקר המחיה, או שאנחנו שמים את הראש בחול ואומרים שאנחנו לא רואים ולא שומעים, או שאנחנו צריכים לפעול על מנת שנשנה את המצב הזה. לכן אני פונה גם לחברי בקואליציה וגם לשרים, כי קל מאוד להגיד שזאת הצעת חוק של האופוזיציה ואנחנו נפיל אותה. כל מה שאנחנו מבקשים זה לעודד את אותן נשים לצאת לעבודה, לא לפגוע באותם ילדים נזקקים שבית-המשפט והביטוח הלאומי קבעו להם כסף כדי שיתמודדו עם קשיי היום-יום של החיים. אז אם אנחנו ביחד רואים, אני מקווה, אני חושב שהצלחתי לשכנע אתכם. אני לא לוקח הביתה שום דבר ממה שאני מביא, רק אנחנו צריכים להיטיב עם אותם אנשים שזקוקים לסיוע שלנו, ואין לזה שום עלות כספית. זה מסוג הדברים שיש בהם צרות עין ויש בהם אי-התחשבות ואי-עידוד אותן אוכלוסיות לצאת לעבודה, ולא לסייע לאותם ילדים זקוקים, אלא אנחנו זורקים אותם ואומרים להם: אף אחד לא דואג לכם. אז אני מבקש, בסוף הילדים הם מי שמשלמים. אין ספק, מי שמשלם את המחיר על כך שאין מעודדים ולא נוגעים בקצבה של אותם ילדים, מעסיקים גם יודעים את זה, דרך אגב. בהקצאה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אדוני שר המשפטים, אני מקווה שתבוא ממך ישועה ותטפל ותסייע לאותן משפחות נזקקות, לאותם ילדים שזקוקים לסיוע הזה, שהוא לא עולה לנו כלום, אלא לעודד אנשים לצאת לעבודה ולפרנס את הילדים בכבוד. אני מודה לך, חבר הכנסת והבה. אם הממשלה תתנגד ותרצה להשיב, יהיו לך עוד שלוש דקות. שר המשפטים משיב ולאחר מכן רק תודיע לי לפני כן אם אתה רוצה.

אדוני היושב-ראש,

הצעת החוק שהביא חבר הכנסת מגלי והבה מבקשת שבחוק המזונות יוגדל סכום ה-disregard לגובה שכר המינימום, כלומר, כ-4,100 שקל חדש, במקום 6,000 שקל חדש כיום. כמה זה היום? היום 600. אני רוצה להדגיש, חברי הכנסת הנכבדים, כי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב 1972, מספק גמלת קיום לאשה שניתן לזכותה או לזכות ילדיה פסק-דין למזונות. ככלל, סכומי התשלום לפי חוק המזונות ותנאי הזכאות זהים לחוק הבטחת הכנסה. כך, למשל, סכום הגמלה המרבית ומבחני ההכנסה זהים בשני החוקים וגם סכום הכנסת העבודה שאיננו מובא בחשבון לצורך מבחן ההכנסה, הנקרא גם disregard, זהה בשני החוקים. כיום, חברי הכנסת הנכבדים, סכום ה-disregard למשפחות חד-הוריות הוא כ-600 שקל חדש, הן בחוק הבטחת הכנסה והן בחוק מזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב 1972. כלומר, הכנסת עבודה של כ-600 שקלים אינה מפחיתה את הגמלה בשני החוקים. הממשלה מתנגדת להצעת החוק מכמה טעמים.

הצעת החוק מבקשת להגדיל את סכום ה-disregard לגרושות ולפרודות ולא להגדיל את סכום ה-disregard לאלמנות ולנשים חד-הוריות אחרות. אין הצדקה לסייע רק לנשים גרושות ופרודות ולא לסייע לאלמנות ולנשים חד-הוריות אחרות.

מדובר בהגדלה של כמעט פי-שבעה בסכום ה-disregard, 4,100 שקלים במקום 6,000 שקלים. הממשלה לא רואה הצדקה להגדלה כל כך, במקום כמה? במקום 600. מה אמרתי? אמרת 6,000. טעות שלי, 4,100 במקום 600 שקלים. הממשלה לא רואה כל הצדקה להגדלה כל כך דרמטית.

חבר הכנסת הנכבדים, הממשלה הקצתה 100 מיליון שקלים בשנת 2012 וסכום דומה בשנת 2013 לצורך גיבוש תוכנית פעולה על-ידי צוות מקצועי משותף למשרד התמ"ת, משרד האוצר, משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי, וגם נקבע זמן לסיום עבודת הצוות ולהגשת המסקנות, ליום י' בתמוז התשע"ב, 30 ביוני 2012. הסכומים האלה מיועדים לטובת אוכלוסיית ההורים היחידים, והתוכנית תתמקד בסיוע בשילובם בשוק העבודה. חברי הכנסת, במסגרת זאת נשקלת גם האפשרות לשפר את הסדר ה-disregard למשפחות חד-הוריות. אני רוצה לציין בפני חברי הכנסת כי תוכנית הפעולה שמגבשים אותה וכבר, כפי שאמרתי, נקבע תאריך לסיום, תובא לאישור שר הרווחה ושר האוצר. עם גיבושה תועבר התוכנית גם לידיעת היועץ המשפטי לממשלה על מנת שיקבע שאין כל בעיה משפטית ביישומה. חברי הכנסת, ההצעה כפי שמוצעת פה איננה ראויה לחקיקה מהטעמים שפירטתי, משום שהממשלה עוסקת בימים אלה בצוות שמגבש את כל הנושא הזה. הוקצו כבר 100 מיליון שקלים בשנת 2012 וסכום דומה בשנת 2013 כדי לגבש תוכנית פעולה שהצוות המקצועי יביא כפתרון לבעיה, ולא בצורה שמוצעת כאן בהצעת החוק. אני רוצה להדגיש את הדבר הזה. לכן, חברי הכנסת הנכבדים,

שהנושא הזה יבוא בגיבוש כללים שהצוות המקצועי של המשרדים הרלוונטיים עוסק בו ויגיע לפתרון הבעיה מאשר בהגדלה הכל-כך דרמטית בהצעת החוק שמובאת כאן. חברי הכנסת, לאור זאת אין כל מקום שהצעת החוק הזאת תתקבל, ואם כי הבעיה, ואני מוכרח לומר שהבעיה שהעלה חבר הכנסת מגלי והבה היא בראייה שדורשת פתרון, או בלשון התלמוד "דבר שצריך בדיקה", הנושא הזה כרגע בטיפול, וכפי שציינתי, גם יש לוח זמנים שקבוע לפתרון הבעיה הזאת. אני מציע לחברי הכנסת הנכבדים לדחות את הצעת החוק בנוסחה הנוכחי.

אני מאוד מודה לשר המשפטים. האם חבר הכנסת והבה רוצה להשיב שלוש דקות? בבקשה, אדוני. לאחר מכן נעבור להצבעה. אדוני, נא לנהל את המשא-ומתן או במשרדכם, חבר הכנסת והבה, היום הוא ארוך מאוד. היום פשוט מאוד ארוך היום. אני מתפלא, אדוני היושב-ראש, וחברי חברי הכנסת, השרים, איך אומר שר המשפטים? הבעיה, מוצדקת, אבל למה לא כללת שם את האלמנות ואת הנשים האחרות? הקצבנו 100 מיליון שקלים ואנחנו הולכים לבנות תוכנית. פשוט מאוד, שר המשפטים איש דגול ואני מכבד אותו, אבל בשיטה שהוא מחזיר לנו, לאותן נשים שכרגע מחכות לכל שקל כדי לפרנס את הילדים שלהן, מה התשובה שלך, אדוני שר המשפטים? שיש לנו הקצאה תקציבית ואנחנו עובדים על תוכנית ועוד ביורוקרטיה ועוד אנשים? אני מתפלא. אדוני שר המשפטים, אני מוכן שנעביר את ההצעה הזאת כטרומית, אתה תעסוק בתוכניות שלך, ונוכל ביחד להביא את כל התיקונים ולהביא בשורה לאותן אזרחיות, לאותם ילדים. אתה אומר לי שבשביל שכר המינימום, 4,100 שקל, אתה מוריד להם את ההקצבה, המזונות שקבע להם בית-המשפט, ואתה משאיר אותם על 2,500, ואתה אומר, יש בעיה, אבל אין לי פתרון. אני מציע לך פתרון: בוא נלך על זה, נעביר אותה בקריאה טרומית. אני מוכן לסייע בידך. נוכל יחד להביא ישועה לאותן נשים נזקקות. כן, בבקשה, השר מוכן להתייחס. אתה רוצה להתייחס?

בוא תעלה, זה לא מקובל, אבל אתה יכול. לא, לא לנהל את המשא-ומתן, תן תשובה וזהו. השר ביקש להשיב בקצרה מאוד, אני אפשרתי לו, לפנים משורת הדין. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, כפי שהסברתי, ההצעה הזאת, כמו שהיא מנוסחת, איננה במקומה, הנושא הזה בא לפתרון על-ידי ועדה מקצועית שעוסקת בנושא הזה, וכבר תוקצבו הכספים, ולכן אין מקום להצעה. אם חבר הכנסת הנכבד רוצה,

שהנושא לא יימחק מסדר-היום, אפשר להעביר את זה כהצעה לסדר לוועדה הראויה, ואז הדברים יתבררו.

בבקשה, אדוני. להצביע.

השר בלאו הכי לא מצביע, אז אנחנו מצביעים, כפי שביקש חבר הכנסת והבה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון, הגבלת קיזוז דמי מזונות עד גובה שכר מינימום), התשע"ב 2012,

בעד ההצעה, 17, נגדה, 29, אין

לפרוטוקול, רק לפרוטוקול, אנו מוסיפים את קולה של חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ לפרוטוקול, בהצבעה.

להצעה הבאה על סדר-יומנו: הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון, ועדת סיוע לעולים חדשים), של חבר הכנסת שלמה מולה. אדוני סגן היושב-ראש, נא לעלות לדוכן הנואמים. ישיב לך שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, שאיננו נמצא. אם אפשר להתחיל לקדם את הגעתו לאולם,

לא שרת הקליטה? רק רגע, שנייה אחת. שר הבינוי והשיכון משיב. הנה, הוא

יודעים באמת כמה קשה לעולים חדשים שמגיעים לבנק, מבקשים לקחת הלוואה, ואז, לפעמים, חוק החוזים האחידים, במסגרתו בעצם, כשהלווה מקיים דיאלוג עם הפקידה, זה נראה כמו כתב סיני. אומנם זה כתוב בעברית, אבל אף אחד אין לו מושג. אני משוכנע שגם צבר,

כמו רוני בר-און, שהיה שר האוצר, או זאב בילסקי, שיהיה שר האוצר. אתה שר האוצר, בילסקי יהיה,

כשאתה עומד או יושב מול פקיד, מאוד קשה להגיע עד הנקודות הכי פשוטות. אבל לפחות את הדברים העיקריים, בקריאה מהירה, אפשר להבין, מה שלעולה חדש אין, הפריווילגיה הזאת להבין את המושגים הבסיסיים. מה אנחנו באנו ואמרנו? בהצעת החוק, כל מה שאנחנו מבקשים, אדוני היושב-ראש, שתהיה ועדה, שתהיה מורכבת גם משר השיכון, משרת הקליטה ואנשי ציבור אחרים, שיאפשרו לעולה, ייצרו לו איזו קוניונקטורה שתקל על העולה כאשר הוא מבקש לקחת הלוואה. לא ביקשנו שהמדינה תעזור. לא ביקשנו שהמדינה, בעצם, בסופו של דבר הצעת החוק באה להקל על העולה שנחת, באמת,

נחיתה רכה במדינת ישראל.

אנחנו יודעים,

במסגרת חוזים אחידים, בעיקר בבנקים, כמה קשה באמת להבין את כל המושגים. אינני מבין, אני לא יודע, בעצם זאת לא הצעת חוק תקציבית. אמרנו, נכון, אם יהיה מצב שבו עולה חדש ייכנס למצוקה, שלא יהיה מסוגל להבין את הדברים, שהוועדה הזאת יהיה לה שיקול דעת,

אולי אפילו לתת לו יותר סיוע. זו תמצית הצעת החוק. אין בה איזה משהו, דבר דרמטי שמשנה סדרי עולם. אינני מבין,

שרת הקליטה פנתה וביקשה ממני לעכב את הצעת החוק, לא להביא אותה, אלא היא רוצה לקיים דיון. אני כבר מחכה חודשיים. לא התקיים דיון, שום דיון, שום עניין. אני רוצה להגיד לך,

גם אני הייתי אני לא עולה חדש עכשיו, ברוך השם, אני מדבר עברית לא רע, אפילו שיש מישהו שאולי יעיר לי הערה כזאת או אחרת, אבל בסופו של דבר אני אומר לך, לעולה חדש שמגיע לארץ, בימים הראשונים, בשנה הראשונה שלו, כל המפגש עם הפקידים הממשלתיים, שכל אחד מהם מגיע עם עולם המטענים התרבותיים שלו, המפגש הזה כמעט בלתי אפשרי. באמת בלתי אפשרי. מה אנחנו באים ואומרים? במסגרת המפגש הבלתי-אפשרי הזה, בגלל הפערים והבנת הנקרא, והבנת השפה, העולם התרבותי של, בעצם של העסקים, הרי עשיית חוזה זה סוג של עסק שאתה עושה, ובאנו ואמרנו דבר מאוד פשוט: בואו נקל על העולה, שיוכל לגשת ולקבל תשובות מאוד ברורות, שיקלו עליו, על ההתערות שלו במדינת ישראל. לכן אני לא מבין, אני אפילו לא רוצה לדבר יותר מדי, אני מחכה לשמוע את תשובתו של השר, שיענה לנו, הלוא אין בה שום עלות תקציבית, חוץ מלפי,

כנראה מישהו ראה את השם של מציע הצעת החוק בוועדת השרים לענייני חקיקה, בא ואמר: יאללה,

תודה רבה, אדוני. שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס משיב, ולאחר מכן, שר השיקוי והבינוי. אה, זה עוד לא הוחלף, לפחות לא התבקשנו לשנות את שם המשרד, כי צריך אישור לזה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת מולה,

ראינו את השם שלך, אמרנו: חייבים לתמוך. אין דבר כזה שלא נתמוך. אבל ראש הממשלה הטיל וטו.

החוק שלך מצוין. הבעיה, שהוא יכול לגרום אחריות למדינה ברמה של תביעות. זו היתה עמדת משרד המשפטים. אם המדינה תהיה צד בהסבר הלוואה של בנק פרטי על הלוואה שלוקח מי שרוצה לקחת הלוואה, יבוא מחר אותו רוכש דירה, לוקח הלוואה, ויאמר: אני הבנתי א', קרה ב', והוא יכול לתבוע את המדינה. האם בגלל זה לא צריך לפתור את זה? לא נכון, צריך לטפל בזה. לטפל בזה דרך הגנת הצרכן. בסוף מדובר בבנקים, שיש להם אחריות ללווים, וצריך שתהיה להם שקיפות מול אלה שלווים מהם כסף, הן אם אלה אזרחי ישראל הוותיקים, וקל וחומר עולים. אין על זה ויכוח בכלל. האכסניה של הדבר הזה היא לא שמשרד השיכון יהיה אחראי להלוואה פרטית שלוקח מאן דהוא. ולכן אני מציע לך, משרד המשפטים, אם הם באמת רוצים לעשות את זה, כל בנק יחתום על כל הלוואה כזאת שאין לו ולא תהיה לו שום תביעה כלפי המדינה, אם יהיה שיבוש אצל העולה. זה עבודה בעיניים. ולכן, כדי שזה לא יהיה עבודה בעיניים, חבר הכנסת בר-און, מאחר שאתה גם משפטן, ואתה גם ותיק פה, אז אתה יודע שכל דבר, צרכני בוודאי, יש לו אכסניה. האכסניה של זה היא לא משרד הבינוי והשיכון. האכסניה של זה היא משרד התמ"ת. יש שם הגנת הצרכן, ואני ממליץ, ואנחנו נתמוך בזה, אני אומר לך, אנחנו נתמוך בזה. ככל שתהיה הצעה במשרד התמ"ת, בכל מה שקשור להגנה על הצרכנים, הן בתחום של הבנקאות, בתחום של המשכנתאות, בכל מה שקשור לעסק הזה, אנחנו נתמוך בזה. זו העמדה שהיתה, לא כי מתנגדים לעצם הרעיון. הרעיון מצוין, הוא חשוב, ואנחנו נתמוך בו ככל שהוא יהיה דרך הגנת הצרכן. מה אתה מציע? אתה שואל אותי, הצעה של חבר? כן. אל תעשה הצבעה,

תעשה במועד אחר הצבעה, בינתיים תנסה להחליף, לתאם את זה שזה יהיה עם התמ"ת.

ההצעה שלי, לא תיאמתי את זה עם אף אחד, לא קואליציה,

או במועד אחר או הצעה לסדר-היום. אני אומר לך עכשיו ככה מהראש. לשיקולך, חבר הכנסת מולה. קיבלתי את ההצעה, כלומר, הצבעה במועד אחר?

אוקיי, כי תשובה קיבלת.

חבר הכנסת מולה מסכים לקיים הצבעה במועד אחר.

במועד אחר, אני רוצה, בסדר.

מאה אחוז,

כי היום זה היום האחרון של הקריאות הטרומיות, אז בתחילת הכנס זה בסדר. ברור. מאה אחוז,

ואני מודה לך, חבר הכנסת מולה. אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום שהציע חבר הכנסת רוני בר-און עם קבוצת חברי הכנסת, כותרתה: הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון, הקמת רשות לאומית לדיור הציבורי). אתה תדבר עשר דקות, אדוני. לאחר מכן ידבר שלוש דקות בהצעה דומה חבר הכנסת דב חנין. ישיב במשולב שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, ולאחר מכן נקיים הצבעות נפרדות על הצעות החוק שלכם. בבקשה, עשר דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי הממשלה, חברי הכנסת, חברי שהציעו אתי יחד את הצעת החוק הזאת, שלמה מולה, נחמן שי, יואל חסון, אורית זוארץ, איתן כבל ויוחנן פלסנר. המדובר הוא, אדוני היושב-ראש, בהחייאת חלק מהצעת החוק שעברה בכנסת לפני כמעט 15 שנה, חוק הדיור הציבורי. בשעתו העביר אותה כאן חבר הכנסת רן כהן, שגם אם ייקחו אותי לחקירה של שלושה ימים ושלושה לילות בשב"כ, לא ימצאו דבר שמשותף לי ולו בהשקפת העולם הכלכלית. אותו דבר, כנ"ל גם עליו, גם הוא לא ימצא דבר כזה. כך או כך, הצעת החוק הזאת עברה בכנסת ב-1998, ומאז שנה אחרי שנה, בחוק ההסדרים, שרי האוצר מאז, בייגה שוחט וסילבן שלום, נדמה לי עוד לפני בייגה שוחט, אולי היה זה יעקב נאמן בסוף הקדנציה של בנימין נתניהו כראש ממשלה ב-1998, אחר כך בייגה שוחט, אחר כך סילבן שלום, אחר כך בנימין נתניהו, ואחר כך ככל שאני יכול לזכור, אולי אהוד אולמרט כשר אוצר, דחו את החוק הזה שנה אחר שנה, שנה אחר שנה. עד שבעיצומו של המשבר הכלכלי הגדול ב-2008, כשאני שר אוצר ואנחנו מכינים את תקציב 2009 ומביאים אותו לממשלה, אני הייתי שר האוצר הראשון, ממשלת אולמרט היתה הממשלה הראשונה שאישרה את חוק הדיור הציבורי ליישום מ-1 בינואר 2010. באנו עם זה לכנסת,

ישבו יושב-ראש הכנסת דהיום וחבר הכנסת אורון,

מראש האופוזיציה אז, חבר הכנסת נתניהו, לאפשר חלק מן הדברים בחוק הזה להעביר. לא צלח.

מייד אחרי הרכבת הממשלה נזרק החוק הזה שוב. דומני שמועד הדיון הבא שלו יחול ב-2015. בין לבין, אירעה מה שאנחנו קוראים המחאה החברתית הגדולה של הקיץ שעבר, וכמובן משבר הדיור הגדול. אני אומר לכם, לא מאיזה התגלות אלוקית ולא מאיזה סוג של נבואה, שאני תמיד זוכר למי היא ניתנה, ואני לא מחשיב את עצמי כאחד מאלה שניתנה לו הנבואה, ראינו ב-2008 את משבר הדיור מתקרב, ובעיקר את משבר הדיור הציבורי, ובאנו וביקשנו לחדש את החוק. ולא צלחה בידנו, כי הקואליציה התמוטטה, כי היו בחירות וכי הממשלה, מצרכיה היא, כאלה ואחרים, אני לא אומר יותר מאשר מצרכיה היא, אלה ואחרים, היא זרקה את זה שוב לשוליים. ואז באתי וביקשתי, מה ביקשתי? אינני מבקש פה שום דבר. כל תכלית החוק הזה היא החייאה של הדיור הציבורי. אדוני השר, אני יודע שיש לך תשובה מוכנה, אתה יודע שהתשובה לא שייכת למה שאני מבקש, כי מה שאני אומר זה הפתרון הקלאסי המיידי הנכון כדי לדבר ולעזור בדיור הציבורי, ולא לדבר ולדבר ולדבר ולא לעזור לדיור הציבורי. אנחנו מבקשים, אדוני היושב-ראש, לעגן מחדש את הקמתה של הקרן של הדיור הציבורי ואת התקצוב שלה. הקרן הזאת, חרף החוק, שהוא חוק בספר החוקים הישראלי,

שמועד יישומו נזרק משנה לשנה במשך 13 שנה, הקרן הזאת לא הוקמה מעולם, וגם התקבולים של מבצע הרכישה של הדיור הציבורי, שאמורים היו להיכנס לבריכה אחת עם "מצ'ינג" של כסף ממשלתי, קרי מה שהממשלה מקבלת כשהיא מוכרת דיור ציבורי, היא שמה כסף משלה, היא מייצרת בריכה גדולה של כסף ומחוללת סוג של תנועה מתמדת, סוג של "פרפטום מובילה", כל הזמן בונה עוד, משכירה, מביאה כסף ובונה עוד ועוד. אם היינו עושים את זה ב-2009, חלק מהמחאה לא היה כאן היום. אם היינו עושים את זה ב-1998, על חטאי אני מודה, גם אני ב-2003, עם חברי, הזזנו את זה מעת לעת, אבל הגיע הזמן כבר להגיד פעם אחת: גם אם זו הצעת חוק של רוני בר-און וגם אם רוני בר-און באופוזיציה, אדוני שר השיכון, אתה שמופקד על הציבור הזה, אתה שמקבל את הקולות שלו פעם אחר פעם כשאתה נבחר לכנסת, צריך להסתכל על החוק כחוק, ולא כמכתב שכתב רוני בר-און לוועדת השרים והיא אומרת "נא להחזיר לשולח". כל מה שאנחנו אומרים, צריך לעשות את זה בנפרד ממשרד השיכון. בכך, כאשר נעשה את זה בנפרד ממשרד השיכון, הכסף הזה יישאר נטו לדיור הציבורי, והוא לא ילך לפתרון של "פלאטים" ושל בעיות אחרות, צודקות ככל שיהיו, של משרד השיכון, וגם לא בעיות של משרד האוצר ו/או של משרד הביטחון. המטרה הנוספת, ופה אני מדבר אליך, אדוני השר, של ההצעה הזאת היא שיפור המצב הסוציו-אקונומי של דיירי הדיור הציבורי בישראל. אותם מבנים שהם היום לדיור ציבורי, מה יקרה אם בכסף הזה, הרשות הזאת תבנה בקומות העמודים, ולפי תמ"א 38 תוסיף עוד שתיים-שלוש קומות, ויבואו לשיכונים המסכנים האלה, לשיכונים של עלובי-החיים שגרים שם, תבוא גם אוכלוסייה משכבה סוציו-אקונומית יותר טובה, כי יהיו דירות יותר יפות ויהיו גינות ואפשר יהיה לשפץ ואפשר יהיה לעשות? מה אטימות הלב הזאת? למה זה רע? אני רוצה לומר עוד שתי מלים לפני שאני מסיים, ותודה לך על הזמן. יש לך עוד זמן.

אני הצעתי בשעתי גם לראש הממשלה שלוש הצעות, כשהמחאה הציבורית בעניין הדיור היתה בעיצומה. הוא אמר לי שההצעות הן מאוד מלהיבות ומאוד מרהיבות, למיטב הבנתי הוא לא עשה אתן מאומה. גם לך הצעתי. מה זה הדיור הציבורי? איפה הבעיה שלו? איפה הוא משפיע לך על שוק הנדל"ן? בונים במחירים מסובסדים, מנפקים קרקע במחיר מסובסד, אז בן-אדם קונה את זה. לימים הוא משפר את היכולות שלו, הוא מוכר את זה, הנה, יש לך עיוות. היזמים, הקבלנים, הקונים בשוק החופשי, קנו בכסף מלא, ופה מתרוצצת דירה במחיר מסובסד.

תסגור את המשק הזה. אם אני קניתי דיור ציבורי כשהייתי זכאי לזה, ואחרי עשר שנים אני יכול לעבור לדיור אחר, אני מחזיר את הדירה הזאת לממשלה, וכל מה שאתה מחזיר לי זה את מחיר הדירה פלוס הערך של הכסף בתקופה הזאת. אתה נשאר עם הדירה, אני הולך לדרכי, יש לך זוג אחר לשכן בדירה, ולא השפעת כהוא-זה על שוק הנדל"ן. שתי הצעות נוספות שהצעתי, מחירי שכירות גבוהים.

כשאני משכיר את דירתי השנייה,

וברוך השם יש לי, אני כל הזמן צריך לרוץ אחרי השוכר, תביא את הצ'קים, תתקן לי את הדוד, תצבע לי את הגג, זה סיוט. אמרתי לראש הממשלה: תיקח את כל הדירות האלה במחירי שמאי ממשלתי, תשלם לבן-אדם חמש שנים מראש, זה רק עניין של מימון, ותשכיר את זה, או במחיר ריאלי או במחיר מסובסד. תחזיק bulk אדיר של דירות להשכרה, שהיום אנשים לא מוכנים, לא יודעים איך לצאת מזה. והדבר השני, כשנתקע כל שוק הדירות המשומשות, הדירות השניות והשלישיות, שרציתם לעודד אותו באמצעות מניפולציות של מיסוי, שאף אחד לא לוקח את זה כי המיסוי בחיים לא ישיג את ההטבה שמשיג ערך ההטבה של התייקרות הנדל"ן.

קנה ומכר בשוק חופשי, מציג לך שהוא מכר את זה ב-1.5 מיליון שקל,

בסדר עניינים רגיל,

הוא אומר: דירה זו השקעה, מה אני אעשה עם המיליון וחצי? תן לו כנגד המיליון וחצי הזה, אדוני היושב-ראש, אג"ח מיועד, בתשואה קבועה, והוא אומר: ברוך השם, ברוך שפטרני מהדירה הזאת, עכשיו אני יודע שיש לי הכנסה בטוחה באג"ח מיועד של הממשלה. אין פה שום השקעה תקציבית של המדינה. ההיפך מכך הוא הנכון, המדינה מוכרת את האג"חים שלה, ויש לה הכסף הזה, רק את הפריווילגיה של האג"ח המיועד. אתם תנערו את שוק הנדל"ן הקפוא של הדירות השניות והשלישיות והרביעיות, שאנשים יושבים ולא רוצים למכור, ואתם תקועים עם חוסר דירות. אני מציע לכנסת לגלות הבנה לחוק הזה. זה לא חוק מתריס, זה לא חוק שעומד לרועץ לתוכניות הגדולות והמפוארות שלכם, אתם יכולים להעביר אותו, ותביאו מזור להרבה אנשים שאין להם פתרון.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת דב חנין, יש לך הצעה דומה, יש לומר זהה, שמוצמדת, לכן לרשותך שלוש דקות. לאחר מכן ישיב השר. אם תרצו בכך, יהיו לכם עוד שלוש דקות לאחר מכן, ולאחר מכן נצביע בנפרד על שתי ההצעות שלכם. אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, צריך להתחיל בדבר החשוב ביותר: בישראל לא בונים דירות של דיור ציבורי. לא בונים דירות של דיור ציבורי, אדוני היושב-ראש, למרות העובדה שיש כסף, שצריך היה להיות מוקצה לדיור הציבורי, צריך היה להיות מועבר לדיור הציבורי. יש אפילו החלטת ממשלה מפורשת שאומרת שהכסף שמגיע, מעבר לכל הדברים שחברי חבר הכנסת בר-און היטיב לתאר, שכל הכסף שמושג מהדירות שנמכרות, דירות הדיור הציבורי שנמכרות, יותר מ-37,000 דירות שנמכרו, צריך לחזור למאגר הדיור הציבורי לטובת רכישה של דירות חדשות שייצרו לנו מאגר אמיתי של דיור ציבורי בישראל. וכאשר לא בונים דירות של דיור ציבורי התוצאה היא, עמיתי חברי הכנסת, שהרבה מאוד אנשים, שהם זכאים לדירות של דיור ציבורי, לא מקבלים את הדירות האלה, התורים הולכים ומתארכים, וגם הניסיון לפתור,

באמצעות יצירת קריטריונים בלתי אפשריים, הוא כמובן לא צודק.

אם חד-הורית מספרת לי שיש לה רק ילד אחד נכה, ולא שלושה ילדים נכים, אז היא כבר לא בקריטריונים. אבל גם אלה שעומדים בקריטריונים, עם שלושה ילדים נכים לאם חד-הורית, גם הם ממתינים בתור שנים ולא מקבלים דירה של דיור ציבורי. והדיור הציבורי, עמיתי חברי הכנסת, זו המדרגה הבסיסית ביותר של הגנה על הזכות לדיור. אנחנו לא מדברים פה על מותרות, אנחנו מדברים פה על הבסיס, על הזכות לקורת-גג, על האנשים העניים ביותר, שאין להם אפשרויות ואין להם אמצעים, ולכן המדינה צריכה להתגייס ולסייע להם ולתת להם דיור ציבורי באופן שיאפשר להם לחיות בצורה ראויה, בצורה מכובדת, במדינה שהכירה בזכות היסוד של הזכות לכבוד. עמיתי חברי הכנסת, חבר הכנסת בר-און חברי היטיב להציג את הצעת החוק, אני רק רוצה להדגיש שהמנגנונים שהצעת החוק הזאת מציעה הם מנגנונים מאוד נכונים. הם מבטיחים, אדוני שר השיכון, את המטרות שגם אתה,

חוזר ומדגיש בפנינו בכנסת. ואני יודע שגם לך, בממשלה, יש קשיים כשאתה מתמודד מול משרד האוצר ומול כל מיני סוגים של אטימויות מסוגים שונים.

אדוני השר, אני אומר שלטעמי החוק הזה עוזר לך, ועוזר למשרד הבינוי והשיכון, אם משרד הבינוי והשיכון רוצה להיחלץ ולעשות מעשה כדי לפתור את מצוקת הדיור הציבורי בישראל. עמיתי חברי הכנסת,

בעניין הזה, באמת פונה לכל חברי הכנסת, מכל עברי הבית: אתם צריכים לראות

תושבי המאהל בגן-סאקר. הייתי אצלם השבוע. המאהל פונה. הוא פונה כי כל מיני נדבנים פרטיים יצרו פתרונות, ואני שמח בשביל האנשים שזוכים לפתרונות בינתיים.

אבל זו הדרך שאנחנו רוצים להבטיח, שנדבנים יפתרו פתרונות של דיור ציבורי? אנחנו רוצים שהמערכת הציבורית תיצור פתרונות ציבוריים של דיור למי שבאמת צריך וחייב אותם.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת חנין. בבקשה, אדוני השר משיב על שתי ההצעות יחד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מטרת החוק ראויה. הדיור הציבורי ב-20 השנים האחרונות נזנח, למעשה הוא עובר תהליך של מוות אטי, מאחר שמוכרים דירות ולא קונים דירות חדשות. ההסכם שנעשה ב-1999 בין הסוכנות היהודית לבין משרד האוצר גרם לזה שמצד אחד מוכרים דירות, גם בעידוד החוק המפורסם ההוא, שמוכרים דירות בדיור הציבורי, כדי לתת לאנשים שגרו בדירה הרבה שנים הנחה, ושיהיה להם נכס משלהם, אבל את הצד השני לא השלימו, שצריך גם להגדיל את המלאי. אז מה שעושים זה שלוקחים דירות,

לא קונים בצד השני. ירדנו היום לפחות מ-70,000 יחידות דיור, זה מה שיש לנו היום בדיור הציבורי, כאשר ב-1999 היו לנו יותר מ-100,000 יחידות. בעצם מה שקורה זה שמחסלים, באופן מדורג, על-ידי שמוכרים את הדירות,

המדינה, משרד האוצר, לא מאפשר לרכוש דירות. עד כניסתי לתפקיד. 3 מיליארד שקל. דקה. יש פחות, אבל בסדר. גם מיליארד זה מספיק בשביל לקנות.

עד כניסתי לתפקיד. ב-20 שנה האחרונות לא קנו דירות חדשות,

ולא הגדילו את מלאי הדיור הציבורי.

מוכרים בהנחה לאנשים, על-פי החוק,

בכניסתי לתפקיד היה מאבק מאוד גדול על זה. אנחנו קנינו כבר ביותר מ-240 מיליון שקל, יחידות דיור, בדגש על נכים רתוקים לכיסאות גלגלים. זה לא מספיק. צריך עוד. הצעת החוק הזאת, המטרה שלה ראויה. אני באופן אישי אומר לך, חבר הכנסת בר-און, תמכתי בה בוועדת השרים, אני אומר לך את זה בגלוי, גם כתבתי להם על זה מכתב, כי פחות חשוב לי מאיזה צד מביאים את זה, העיקר שיגדילו. במקביל יש הצעת חוק אחרת, האוצר לא יכול לגעת לך בכסף. 2.5 מיליארד, עכשיו אתה מאושר? חבר הכנסת בר-און, אני אגיד לך מה ההצעה. יש הצעת חוק, שמוביל אותה חבר הכנסת אזולאי, שהמטרה שלה לא ליירט את הצעת החוק שלך, חבר הכנסת רוני בר-און, המטרה שלה להגדיל את מלאי הדיור הציבורי, אני מוכן

אני לא חושב שאתה מתכוון לזה ברצינות. כן. הצעת החוק מדברת על זה שאנחנו נגדיל את מלאי הדיור הציבורי בלי לקחת כסף מתקציב המדינה. למה?

על מה הצעת החוק מדברת? אני לא מדבר על שלך, על הצעת חוק אחרת. הצעת החוק אומרת ש-5% מהדירות במכרזים שמשרד השיכון מוציא, היזם ישאיר בידי המדינה. מאיפה הוא מוריד את הכסף? מהקרקע. אנחנו לא לוקחים כסף מתקציב המדינה וקונים אתו דירות, אנחנו פשוט מרוויחים פחות על הקרקע, לטובת דיירי הדיור הציבורי. זו המטרה. אני אגיד לכם, העלינו את זה לוועדת השרים לחקיקה, והיתה התנגדות של משרד האוצר, ומשרד האוצר כנראה ימשיך להתנגד, ואנחנו נמשיך להיאבק, כדי שזה יקרה. ומה שעשינו, עלתה הצעת פשרה, שבמשך חודש ננהל משא-ומתן עם משרד האוצר, ואמרתי להם, במושב הקיץ הקרוב, שיבוא, החוק הזה יעלה, עם תמיכת האוצר או בלי תמיכת האוצר, כפי שעשינו בדברים אחרים. דיירי הדיור הציבורי, גם בדוח-טרכטנברג המפורסם, נשכחו בצדי הדרך. לא התייחסו אליהם, לא נתנו עליהם דוח, לא העבירו להם תקציב, שום דבר. דאגו למעמד הביניים ברמה של דוח מפואר ויפה, אבל את השכבות החלשות, שלא יכולות להתחיל את החודש, שכחו בצדי הדרך. ולכן אנחנו נאבקים, וניאבק, לא רק דרך החוק שלך, חבר הכנסת בר-און, שאני באופן אישי, אמרתי לך, גם הבעתי בוועדת השרים את התמיכה שלי בחוק הזה, אלא העיקר להגדיל את המלאי. אם אנחנו נגדיל את המלאי דרך זה במכרז שאנחנו מוציאים, 5% מהדירות, שווה בערך שתי דירות בבניין, לא עולה כסף חדש, מפזרים את דיירי הדיור הציבורי בתמהיל של דירות עם אוכלוסייה חזקה, ולא רק לבנות להם שיכונים של אוכלוסיות חלשות, זו הדרך, אני חושב, הנכונה, והיא לא עולה כסף. גם זה בחוק, ומשרד האוצר גם את זה לא יכול לנטרל מפני שבסוף יש תנאי מכרז, כמו שהיזם צריך לבנות כביש, או מעון, או בית-ספר דרך העמסה בקרקע, נעמיס על הקרקע עוד שתי דירות בבניין. הדבר הזה הוא חשוב. יש התנגדות, אבל הבית הזה יצטרך לתמוך. יש 50 חברי כנסת שחתמו על החוק הזה כדי להעביר אותו בכנס הקרוב. אני מקווה שנגיע להסדר עם משרד האוצר, ואם לא נגיע, אנחנו נעלה את זה לכנסת גם בלי הסכמה. אני מאוד מודה לשר השיכון. חבר הכנסת בר-און, מעוניין?

חבר הכנסת חנין אחריו, אם אתה מעוניין, לא חייב. בבקשה, אדוני. בבקשה, שלוש דקות. אדוני שר השיכון, בתשובה הארוכה שלך, הדבר האחרון, האחד והיחיד שאני יכול לקחת אותו אתי הביתה, זה העובדה המפתיעה שאתה הסכמת לחוק בוועדת השרים. אני מכבד אותך על היושר הציבורי שלך, על האינטגריטי המקצועי שלך, כשאתה אומר שההצעה היא נכונה וראויה, אלא שהקואליציה בכוחה דורסת את זה. הפתרונות שאתה מציע כאן הם לא פתרונות ברמה הפרקטית. אתה מדבר, קודמיך מדברים, אני דיברתי על הקווטות שמחייבות קבלנים,

לבנות בכל פרויקט דיור 5% לדיור הציבורי. זה לא קורה, משום שמזיזים את החובה הזאת ומזכים אותה במקום אחר, והאוצר וועדות התכנון והרשויות המקומיות והיזמים יוצאים שבעים וטובי לב, רק לא נוסף מטר אחד רבוע של בנייה לדיור הציבורי. מה אמרתי לך? קח את האוטו שלך, כשאתה נוסע לתל-אביב,

אני אתן לך דוגמה טובה, רמת-אביב. רמת-אביב הישנה, שיכונים ארוכים,

קומות עמודים, שתי קומות מבונות, שטחי דשא גדולים לא מטופלים. תבנה מתחת לעמודים, תיתן את הדירות האלה כדירות גן, תוסיף עוד שתיים,

ארבע קומות למעלה. תבוא לשם אוכלוסייה מצוינת, זה יפסיק להיות שיכון של סלאמס, של זקנים, של חולים, של עניים מרודים. זאת תהיה שכונה אינטגרטיבית, תחזיק את כל הדירות של הדיור הציבורי באותה קופסה שאמרתי לך. מי שיוצא משם מחזיר לך את זה, מקבל את הפערים על הכסף, ואתה מחזיק בכל זמן נתון עשרות אלפי דירות לפתור את בעיית הזוגות שצריכים את הדיור הציבורי הזה. למה אתם לא מסתכלים על זה כהצעה שנועדה לפתור? אני מוכן למחוק את שמי, תהפוך את זה להצעת חוק ממשלתית. לא מעניין אותי, אין לי פה אגו בכלל בחוק הזה. עשיתי את זה כשר אוצר בחוק ההסדרים, זה לא מעניין אותי כהצעת חוק פרטית, חשוב שתפתרו את העניין.

תודה רבה לך, חבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת חנין מוותר. ובכן, אנחנו עוברים להצבעה בשתי הצבעות נפרדות. הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון,

של חבר הכנסת רוני בר-און וקבוצת חברי כנסת,

נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון,

נתקבלה. 21 בעד, 38 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק לא עברה. אנחנו עוברים להצבעה על חוק זהה, הצעת חוק הדיור הציבורי של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת. נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון, הקמת רשות לאומית לדיור ציבורי), התשע"ב 2012, נתקבלה.

היכל התנ"ך בירושלים, של חברי הכנסת רוני בר-און ובנימין בן-אליעזר. חבר הכנסת בר-און, נא

מונחת בפניכם הצעת חוק שמטרתה להקים את היכל התנ"ך. אני מבקש בשמו של רוני בר-און מחברי סיעתו לא להפריע לו, פשוט לא שמעו אותו. לא לעזור, אבל בעיקר לא להפריע. מטרת החוק היא להקים את היכל התנ"ך בירושלים, וגם לקבוע את מטרותיו ותפקידו ולהסדיר את פעילותו. החוק הזה הוא בעצם יוזמה ברוכה של עמותה בשם "עמק התנ"ך", שאחד ממוביליה, מר רולניק, יושב ביציע. נכון, רולניק האב. יש הבן, יש האב. זה מר רולניק. אני פונה אליך בתור היושב-ראש, אני לא פונה אליך בתור היושב-ראש הבן, כל אחד כבודו במקומו. זה נכון.

אותה עמותה המובילה במשך שנים את המיזם המפואר של "עמי העולם כותבים את התנ"ך", מיזם שהולך גם דרך הנציגויות שלנו ומשרד ההסברה שלנו בחוץ-לארץ, וכבר מכיל תחת המטרייה המפוארת שלו 45 מדינות. מאות אלפי אנשים כתבו, כותבים,

פסוק כבחירתו בספר התנ"ך, בשפתו ובכתב-ידו צריך לומר, והיכל התנ"ך שיוקם בעזרת הממשלה, בעזרת התרומות ובעזרת האל, יהיה האכסניה שבה הדברים המפוארים האלה שמצטברים עכשיו יבואו אל משכנם בשלום. אני חושב שזה מיותר בבית-הנבחרים הזה להסביר מהו התנ"ך לעם ישראל, המלים הגדולות, אבל המלאות והאמיתיות בדבר כור מחצבתו של העם היהודי גם בישראל, גם בתפוצות. חשוב שחזון התנ"ך, חזון היכל התנ"ך, גם על-פי חזונו ומשנתו של דוד בן-גוריון, יוקם בירושלים. היכל כזה יכנס בסביבתו פעילות של מגזר תרבותי ורוחני שעוסק בתנ"ך, המוצגים, מסלולי הטיול, מערכי החינוך במרחבים, ובשטחים ובגנים של ההיכל, יעשו את הפעולה שנועדה לקרב את העם אל התנ"ך, ואת התנ"ך אל העם בשלושה תחומים. התחום הראשון, כלפי פנים, להחזיר את התנ"ך במלוא עוצמתו לחברה הישראלית, ואת החברה הישראלית אל התנ"ך. התכנים, המוצגים, המיצגים, ההפעלות יהיו מכוונים לכל חתכי החברה הישראלית, החל מגיל הגן, עבור דרך בתי-הספר היסודיים, התיכוניים,

כוחות הביטחון, תנועות הנוער, ארגונים חברתיים, עד למוסדות אקדמיים ולתיירות פנים או חוץ.

מובן שהיעד הוא לייצר מוקד של קשר למיליונים רבים, לאו דווקא יהודים, בעלי זיקה הדוקה לתנ"ך. מאות אלפים מהתיירים שפוקדים את מדינת ישראל יראו בהיכל את אחת מפסגות הביקור שלהם. ובנוסף, ברמה המחקרית, ומול הקהילה האקדמית והקהילה התרבותית, האמנותית והדתית, התנ"ך וההיסטוריה שסובבת את התקופה שלו, התרבויות שקדמו ואלה שנגזרות מן התנ"ך, כל אלה הם שדה שכל אותם אנשי דת,

פילוסופים, משוררים,

חורשים בהם, ואנחנו ניתן להם כר מרעה נרחב, טוב, יסודי כדי לחרוש בו. גם על הדרך היכל התנ"ך ייתן מענה לעמותה שמתקראת "בית התנ"ך", כאשר היא תוכל למצוא בו מקום לפעילותה. ההיסטוריה של התהליך היא, שבאוגוסט 2011 הגשנו את הצעת החוק הזאת, בנובמבר 2011, ליתר דיוק ב-3 בנובמבר 2011, היא הונחה על שולחן הכנסת לפני דיון מוקדם. לא יצאו ימים מרובים, לא יותר מעשרה ימים בממשלת ישראל מאז הונח החוק, השרים בגין ומרידור, מפריעים לדובר. וממשלת ישראל, בתגובה ראויה, מהירה,

כנה וישירה, ראתה את החוק וקיבלה החלטת ממשלה ממש ברוח החוק, קיבלה החלטת ממשלה לעשות את כל מה שמבקש החוק. ואחר כך שאלו אותי: למה לא אסתפק בהחלטת ממשלה? כי אני יודע, וחלק מהאנשים פה, שעסקו בדברים האלה,

שהחלטות ממשלה הן פעם כך ופעם אחרת, גם חוקים הם פעם כך ופעם אחרת. אבל כאשר רוצים לאגם משאבים, לרבות בתרומות בין-לאומיות, חשוב שמישהו יבוא ויגיד: יש במדינה הזאת חוק שעוסק בהיכל התנ"ך, והוא לא תלוי החלטת ממשלה כזאת או אחרת. אבל אני מוכרח לברך את ראש הממשלה, והייתי אומר גם את הגברת לרנר, פרח לרנר, שעובדת עבורו, וגם את יושב-ראש הקואליציה, מר אלקין, שטרחו, אחרי שהממשלה לא הסכימה לחוק בפעם הראשונה לפני חודשיים, עשו מעשה והפעם היא מסכימה לחוק. אני אסתפק, במקרה דנן, כשאני מדבר גם אל הקואליציה וגם אל האופוזיציה, לומר מה חושב על היכל התנ"ך כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ואני מצטט, בישיבת הממשלה שהחליטה פה-אחד את ההחלטה על הקמת היכל התנ"ך,

על ההחלטה, אמר ראש הממשלה כהאי לישנא: "הערך הגדול של הפרויקט צריך להיות לא רק במורשת התנ"ך, אלא גם בהנגשתו לציבור הרחב בארץ ובעולם. זה אבסורד שבארץ התנ"ך אין היכל המוקדש לו. התנ"ך משותף למיליארדים, והיכלו צריך להיות בירושלים. תוכני התנ"ך צריכים להיות מוצגים בו בצורה הנאמנה למקור וביצירתיות". נדמה לי שזאת תהיה הפעם הראשונה מאז שאני עומד כאן בכנסת שאני אומר אמן אחרי כל דברי ראש הממשלה, ואין לי להוסיף עליהם אפילו תג או תו אחד.

תודה על תמיכתכם.

אז מה, אדוני, לא הבנתי האם ההצעה שלך מבטלת את בית התנ"ך בתל-אביב? זאת אומרת, האם המשמעות, או שאין קשר בין הדברים? ההצעה שלי איננה מבטלת כלום. ההצעה שלי מקימה את היכל את היכל התנ"ך בירושלים. התנ"ך בירושלים, בירתו הנצחית של עם ישראל.

אני מאוד מודה לך. בבקשה, השר אדלשטיין.

עוצמה כזאת של התנ"ך שמביאה אותך לשבח את ראש הממשלה,

זה נכון. זה נכון. אתה מתנצל. אתה אומר: אני מוכרח לשבח. אתה לא מוכרח, עשית בהתנדבות. אם הייתי, כמו כמה מחבריך, זה הזמן לשנות את התנ"ך ולהוסיף את, עכשיו השר אדלשטיין.

תודה רבה, חברי חברי הכנסת, עמיתי השרים, אני משיב בשם ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, על הצעת החוק של חברי הכנסת רוני בר-און ובנימין בן-אליעזר,

בנושא של הקמת היכל התנ"ך בירושלים. קודם כול, אני שמח מאוד להודיע על תמיכת הממשלה בהצעה הזאת. הנושא הזה, כפי שציין גם המציע, חבר הכנסת רוני בר-און, זה נושא שוודאי ראוי להיכל. פעילות של אותה עמותה, שאחד מראשיה אכן, מר עמוס רולניק, נמצא כאן אתנו, זאת לא פעילות שמסתכמת בבניית בית, זאת פעילות ענפה ברחבי העולם וגם בארץ. היה לי הכבוד והעונג להשתתף בכמה פעילויות של "עמי העולם כותבים את התנ"ך" הן בפעילות של הציבור היהודי באוקראינה, הן בפעילות של ציבור לא יהודי, של ציבור נוצרי, בקולומביה, וכל האירועים האלה מלמדים על הזיקה העמוקה, ודאי של עם ישראל, אבל גם של דתות ועמים אחרים,

לספר הספרים.

לא, האירועים התקיימו בכל מקום. אני ציינתי שני אירועים שבהם יצא לי להשתתף. ידוע לי שכמה שרים וחברי כנסת השתתפו באירועים נוספים. גם בארץ יש פעילות מבורכת של בני/בנות מצווה, בר ובת מצווה, לגבי כתיבת ספרי התנ"ך, וודאי, כפי שנאמר, הנגשה של ספר התנ"ך לציבור. הממשלה החליטה לטפל בנושא. אני לא אתווכח, מכיוון שאם התנ"ך כבר הביא את חבר הכנסת רוני בר-און לצטט ולהסכים ולשבח את ראש הממשלה, אז למה שאני אקלקל את האווירה התנ"כית, החגיגית, הזאת. אף שיכולתי לעשות איזה ויכוח קטן לגבי התאריכים, מי כמוך, חבר הכנסת בר-און, שר לשעבר, מכיר את תקנון עבודת הממשלה על מנת שאיזה נושא יבוא לדיון בממשלה לאחר שהחומר מסתובב שבועות ארוכים בין משרדי הממשלה, וכל יועץ משפטי,

לכל משרד נותן התייחסות. אני כבר בדקתי את זה, אז אני אומר לך שההחלטות האלה הן החלטות שלקחו בהחלט זמן, ואני שמח מאוד שאין סתירה בין הגשת הצעת החוק, ואני גם מסכים אתך שממשלות טבען להתחלף, וטוב מאוד שיהיה גם חוק בספר החוקים בישראל שמתייחס לנושא הזה, ואנחנו באמת רק יכולים להתברך בכך. יש ודאי גם התניה מסוימת לגבי המשך ההתקדמות של החוק, שזה לאפשר לוועדה הבין-משרדית שהוקמה באותה ישיבה, בנובמבר 2011, לסיים את עבודתה ולהגיש המלצות לממשלה. וודאי ההתקדמות תיעשה בתיאום לפחות עם שלושה משרדי ממשלה רלוונטיים: משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד המשפטים. אני מציין לפרוטוקול שחבר הכנסת בר-און, המציע,

להתניות האלה, כפי שאנחנו שומעים ממנו. אין לי אלא, כפי שאמרתי, עוד פעם לברך את היוזמים בפועל ואת היוזמים בכנסת, ולומר שכפי שמלמד אותנו תמיד מר עמוס רולניק, שבינתיים למד את התנ"ך בעל-פה, נאמר, כידוע: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". ואני כולי תקווה שלאחר הקמת היכל התנ"ך, התנ"ך לא יהיה בתוך היכל התנ"ך בירושלים, התנ"ך יופץ מהיכל התנ"ך בירושלים ברחבי הארץ וברחבי העולם כולו. יש לזה הרבה אספקטים שהם גם הקשר של עם ישראל לספר הספרים, וגם תדמיתה של ישראל, ההסברה הישראלית, יחסי החוץ של ישראל, וכל הדברים האלה יכולים רק להתברך ולהיעזר בהקמת בית התנ"ך. יישר כוח למציעים. תודה. ואני מבקש מחברי הכנסת להעביר את ההצעה הזאת בתנאים שציינתי. תודה. אני מודה לך.

אנחנו

בנייה, מדד תשומות, מדד יוקר המחיה, ובעיקר שער חליפין של מטבע זר. המציאות הוכיחה שהמדדים האלה יודעים לעלות למעלה, אבל הם יודעים גם לרדת למטה. עד היום שערי המדדים האלה, בחוזים נחסמו בירידה למטה. אתן רק דוגמה קטנה ובזה אסיים: מי שלקח הלוואה במט"ח לפני שלוש שנים, לקח הלוואה לפי שער דולר של 4.80. שער הדולר היום, למטה מ-3.80. על כל 1,000 דולר הוא מחזיר עוד 80 דולר. משמעותו של דבר, פגיעה ותשלום בלתי ריאלי על המדד, על הדולר ועל החוזה שבו הוא שילם. הצעת החוק הזאת באה להורות חד-משמעית שכל חוזה שיש לו מדד, אם המדד עולה,

אם המדד, או שער המטבע יורד, התשלום יורד. קצר, לעניין, פשוט וברור. אני מודה לוועדת השרים שאישרה את התמיכה בחוק, ואני מבקש להביא את החוק להמשך דיון בוועדת הכלכלה.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת חרמש. משיב שר המשפטים יעקב נאמן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שהביא חבר הכנסת שי חרמש מבקשת להוסיף חזקת קיפוח לחזקות המנויות בסעיף 4 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג 1982. הצעת החוק מציעה לקבוע כי סעיף הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר למדד כלשהו באופן אשר ירידה של המדד או עלייה שלו, לפי העניין, לא תזכה את הלקוח, חזקה שהינו סעיף מקפח. יצוין כי תיקון זה לא יחול על חוזים קיימים. מטרת החוק המוצע היא להגדיל את האיזון וההדדיות בין הספק החזק לבין הצרכן החלש. יש למנוע באמצעות חקיקה את התופעה הרווחת שלפיה ספקים מצמידים את התשלומים למדד זה או אחר רק כאשר העדכון נעשה לטובת הספק. שיטת הצמדה זו מעניקה לספק יתרון בלתי הוגן על הלקוח, שכן הלקוח נעדר יכולת להתמודד עם תניות בחוזה אחיד ויש בכך כדי לקפחו. לאור יחסי הכוחות הבלתי-שווים בין הספקים, שהינם שחקנים חזקים בשוק, לבין הצרכן הבודד, אין לאפשר לספק לנצל את היתרון שיש לו מכוח היותו מנסח

לפיכך הממשלה תומכת בהצעת החוק ככל שתקודם בתיאום עם משרד המשפטים ובנק ישראל. אני מאוד מודה לך. במקרה שלך לא צריכים שתגיע להצבעה משום שאתה לא מצביע. ולכן אנחנו עוברים עכשיו להצבעה, מי בעד, מי נגד, מי נמנע. ההצעה להעביר את הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון, קביעת שער מזערי להצמדה כתנאי מקפח), התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה.

הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון, קביעת שער מזערי להצמדה כתנאי מקפח), של חבר הכנסת שי חרמש, אושרה והיא תעבור לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת. הצעת החוק האחרונה על סדר-היום: הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון חובת השאלת ספרי לימוד), של חברת הכנסת רונית תירוש. תנמק

על-ידי התלמידים עצמם ממה שיש להם בבית, ובכל שנה כל תלמיד, לפני שהוא עולה לכיתה המסוימת, יקבל את כל הספרים. בצורה הזאת נשיג שני יתרונות:

שכל הספרים באמת יהיו ספרים מאושרים על-ידי משרד החינוך, ולא תצטרך להיות האכיפה האין-סופית הזאת, שקשה מאוד לאכוף, שאכן אלה הם הספרים שמאושרים. הדבר השני הוא שלא נימצא במצב מביך שבו ילד יגיע בתחילת שנה ומפאת מחסור בכיסם של ההורים הוא לא יוכל לממן רכישה של ספרים. הילד הזה הוא בדרך כלל ילד שמתבייש, נחבא אל הכלים, וכמובן הוא יוצא ניזוק מזה שאין לו הספרים, ואז גם בהישגים הלימודיים זה בא לידי ביטוי.

הפרויקט הוא נכון, ואני שוב מודה לשר החינוך. בהזדמנות זו, אם תרשה לי עוד עשר שניות לשבח את השר על מפעל אחר שלו,

הוא הכיר במבחני סאלד למגזר החרדי כאקוויוולנטיים למבחני בגרות, עם התניות מסוימות צודקות בהחלט, מקצועיות בהחלט. אני חושבת שזה מהלך מאוד נכון, מאוד ראוי, שבהחלט יאפשר לחברה החרדית להשתלב גם היא בשוק העבודה ובאקדמיה, במוסדות האקדמיים של מדינת ישראל. תבורך על זה שעברת את כל מכשלות הלשכה המשפטית של משרד החינוך.

אדוני השר, בבקשה. שיתייחס גם, הוא יכול להתייחס למה שהוא רוצה. ככל שירצה. לאחר מכן, זו הצעת החוק האחרונה, נבקש לקרוא לראש הממשלה,

משום שכאשר השר ירד ונצביע מתחיל דיון ב-40 חתימות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בראשית הדברים אבקש להודות לחברת הכנסת רונית תירוש על הדברים בנושא מבחני סאלד. אני מאמין שזו באמת החלטה עם משמעויות היסטוריות בכל מה שקשור לאפשרויות הנגישות של בנות המגזר החרדי להשכלה גבוהה ולשוק התעסוקה והעבודה. תודה על הדברים הטובים. לגבי הצעת החוק, אני אכן, לאחר סיכום עם המציעה, ביקשתי מוועדת השרים לענייני חקיקה לקיים דיון חוזר בהחלטתה הקודמת להתנגד להצעת החוק, והדיון הזה התקיים ביום ראשון האחרון. הוועדה קיבלה את הצעתי לתמוך בהצעה בקריאה הטרומית בלבד, ובתנאי שככל שיימשכו הליכי החקיקה הם ייעשו בתיאום ובהסכמת משרדי ומשרד האוצר. המציעה מהנהנת, סימן שהיא מסכימה.

רוצה לציין שאנחנו משקיעים מאמצים מאוד גדולים בהרחבת הפרויקט של השאלת ספרי לימוד. אני גם הגדלתי את התקציב שלו בצורה משמעותית לאחר שהכנסת הזאת תיקנה את החוק ובאמת הורידה את רף ההשתתפות מ-90% ל-60%. זה גם גרם, כמובן, להגדלת הפרויקט. אנחנו עושים עוד מהלכים להורדת מחירי ספרי לימוד. אנחנו נתקלים בקשיים במהלך אחר שאנחנו מנסים להוביל, של רכישה מרוכזת של ספרי לימוד, שזה הליך מאוד מורכב, אבל אנחנו בהחלט מתכוונים לפנות להרחבה משמעותית מאוד של פרויקט ההשאלה עם מענה להיבטים הלוגיסטיים של הנושא הזה וגם להוריד את המחירים בוועדת המחירים. אין ספק שעלויות ספרי הלימוד זה נושא שהוזנח הרבה שנים, והוא מחייב טיפול. אינני משוכנע עד הסוף שנידרש להמשך חקיקה בסוגיה הזאת, אבל לא רע אם תהיה לנו את האפשרות, אם נזדקק לכך בהמשך הדרך. אני מברך את המציעה בוודאי על הערנות ומתן החשיבות לנושא שבאמת נוגע לכלל המשפחות וההורים במדינת ישראל. אני מאוד מודה לך, שר החינוך. אנחנו נמתין שתתקרב למקומך ונעבור להצבעה.

אולי אחר כך הברכות. אדוני השר, בבקשה, אני פשוט רוצה לעבור להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון, חובת השאלת ספרי לימוד), התש"ע 2009, לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט

ובכן, 14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

שהצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון, חובת השאלת ספרי לימוד), התש"ע-2009, עברה בקריאה טרומית והיא עוברת כעת לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנה לקריאה ראשונה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם,

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: כישלון ממשלת נתניהו בתחום המדיני, הכלכלי והחברתי, דיון בהשתתפות ראש הממשלה, שצריך להיות באולם.

גברתי, חברת הכנסת זועבי, את הראשונה. אז תעלי בינתיים. עשר דקות לרשותך. את מציגה את הנושא, ולאחר מכן, חבר הכנסת חסון. הנה, ראש הממשלה נכנס. כבוד היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, חברות וחברי הכנסת, הנושא של הדיון ב-40 החתימות הוא הכישלון המדיני, החברתי והכלכלי של הממשלה. כלומר הממשלה כושלת בכול, למעט אולי בתחום השיווק, התעמולה, שהיא ההתמחות העיקרית של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. ראש הממשלה יעלה פה ויעשה את זה עוד פעם, יטיף וינסה לשווק למה הוא ממונה על המוסר, הממונה הבלעדי על המוסר בארץ, באזור,

ואתה, אדוני ראש הממשלה, תחזור על המסר, שבאמת התחיל להיות משעמם, התחיל מזמן להיות משעמם, שאתה עושה הכול למען השלום. אבל הכול. מה לעשות, השלום בורח ממך. ומה לעשות, כמובן, כמובן, כמובן הפלסטינים אשמים בכול. הם גם אשמים בשליטה בהם. יכולים להיות הרבה ויכוחים, אך יש דבר אחד שכולנו משוכנעים בו, ראש הממשלה, אפילו הקואליציה. אני חושבת שגם הקואליציה משוכנעים פה, שראש הממשלה הנוכחי לא יביא שלום, לא ישיג הסדר, ואפילו לא יהיה בעידנו משא-ומתן רציני עם הפלסטינים. ואתה, ראש הממשלה, תנסה, אולי תצליח, לטשטש את הכישלון שלך בעוד נאום. בינתיים השלום מתרחק. הכיבוש נשאר ומתחזק, את מרחיקה אותו. ואתו נשארים המחסומים, ההתנחלויות, שוד האדמות, הסבל והריסוק של התשתית הפיזית לקיום אנושי והוגן. נראה שאתה, ראש הממשלה, קיבלת החלטה אסטרטגית להסתמך על כוחנות, ואתה טוב בזה, אני צריכה להודות. אתה קיבלת החלטה אסטרטגית להסתמך על כוחנות,

זו משנתך, זו דרכך, והשאר הטעיות. אבל את הכוחנות בתחום המדיני ראש הממשלה מביא גם לתחום החברתי ולתחום הכלכלי. ראש הממשלה מרסק גם את החברה וגם את החברה האזרחית. אדוני ראש הממשלה, אתה גם מאמין באלימות כלכלית, כמו שאתה מאמין באלימות מדינית. בברכתך, בעידודך, המעמד הגבוה פשוט דורס וממשיך לדרוס את מעמד הביניים. ממשלתך, במקום להילחם בעוני, נלחמת בעניים. וכמו שאתה מאמין שאפשר לנהל חברה וחיים נורמליים עם התכחשות לזכויות הפלסטינים, אתה גם מאמין שאפשר לנהל חברה נורמלית תוך כדי התכחשות לזכויות האזרח. וכמו שיש עיוורון פוליטי, לחשוב שתתקיים דמוקרטיה אמיתית בלי שוויון פוליטי, יש גם עיוורון לחשוב שתתקיים חברה נורמלית עם אי-שוויון כלכלי. גם בתחום הכלכלי, אדוני ראש הממשלה, אתה תדבר על צמיחה. אתה תדבר על צמיחה כלכלית ואתה תדבר על אחוז אבטלה נמוך, שהוא אכן נמוך, של 5%. על צמיחה כלכלית גם אתה, חבר הכנסת אופיר אקוניס, אל תדבר.

כי הצמיחה הכלכלית של ראש הממשלה לא מצמצמת את העוני. יש צמיחה, נכון, אבל לא כולם נהנים ממנה. הממשלה מנתבת את רווחי הצמיחה לכיסם של אלה שיש להם וממשיכה לרושש את אלה שאין להם. צמיחה כלכלית, נכון, יש, כבוד ראש הממשלה, אבל מה הפונקציה של צמיחה כלכלית לאזרח? הפונקציה העיקרית היא לחימה בעוני. האם הצמיחה הכלכלית בישראל צמצמה את העוני? התשובה היא לא. הצמיחה הכלכלית הגדילה את הפערים הכלכליים בתוך החברה. האם צדק חברתי הוא ערך חשוב במדיניות כלכלית? התשובה היא כן. אז הנה כמה נתונים על אי-שוויון ועל עוני. עד לפני 30 שנה, סוף שנות ה-70, היתה הכלכלה במדינה במקום שני בעולם המערבי בשוויון בין עשירים לבין עניים, היום היא ממוקמת במקום שני בעולם המערבי בפערים האלה בין עשירים לבין עניים. הצמיחה שעליה מדובר, כבוד ראש הממשלה, רק העמיקה את הפערים בחברה כולה. ולגבי ההישג השני, האבטלה, נכון, שיעור האבטלה עומד על 5.4%, אבל פה, ואני מבקשת, ואני באמת רוצה שאתה תקשיב לנקודה הזאת, בנקודה של שיעור האבטלה יש טעות גדולה, יש טעות אופטית אבל טרגית. היא טרגית מבחינת הנשים בישראל, והיא עוד יותר טרגית מבחינת הנשים הערביות ומבחינת המשק הישראלי בכלל. בסוריה המצב יותר טוב. נכון ששיעור האבטלה בקרב נשים ערביות צנח לכדי מחצית, כ-7.3%, ונכון שהוא ממשיך לרדת. אבל מייד צריכים לציין, עדיף להיות מובטל מאשר שיטבחו אותך ברחובות. לא, חברת הכנסת זועבי? לא, תמיד בסוריה המצב יותר טוב. בסוריה, אבל צריכים מייד לציין, אז אין לך מה להגיד? אז אין לך מה להגיד? שהירידה נובעת, האוטובוסים על חשבוני.

תלכו לסוריה. אזרחים נטבחים בסוריה, על זה אין לך מה להגיד? האוטובוסים על חשבוני. היא רוצה ללכת לסוריה. טובחים בהם בסוריה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אבל אני רוצה להגיד לה, יש אוטובוסים על חשבוני, היא יכולה ללכת לסוריה. את באה בטענות על החברה הישראלית? חבר הכנסת

אני מוציא אותך בלי הרבה ויכוחים. בוא תכבד את המעמד.

אל תגיד לה מה להגיד. אצל אסד היא לא היתה מדברת ככה. היא יודעת מה להגיד, אתה אל תגיד לה. אתה בתורך תגיד מה שאתה רוצה, אני אגיד. ואל תפריע. יש לך פעם ראשונה. אל תכוון עלי באצבע.

אם היית לוקח שליש מהנשים המובטלות ומשלב אותן בשוק העבודה, היית מוריד את רמת העוני בחברה הערבית מ-60% ל-16%. ההשקעה הזאת לא רק שהיא מועטה, אלא שהיא שווה. המשק מפסיד 3 מיליארדי שקלים בגלל אפליה לאומית ובגלל אפליה מגדרית שמביאה לאי-שילוב הנשים הערביות בשוק העבודה. כבר אמרתי בהזדמנויות אחרות,

מעל במת הכנסת, שהעבודה בשביל האשה זו אינה רק לחימה בעוני, אלא גם שער גדול שממנו יוצאים אנשים לחיים ויוצאים לעשייה החברתית.

יש לה זמן פציעות, בגלל גזענים קטנים שדיברו פה. אל תפריע. בגלל, אל תפריע. תוציא אותו החוצה. אל תפריע. עכשיו, אתה גוזל זמן.

עכשיו, אתה גוזל זמן.

אנחנו רוצים שוויון בנצרת,

ראש הממשלה נכשל, שוויון בנצרת, גם בסוגיה היחידה שאנחנו לא חולקים עליה, והיא אולי עבודת

בכלל ועבודת הנשים הערביות בפרט. חברי הכנסת, חלוקת העושר וההשתלבות בשוק העבודה מעמידות בספק את הסדר החברתי כולו. חלוקת העושר מעמידה את יחס המדינה לאזרחים שלה בספק. ונוח לראש הממשלה,

כאשר האזרח מצביע, הוא לא שם את סוגיית העוני בראש מעייניו. כאשר האזרח מצביע, הוא לא שם את סוגיית האי-שוויון, תני לנו דוגמה של, תני לנו דוגמה של,

נא להוציא את חבר הכנסת בן-ארי.

קראתי לו שלוש פעמים. נא להוציא אותו. קראתי לו שלוש פעמים. אל תתערב.

נא להוציא את חבר הכנסת בן-ארי. בסדר. בסוף יבוא יום, (חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יוצא מאולם המליאה.) נוח לו, נא לסיים. נוח לך שהאזרח מצביע כאשר לא סוגיית הצדק החברתי ולא טיב האזרחות והדמוקרטיה נמצאים בראש מעייניו. נוח שרק האיומים על חייו, את מה שמאכילים אותו כאיומים על חייו, הם נמצאים במרכז השיקולים שלו. דמוקרטיה?

נוח לך שהחשיבות של השלום מתגמדת ושבשיח מיליטנטי וכוחני קשה לראות את הקשר בין שלום לבין ביטחון. תודה רבה. קשה לראות את הקשר בין כבוד האדם, נא לסיים. אני מסיימת.

כבוד השרה, נא לשבת.

קשה לראות את הקשר בין צדק, לא נהוג להעיר לשרה. היא לא היתה צריכה לדבר פה בכלל,

היא מדברת. חבר הכנסת זחאלקה. לא באתי לדבר עליכם.

חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא לך פעם ראשונה. אני מבקש: אל תפריע. מה שאתה רוצה.

אתם לא מייצגים את הרוב השפוי בערביי ישראל.

אתם אלה שפוגעים ביכולת להגיע לדו-קיום במדינה הזאת.

את הצד השני.

אמיתי שרוב האזרחים הערבים רוצים בו. אתם המחסום, ואתם תדעו ואתם תראו שאתם לא תנצחו. אתם תפסידו בדבר הזה.

כי רוב האזרחים הערבים במדינת ישראל רוצים בדו-קיום. חבר הכנסת עפו אגבאריה.

אני קורא לך פעם ראשונה.

אני קורא לך פעם ראשונה.

תזכור.

תתייחס לזמן שלי, אני מקווה. הזמן שלך שמור.

אל תדאג. הזמן שלך שמור. אדוני ראש הממשלה, יש פה צורך חשוב לעשות הפרדה מוחלטת בין מה שנאמר על-ידי הדוברת לפני לבין מה שאני אגיד לך. אני מבקש לחזק את ידיך במאבק בטרור, במאבק ב"חמאס", במאבק ב"ג'יהאד האסלאמי". אני חושב שבעניין הזה של שמירה על ביטחונם של תושבי הדרום יש פה קונסנזוס מלא בבית הזה, שיש להשתמש בכל אמצעי נגד ה"חמאס" ונגד "הג'יהאד". אדוני ראש הממשלה,

ואני בטוח שאתה יודע זאת היטב, ש"כיפת ברזל" היא לא הפתרון. היא הכלי שיכול לאפשר לך לקבל החלטות בזמן אמת כדי להבטיח לאורך זמן את הביטחון של תושבי הדרום. מילאת, ליכוד? טופס הצטרפות לליכוד מילאת? אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה, בבחירות הבאות.

אסור לך, למה אתה צריך להפריע? הוא מייצג רק, חבר הכנסת יריב, הוא משבח אתכם.

אתם, והבאתם עלינו את "כיפת ברזל". אהה, תגיד "טעינו". תגיד "אנחנו אחראים" להתנתקות, ליציאה מעזה. הפקרתם את הביטחון של ישראל. חבר הכנסת יריב לוין, הוא יגיד מה שהוא רוצה. תבוא לכאן, תגיד מה שאתה רוצה. יריב, יפה. בינתיים, תירגע.

יריב, תחזרו לעזה. תחזרו לעזה. תחזרו, את מה שהורסים בנקל לא, לא, לא, תגידו שטעיתם. אל תתביישו. אדוני ראש הממשלה, אני אומר לך את זה בצורה חד-משמעית: עליך להביא לסיום שלטון ה"חמאס" ברצועת-עזה. ה"חמאס" הוא המכשול הגדול ביותר ליכולת שלנו להגיע להסכם עם הפלסטינים, ליכולת שלנו לשמור על הביטחון של תושבי הדרום. אדוני ראש הממשלה, יש לך הגיבוי, יש לך הכוח והיכולת להביא לסוף שלטון ה"חמאס". עד שזה לא יקרה, לא יהיה פה הסדר מדיני ולא יהיו שלום וביטחון לתושבי הדרום.

אדוני ראש הממשלה, התכנסנו כדי לדבר על הנושא הכלכלי-החברתי.

מיסוך העשן של הטילים, המתיחות בדרום, מביאים את האנשים לדחוק בחיי היום-יום את הצרות היומיומיות שלהם. אבל זה לא בורח, כי זה קיים להם על השידות שלהם בבית, על השידות שלהם בכניסה לבית, או תלוי להם על המקרר, כמו ברוב הבתים במדינת ישראל: חשבון החשמל, חשבון המים, קבלות הדלק, קבלות מהסופר. אדוני ראש הממשלה, שלוש שנים אתה ראש ממשלה. אלה שלוש השנים היקרות ביותר למשפחות במדינת ישראל היקרות ביותר. אתה כל כך עולה להם ביוקר, אדוני, והדוגמה האחרונה החד-משמעית היא העלייה הדרמטית במחירי החשמל. אתם תסבירו הסברים, האוצר מסביר הסברים, הרי אתה יודע, פיניאן. הרי אתה יודע באופן חד-משמעי, ב-2008, בכמה עלה, אתה יודע?

אתה יודע באופן חד-משמעי שהציבור הישראלי אינו יכול לעמוד במחירים האלה. אתה מנסה לשנות את סדר-היום, אתה מנסה שלא ידברו אתך על זה, אתה מנסה שהציבור הישראלי ישכח שעולה לו ביוקר העובדה שאתה יושב על הכיסא הזה, כיסא ראש הממשלה. אבל הוא רואה את זה כי חשבונות החשמל, מה לעשות? מגיעים כל חודשיים. הדלק, כל יומיים-שלושה צריך לשלם אותו. ואתה יודע שהמסים שלך, המסים העקיפים שאתה הטלת על הציבור הישראלי, מכניסים כספים שמתחזקים את הגירעון הגדול שאתה יוצר מהתשלומים הקואליציוניים ומסדרי עדיפויות לקויים של הממשלה שלך. אני רוצה לשאול אותך, בנימין נתניהו, אמנון כהן,

הוא יוכל לספר לך, אבל מתי אתה, אדוני ראש הממשלה, מתי אתה פעם אחרונה ראית חשבון חשמל? מתי ראית חשבון חשמל? חבר הכנסת כהן, תשאל את ראש הממשלה מתי הוא ראה חשבון חשמל בפעם האחרונה, או יותר נכון, מתי הוא שילם אותו מכיסו. מספיק, מספיק.

האם הוא מרגיש את הכאב הזה? האם הוא מרגיש ויודע את הכאב הזה של תשלומי חשמל שעלו ב-15% והולכים לעלות ב-7% נוספים, הכול בגלל כשל של הממשלה שלך בתכנון התשתיות וחומרי הגלם לייצור חשמל?

אתה אשם בזה, אדוני ראש הממשלה. מתי בכלל לאחרונה ראית את המספרים הדיגיטליים שרצים על המסך הדיגיטלי כשאתה מתדלק את הרכב, אדוני ראש הממשלה? לא ראית את זה כי אתה לא מתדלק רכב ואתה גם לא צריך לתדלק את הרכב.

אדוני ראש הממשלה, כל אחד מאזרחי מדינת ישראל, כשמכניסים את הפייה, מכניסים את הפייה של הדלק לתוך המכונית, רואים את המספרים האלה שרצים ורצים ורצים ומגיעים למאות שקלים על מילוי רכב לנסיעה ממוצעת במדינת ישראל. האזרחים רואים את, נגמר לך הזמן,

הוספתי לך, כן. האזרחים רואים את המספרים, הם רואים והם יודעים. והם גם רואים את תשלומי המים ואת המע"מ על המים, והם רואים את זה שאנחנו ניסינו לבטל את המע"מ על המים ואתה וממשלתך הכשלתם את זה. אתם הכשלתם את זה. אתם הכשלתם את זה, חבר הכנסת אקוניס. אתם מנעתם מאתנו להעביר את החוק לפטור ממע"מ בתשלומי המים. אתם ביטלתם אותו, אתם ביטלתם אותו.

אנחנו הבאנו את זה בפניכם. יכולתם לתת בשורה הציבור, לא נתתם. אתם ביטלתם בקדימה, אתה לא מתבייש?

אדוני ראש הממשלה, זו התקופה המושבתת ביותר בתולדות מדינת ישראל. כל כך הרבה השבתות, כל כך הרבה עיצומים, ברכבות, בחינוך, בכל תחום, בבתי-החולים. הכול תחת אחריותך. מה השתנה מהקיץ האחרון, אדוני ראש הממשלה? מה השתנה? לא השתנה כלום חוץ מאותו ריטואל שכל פעם יש שר תורן שמגיע להסב את תשומת לבך, כדי להגיד כאילו אתה לא מקשיב לנאומי האופוזיציה. לא השתנה דבר מאז שיצאו אותם מאות אלפים לרחובות. אדוני היושב-ראש, עוד דקה. לא יצא ולא קרה שום דבר מאז שיצאו אותם מאות אלפים לרחובות, לא עשית כלום עבורם. אבל אני יכול לומר לך, אדוני ראש הממשלה, מה ישתנה, ומה ישתנה כשמאות האלפים יצאו שוב בקיץ הזה. הפעם, חברי הכנסת, תקשיבו טוב, הסוף יהיה שונה.

אדוני ראש הממשלה, יהיה שונה כי הפעם הם לא יוותרו לך. הפעם הם ייקחו אותך ויגידו לך בצורה חד-משמעית: יקר לנו, אתה יקר לנו מדי. לא יכולים להרשות לעצמנו לממן ראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, המסים שלך הורגים אותנו. נא לסיים. ומשפט אחרון, אדוני היושב-ראש, תרשה לי.

אני יודע שאתם ואתה, אדוני ראש הממשלה, אתם בונים שהמחנה הזה, המחנה מרכז ושמאל, אתם בונים עליו שהוא יתפרק, שהוא יתפלג, הוא כבר מתפרק, הוא מתפרק. אתם בונים, אתם בונים על זה שהוא יתפרק, והוא לא יהיה ביחד ויעשו הכול האחד נגד השני. אני מודיע לכם חד-משמעית, המחנה השפוי הזה במדינת ישראל יתלכד וילך ביחד,

כדי להוות אלטרנטיבה לממשלה הקשה הזאת, תודה רבה.

לממשלה התקועה הזאת,

לממשלה הזאת שמביאה לציבור חוקים שהוא לא יכול לעמוד בהם, תודה רבה.

לממשלה שלא מקשיבה לציבור שנאנק תחת המסים. חבר'ה, תגידו, זה לא מתאים לכם. לא מתאים לכם, חמישה אנשים. חמישה אנשים, ציון. המחנה הזה יעמוד איתן, המחנה הזה יעמוד איתן

נבוא לציבור, נציג לו אלטרנטיבה ונחליף אתכם. תודה רבה. לא במאה

אדוני היושב-ראש, עבר לו הזמן מזמן, מתי תוריד אותו? עכשיו אני נותן לאופיר יותר. אני מציע לכם, אני מציע לכם, חכו ותראו,

זכרה לא לברכה. תגיד, אם אנחנו כלום, למה אנחנו מציקים לך בכל הנאום הזה? בדיוק, מה אתה

את פניה, סדר העדיפויות משתנה. ירדו גם גשמים בכינרת, אנחנו יודעים שזה בזכותכם.

בממשלה שלך הם חיו בפחות מ-4,000. את מדברת? איפה אתם חיים בכלל? אתם חיים ב"לה לה לנד".

אתם חיים ב"לה לה לנד", אתם לא חיים בישראל. אתם לא חיים בישראל. חברת הכנסת נינו. לי יש חוצפה לדבר? אתה חי בישראל? אתם חיים בישראל?

אתם רוצים להחליף את הלהקה שלהם בלהקה שלכם? לא, לא, לא. נו, מה קרה? חשבונות החשמל, חשבונות ארנונה.

עכשיו הגנתי על מר חסון. אל תפריעו לו, הזמן לטובתו עכשיו. אתה לא, חשבונות חשמל. אל תפריעו לו. החברתיים הגדולים מדברים.

אנשי הצדק החברתי, אנשי קדימה. אתם חבריהם הטובים ביותר של בעלי ההון, אתם מתנגדים לכל דבר, צדק חברתי. זה צדק חברתי. זה צדק חברתי, האבטלה שיורדת ל-5%, 150,000 ישראלים שנכנסו למעגל העבודה. זה צדק חברתי. אצלנו המשכורת יותר נמוכה ממה שדמי האבטלה אמורים להיות במדינה נורמלית. אנחנו ניתן לך ויזה, לבקר. אדוני היושב-ראש, הדבר העמוק ביותר, היסודי ביותר, שהתרחש פה בשלוש השנים האחרונות הוא שינוי תפיסת הביטחון של ישראל, ואני מוכרח להגיד לך שאני שמעתי בתדהמה, בתדהמה, מחברינו בקדימה, איך לנהל את המערכה בעזה. מי נותן עצות? קדימה נותנת עצות. אתה יודע לנהל מערכות. כל העשייה,

אנחנו עשינו לכם שקט בדרום, "עופרת יצוקה" שינה את המציאות בדרום, על מה אתה מדבר בכלל? קדימה, שכל העשייה הביטחונית שלה, ההתנתקות, הוא הזכיר את ההתנתקות. תתביישו לכם, תלכו לאלה שגירשתם ותבקשו מהם סליחה. יריב, אתה מפריע לאופיר אקוניס, לחבר שלך. אדוני, מי נותן כאן עצות? אתה לא מתכוון לזה, נכון? אדוני היושב-ראש, מי נותן כאן עצות? כל העשייה הביטחונית, חבר הכנסת מולה, אני מצטער. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. לא לא, אני מצטער. אתם לא, על "כיפת ברזל" להגיד, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

כל העשייה הביטחונית שלכם מתמצית בדבר אחד,

בהתנתקות, בבריחה החד-צדדית. אחר כך הצעתם להעתיק את הבריחה החד-צדדית מעזה ליהודה ושומרון, עם ההתכנסות. זו העשייה הביטחונית שלכם,

ומה התקווה? קדימה הפכה את עזה לארסנל הנשק הגדול ביותר במזרח התיכון. אתם אמרתם,

זה דבר מדהים: קדימה אמרה שההתנתקות תחזק את ישראל. על כל הבסיס הזה הקמתם את המפלגה המפוררת שלכם, זאת היתה גאוותכם. 5,000 טילים ללא תגובה נורו פה בזמן ממשלת קדימה, העצימו את הכוח של הצד השני, למה אתם לא מפילים את שלטון ה"חמאס"? הוא הבטיח

אתם הקמתם את שלטון ה"חמאס" ברצועת-עזה, הקמתם בסיס אירני בלב ישראל.

זאת היתה גאוותכם, על כך הקמתם את קדימה. על ההתנתקות הקמתם את קדימה, עכשיו אתם מטיפים? מר מופז, שכמובן קורא תיגר על מנהיגותה, או יותר נכון לומר על חוסר מנהיגותה, של הגברת לבני, מר מופז מדבר ברהב בתוכניות הטלוויזיה, הוא הציע תוכנית מדינית שקוראת לדבר עם ה"חמאס" זה המנהיג הבא של קדימה, או לא המנהיג הבא של קדימה, מי שייבחר.

אתם רבים על פירורים. אז מה הבעיה שלך? אחד אומר: אני עשרה מנדטים, אחד אומר: אני 11. איזה יופי, איזו הצלחה, איזו מפלגה. וכשאתם הייתם, על מה אתם רבים? אתם מתווכחים על כלום, על

12. את באמת רוצה לשמוע? אתם לא מאפשרים לו לסיים. אני אוסיף לו זמן. אתם מתווכחים על כלום, אני מביא שמונה, אני מביא 12. העשייה הכי גדולה שלכם בכנסת זה הדיבורים האלה. חברת הכנסת נינו, אני קורא אותך לראשונה.

ועכשיו הם מטיפים. מר מופז מציע לדבר עם ה"חמאס", ומטיף. תודה רבה.

אדוני, כך ב-2013, בשנת 2013, נבוא אל הציבור, נבקש מנדט מחודש כדי להמשיך ולנהל את ענייני המדינה. אתם תדברו באופוזיציה, אם בכלל תהיו קיימים. אם תהיו קיימים אתם תהיו באופוזיציה. אז למה אתה מדבר אלינו? אם תהיו קיימים, ואנחנו נמשיך לנהל, להוביל, להנהיג, בדרך הנכונה, בדרך הליכוד. תודה רבה. חבר הכנסת אלכס מילר, בבקשה. תבקר בישראל. מתי בפעם האחרונה עבדת? אתה מדבר על מלחמות, תגיד לי, באיזו מלחמה השתתפת? אתה מדבר פה מעל הדוכן, תענה לי. בשתי המלחמות שאתם יצרתם. המלחמה היחידה זה בפריימריס. שאלתך נרשמה, חבר הכנסת ביבי. בבקשה, חבר הכנסת אלכס מילר. אדוני היושב-ראש,

אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, איזה יופי לראות כאן את המפלגה והסיעה שמשדרת עסקים כרגיל, אבל בפועל אנחנו יודעים מה באמת קורה שם. בפועל אנחנו יודעים, וזה לא סוד,

כולם יודעים, כשהספינה טובעת אז אנחנו יודעים שבורחים ממנה, ואנחנו כבר שומעים כל מיני התרחשויות.

אדוני היושב-ראש, בתור יושב-ראש ועדת התרבות של הכנסת, חברת הכנסת נינו

אני רוצה לברך אותך על כך שאת הולכת לייצג אותנו ב"רוקדים עם כוכבים". תאמיני לי, גברתי, גם אני, במצב של המפלגה שלך, הייתי הולך לריאליטי של "רוקדים עם כוכבים".

רוקדת מרוב שמחה, כי אני לא רואה שום סיבה, נכון, גם אני לא רואה שום סיבה, מה לעשות שם,

כמו שגם כל שאר החברים שלך, את צודקת, אצלם אין פריימריס.

אתה באמת דוגמה, וחבריך, לאיך צריכה להיות דמוקרטיה במדינת ישראל. ממש דוגמה.

יש מי שקובע, פה אחד.

וחבריך מסיעת בל"ד, הם בכלל הדוגמה לאזרחות במדינת ישראל: אחד ברח, השני בחקירות, השלישי ב"מרמרה", ועוד אלוהים יודע מה קורה שם. אז תעשו לי טובה, אל תטיפו מוסר.

היושב-ראש, עם כל הכבוד, אנחנו, פעם אחת תעשו חקיקה דמוקרטית, ואז תדבר.

אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מאוד מתוח באזור הזה. אדוני היושב-ראש, יש זליגה של נשק ממצרים, יש מצב של מירוץ אחרי הגרעין באירן, יש בעיות מאוד רציניות, ובשביל טיפול בבעיות רציניות צריך אנשים רציניים. כאשר אנחנו שומעים את כל אותן ההכרזות: במשך שלוש שנים ניסינו, טעינו, עכשיו טפלו, ואנחנו נלמד אתכם איך, ניצור בעיה, נאשים אתכם בבעיה, נציע לכם איך, אבל כל איפה שהיינו נגיד שזו טעות. זו דרכה של קדימה, וזו דרכם של אותם האנשים, שחוץ מלהציע הצעות,

כאשר היו במצב של להחליט, כאשר היו במצב של שלטון, לא נגעו ולא עשו. אדוני היושב-ראש, אני חושב שבאמת הגיע הזמן שאנחנו, כמו כל שאר המדינה, נצפה מהצד איך המפלגה שכביכול רצתה לטפל באותן בעיות, שהם קוראים להן בעיות חברתיות, נכשלה כמעט בכולן, נלחמת בתוכה, מתפוררת, ואנחנו צריכים להיות עדים לתיאטרון האבסורד הזה. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שאכן יש בפנינו הכרעות מאוד רציניות, בשביל זה צריך אנשים רציניים, ואני מקווה מאוד שאותה קואליציה שיש היום יכולה לטפל באותן הבעיות הרציניות שעומדות על סדר-היום של ממשלת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת עמיר פרץ. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד ראש הממשלה, בהחלט בניגוד לעמדותי ולנאומים שאותם אני נואם כאן, ודואג לחדד עד כמה הממשלה הנוכחית היא ממשלה שאיננה מייצגת לא את החזון שאני מאמין בו, ולא את התקוות שמדינת ישראל ועם ישראל אכן מצפים מממשלה, היום אני אתמקד בסבב האלימות שעברנו בימים האחרונים. אין בכלל ספק שסבב האלימות האחרון הזה שהיה בדרום מביא אותנו לתובנות רבות בתחומים רבים.

הוא מביא אותנו לתובנה על המצב של היחסים בין הארגונים השונים בתוך רצועת-עזה, ומסתבר שהשאלה הזו, מי יכול להיות אותו גורם שמצית את האזור, היא לא שאלה שנתונה רק בידיו של גורם אחד. ואני רוצה לומר שצריך לפעול בשום שכל, בתובנה מאוד גדולה. והפעם אני דווקא רוצה לומר גם לראש הממשלה וגם לשר הביטחון שאני מברך על כך שפעלתם בצורה מדודה, שפעלתם בדרך שבה לא נגררתם לכל המצבים שיכולתם להיגרר אליהם, ואני חושב שבסך הכול מהסבב הזה ניתן להפיק הרבה מאוד. אני חושב שכל אלה שבאים ואומרים: בואו נפיל את שלטון ה"חמאס", בואו נכבוש את רצועת-עזה, צריכים לשאול את עצמם שאלה אחת, שלום, כבוד היושב-ראש.

הרי אין בעיה לתת פקודה לצה"ל לכבוש את רצועת-עזה. זה יכול לעלות לנו במחיר כבד, זה יכול להביא אותנו למצבים לא פשוטים, אבל צה"ל מסוגל לבצע הוראה כזו. השאלה היא, האם אנחנו רוצים שצה"ל ינהל את הרצועה. השאלה היא אם אנחנו רוצים שקציני צה"ל יחזרו לממשל הצבאי והם אלה שיצטרכו לדאוג לצרכים הרפואיים, לצרכים החינוכיים, לביובים בעזה. זאת השאלה שעם ישראל צריך לשאול את עצמו. ואני מברך על כך שבהחלט, היתה בידי הממשלה הזו האפשרות לשקול בשיקול דעת ולפעול בחופש פעולה שונה מאשר בעבר. כי יש דבר עקרוני אחד שנפל בישראל. הדבר העקרוני הוא שתפיסת ההגנה והעמדת העדיפות להגנה לפני מתקפה, בעצם יצרה חופש פעולה צבאי, מדיני, וגם בסופו של דבר תועלת כלכלית מאוד משמעותית. והדבר התאפשר מכיוון שהממשלה הזו יכלה לנהל את האירוע האחרון כאשר מצד אחד היישובים בעוטף-עזה, מ-0 ועד 7 קילומטר, נמצאים במצב שבאופן יחסי כמעט כולם ממוגנים, ממוגנים בצורה טובה, בהגנה פסיבית מאוד מאוד משמעותית. גם בתים רבי-קומות, גם בתים צמודי קרקע, נמצאים היום במצב שלכל משפחה יש היכולת להגיע לאותו אזור ממוגן. ואני אומר לכולם: כל הוויכוח הזה של האם אנחנו ממגנים את עצמנו לדעת או ממגנים את עצמנו מדעת, אני חושב שהוויכוח הזה הוכרע. כי אף אחד לא רוצה שממשלת ישראל תקבל החלטה מפני שחלילה נפל טיל בגן-ילדים או באיזה מפעל מאוכלס. אני מתנגד לכניסה לעזה, מתנגד לכל הרעיונות האלה. אבל גם אם הממשלה תחליט שהיא שוקלת זאת, היא צריכה לשקול זאת תוך כדי כך שיש בידיה היכולת לקחת נשימה ארוכה, יש לה מרווח שיקול הדעת והבחינה של העניין. אין ספק שהעובדה שגם ההגנה האקטיבית הוכיחה את עצמה, ואדוני ראש הממשלה, זה לא דבר מובן מאליו. אתה לא היית בתקופה הזו, אבל הוויכוח היה קשה מאוד. יש כאלה שגרסו שזה במידה מסוימת מצביע על איזה דפנסיבה ישראלית,

שזלזלו, ואני מעיד בתור אדם, היו כאלה שזלזלו. היה לא רק העניין של הדרך והגישה, אבל גם העניין העקרוני באסטרטגיה הזו, שתארו לעצמכם, יכול להיות שהיינו מפעילים את מירב הכוח. אבל מישהו יכול לדמיין לעצמו את אשדוד או את באר-שבע,

איך הערים האלה היו נראות כשעשרות טילים נופלים על מרכזי היישובים האלה? אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לפנות אליך, מכיוון שהיושב-ראש מבקש ממני לסיים אני אוותר על חלק מהדברים שרציתי לומר כאן היום,

אבל אני חושב, אדוני ראש הממשלה, שיש שתי מכשלות מאוד לא פשוטות. הדבר הראשון, תסיר את הוויכוח הזה על "כיפת ברזל" בין האוצר למשרד הביטחון. זה כבר לא מכובד. כולם מבינים שזה משחקים של אגו, כיפופי ידיים, אין מקום לכך. אני רוצה שתדע שלפני שנתיים, ביוזמתי, הקמנו צוות מיוחד בוועדת החוץ והביטחון שעמל במשך שנה שלמה, היו חברים בו חבר הכנסת עתניאל שנלר ומוץ מטלון. ואנחנו במשך שנה שלמה הכנו דוח שבסוף גיבש עמדה שגם מוסכמת על צה"ל ומערכת הביטחון, להגיע ל-13 סוללות שהן יהיו אלה שייתנו כיסוי מלא לאזורים המאוכלסים בישראל. ואני מבקש ממך, קח את הדוח הזה, שיהפוך לתוכנית עבודה רב-שנתית, שהאזרחים ידעו שאנחנו צועדים לא כתגובה אלא כחלק מתוכנית. הדבר האחרון, אדוני, תראה, לצה"ל יש הסמכות, אחרונה.

הדבר האחרון, אני אומר, הם חשובים ביותר, אבל, דבר אחרון, אדוני, לצה"ל יש הסמכות להכריז על שעת התקפה. ובאותו פרק זמן, למעשה, זה נותן סמכות לצה"ל להורות לאזרחים מה לעשות. אבל מעבר לזה, זה לא נותן שום זכות לאזרח לתבוע איזו תביעה על נזק כלכלי שנגרם לו. הכוונה היתה שצה"ל יוכל להכריז על זאת ל-24 שעות, לא מעבר לכך. והמצב שבו בעצם שר הביטחון לא הכריז על מצב מיוחד בעורף יוצר דברים מאוד לא פשוטים. כי מה אומרים האזרחים בדרום? אנחנו, לא,

מכובדי, אני באמת, קודם כול, משפט אחרון, אדוני. בשם העם בישראל אני גם רוצה להודות לך. אתה היית החלוץ שהביא את אחד הדברים, ואני חושב שראש הממשלה חושב בדיוק כמוני. אבל בדיון בן שלוש דקות, אתה מציג פה מסה באמת חשובה,

אני מתחייב לסיים, משפט אחרון. אדוני, אני פונה אליך בשם אזרחי הדרום כולם. אני חושב שכל אזרחי ישראל מרגישים שהם היו רוצים להיות גם שותפים, כי עוברים את העמידה האיתנה הזאת בגבורה מאוד גדולה. זה חלק ממערכת הביטחון, חלק מתפיסת הביטחון שלנו. אין שום סיבה שהם יהיו היחידים שיישאו בנטל הכלכלי.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת עמיר פרץ.

אני לא אוכל לומר לבא אחריו, מדוע הוא יסתפק, או לחבר הכנסת יואל חסון, מדוע הוא יסתפק בשלוש דקות. יהיו הדברים חשובים ככל שיהיו. חברת הכנסת עינת וילף אינה נוכחת, ולכן אני מזמין את חבר הכנסת אברהים צרצור,

ואחריו, חבר הכנסת אריה אלדד. ואם לא יהיה, חבר הכנסת דב חנין. מי שאני קורא בשמו ולא נמצא, יעבור הזמן ותתבטל זכותו לדבר. בבקשה. כבוד היושב-ראש, מכובדי ראש הממשלה, כנסת נכבדה, אני אתמקד בשתי סוגיות. הראשונה, סוגיית השלום בין ישראל לבין שכנותיה, בין ישראל לבין העם הפלסטיני וכלל שכנותיה. והנושא השני הוא השלום בתוך מדינת ישראל, בין האוכלוסיות השונות של מדינת ישראל, ובמיוחד בין האוכלוסייה היהודית, הרוב היהודי, לבין המיעוט הערבי. ואני אתחיל דווקא, כבוד היושב-ראש, בנושא של השלום בין ישראל לבין הפלסטינים, בין ישראל לבין שכנותיה הערביות. ואני אומר כך: על אף המשבר הקשה שנקלע אליו תהליך השלום, אני בטוח שביום מן הימים השלום המיוחל ישכון בארץ השלום ובעיר השלום, אל-קודס א-שריף. השאלה שנשאלת, כבוד היושב-ראש, היא זאת: האם ישראל תהיה חלק מהשלום, או שמא תמצא את עצמה מחוץ למסגרת השלום, ובכך תצטרך לשלם את מלוא המחיר על החלטות ממשלותיה שישראל נשארת מחוץ למסגרת השלום הכולל, הצודק ובר-קיימא במזרח התיכון. אני קובע עובדה זאת, כבוד היושב-ראש, מכובדי ראש הממשלה, מהסיבות כדלקמן:

מדיניות הסרבנות של ממשלות ישראל בכלל ושל ממשלת ישראל הנוכחית במיוחד. הרי כולנו יודעים, כבוד היושב-ראש, כי מאז פנו הערבים לקראת שלום, מאז החליטו שהם הולכים לכיוון של עשיית שלום-אמת עם מדינת ישראל, ולשם כך הם הכריזו על מה שנקרא: יוזמה ערבית לשלום, היתה לי הרגשה שהיו חילופי תפקידים מאותו רגע שהערבים פנו לשלום:

לפני שהערבים החליטו ללכת לכיוון השלום, הרימה את כל הססמאות הקוראות לשלום בינה לבין שכנותיה. אבל מאותו רגע ישראל החליטה להרים את הססמאות, להרים את כל הלאווים שאפשר לחשוב עליהם, שמתנגשים עם הגישה החיובית של מדינות ערב, שהחליטו בצורה כנה ביותר שהן בוחרות בשלום כחלופה אסטרטגית עם מדינת ישראל, ולא כחלופה נקודה, כחלופה אסטרטגית ויחידה שהם תומכים בה לקראת עשיית שלום עם מדינת ישראל.

סירובה של ישראל לקבל את היוזמה הערבית לשלום, שהיא לכל הדעות, כבוד היושב-ראש, היוזמה הזאת היא מה שנקרא: golden opportunity, הזדמנות פז, שלו הייתי אני, חבר כנסת שיח' אברהים צרצור, לו הייתי יהודי וישראלי, הייתי קופץ על המציאה הזאת, היות שהיוזמה הזאת כוללת בתוכה את מה שנקרא: הפשרה ההיסטורית שכולנו מייחלים לה, שכולנו חלמנו עליה. מדינות ערב, מדינות אסלאם, 56 מדינות בכל העולם, לפי היוזמה הזאת, מוכנות ממחר בבוקר להכיר בזכותה של מדינת ישראל להתקיים בגבולות בטוחים. 56 מדינות ערביות מוכנות מחר בבוקר לפתוח שגרירויות של ישראל בכל הבירות הערביות והמוסלמיות. מוכנים מחר בבוקר לנרמל יחסים עם מדינת ישראל. ומה היתה תשובת ישראל מאז הכריז העולם הערבי, בשנת 2006, 2002 ועד היום על היוזמה הזאת? ישראל פשוט מאוד רמסה את היוזמה הזאת ברגל גסה, דחתה את היוזמה הזאת בצורה הבוטה ביותר.

הרחבת וחיזוק ההתנחלויות בשטחים הכבושים ובכלל זה בירושלים המזרחית הכבושה.

ישראל הלכה גם צעד קדימה: לא רק שהיא מרחיבה ומחזקת את ההתנחלויות שהיא קוראת להן, מגדירה אותן כחוקיות למרות,

לפי דעת החוק הבין לאומי, משפט אחרון, לפי החוק הבין לאומי, כל ההתנחלויות הן בלתי חוקיות. ההתנחלות, עצם הפרויקט הזה הוא בלתי חוקי לפי הלגיטימציה הבין-לאומית. כל העולם רואה בהתנחלויות מכשול, המכשול העיקרי בפני השגת שלום, ובכל זאת, לא רק שישראל מרחיבה ומחזקת התנחלויות, היא גם מכשירה את השרץ שנקרא התנחלויות ומאחזים בלתי חוקיים. לסיכום, כבוד היושב-ראש, אני אומר כך: פתרון יהיה בסוף, אבל השאלה שנשאלת, מי מעמי האזור ישרוד אחרי פתרון זה? יכולתה של ישראל נמצאת בסימן שאלה גדול אם העם לא יתעשת ויגרור את מנהיגיו המתאבדים לעשיית שלום-אמת בתוך ישראל ועם השכנים.

תודה רבה לחבר הכנסת שיח' אברהים צרצור. אני מזמין את חבר הכנסת אריה אלדד. ואחריו, את חבר הכנסת דב חנין. שניהם נמצאים כאן, כך שאין בעיה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נכבדי ראש הממשלה, לפני 36 שעות לערך נכנסה לתוקפה הפסקת האש בדרום ואכן מאז התפוצצו רק עשר פצצות מרגמה, "קסאמים", ורק טיל "גראד" אחד נחת בנתיבות, ואנחנו די שתקנו לאור הפסקת האש הזאת. אני מבקש לברך אותך, אדוני ראש הממשלה, על כך שהנחית את צה"ל להפיק לקחים ראויים ממה שהיה באוגוסט בכביש 12, שבו נרצחו אזרחים ישראלים ואז הורתה ישראל לחסל את ראשי ה"ועדות" רק לאחר אותו פיגוע. ומה שהיה בסוף שבוע שעבר, היה הפקת לקחים ראויה. והפעולה נגד ראש ה"ועדות" ועוזריו היתה, בלי ספק, פעולה ראויה.

מה המחיר? המחיר היה שארגון טרור מסוג ג' או ד' יכול היה להכניס למשך ימים ארוכים, ארבעה או חמישה ימים, מיליון אזרחים ישראלים למקלטים ולממ"דים ולמנוע הליכה לבתי-ספר של רבע מיליון תלמידים. שמעתי ארגוני שמאל, אדוני ראש הממשלה, שמוחים על הפגיעה בילדים בעזה. הם אומרים: למה אתם פוגעים בילדים בעזה? למה אתם, בזמן שאתם מאפשרים לילדי ישראל חופשת פורים מוארכת, רבע מיליון ילדים זכו לחמישה ימים בבית, אבל הילדים המסכנים בעזה נאלצו ללכת לבתי-הספר כל יום. זאת פגיעה מפורשת בילדים בעזה. זה חוסר שוויון מוחלט. אבל הצד העצוב של הבדיחה העצובה הזאת

שאנחנו השתבחנו מאוד בחוסן הלאומי שלנו, אבל שמונה ילדים מעזה נרצחו, זה אתה יודע, מ-25.

ובחוסנם של תושבי הדרום וביכולותיה של "כיפת ברזל", אבל התעלמנו מהנזק הנפשי העצום שיש למבוגרים ולילדים ולנשים ולנכים כאשר במשך ארבעה או חמישה ימים הם נמצאים באזעקות, יש התפוצצויות, וגם אם "כיפת ברזל" מיירטת 85% מהרקטות המכוונות אליהם עדיין הם בחרדה קיומית לחייהם. האם "כיפת ברזל"

לראות אם "כיפת ברזל" לא חיי אדם, חבר הכנסת עפו אגבאריה, חבר הכנסת דב חנין מייצג אותך עוד רגע והוא יענה לו. חבר הכנסת עפו אגבאריה, אם הטילים שהיו נופלים באשדוד, בבאר-שבע, באשקלון ובחבל-אשכול, מתפוצצים במקומות איומים, בשביל זה נעשתה כל המלחמה. בשביל לבדוק, "כיפת ברזל". לא בגלל הילדים, המלחמה, תודה רבה. עכשיו, חבר הכנסת. חבר הכנסת, אתה רוצה להחליף את דב חנין? זכותה של מפלגתך לקבוע מי ידבר.

תאמר לדב חנין שאתה רוצה לדבר, תעלה הנה. אי-אפשר לקרוא קריאות ביניים שהן נאומים. אני מוסיף לך את הדקה השלמה.

אדוני ראש הממשלה, כשהרצל דיבר על מדינת היהודים הוא דיבר על מקלט בטוח. האם "כיפת ברזל" או ממ"דים, "ביוביות" לא ראויות לתושבי ניצן או חדרי מדרגות, 40 ס"מ בטון על הראש של מוסדות החינוך בטווח 7 ק"מ מרצועת-עזה או פחות מזה בטווח של עד 40 ק"מ, האם 250,000 ילדים שלא הולכים לבתי-ספר, האם זה מה שהרצל התכוון אליו כשהוא אמר "מקלט בטוח"? למקלטים האלה הוא התכוון? ל"כיפת ברזל"? אני מברך את צה"ל על הפעולות שלו, אני מברך את ממשלת ישראל על ההחלטה על פעולה שלה. אבל אין לי ספק שבשעות שארגוני טרור קיקיוניים יכולים לשתק חצי מדינה, הרמטכ"ל לא יכול להשתבח בכך שצה"ל הפעיל רק אלפית מכוחו.

אדוני ראש הממשלה, שהיית צריך להנחות אותו להפעיל אחוז מכוחו או עשרה אחוז מכוחו, כדי לא ליצור מצב שארגון מחבלים סוג ד' יצליח,

לגרום לרבע מיליון תלמידים לא ללכת לבתי-הספר ולמיליון אנשים להיות במקלטים.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. אה, ניצן הורוביץ קודם,

אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה, עמיתי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאני מדבר בנוכחותך כאן כדי לפנות אליך באותה סוגיה שזכתה לכותרת המוטעית,

"רפורמת המרפסות". הכותרת הזאת מוטעית מכיוון שכפי שאתה, אדוני ראש הממשלה, יודע היטב, לא מדובר פה ברפורמה, מדובר פה במהפכה. לא מדובר פה במרפסות, מדובר פה במשהו מרחיק לכת, שמשנה באופן יסודי ומרחיק לכת את המשטר התכנוני במדינת ישראל. אדוני ראש הממשלה, המהלך הזה של חוק חדש של התכנון והבנייה רחוק מאוד מלהיות פתרון למה שצריך בתחום התכנון והבנייה, ויש בעיות בתחום התכנון והבנייה. יש בעיות, יש מה לשפר, יש מה לשנות. ממצוקת הדיור בתל-אביב, חיפה וירושלים ועד הכפרים הלא-מוכרים בנגב, יש הרבה מה לשנות במערכת התכנון. אבל זה לא מה שאתם מציעים. אתם מציעים חוק בעייתי ומסוכן, חוק שפוגע בדמוקרטיה, פוגע בזכות ההתנגדות של הציבור, פוגע בייצוג הציבור, פוגע בזכויות הערעור. אז מה אתם רוצים, שאנשים לא יערערו במוסדות התכנון וישבו בבית? הם ילכו לבתי-משפט, ואז תגידו: עומס בבתי-המשפט. החוק הזה הוא חוק בעייתי מבחינה חברתית. אין בו פתרונות דיור אבל יש בו ערוצים מסוכנים מאוד לתועלת של נדל"ניסטים ואינטרסים צרים. החוק הזה בעייתי ברמה הכלכלית. בידי יש לא מעט חוות דעת שמראות שהתוצאה של החוק הזה תהיה עלייה במחירי הדירות בישראל. החוק הזה פוגע בשלטון המקומי, הוא מייצר שתי רמות שונות של שלטון מקומי בישראל. עיריות עשירות כמו תל-אביב יפו, למשל, תוכלנה לנהל את עצמן, תקבלנה הרבה זכויות והרבה מעמד. אבל רוב הרשויות המקומיות בישראל יאבדו את כל הכוחות שלהן, שיישאבו לחור שחור שנקרא "הוועדה למילוי תפקידי ועדה מקומית". אותה ועדה ממשלתית חדשה בעצם תבוא במקום השלטון המקומי הנבחר הדמוקרטי בניהול התכנון המקומי. זה כמובן דבר בעייתי מאוד. החוק הזה, אדוני ראש הממשלה, הוא חוק שמאיים על הסביבה. הוא הורס את המנגנון שהגן בעבר על השטחים הפתוחים ולא מציע לו חלופה. אדוני ראש הממשלה, אני יודע שיש בינינו ויכוח קשה על גבולותיה של המדינה, אבל נדמה היה לי שכולנו מסכימים שאין לנו ארץ אחרת ובוודאי הארץ הזאת שישנה לא יכולה להיות כר ניסוי לניסויים תכנוניים כל כך בעייתיים. אדוני ראש הממשלה, סיעתי ואני הגשנו יותר מ-1,000 הסתייגויות לחוק הזה. אני רוצה לומר לך שממש לא מדובר פה בפיליבסטר. אני מנמק את ההסתייגויות האלה בוועדה שעוסקת בתחום הזה. ההנמקות הן מאוד ענייניות. לצערי הגדול, אני לא מקבל תשובות. אני הייתי מצפה ומקווה שלפחות אולי אתה תתפנה לקרוא כמה מההסתייגויות האלה ולבחון אותן. אחת הבעיות, מעבר לוויכוחים הערכיים, יש בינינו ויכוח של השקפת עולם, אין לי שום יומרה לנסות לשכנע אותך לאמץ את השקפת עולמי. אני מבין שיש בינינו ויכוח אידיאולוגי וערכי והוויכוח הזה הוא עמוק ויסודי אתה בהשקפתך ואני בהשקפתי. אבל מעבר לזה, אדוני ראש הממשלה, החוק הזה מעורר התנגדות עצומה ברמה המקצועית. אנשי מקצוע מכל הכיוונים: שמאים, אדריכלים,

עורכי-דין חושבים שיש פה בעיה מאוד מאוד רצינית באופן שבו הדברים מנוסחים. אתם רציתם לבנות רפורמה שתפשט את הדברים, אז במקום חוק של 200 סעיפים יהיה לנו חוק של יותר מ-600 סעיפים. החוק הזה הוא בעייתי. אני מנצל את ההזדמנות, אדוני ראש הממשלה, כשאני ניצב כאן ואתה שומע את דברי, כדי לפנות אליך, לעשות פסק זמן, לקחת את התקופה שנותרה לנו במהלך הפגרה הקרובה ולעשות דיון בדרגים המקצועיים בתוך הממשלה ועם הגורמים הציבוריים אחרים, לבחון את החוק הזה מחדש בצורה רצינית וראויה ולהביא לנו במושב הקיץ חוק שבאמת ישפר את המצב ולא יהפוך אותו להרבה הרבה יותר גרוע. תודה רבה. אני מאוד מודה לחבר הכנסת דב חנין. רבותי, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ואחריו, אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה. לפני בערך שנתיים עמדת כאן והצגת את חוק התכנון והבנייה שעכשיו הכנסת נמצאת בשלבים הסופיים שלו. אתה הצגת כאן שורה של עקרונות שלגופם אני הסכמתי לחלוטין ורבים הסכימו: לפשט את ההליכים, לקצר, לייעל, לאפשר לאזרח הקטן לסגור את אותה מרפסת כמה שיותר מהר. אבל, אדוני ראש הממשלה, אני לא בטוח שאתה מודע למה שצמח מאותם עקרונות כלליים שאתה הצגת. לכנסת הגיע חוק עצום בהיקפו, שדרגים מקצועיים, אפילו אני לא אגיד דרגים מקצועיים, כי אני שמעתי כמעט את כל נציגי כל משרדי הממשלה בוועדה שהביעו התנגדות לחוק הזה. אבל דרגים מקצועיים מסוימים, אולי אפילו פקידים בודדים, שלקחו את אותם עקרונות כלליים שאתה הצבת כאן ושאני מסכים להם, אכן יש בעיה קשה ברישוי, יש סחבת נוראית, מטרטרים את האזרח. אבל בין זה לבין החוק שעומד בפנינו אין הרבה דמיון. החוק שעומד בפנינו, כמעט כולו לא נוגע להליכי הרישוי, הוא נוגע לפרויקטים של תכנון לטווח ארוך: פרויקטים של תשתיות, של שכונות, נושאים של כבישים, של מפעלים, דברים כאלה שגופי התכנון מתכננים לאורך שנים רבות. אני לא מבין מדוע בתכנון ארוך-טווח מוציאים מהחוק,

נושא של ייעוץ בנושא בריאות, השפעה על הסביבה, תסקיר חברתי, תסקיר כלכלי. מה בין זה לבין הרישוי של אותה מרפסת? לכן, אדוני ראש הממשלה, אני אומר לך את זה באמת כי אני מעריך אפילו את הכוונה הראשונית שאִתה באת לכנסת ושאכן עונה על בעיה שקיימת בארץ. יש סחבת, ואת הסחבת הזאת צריך לפתור, הרישוי, צריך בו לטפל ואנחנו מסכימים. אבל זה רק חלק קטן מאוד מהחוק. החלק הגדול בחוק נוגע בדברים אחרים לחלוטין שגורמים, אם החוק הזה עובר, לכאוס במערכת התכנון. יושבת בוועדה קואליציה מקיר לקיר שכמעט לא רואים אף פעם בכנסת. יושבים שם ראשי ערים, שמאים, עורכי-דין, ארגוני בריאות, ארגוני חברה, ארגוני סביבה. ממש לא אנשים שהם כוס התה שלי או המחנה הפוליטי שלי. זה מדהים לראות, כולל נציגי משרד הממשלה, אם תחבורה,

בריאות, תשתיות, תמ"ת, שמתנגדים באופן עמוק לחוק. אני אדגיש, כולנו ממש לא מתנגדים אלא אפילו תומכים בייעול ההליכים. אבל החוק הוא לא על ייעול ההליכים. החוק הוא למעשה, אם ינסו ליישם אותו, ראשית יסרבל את ההליכים משום שהוא חוק שמונה יותר

הוא יותר גדול מחוק התכנון והבנייה הקיים. זה דבר אחד. דבר שני, הוא גורם לכשלים מאוד חמורים. בנושא של שיתוף ציבור, למשל. מדוע מוציאים כמעט את כל נציגי הציבור מכל גופי התכנון? מה, יש לגופי התכנון משהו להסתיר? האם רוצים להעביר תוכניות שהן תוכניות לטווח מאוד ארוך, אגב,

אני ואתה כבר אולי לא נהיה כאן ועדיין הדברים ימשיכו להתגלגל. אני מבקש לסיים.

ואני פונה אליך, אדוני ראש הממשלה. עוד לא מאוחר מדי, יש זמן, יש הרבה ידע וניסיון שנצברו בוועדת הפנים בשנתיים האחרונות בדיון על החוק הזה. עד ההצבעה בכנסת ניתן לחשוב לעומק על הדברים ולתקן לפחות חלק מהליקויים הקשים שמונחים לפנינו.

תודה רבה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. בבקשה, חבר הכנסת אורי אורבך.

חבר הכנסת רוברט אילטוב. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי הכנסת, אני רוצה לדבר, ברשותכם, על נקודה קטנה ומציקה מאוד שקשורה לישיבות ההסדר. עם ביטול חוק טל על-ידי בית-המשפט העליון נשפך התינוק יחד עם המים. בתוך חוק טל המבוטל יש סעיף 9 המעגן את מעמדן של ישיבות ההסדר. ברגע שבוטל חוק טל בעצם בוטל התוקף החוקי של ישיבות ההסדר.

אם לא ייפתר המשבר הזה, בספטמבר הקרוב לא יהיה הסדר. בניגוד לחברה החרדית שם אין הסדר עם הישיבות אלא יש הסדר דחייה של "תורתו אומנותו" של החייל הבודד, ישיבות ההסדר הן ישיבות הסדר. אדוני ראש הממשלה, בלי להשתמש בעולם, יש בעיה נוספת. נגיד שצריכים להתגייס באוגוסט. האם צה"ל ערוך בכלל לסיטואציה החדשה? בלי כל ספק שאנחנו מתעלמים, דבר,

אבל יש שוני, אני רוצה לעמוד בקצרה על השוני פה,

אני מבין על מה אתה מדבר.

על השוני המהותי בין בחור חרדי לבחור ציוני-דתי. אדוני ראש הממשלה, בלי להשתמש בדימויים מעולם העופות, אם זה נראה כמו משבר, ואם זה מתנהל כמו משבר, ואם כולם אומרים שזה משבר, זה משבר. הייתי מצפה ממך, השנון בין חברי הכנסת, שתמצא משל אחר. יש משפט בתלמוד שאומר: תלמידיך אנו, מימיך אנו שותים. כל דבר שננסה להתחרות, זה פשוט ייחשב כחוצפה וכמורין הלכה בפני רבם. ולכן, אין לנו אלא לצעוד בנתיב שסללו לנו רבותינו. אני פשוט הולך על ההדהוד של המשל הנאצל על הברווז על דבר שהוא ברמה, בדיוטה תחתונה יותר,

פשוט כדי לא להחציף פנים. אבל פה מדובר במשבר עתידי קשה מאוד, משום שההבדל בין נער חרדי לבין נער ציוני-דתי, שההסדרים עם החרדים הם הסדרים עם אלה שלא רוצים לשרת, ואילו ישיבות ההסדר זה הסדר עם אנשים שרוצים לשרת, שמשרתים. שמשרתים, ורוצים לשרת, זה חלק מהאתוס שלהם, ואז מוצאים את ההסדר איך לא ייפגע לימוד התורה, אורח החיים הדתי שלהם, ועוד דברים שאין סיבה שהצבא יפגע באורחות החיים. עכשיו, מה יקרה? מגיעים צווים לאנשים, לבתים שלהם. נגיד שלא יהיה ההסדר הפוליטי. הנער החרדי לא יתגייס לצבא בספטמבר או בפברואר הבא כי לא יגייסו אותו בכוח, בבני-ברק. אז הוא ייחשב עריק, הוא ייחשב משהו אחר, לא יקרה לו שום דבר, כי כל החברה שלו לא תתגייס. אבל הנער הציוני-דתי בכיתה י"ב, בכיתה י"א, אם לא יהיה לו הסדר עם ישיבת ההסדר אז הוא יתגייס. אני לא רואה בזה דבר רע שאנשים חלילה מתגייסים, אבל הזכויות שלו ייפגעו.

החברתית והפוליטית שיש לנער חרדי. ולכן אני אומר: אדוני ראש הממשלה, הפרד ומשול, משול והפרד. הפרד בין הישיבות החרדיות וההסדרים שיהיו בחוק טל לבין חוק מיוחד לישיבות ההסדר ולישיבות הגבוהות הציוניות, ששם מתגייסים לצבא, באיחור מסוים של שנה,

אבל הם מתגייסים למסלולים מלאים. והעובדה שהחרדים או חלק מהם מנצלים את העובדה, בוא נראה אתכם עכשיו עושים לנו משהו, כי נגעת בנו? אז יש לך בעיה עם ישיבות ההסדר, לזה אנחנו,

כמפלגה ציונית-דתית לא נסכים. או לפתור את הבעיה של כולם, או לפתור קודם כול את הבעיה של אלה שרוצים לשרת ומשרתים. למה לא תגיש הצעת חוק פרטית? הגשנו הצעת חוק. חבר הכנסת זבולון אורלב, אני ויריב לוין, יש הצעת חוק של דודו רותם. ואכן, שר המשפטים אמר, זה המחר של הממשלה: נדחה בחודשיים. עוד חודשיים, עוד שבועיים. אם טובים אתך, זה נדחה בשבוע. אבל המלה "נדחה" היא יסוד מוסד בעבודתה של הממשלה. ומהבחינה הזו, עבודתה של הממשלה מעוררת דחייה. במקום לפתור את הבעיה מעוררים דחייה ואומרים: תבוא מחר. עד אז? או שהפריץ, או שהכלב, ואני לא רוצה שוב לחזור לעולם דימויים מבעלי-החיים.

הפרד ומשול, משול והפרד בין שני התחומים החשובים הללו. תודה רבה. חבר הכנסת נסים זאב, אתה תהיה אחרי אילטוב, כי כבר קראתי לו,

חבר הכנסת נסים זאב, אני מכיר אותו, את נסים זאב, הוא מוכן גם אחרי אחרים. אני מוכן לסמוך על ראש הממשלה אם זה ניתן. אין לו שום בעיה.

יושב-ראש הכנסת, כבוד ראש הממשלה, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, בראשית דברי ברצוני לחזק את תושבי הדרום על העמידה האיתנה שלהם, לחזק את ידם במצב שהם נמצאים שם, שהם מותקפים ללא שום קשר וסיבה, רק בהיותם יהודים ותושבי ישראל. כבוד היושב-ראש, זו לא פעם ראשונה שאנחנו מתבקשים ב-40 חתימות של חברי הכנסת, וכרגיל, רוב החברים שיושבים באולם הם חברי הקואליציה, דווקא אלה שלא יוזמים את הדיון הזה. לצערי המשחק חוזר, אבל זה חלק מהמשחק ואנחנו מקבלים אותו. תשנו את החוק.

אנחנו מקבלים אותו בהכנעה, זוהי הדמוקרטיה הישראלית. אבל אני רוצה להגיד שכל הטענות שמועלות פה ב-40 החתימות האלה אין להן שום בסיס ושום קשר למציאות, כי ראינו את התוצאות שצה"ל עשה, אנחנו ראינו את היירוט של הטילים, אנחנו עקבנו בדאגה אחר ביטחונה של מדינת ישראל. ואני רוצה לחזק מפה את ראש הממשלה בפעילותו ובהחלטותיו, אבל אני חושב שאם היינו נותנים יד חזקה יותר, זה אפילו היה מועיל יותר. אבל גם ממה שהיה, אני רוצה לחזק גם את ראש הממשלה וגם את שר הביטחון. הפעילות היתה מאוד נקודתית, מאוד יעילה, ואני חושב שפה, במאזן הזה, מדינת ישראל וצה"ל עשו את עבודתם נאמנה. ואני חושב שאין מקום להעלות את הנושא הזה שיש כישלון בנושא. מבחינת המצב הכלכלי, מבחינת המצב הכלכלי והחברתי, שלדעתי קשורים זה בזה, אני חושב שמדינת ישראל מתמודדת עם מצב גיאו-פוליטי לא פשוט, עם מצב כלכלי גלובלי לא פשוט. יש האטה חריפה מאוד בארצות-הברית ובאירופה, שני השווקים שמדינת ישראל תלויה בהם, ולמרות זה מדינת ישראל ממשיכה בפיתוח הכלכלי, בפיתוח המדעי, ואני חושב שגם לטענות האלה והדרישות האלה שהיו פה,

לכן אני, כיושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, דוחה את הטענות שיש כישלון. אני חושב שהממשלה פועלת, וכשיש ויכוחים בתוך הממשלה אנחנו יודעים להתמודד עם הוויכוחים. ויכוחים לא פשוטים, אנחנו יודעים לנהל אותם. אני מודה לכולם.

תודה רבה ליושב-ראש סיעת ישראל ביתנו

חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת נסים זאב כל כך חיכה באיפוק. אני אתן לך לדבר עד שראש הממשלה יחזור, אדוני,

לא,

אתה עולה לבמה, עד שראש הממשלה יחזור אני, אתה שובה את כל תשומת הלב. אתה רואה? הנה, ראש הממשלה ממתין. אבל כמובן אנחנו נאפשר לו, אדוני ראש הממשלה, אדוני כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אז אני אומר משהו ממגילת אסתר, אדוני, ראש הממשלה, ויש שאלה ותמיהה גדולה: גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בבית המלכות אשר למלך אחשוורוש. בשביל מה היא צריכה משתה נשים? קודם כול לא היתה הדרת נשים.

עשו עזרת נשים בנפרד, ואחשוורוש עשה עם השרים, ושתי עשתה הדרת גברים. אתה לא הבנת מה היא רצתה. נסים, כמה שנים. אבל למה היא היתה צריכה לעשות משתה, אשתו של המלך אחשוורוש? אדוני ראש הממשלה, אחשוורוש, היו לו שני חדרים. חדר אחד שהיה שייך רק לו בלבד, וכשהוא היה עם שריו הוא היה,

בחדר שתמיד היה מארח בו את שריו. חצי שנה הם עשו את המשתה.

אדוני ראש הממשלה, איזה תרגיל עשתה לו ושתי. כשהוא עשה משתה בחדר עם שריו היא נכנסה לחדר הפנימי יותר וקראה לכל נערותיה וחברותיה, ואמרה: מי הוא בכלל, אחשוורוש הזה?

בת מלך, סבי הוא מלך, בלשאצר ונבוכדנצר, ויש לי כל שושלת היוחסין שלי. ומה הניע אותה לעשות משתה? זה הגאווה שלה. היא לא יכלה לחשוב לרגע שהיא צריכה להצטרף,

ותראה מה קרה לה בסוף. זה מה שקרה לאופוזיציה, אדוני ראש הממשלה.

אמרת לאותה מלכה, מה שאלתך ויינתן לך מה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש, מה שאת רוצה, אבל היא אמרה: לא, אני לא מוכנה לשום תנאי, אני אקבע לעצמי את האג'נדה שלי, ואני רוצה להיות במקומך, וזה בעצם מה שהכשיל אותה. אז עכשיו הם באים פה להתלונן?

אני לא יודע איפה הם, כנראה הם נמצאים בבית המשתה. אדוני היושב-ראש, אתה חושב שהדרישות של אחשוורוש היו לגיטימיות. אני חושב שכן, אה, אוקיי, באותה תקופה כן. אני רוצה להבין, אדוני היושב-ראש, איך יצא לנו אותו הדגן מן הגורן, אותו מאיר דגן, כאשר אדוני ראש הממשלה, אני מחזק את ידיו. ואנחנו זכינו בך, אדוני ראש הממשלה, שאתה עמדת מול העולם בקומה זקופה, ייצגת את עם ישראל בגאון ובעוז, והצלחת לשכנע את אובמה סוף-סוף שהסכנה האירנית, הפתרון זה לא בחיבוקים עם אחמדינג'אד. התשובה היא שאמריקה היום מבינה, אובמה מבין, שהסכנה לארצות-הברית היא הרבה יותר גדולה מלמדינת ישראל. אירן לא מחפשת את מדינת ישראל, אף שההצהרה הפורמלית שלה היא כלפי מדינת ישראל. אבל איך יכול להיות, באותן שעות, באותם רגעים שראש הממשלה עומד כחומה בצורה בוושינגטון, אתה שומע את מאיר דגן אומר בריאיון טלוויזיוני שיש היגיון בדרכו של אחמדינג'אד. איך יכול להיות דבר כזה? איך ראש המוסד לשעבר מצדיק איזו מדיניות, אפילו הקריינית שם התפלאה, היא חשבה שאולי היא לא שומעת נכון. איך גידול כזה כמו גדעון לוי, שהוא, אדוני היושב-ראש תסלח לי, אומנם כתובים שם הביטויים הכי קשים, אני לא רוצה אפילו לקרוא, אבל אפילו השמאלן הרדיקלי ביותר לא יכול לקבל הערצה כל כך רבה כמו שהאיש הזה, שהוא עיתונאי ישראלי, מקבל מאותם אויבי ישראל, אותה אהדה. כפי שאנחנו יודעים, בישראל של היום ישנם מאות אנשים שמבקשים לשכנע את העולם שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, שחיילי צה"ל הם פושעי מלחמה, שציונות היא גזענות, והם מגיעים לכל מקום בעולם ומנסים להפעיל לחץ בין-לאומי כדי לשכנע את העולם, כדי להכניע את עם ישראל. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, איך יכול להיות שאותם אנשים שינקו פה את הציונות במדינת ישראל נהפכו להיות האויבים הכי קשים של עם ישראל? מאיפה יצאו הקוצים והדרדרים האלה, מהיכן הם צמחו? האביב הערבי, אדוני היושב-ראש, והטלטלה במזרח התיכון מחזקים אותנו יותר ויותר שהאשליה שהיתה לנו שאולי המזרח התיכון הולך לקראת דמוקרטיזציה, עוד מעט יקומו משטרים דמוקרטיים, היום ברור שזה אשליה, אולי זו משאלת-לב ולא מעבר. התרבות הפוליטית הערבית, היא תישאר כפי שהיתה. עניין של חופש ביטוי, זכויות אדם, אנחנו רואים שהתנפצו. המאבקים העדתיים המרים והעקובים מדם בין הסונים לבין השיעים בעירק, בבחריין, בין המוסלמים לקופטים במצרים, ראינו את הרצח שהיה, כל יום שוחטים ילדים, נשים, בסוריה, כל יום 100 מהם נרצחים. מי מחברי הכנסת הערבים קם ומזדעזע? כבוד ראש הממשלה, הוא כבר לא מדבר אליך יותר אז אתה יכול. הצבועים שלנו יושבים בבית הזה. לא אכפת להם מהדם הסורי שנשפך כמים, אבל איזה ילד פלסטיני שלקחו אותו כחומה, כמגננה, ואנחנו,

צר לנו על כל ילד פלסטיני וכל אזרח פלסטיני שנהרג ברצועה, ומה לעשות, במלחמה כמו במלחמה, אז נהרגים גם אזרחים, אבל זה מה שמוביל את חברי הכנסת הערבים לצאת בהתבטאויות קשות, שטניות, נגד מדינת ישראל משפט אחרון. והעולם שותק. אדוני היושב-ראש, רק דבר אחד צריך להבין. מי שמוביל היום את הרחוב הפלסטיני זה "הג'יהאד האסלאמי". ותתארו לכם איזה אסון היה קורה אם היינו ממשיכים במתווה המדומיין של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, מה הסכנה הגדולה שהיום היתה עלינו, איזה אסון היה לנו,

להחזיר את יהודה ושומרון, רחמנא ליצלן. ניצלנו. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מסיים, נושא הילידים, צריך לעורר את זה בכל מצב, בכל רגע בעולם כולו. הזכויות שלנו, המקומות, היישובים שממשלת ישראל שלחה אליהם את אותם אנשים, שלדעתי הלכו בשליחות הממשלה הזאת, נסים, אני כבר מסיים, סליחה. אני פשוט מדבר במקום ג'מאל זחאלקה,

אבל היינו יכולים לקצר בפרשת אסתר, הוא אמר לי שהוא מוותר,

חשבתי שאדוני נותן לי גם את שלוש הדקות שלו. בינתיים, אתה יכול לסיים.

אדוני היושב-ראש, הנושא ההסברתי הלקוי שלנו, חייבים לחזק אותו. וה-J Street הזה, עוכרי ישראל, משרד החוץ חייב להחרים אותם, אין להם מקום, רק בקדימה. רק בקדימה יש להם זכות להיות, לבקר, תודה רבה.

הם האורחים שלכם. הם אויבי ישראל, שאתם מחבקים אותם. תודה רבה. אני מאוד מודה לחבר הכנסת נסים זאב. חברת הכנסת עינת וילף, רק ראש הממשלה צריך לצאת, את יכולה לעלות לדבר, זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר גמור. חברת הכנסת וילף, בבקשה.

אבל אין אדם יכול להימצא בשני מקומות בו-זמנית. בבקשה.

עד אז את יכולה להרחיב. אז עד אז אני יכולה סתם, אז אתה יודע מה,

אני אתייחס למה שאמרת על J Street, מאחר שראש הממשלה לא פה. לא, הוא יצא, בסדר, כשיחזור אני אתחיל, מאה אחוז.

אני חושבת שמאוד לא נכון ומאוד לא בריא שמעל הבמה בכנסת ישראל אנחנו לוקחים ארגון יהודים, שמגדיר את עצמו ציוני ופרו-ישראלי, ומשתמשים בביטויים שאתה משתמש בהם. יפה

אתה יודע שאנחנו שותפים למאבקים רבים בתחום ההסברתי,

אבל אחד הדברים שאנחנו חייבים ללמוד לעשות כאן בכנסת ישראל זה להכיל ארגונים שרוצים לבקר,

הם עשו טעות, אני מסכימה אתך, זה היה דבר מכוער ומגעיל, אבל הם עשו טעות, הם התנצלו על כך, התנצלו על הנושא של הרג האזרחים, אחרי לחץ שנעשה, הם הודו בטעות, ובסדר,

החבר'ה שלך אומרים, מודה ועוזב. הם התנצלו, הם הודו בטעות, גם אני קיבלתי היום מכתבים אלי בנושא הזה, זה היה דבר לא ראוי, אבל מעבר לכך,

קודם כול אני חושב שבאמת רשאי גם בעולם היהודי כל אחד לחשוב כדעתו,

אבל מה שנאמר, הם אמרו שאנחנו לא יכולים לחשוב כדעתנו. אבל כאשר את אומרת "מודה ועוזב ירוחם", זה קודם כול בא אחרי משפט שאומר "טובל ושרץ בידו", זאת אומרת, מתי הוא יכול להיות מרוחם? כאשר הוא עוזב, עוזב ואז אומר: מודה ועוזב, בהחלט ירוחם. והם עזבו.

את אותה טענה, אבל הם, חד-משמעית.

כדאי להם שלא יאחזו,

כי אני חושב שגם חבר הכנסת נחמן שי, בדיוק כמוני, הזדעזע מהאמירה שהם אמרו, כולנו שותפים. לא צריך לומר עוכרי ישראל, אבל אנחנו הזדעזענו. וגם הבהרתי להם את זה, אבל, מאה אחוז. אני יחד אתך, מסכים. תראה, זה דבר בלתי אפשרי כמעט ששלושתנו מסכימים על אותו דבר. יש ועדת משנה, כן, כולנו שותפים לנושא הזה.

אני הרבה פעמים נפגשת עם J Street ואומרת להם: תראו, כדי שיהיה דיון יותר רציני אתכם ולא רק חברי אופוזיציה יבואו למפגשים שלכם, שבעיני זה לא דבר רצוי, אתם צריכים לקבל על עצמכם שני כללים. הראשון, אתם לא יכולים לנהוג בשום דרך ולנקוט מדיניות שמרמזת או שממנה משתמע שאתם לא סומכים על בחירתם של אזרחי ישראל. אתם לא יכולים לנקוט מדיניות שאומרת: הממשלה הנבחרת של מדינת ישראל, של אזרחי ישראל,

ביקורת, בסדר, אבל שום צעד שהולך בכיוון הזה. דבר שני, הם חייבים לקבל אחריות למי שמשתמש בשם שלהם, בבית שלהם, במסגרת שלהם, כדי לקדם רעיונות וקמפיינים ומעשים שבינם לבין תמיכה במדינת ישראל אין דבר וחצי דבר. לצערי, הם עדיין לא מוכנים לקבל על עצמם את שני הכללים, בעיני המאוד-ברורים והבסיסיים הללו, ועל כך אני ממשיכה לשוחח אתם ולנהל משא-ומתן, וראוי שהם יקבלו את הכללים האלה. אבל בסופו של דבר,

גם ככנסת, הייתי עכשיו גם באנגליה, הם מנהלים דיון מאוד רציני בגבולות הביקורת על ישראל בתוך הקהילה היהודית, היום זה אחד הנושאים המרכזיים בכל הקהילות היהודיות. אנחנו בכנסת ישראל צריכים ללמוד גם להכיל את השינויים, כמו שאנחנו יודעים להכיל אותם בינינו ולראות בעם היהודי חלק מאתנו בנושא הזה, אבל גם לדעת להעמיד קווים אדומים ברורים שבתוכם מתקיים הדיון הזה. הנושא של ההודעה, ההתנצלות, זו היתה דוגמה לקו אדום ברור. הדברים נאמרו והם התנצלו, וככה אנחנו צריכים להמשיך. אתמול היה דיון אצלנו בוועדה, בוועדת המשנה ליחסי ישראל והעולם היהודי, וגם שם התבהר שאין בעיה של ירידה בקשר של צעירים יהודים עם ישראל, אבל שהקשר עם ישראל הפך הרבה יותר פוליטי מבעבר. בעבר הקשר עם ישראל היה תמיכה בישראל, נקודה. עכשיו הקשר עם ישראל הוא מאוד פוליטי. אנשים מעורבים בעמדות שקשורות בשמאל ובימין, בתמיכה בעמותות שמאל ועמותות ימין.

היה מאוד מעניין לגלות אתמול שהכסף שהולך לעמותות השמאל והימין מהעולם היהודי, שווה. גם זה היה מעניין. אבל זה הרבה יותר פוליטי ממה שזה היה בעבר ואנחנו צריכים לדעת להכיל את זה, כי זו הדרך להבטיח את המשך הקשר עם ישראל. החוזה שבו רק יתמכו, לא יבקרו, לא יגידו כלום, לא יכול להמשיך. אנחנו רק צריכים לדעת לנהל את הדיון הזה בתוך קווים מאוד ברורים, שאנחנו עוזרים להגדיר ושהקהילות היהודיות עוזרות להגדיר. אז זה לנושא הזה. עכשיו, סתם ננהל שיחה חופשית? את יכולה לדבר, אני אתן לך כשראש הממשלה יהיה פה שלוש דקות מלאות. כן, מקסימום אני אחזור על זה. אני רק רוצה לחזור ולהוסיף על הנושא של חוק תכנון ובנייה, זה פחות הנושא היום, אבל אני מאוד תומכת בעמדה, וגם מה שתיארת,

הקואליציה שנוצרה היא מאוד מוזרה. הרבה מאוד אנשים שתמכו בכוונתו הראשונה של ראש הממשלה אומרים: הכוונה מצוינת, הרעיון מצוין, צריך להקל את התהליכים. הם אומרים שכל קשר בין החוק לבין מה שהיתה הכוונה, אין קשר. אני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו, כמחוקקים, צריכים ללמוד, שהרבה פעמים אנחנו מתחילים עם כוונה מסוימת עם חוק, בדרך הוא עובר הרבה שינויים, עד שאנחנו לא מכירים אותו כבר בצד השני. אנחנו צריכים לפעמים לדעת לוותר ולהגיד: יהיה פחות חוק שרשום על שמי, פחות ברשימה המתארכת של חוקים, ובלבד שהכוונה הראשונית תתאמת. את זה אני גם אציג לראש הממשלה. אני חושבת שזה מאבק שמאוד חשוב לנהל אותו, דווקא מפני שנוצרה קואליציה שאומרת, אני לא מדברת על אלה שהתנגדו מראש לכוונת ראש הממשלה, אבל אלה שתמכו בכוונת ראש הממשלה הם עצמם אומרים שהחוק החדש אין קשר בינו לבין הכוונה הראשונית. גם בנושא הזה, אף אחד מאתנו לא אוהב לא להבין את החוקים שהוא חותם עליהם, ונראה שבמקרה הזה לא תהיה ברירה, ונראה שאף אחד לא יבין את החוק הזה. אז גם זה דבר שרצוי לא להגיע אליו, שחוקים יהיו ארוכים עד מאוד ואנחנו לא נוכל להבין במה מדובר. טוב, עוד מישהו רוצה להציע נושא לדיון? נכריז על הפסקה. אין ברירה. נברך את רונית על החוק שלה היום, על ספרי לימוד, על השאלת ספרי לימוד?

על הנושא הקודם שדיברת, שיש דברים בולטים מאוד שאולי כדאי להביא לידיעת השולחן הפנימי, לידיעת כולם, במה מדובר. יש דברים שהם כורח, שאולי הוא לא טוב, אבל לא יכולים לגנות אותו משום שהוא כורח, ויש דברים שבאמת צריכים להבין על מה אנחנו הולכים להצביע. בהחלט יש מקום להאיר את עיניהם, כי אני לא בטוח שכל אחד מבין בדיוק את הניואנסים של כל סעיף וסעיף והמשמעות שלו כאשר באים ורואים את זה במסגרת המכלול. כי הרי 100 הסעיפים הראשונים קשורים גם ב-100 האחרונים והדברים מעורבים אלה באלה. והנה יושב-ראש ועדת הפנים נמצא פה, וגם הוא ודאי היה מודאג מחלק מהדברים, וחלק מהם הוא אפילו שיפר במידה רבה. אבל אם יש לאנשים דברים, שמעתי את חנין וראיתי שראש הממשלה אמר לו: תביא לי את הדברים העיקריים שאתה חושב. תשמע, יכול אדם לראות ולומר: ראיתי ובכל זאת אני רוצה כך. הכנסת מכריעה ומחליטה. אבל כדאי שאם יש דברים בולטים לעין, למשל אם אנחנו רוצים למנוע איזה תופעות שהיינו עדים להן בהיסטוריה של הבנייה בירושלים או בארץ, ואנחנו חושבים שהחוק הזה ימנע אותן, יכול להיות שהחוק הזה רק יעודד אותן. הדברים האלה צריכים להיות לנגד עיני כל המצביעים ובוודאי נגד עיני הממשלה אשר יזמה אותו.

אתה כנראה תהיה האדם היחיד במדינת ישראל שמכיר את החוק ומבין מה הוא אומר. יש עוד כמה חברים,

לא,

חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת ניצן הורוביץ בקיאים ומתמצאים בחוק לפני ולפנים יחד עם חבר הכנסת אמנון כהן. יש עוד כמה שאני, יפה, אני שמח לשמוע. אני יודע שהדיונים הם מאוד סוערים ומאוד מעניינים. חבר הכנסת חנא סוייד מאוד מבין בחוק הזה. ובכן, אני לא יודע מדוע בושש ראש הממשלה לחזור לאולם, אבל אנחנו נמתין עד שהוא יחזור, משום שב-40 חתימות ראש הממשלה משתתף בכל הדיון, ואני לא אקפח אחד מחברי הכנסת שידבר כאשר ראש הממשלה לא נמצא. אלא אם כן חברת הכנסת רונית,

ודאי שלא, אני כל כך רוצה לדבר,

אם היית מסכימה לדבר בלי שהוא נוכח, אז הייתי מבקש מחברת הכנסת עינת וילף לרדת, לפנות לך. קיבלתי את הצעתו של זאב בילסקי, הנה ראש הממשלה. למה לנסות לעשות פהlottery ? הנה, ראש הממשלה נכנס, אפשר לקזז, כן, ודאי שלא. לא, לא, הוא לא קיזז, לא לדאוג.

מרגע זה שלוש דקות היא תדבר, אם כי היא פנתה אליך בעניין חוק התכנון והבנייה. היא ציינה והביאה, אני אחזור על זה. את תוכלי לומר מה שאת רוצה. בבקשה, חברת הכנסת וילף, שלוש דקות, לא יותר. תודה רבה לך. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת וכבוד ראש הממשלה, שני דברים בקצרה. ראשית, לגבי חוק התכנון והבנייה, אני חייבת להגיד, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים שכוונתך הראשונה לגבי החוק היתה מעולה,

הם אומרים שהקשר בין מה שרצית, אמר את זה גם דב חנין פה. לבין מה שעומד לצאת, לא בהכרח קיים. עכשיו, אתה יותר מאחרים מכיר את הביטוי sunk cost ושהנטייה להתייחס לעבודה שנעשתה ואז כתוצאה מזה לקבל החלטות, היא לפעמים בעייתית. הייתי מציעה לנצל את הפגרה, אולי בכל זאת לאפשר לבדוק מסלול מקביל, חוק יותר פשוט, שהוא יותר קרוב לכוונה הראשונה שלך, כי דווקא כשאני מקבלת מהתומכים בכוונות שלך את האמירה שהחוק אינו משקף את כוונתך, זה מה שמדאיג אותי, לא מאלה שהתנגדו לכוונה שלך. זה דבר שהייתי שמחה אם בכל זאת ייבדק בטרם ההצבעות. דבר נוסף, שמעתי אותך אומר באיפא"ק שלא תיתן יד, בשום מקום ובשום צורה, לאפליית נשים במדינת ישראל. חשוב לי להדגיש את זה פה, חשוב לי גם כמובן לשמוע את זה ממך שוב ושוב ושוב. יש המון דרכים, זה הדבר היחידי שאף אחד לא חושד בראש הממשלה. אני יודעת. דווקא מפני שאני יודעת שהוא ראש ממשלה,

לא, לא, שאף אחד, לא אמרתי, שאף אחד אמרתי. הוא לא התייחס אליך, הוא אמר לחשדנים. דווקא מפני שאני יודעת שאתה פמיניסט אני מבקשת שלא תיתן יד. יש המון דרכים. אנחנו היום חושפים את שלל הטריקים והשטיקים שבהם עושים שימוש כדי לנצל את חוקי מדינת ישראל כדי להפלות, ואני מבקשת שזה לא ייעשה. ובסוף לדבר העיקרי, אני רוצה לדבר כאן היום על דימויים ומעשים. הסיבה שאנחנו בקואליציה, תומכים בממשלה ותומכים בך, זה מפני שאנחנו אנשי מעשה ולנו חשוב הדברים שנעשים ולנו נמאס ולא ניתן יד לניסיון לייצר דימויים אגב, זה דבר אחד לייצר את הדימויים האלה בכנסת, זה דבר לגמרי אחר ללכת ולייצר את הדימויים האלה בחו"ל. לבוא ולדבר בחו"ל על הממשלה הזאת כממשלה שהיא קיצונית, מחרחרת מלחמה, אינה רוצה להגיע להסדרים, כשבפועל המעשים הם בדיוק הפוכים, זו ממשלה זהירה באופן שאני חושבת שלא היתה ממשלה כזאת. אינה יוצאת, לא למלחמות מיותרות, לא למבצעים מיותרים, כל תהליך נעשה בצורה מדודה וזהירה. התגובה שהיתה כאן למהפכות בעולם הערבי היתה תגובה ראויה, שקטה, להישאר מחוץ לעניין ולתת לפוקוס של העולם להיות בבעיות האמיתיות בעולם הערבי. ולכן, דווקא מפני שהמעשים הם נכונים, חשוב שאנשים יבינו שזה מה שיש כאן. וכשאנשים ילכו לבחור, גם בכם, גם בנו, אני מקווה שהם בסוף יבחרו מהראש ומתוך הכרה במעשים. ואני רק אסיים ואספר, שהמועמד לנשיאות האמריקנית, עדלי סטיבנסון, יצא פעם למסע בחירות ואמרו לו, אל תדאג, כל אדם הגון יבחר בך,

הבעיה היא שאני צריך רוב. אבל אני מאמינה שבסופו של דבר אנשים יבחרו מהראש, יכירו במעשים וגם הרוב יהיה. תודה רבה לחברת הכנסת עינת וילף. אני מזמין את חברת הכנסת רונית תירוש. ואחרון הדוברים, חבר הכנסת אלקין.

חבר הכנסת הורוביץ כבר דיבר ולכן הוא לא ידבר, הוא דיבר במקום חבר הכנסת גילאון. יש לך עוד שני חברי כנסת, חברת הכנסת רונית תירוש וחבר הכנסת אלקין.

אנחנו מייד נתקן את זה, נתקן את רשימת הדוברים. חבר הכנסת אילן גילאון לא דיבר משום שחבר הכנסת ניצן הורוביץ דיבר.

אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני ברוח המפויסת קמעה של חברת הכנסת וילף, אמשיך בנימה רגועה. יש לי עניין רב שראש הממשלה אכן יקשיב לדברים ואולי ילמד דברים שקורים במשרדי הממשלה השונים ואולי הוא לא יודע עליהם וחשוב שידע. ראשית אני רוצה, בשם כולנו אני חושבת, להסיר את הכובע, לחזק ולחבק את תושבי הדרום על עמידתם האיתנה ועל כך שהעורף לא נשבר, כי זה יכול היה להיות באמת נטל על הגופים המחליטים וטוב שיקבלו החלטות מקצועיות מבלי להיכנע לתכתיבים של עורף כזה ואחר. אז יש לנו עורף חזק ואנחנו מחזקים אותו ואני מקווה שאתם תקבלו את ההחלטות הנכונות. ראש הממשלה, אדוני, עסוק רבות בנושא אירן ומקדיש לנושא רבות, אבל חשוב, אף שהנושא של אירן ייגע בכל מה שקשור לחיינו,

ביום-יום שלנו יש דברים שקורים ואני חושב שרצוי שתדע מהם. יש לך הרבה משרדי ממשלה, יותר מדי משרדי ממשלה, ואולי באמת קשה לרדת לרזולוציות של כל משרד על אובר-עשייה שלו. דיברת על עשייה, אז יש עשייה אבל לפעמים יש overdoing במשרדים שונים, ואני אמנה אחד לאחד. אז נתחיל במשרד התשתיות, בעקבות דוח-ששינסקי הוקמה קרן גז. אנחנו בוועדת הכספים הסכמנו שלא ללחוץ על הממשלה ולתת לה אפשרות להביא מעצמה רעיונות היכן יושקעו הכספים של אותה קרן מתמלוגי הגז. יש לנו אפילו הצעות חוק, לי אישית יש הצעת חוק, יש גם לחברים נוספים כאן. הללו הוקפאו כרגע כי אמרו, הממשלה עוסקת בעניין, אבל תשובות לא קיבלנו. ואני חושבת שאם אנחנו מדברים על עשייה ועל אמינות, יש לנו בעיה קשה מאוד של אמינות שלנו כלפי הציבור. אז הנה דבר שהוא מאוד חשוב וההתערבות שלך בוודאי ובוודאי תוכל להועיל שם, היתה החלטת ממשלה, אני לא זוכר אם היתה החלטת ממשלה, היתה החלטה שלי, שאומרת

מבנה הקרן. התמלוגים עוד ייקחו שנים ארוכות. מה שעשינו, עשינו את המבנה בקבלת ההחלטה. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים היום, אני לא יודע מה יקרה עוד שבע או שמונה שנים, ושאלנו מי צריך להחליט. לקחנו בגדול את המודל הנורבגי, המודל הנורבגי בחקיקה. מה היתרון של חקיקה? שאתה מחייב לפחות את הממשלה הבאה,

בין שהממשלה הזאת מכהנת הלאה ובין שהיא צריכה את מהלך החקיקה, אתה צודק, גם אז יכול להיות, כי החלטת ממשלה אפשר, אני מציע לך לדבר עם פרופסור יוג'ין קנדל, דברי אתו, אני חושב שהוא יציג בפנייך את ההחלטה. אני מכירה את ההחלטה, אדוני ראש הממשלה. אבל כדאי לעגן אותה, כדאי לעגן אותה. בדיוק כמו שמדגיש היושב-ראש. הצעת החוק שלנו מדברת על חקיקה, אבל אנחנו גם דיברנו, לא ירדנו לרזולוציות. אני חושבת שבכל עת, בכל ממשלה, גם בעוד 20 שנה, השקעה בחינוך למשל או ברווחה למשל או בבריאות למשל, אלה דברים שלכל אורך חיינו יהיו נכונים. ואם פעם ממשלה תחשוב שאנחנו צריכים לתת לעוד נושא או לעוד משרד, אז אפשר להביא את זה בפני אותם חברי כנסת שיהיו בעת ההיא ולקבל החלטה מושכלת. אני חושבת שעצם העובדה שזה יהיה בחקיקה, זה יוודא שאנחנו אמינים,

ראש הממשלה, אדם אמין, הבטחת ואתה מקיים, וזה מה שצריך לעשות. זה הדבר האחד. הדבר השני, המלצות טרכטנברג, הנושא של גילאי שלוש מאוד קרוב ללבי, ואני מברכת אותך על ההחלטה. אבל אני אומרת לך, יש כל כך הרבה קשיים כרגע מלקיים אותה בספטמבר הקרוב, והרצון הטוב שלכם להביא את זה בספטמבר יצר בעיה מאוד מאוד אקוטית להורים. חבר הכנסת אמנון כהן, בש"ס אין בעיה של גילאי שלוש, אתם נותנים אוכל ובגדים וגנים והסעות. אני ממש צריכה שראש הממשלה יקשיב לי. ראש הממשלה צריך להיות נוכח פה, אני לא יכול, אז אני בכל זאת אעצור. את יכולה לעצור אבל הזמן ממשיך. ובכן, הורים לא נרשמו לגנים פרטיים משום שהובטח להם על-ידי הממשלה שיקבלו חינוך ציבורי בספטמבר. גנים פרטיים סיימו את ההרשמות והם גם מטילים עונשים,

על מי שרוצה להירשם, אם בכלל יהיה לו מקום. מצד שני, הגנים הציבוריים לא מוכנים לספטמבר, ולא יהיו מוכנים מהסיבות של חוק המרפסות, כפי שנקרא, או תכנון של ועדות מיתאר כאלה ואחרות, מחסור בשטחים.

הולכים לפשרות של לעשות גנים לילדים גילאי שלוש על קומות,

איך ילד בגיל שלוש יעלה במדרגות, זה מסוכן. אמרו, נעשה מעלית. כך אמרו לי בתל-אביב, מעלית לילדים. רבותי, לא צריך להיחפז, החיפזון מן השטן. החשיבות ברורה אבל צריך לעשות את זה בביטחון, באחריות רבה ובמקצועיות, ולצערי הרב זה לא מה שקורה בשטח. הדברים הבאים, אני אספר לך על העיר תל-אביב. יש שם הרבה מאוד צעירים ששוכרים דירות. עכשיו משרד התשתיות החליט שהוא מטיל על כל דירה מונה אישי למים. בעלי הדירות לא מוכנים לעשות את זה, זה עלות של כסף,

השוכרים בוודאי לא יעשו זאת.

הם עכשיו נדרשים כעונש לשלם פי-שלושה עלויות של מים שלא חלות על ההוצאה שלהם. הם אומרים לי: אנחנו מתקלחים בכלל אצל ההורים, אם בכלל מתקלחים. אין לנו כביסה בבית, אין לנו מדיח. זה חבר'ה צעירים, ויש להם 600 שקלים, ראיתי אתמול תלוש, עלות לשני צעירים ששכרו דירה בתל-אביב. לגמרי לא הגיוני. להתקין את, בעל הדירה. אם הממשלה תיכנס בעניין הזה ותכריח את בעל הדירה זה בסדר, אבל הם משאירים את זה לוויכוח בין השוכר הצעיר לבין בעל הדירה. הם חייבו את בעל הדירה? לא, זה בדיוק העניין. אמרו לפי דירה, הדירה מחויבת במונה. עכשיו, זה לא מעניין מי, אין התייחסות לזה. אתה יודע, בגלל מצוקת הדיור השוכרים גם לא רוצים להיכנס לוויכוח עם בעלי הדירה, והם רודים בהם,

רודים בהם פשוט, ולכן הם נאלצים לשלם פי-שלושה ממה שהם צורכים. זה רחמנות, אני אומרת, באמת רחמים,

כדי שבאמת תתקבל שם החלטה והכרעה מיידית, כי החברים משלמים, ואתה יודע ממה, הם בקושי משתכרים. הנושא של חשמל, אני אספר סיפור אישי שלי, אני לא רוצה לדבר על אחרים, יש לנו שיח והוא חשוב. יש גרפים, אני לא מדברת עלויות שבגלל אירן וסנקציות, והחשמל עולה, זה סיפור אחד שהוא בעייתי כשלעצמו. אבל הגרפים האלה של הצריכה, פתאום קפץ לי הגרף. אני אומרת, רגע, מה קרה? עשיתי טיימר לדוד החשמל שלנו, אנחנו משתמשים בתנור נפט, לא במזגנים ולא בתנורי חשמל אחרים,

צלצלתי, אמרו לי: תראי, עד שקיבלתי אותם בכלל, אבל אמרו לי: תראי, כל הזמן זה הערכות, עכשיו זה המדויק, ולכן זה קפץ. אמרתי: רבותי, אפשר למכור לי את הסיפור הזה פעם אחת, לא פעמיים ולא שלוש פעמים. אני רואה גרף בטווח של שנה. אני נותן לך עוד דקה מלאה.

אני הרי מספרת את זה כי זה לא בעיה אישית שלי. כולם, כולם מספרים את זה, הגרף הזה קפץ. אני לא יודעת מה קרה במונים של חברת החשמל, מאוד מוזר לי, תמוה בעיני, אבל אנשים לא יכולים לעמוד בתשלומים הגבוהים הללו של חברת החשמל כפי שהיא מטילה עליהם נוסף על העלויות של כמה עולה קילוואט-שעה. אני כבר לא מדברת על הקילוואט-שעה, אני מדברת על הגרפים, על כמות הקילוואט הנצרכת, יש שם משהו לא ברור ואין מי שישמע. הדבר האחרון שאני רוצה לציין,

אדוני ראש הממשלה, מצלמות א-3.

עשו פה מעשה שלא ייעשה. אומרת חברת הכנסת וילף שאתה עושה רבות,

אבל לפעמים אתם עושים יותר מדי, והטלתם עלינו מסים הרבה יותר ממה שאתם אפילו חלמתם, החל ממע"מ על המים כשמעולם לא היה מע"מ על המים, ואני אבקש ממך לשקול שנית לבטל את המע"מ על המים, אבל בוא נדבר על המצלמות. מציבים את המצלמות הללו בכבישים, נא לסיים. אני מסיימת. מציבים את המצלמות הללו בכבישים רחבים,

עם תאורה טובה, אין שם שום סכנה של תאונת דרכים בגלל מהירות כזו ואחרת. לא יכול להיות שדווקא שם, שיודעים שמפתחים מהירות, והיא לא מסכנת חיי אדם, דווקא שם שמים מצלמה, ובחודש אחד, משלוש מצלמות, נתנו כבר 100,000 צילומים של נהגים שלכאורה הם עבריינים. תראו, זו מסחטה, זה איך אמרו לי, משאבת כספים. אדוני ראש הממשלה, הציבור לא יעמוד בזה. אני רוצה להזכיר לך במשפט אחד, חברת הכנסת רונית תירוש,

ממש לסיום. אדוני ראש הממשלה איבד את הממשלה שלו בזמנו כשהמסים עלו למצב שהציבור לא יכול היה לעמוד בהם. אני מבקשת ממך לשקול את הנושא.

תודה רבה לחברת הכנסת רונית תירוש. אני מזמין את אחרון הדוברים, חבר הכנסת זאב אלקין, ומייד אחריו יעלה ראש הממשלה על מנת להשיב על דברי הדיון בן 40 חתימות, ולאחריו תדבר ראש האופוזיציה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים וחברי הכנסת, אני חושב שהדיון הזה של 40 חתימות נפתח היום בצורה מאוד סמלית. היו כאן שני דוברים על הדוכן, שני הדוברים הראשונים,

שגם במה שהם מסמלים וגם בדברים שלהם שאמרו, למעשה הם מסמנים את שתי הזוויות של הבעיה המרכזית שמדינת ישראל מתמודדת מולה. הדוברת הראשונה שהטיחה בפני הממשלה טענות כאלו ואחרות, ובפני ראש הממשלה, היתה חברת הכנסת חנין זועבי, שמסמלת אולי יותר מכול את הנטייה שיש בשנים האחרונות בחלק הזה של אולם המליאה הזה, אדוני היושב-ראש, לחצות כל קו אדום אפשרי שיכולנו לעלות על הדעת, אם השתתפות בספינה של מחבלים שתוקפים את חיילי צה"ל, ואם הזדהות עם המחבלים שמפילים רקטות על הראשים של אזרחי מדינת ישראל, דבר שלא יעלה על הדעת בשום פרלמנט, בשום מדינה בעולם. אני חושב שרק בפרלמנט הישראלי, אדוני היושב-ראש, אתה אומר את זה, אני מקווה, כדי לפאר את הפרלמנט הישראלי. רק בפרלמנט הישראלי יכול לקרות דבר כזה שחברי פרלמנט יפרסמו הודעות, והודעות תמיכה והזדהות עם ארגוני טרור, חבר הכנסת אלקין, בשביל זה יש גם יועץ משפטי לממשלה שיכול לקבוע שבן-אדם עבר את הדבר המותר לאזרח. אדוני היושב-ראש, אני לא נכנס כרגע לנעליים של היועץ המשפטי לממשלה ולמסלול הפלילי. אני מדבר על הדבר הבסיסי, הדבר המובן מאליו, שחבר פרלמנט במדינה מזדהה עם המדינה, ומזדהה עם אזרחי המדינה הזאת. וכאשר מישהו, במיוחד כשזה ארגון טרור שמפיל על האנשים רקטות, אז הדבר האחרון שעולה על דעתו זה לפרסם הודעות תמיכה במי שעושה את זה. לצערי, התופעה הזאת, בחלק הזה של האולם הולכת וצוברת תאוצה, וכל אחד מחקה את השני, זה נראה שזה גם איזה מאבק אלקטורלי, כל אחד יהיה יותר קיצוני מהשני, כי אולי זה יביא מנדטים בציבור. ואני מאמין ומקווה,

שהציבור של הערבים אזרחי מדינת ישראל הוא הרבה יותר בוגר מזה, והוא יגיב בדיוק להיפך, כי אני מאמין שרובו מאמין ורוצה לחיות כאן במדינה כשווה זכויות אבל כמזוהה עם המדינה הזאת, וכשנופלות רקטות בדרום הן עוברות גם על הראשים של התושבים ברהט, ולא רק על הראשים של התושבים באשקלון,

או בבאר-שבע. לכן אני מאוד מקווה שהציבור הזה בסוף יעניש נבחרים כאלה בקלפי, כשהם דואגים למי שיורה עליהם רקטות יותר מאשר לאלה שעליהם הרקטות נופלות. זה צד אחד של הבעיה שיש היום למדינת ישראל, וחוסר אחריות מוחלט שבעיני גובל בבגידה של הנבחרים, של חלק מהנבחרים במפלגות הערביות. אבל הצד השני של הבעיה הוצג כאן יפה על-ידי ידידי חבר הכנסת יואל חסון. הרי מה היה כאן, אדוני ראש הממשלה? פנה אליך, אדוני ראש הממשלה, חבר הכנסת יואל חסון וביקש, ממש התחנן, אפילו ציווה, רצה לחזק את ידיך להביא לכך ש"חמאס" לא ישלוט ברצועת-עזה. זאת המשימה שיואל חסון בשם מפלגתו, מפלגת קדימה, רוצה להטיל עליך, למוטט את שלטון ה"חמאס" בעזה.

היה מגוחך לשמוע את דבריו. אדוני ראש הממשלה, אתה היית זה שיחד עם רבים וטובים קמת והתרעת ואמרת שאם תהיה תוכנית ההתנתקות, יקרה בדיוק מה שקורה היום. אגב, דיברו עליך כמישהו שלא יודע על מה הוא מדבר. איך יכול להיות? רקטות על אשדוד זה מצחיק, זה מגוחך, מי בכלל יכול להעלות את זה על הדעת, טיל על אשדוד. היום אנחנו רואים שטיל על אשדוד זה כבר מציאות של חיי היום-יום. מה שאנחנו צריכים לדבר ולחשוב עליו זה כבר טיל לכיוון תל-אביב, לא טיל על אשדוד. טיל על אשדוד, כולנו התרגלנו שזאת מציאות. המציאות הזאת היא תוצאה של דבר אחד בלבד, הדבר שיואל חסון מרים אותו כדגל, תוכנית התנתקות. הרי אין סיבה אחרת, זאת הסיבה, זה אם כל חטאת, וכל ההתרעות שהיו התממשו ואפילו בצורה הרבה יותר גרועה. ולכן, כשאנחנו עברנו שבוע מהסוג שעברנו, למעשה עלינו לחזור אחורה לאותם ימים לפני שש שנים, כשדובר על תוכנית ההתנתקות, והתריעו על הבעיות שלה, והתריעו על הסכנות שלה, ואמרו מה היו ההשלכות הביטחוניות שלה. עמדו אנשים האחד אחרי השני, והתייצבו ואמרו, תאמינו לנו, לזכותו הוא אמר באותו זמן, אני אומר לחובתו לא לזכותו, לכן אני בא ואומר,

תשמע, אני ישבתי פה והוא ישב שם, הוא היה באותו זמן חד-משמעי. אם אתה שואל אותי מה חשבתי אז, באותם ימים, על תוכנית ההתנתקות, אתה יכול לשאול את חברי יולי אדלשטיין.

אני אז עוד בכלל לא חשבתי על קריירה פוליטית בבית הזה. אני ויולי ישבנו, מה שעשיתי באותם ימים, שלמה, עד כדי כך הזדעזעתי מהתוכנית, שלקחתי חופשה מהעבודה על חשבוני, באתי ליולי,

אני לא מבין שום דבר בפוליטיקה, אבל אני מבין כבר דבר אחד או שניים בארגון, תן לי לעזור לך לארגן מטה במשאל של מתנגדי תוכנית ההתנתקות, כשהאחוזים דיברו על כך שהתוכנית הולכת לעבור ברוב מוחץ, רק שבועיים לפני המשאל. זאת היתה עמדתי אז, וזאת היתה עמדתי אחר כך, וזאת היתה עמדתי לאורך כל הדרך על תוכנית ההתנתקות. היום אני מאוד מקווה דבר אחד, שלמה, אני מאוד מקווה דבר אחד, שהעמדה הזאת היום, הוא מסיים את דבריו. העמדה הזאת היום, שרוב העם שותף לה, בסופו של דבר גם אתם תעלו על הבמה הזאת ותודיעו בצורה ברורה, ותגידו שמי שתמך בזה אז, זאת היתה טעות, היתה טעות נוראית שמדינת ישראל,

משלמת עליה את המחיר עד היום, גם ראש הממשלה תמך. ותתנצלו בפני, לא להפריע, חבר הכנסת מולה.

ותושבי באר-שבע, ותושבי אשקלון, ותושבי שדרות.

זה על ראשנו. דבר אחרון, ובזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש: אם האמירות על מיגור שלטון "חמאס" בעזה, מאנשים שעצרו את מבצע "עופרת יצוקה" כשזה היה כבר כל כך קרוב להשלמה, אם היה קשה והיה מקומם לשמוע את זה, דבר אחד היה מצחיק, כשעמד כאן חבר הכנסת יואל חסון ואמר על עצמו כמנהיג בית"ר:

אנשים של המחנה השפוי, של שמאל מרכז,

מנהיג בית"ר לשעבר, אנחנו, כולנו, נהיה מאוחדים. ובאותם זמנים, כשהוא דיבר, ודיברה כאן חברת הכנסת רונית תירוש, תסתכלו מה קורה בספסלים האלה: אם פעם היה מקובל, כשדיבר נציג קדימה, כל קדימה התיישבה כאן על הכיסאות, היום זה תלוי לאיזה חצי אתה שייך,

כשרונית תירוש מדברת, רק חצי אחד מתייצב, תודה רבה.

כשיואל חסון מדבר, חצי אחר מתייצב. לכן, על איזו אחדות מדבר יואל

תודה רבה. אחדות תחת מי? תחת דגל של מי? חבר הכנסת אלקין, היו לך שבע דקות זמן לדבר,

ואנחנו נחכה עוד כמה שבועות ונראה מה יהיה עם האחדות הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חברי הכנסת, פוליטיקאים מכל הצדדים: תתחילו בדברים שאתם מסיימים אתם, יהיה לכם גם זמן אחרי זה. אל תתחילו לסיים אתם, ואז אי-אפשר לעצור אתכם. אני מאוד מודה לכל המתדיינים בדיון שבדרישת 40 חתימות להביא את ראש הממשלה על מנת להביע את עמדותיו בנושאים השונים. ואני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לבוא ולעלות לבמה ולומר את דבריו.

זה ממש כמו קבלת הפנים באיפא"ק. היו שם חברת הכנסת וילף, חברת הכנסת דליה איציק והשר יוסי פלד. גם אנחנו צריכים לקום כמה פעמים, ? לא, אני אגיד לך: אני, מחיאות כפיים?

יש שוני, אני התגעגעתי. אתה יודע, התגעגעתי לשבחים, למחמאות, אף-על-פי שהיום קיבלתי כמה באופן מפתיע, למחמאות, לנימוס. מעל הכול, לאנדרסטייטמנט הישראלי. בקיצור, התגעגעתי אליכם. אני לא אומר את זה בלשון סגי נהור, אני מעריך את הישיבה הזאת ולשמוע בעיות פרטניות שמאפשרות לי לפחות לנסות להתייחס באופן מעשי לבעיות שונות שמטרידות אותנו. אבל מובן שבפתח דברי אני מבקש להודות לתושבי הדרום, לראשי הרשויות שם, למפקדי צה"ל וחיילי צה"ל,

אומרים שראש ממשלת ישראל זהו אחד התפקידים המורכבים ביותר שישנם, ואני יכול להגיד לכם מניסיון: יש בזה משהו. אבל גם בשעות המורכבות ישנם רגעים שנותנים קצת נחת ומחממים את הלב. וכך היה השבוע כשנפגשתי עם לוחמות ולוחמי "כיפת ברזל" חיילים וחיילות ששומרים על הבית של כולנו. אגב, בעידן הטילים זו אמירה מאוד מדויקת: הם שומרים על הבית. היו שם חיילים וחיילות מהמקום מאשדוד,

הם שומרים על הבית של כולנו. וכך היה כשפגשתי את תושבי הדרום, את ראשי הרשויות שלהם. זה חלק חשוב מאוד מהחוסן הלאומי שלנו. לכן, אני בטוח שאני מדבר בשם כולכם, חברי הכנסת, כשאני אומר שאני מצדיע לכולם. הם בהחלט ראויים לזה. ואני רוצה להבהיר שאין הגנה הרמטית,

השילוב של כושר התקפה, כושר הגנה וחוסן לאומי, זה השילוב המנצח שאותו אנחנו צריכים לטפח. אני מבקש לומר לכם, ידידי השרים וידידי חברי הכנסת, שבביקורי האחרון בוושינגטון הצבתי שני יעדים: היעד הראשון הוא להבהיר שלישראל הזכות להגן על עצמה, בכוחות עצמה, מול כל איום. היעד השני היה להעלות את איום התחמשותה הגרעינית של אירן לראש סדר-היום הבין-לאומי. לגבי היעד הראשון: ההכרה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, יש כאלה שעבורם הזכות הזאת נראית מובנת מאליה. אבל היה כבר ראש ממשלה, חשוב וחכם, מנחם בגין, שאמר שלפעמים חשוב לחזור ולומר את המובן מאליו, וכך החלטתי לעשות ובעוצמה. זכותה של ישראל להגן על עצמה, ובמקרה הצורך לממש זכות זו, התקבלה בארצות-הברית באופן חיובי, הייתי אומר, באופן עמוק ביותר. היא זוכה לגיבוי מוחלט מן העם האמריקני, היא זוכה להסכמה מקיר לקיר בקונגרס האמריקני. שמעתי את זה, עכשיו,

בבית-הנבחרים, מההנהגה הדמוקרטית, מההנהגה הרפובליקנית, מכולם. והיא זוכה גם להכרה רשמית בבית הלבן. הנשיא אובמה אמר במהלך הביקור בצורה מפורשת,

לישראל חייבת להיות היכולת להגן על עצמה, בכוחות עצמה, מול כל איום.

לישראל יש הזכות הריבונית לקבל החלטות בכל הנוגע לביטחונה. אני מעריך את הדברים הללו של נשיא ארצות-הברית. אני מעריך את הברית העמוקה והאיתנה שיש לנו עם ארצות-הברית של אמריקה. כפי שאמרתי בוושינגטון, לאור מה שמתרחש באזורנו, במזרח התיכון, אפילו מעבר למזרח התיכון, הברית הזאת בין ישראל לארצות-הברית בולטת מעל פני השטח. אבל יש משהו שבולט עוד יותר, וזו הזכות והחובה שלנו להיות אדונים לגורלנו. ישראל מעולם לא הפקידה את גורלה בידי אחרים,

לא בידי הטובים שבידידיה. זאת החובה העליונה שמוטלת עלי כראש ממשלת ישראל. זאת החובה העליונה שמוטלת על כל ראשי הממשלה בישראל. החובה הזאת עמדה לנגד עיניו של דוד בן-גוריון כשהוא הכריז ב-1948 על הקמת המדינה. מזכיר המדינה האמריקני דאז, ג'ורג' מרשל האגדי, אני אומר אגדי, כי הוא היה גיבור מלחמת העולם השנייה, הוא ביקש מבן-גוריון לחכות, הוא אמר: יש זמן. ובן-גוריון לא חיכה, הוא החליט להכריז על הקמת המדינה. החובה הזאת גם עמדה לנגד עיניו של ראש הממשלה לוי אשכול בתקופת ההמתנה ב-1967, כשטבעת החנק התהדקה סביב ישראל. ערב מלחמת ששת הימים הוא שלח את אבא אבן לבית הלבן, ביקש שארצות-הברית תממש את ההתחייבות הכתובה שהיא נתנה לישראל כשיצאנו ב-1956 מסיני לפתוח את מצרי טיראן. הנשיא ג'ונסון ביקש מאבא אבן לחכות, אמרו לו: זה לא הזמן. יותר מזה, אמרו לו: אם תפעלו לבד, תהיו לבד. אבל אשכול נהג לפי חובתו והוא פעל. ובשנת 1981 אותה חובה הדריכה את מנחם בגין כשהתמודד עם שאלת הכור הגרעיני בעירק. הוא ידע היטב, הוא היה מודע היטב לביקורת הבין-לאומית שתבוא, כולל, אגב, מצד ארצות-הברית ידידתנו והנשיא רייגן. הוא ידע שתבוא ביקורת כזו אם נפעל להחרבת הכור בעירק. הוא מילא את החובה שלו ופעל. אני אומר לכם, ידידי, שעם הזמן גם התברר שהיחסים שלנו עם ארצות-הברית לא רק שלא נפגעו, הם רק הלכו והתהדקו. אבל אני רוצה גם שיהיה ברור, אנחנו מעדיפים שאירן תנטוש את תוכנית הגרעין שלה בדרכי שלום. זו העדפה של כולנו, זאת גם ההעדפה שלי. אבל החובה שמוטלת עלי היא לשמור על היכולת העצמית של ישראל להגן על עצמה מול כל אתגר. אני דיברתי על הדוגמאות האלה כשהייתי בוושינגטון, ואני מאמין שהיעד הראשון שהצבתי, לבצר את ההכרה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אני חושב שהיעד הזה הושג. היעד השני של ביקורי, להעלות את התחמשותה של אירן בנשק גרעיני לראש סדר העדיפויות הבין-לאומי אני מאמין שהיעד הזה הושג גם כן. אני רוצה להבהיר לכם, זאת איננה תוצאה של ביקור אחד. על חשבון איזה יעד זה הושג? על חשבון היעד של השלום. אני תכף אתייחס לזה. אתה קלעת לדברי. אתה רץ למלחמה ומזניח את

אני אתייחס לזה.

הערתך ברורה, הערתך ברורה. אבל אני רוצה להגיד שאני פועל בעניין הזה יחד עם כמה מחברי כאן בשיטתיות למעלה מ-15 שנה. מאז ומתמיד האמנתי שאירן חמושה בנשק גרעיני תהווה איום קיומי על ישראל ואיום חמור על שלומו וביטחונו של העולם. אני הזהרתי מפני האיום הזה גם כשהדבר הזה לא היה פופולרי, אפילו כשלא היה מקובל, כשמנהיגים רבים בארץ ובעולם העדיפו להעלים עין מתוכנית הגרעין האירנית ומהשלכותיה. היו שסברו והסבירו, וכנראה גם סבורים היום, שהסכם עם הפלסטינים זה הפתרון. זה מה שיביא לפתרון של הבעיה האירנית. חלק מהפתרון. כאילו הסכם עם אבו מאזן יעצור את הצנטריפוגות. נעשה הסכם, הצנטריפוגות יפסיקו להסתובב. טוב, מי שרוצה להאמין בזה יכול לעשות זאת, אבל זה פשוט לטמון את הראש בחול. יש הרבה סיבות לעשות הסכם עם הפלסטינים, כי אנחנו רוצים שלום, כי אנחנו רוצים רגיעה, כי אני לא רוצה מדינה דו-לאומית, אבל לחשוב שהסדר עם אבו מאזן יעצור את אירן וגרורותיה זאת אשליה מסוכנת. יש כאלה שמצטיינים באשליות.

רק חזרתי מוושינגטון ושמעתי אותך, חבר הכנסת, וכמה אנשים לפניך.

יפה מאוד שהעלית את נושא הגרעין האירני לראש סדר-היום הבין-לאומי,

הנושא הפלסטיני מתפוצץ לנו בפרצוף. אני רוצה שתבין שהגורם הדומיננטי שמניע את האירועים בעזה זה לא הנושא הפלסטיני.

הגורם הדומיננטי שמניע את האירועים בעזה זה אירן. עזה זה אירן. מאין באים הטילים?

מאין בא הכסף?

מי מכשיר את הטרוריסטים?

מי בונה את התשתיות? הרבה פעמים אני יכול להגיד לכם, מי נותן את ההוראות? אירן. עזה זו עמדה קדמית של אירן. למה שקט היום? חבר הכנסת טלב אלסאנע.

אל תעזרי לי, חברת הכנסת מירי רגב. הוא, קריאת ביניים. חבר הכנסת טלב אלסאנע, מיצית את יכולתך לקרוא קריאות ביניים.

חבר הכנסת אופיר אקוניס, אתה רוצה שאני אתן לו, מה זה, אתה אל תעזור לי פה לנהל "מה זה". אתה רוצה פה לעשות את הסדר?

לא אאפשר לך.

שמעתי כמה חברים אומרים: הנה, ארגון טרור סוג ג' או סוג ד'

נגד מיליון אזרחים במדינת ישראל.

זה אירן, זאת אירן שפועלת. אני מקווה שאם לא כולם אז רוב החברים כאן ורוב הציבור כבר מבין היום שארגוני הטרור בעזה, ה"חמאס" ו"הג'יהאד" וגם אחרים, וגם ה"חיזבאללה" בלבנון, חוסים תחת מטרייה אירנית. ועכשיו אני מבקש שתתארו לעצמכם מה יקרה כשהמטרייה הזאת תהפוך למטרייה גרעינית. תארו לכם שמאחורי ארגוני הטרור עומדת מדינה שקוראת להשמיד אותנו ושהיא חמושה בפצצות גרעין. אתם מוכנים לזה? אני לא מוכן לזה. וכל מנהיג אחראי מבין שאסור לתת לזה לקרות גם בגלל הטרור הגרעיני והאיום הגרעיני וגם בגלל ההתעצמות הכבירה של הטרור הקונבנציונלי וירי הטילים עלינו. מכל הסיבות האפשריות. ואסור לראש ממשלה בישראל להפקיד את היכולת לפעול נגד האיום הזה בידי אחרים. אני יודע שיש אלה שטוענים ואולי יטענו שאני מהלך אימים. שמעתי אותם אנשים אומרים בדיוק את אותם הדברים כשחברי ואני הזהרנו, הזהרנו אותם מפני ההתנתקות, כשאמרנו שעזה תהפוך לבסיס טרור ענק, אמרו שאנחנו מהלכי אימים.

אני התפטרתי מהממשלה כי לא הייתי מוכן להיות חלק מההתנתקות הזו.

כשאמרנו, כשאני אמרתי שיעופו טילים, חבר הכנסת נסים זאב. שיעופו טילים, אל תתקן את ההיסטוריה. חבר הכנסת חסון, הוא שמע אותך בסבלנות רבה. הוא לא קרא קריאות ביניים כשאתה דיברת. שלא יתקן את ההיסטוריה.

כשאמרתי שיעופו טילים מעזה לאשקלון, מעזה לבאר-שבע, מעזה לאשדוד. אמרו שאני וחברי זורים פניקה. אמרו שהנסיגה החד-צדדית תביא לפריצת דרך לשלום.

איזו פריצה, איזה דרך, איזה שלום. זאת רק ההתחלה. זאת רק ההתחלה. הכניסו את כל המדינה לבוץ הזה, ואנחנו מתמודדים עם המצב שנוצר בעקבות ההתנתקות.

אנחנו מתמודדים, דרך אגב, בניגוד לאחרים, באחריות, בשיקול דעת.

תגיד את זה. חבר הכנסת מגלי.

אבל בסופו של דבר גם את הבעיה הזאת נפתור.

חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. כפי שאנחנו פותרים בעיות אחרות שירשנו, גם את זה נפתור. אמרת שאתה נגד מדינה דו-לאומית. הכניסו את אירן לעזה ואנחנו נוציא את אירן מעזה. אבל לא אנחנו הכנסנו את אירן לעזה, אתם הכנסתם את אירן לעזה. האשמה חמורה, אתה ראש ממשלה. תודה, מספיק. מספיק קריאות הביניים.

מספיק. חבר הכנסת מגלי, חבר הכנסת מגלי והבה, פה מעל במת הכנסת כל אחד יאמר מה שהוא רוצה לומר, לא מה שאתם רוצים לשמוע. כמו שאתם אומרים מה שאתם רוצים לומר. חבר הכנסת מגלי והבה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת, הבנת, אוקיי. אנחנו היינו פה, חבר הכנסת. חבר הכנסת גדעון סער, אנחנו היינו פה. השר גדעון סער.

אבל אף פעם לא האשימו אתכם. חבר הכנסת מגלי, אני לא אמרתי. לא היה במה, לא היה במה להאשים.

אתה רצית שנישאר שם. חברי הכנסת.

תחזור, תחזרו לעזה. חבר הכנסת מגלי והבה. השר אדלשטיין, אני לא יכול למנוע מהם לדבר אם אתה מדבר אליהם. אז שיחזור לעזה, חבר הכנסת חסון, אני מזכיר לך שאתה כבר תחת האזהרה הראשונה. בבקשה. עכשיו ראש הממשלה ממשיך את דבריו. כל מקום שאנחנו פינינו, אירן נכנסה. יצאנו מלבנון, אירן נכנסה.

יש כאלה שמציעים היום פשוט לעשות דבר נוסף ודומה ביהודה ושומרון, ואירן תיכנס.

שיש מישהו, חרף הצעקות שלכם, אף אחד לא צועק. חרף ההתנגדות שלכם וההתרסות שלכם, אני חושב שאין פה מישהו היום,

חברת הכנסת זוארץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

שלא מבין שאסור לחזור על הטעות הזאת פעם שלישית.

חבר הכנסת אקוניס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת אבסדזה. עזוב את קדימה. חברת הכנסת אבסדזה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת מירי רגב. בבקשה. אני מאמין שאולי כולם, אולי עם יוצאים-מן-הכלל בודדים, מבינים שאסור לחזור על הטעות הזאת. אם נעשה הסכם עם הפלסטינים, אנחנו צריכים להבטיח שיסודות הביטחון איתנים ושאירן לא תיכנס אל השטח. אבל אנחנו יודעים גם, שכשהזהרנו שהדבר הזה יקרה בעזה ושהנסיגה החד-צדדית תביא בדיוק לתוצאה הזאת, היה מי שהתעלם מהאזהרות הללו, ואנחנו היום יודעים מהן התוצאות. אנחנו גם יודעים שאנחנו לא יכולים להסכים לזה לאורך זמן. צריכים לדעת, על אויבינו לדעת, שבסופו של יום ישראל לא תסבול בסיס טרור אירני בעזה,

ובמוקדם או במאוחר, בסיס הטרור של אירן בעזה ייעקר. תודה לך, אדוני. תודה רבה לראש הממשלה. אני מזמין את ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, לעלות ולומר את דבריה.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, מכובדי חברי הכנסת, כן, גם אני אתמול הייתי באשדוד, היכן שנפל הטיל, באשקלון, בבאר-שבע. פגשתי תושבים שעדיין מסתכלים על השמים בחשש, כי גם הם יודעים שהסכם עם ארגוני טרור הוא שברירי הרבה יותר מכושר הרתעה שמשיגים כשנלחמים בטרור. וחשוב לומר כאן היום שכל אחד שהסתכל על השמים וראה טיל שמיורט על-ידי "כיפת ברזל", צריך להגיד תודה לעמיר פרץ, שר הביטחון בממשלה הקודמת, שעמד, למרות עמדה קודמת, על הצורך לקדם את "כיפת ברזל". אבל גם אני חושבת שמגננה לא תספיק, ואתמול גם שמעתי את ארדואן קורא לאזרחי ישראל להתקומם נגד המבצע בעזה, ואני שומעת לצערי חלק מחברי הכנסת הערבים מגנים את הפעולה הזאת. ומכאן אני רוצה לומר באופן ברור, חד-משמעי, בפתח דברי: שאף אחד לא יבנה על זה. תצטרפי לממשלה, קדימה בראשותי תגבה פעולה נגד הטרור היוצא מעזה. ראש הממשלה דיבר, חבר הכנסת ברכה.

חבר הכנסת ברכה, עכשיו ראש האופוזיציה מדברת. נתמוך בפעילות צבאית נגד ארגונים אסלאמיים קיצוניים שלא מקבלים את הקיום שלנו כאן, שאין אתם תקווה לסיום הסכסוך. אני שומעת את דוברי הליכוד מאשימים אותנו הרבה מאוד זמן על זה שבתקופתנו יצאנו למבצעים ולמלחמות. כן, אני גאה במבצע "עופרת יצוקה" ובהחלטה הזאת, מבצע שהשיב את כושר ההרתעה למדינת ישראל, מבצע שלאחריו במשך תקופה ארוכה תושבי הדרום לא הסתכלו על השמים. חברת הכנסת רגב, היא משבחת אותך כחיילת בצה"ל על כך שיצאת למלחמת, היית אז אחד הגנרלים בצה"ל. כל הכבוד לך.

ראש האופוזיציה, אני לא מבין על מה, היא משבחת את, ויכולנו להילחם בטרור כי ניהלנו תהליך מדיני. יכולנו לשתף פעולה עם העולם הערבי, כי ניהלנו תהליך מדיני. שמרנו על היחסים עם טורקיה תוך כדי ניהול תהליך מדיני.

די.

והיום, חזק ככל שראש הממשלה מדבר על אירן בעזה, בסופו של דבר מי שהגיע להסכם אתם זה אתה, בעוד אנחנו נלחמנו בהם. וחלק ממה שמקומם, שאני שומעת גם אתכם מערבבים עכשיו את ארגוני הטרור יחד עם הפלסטינים, אותו ערבוב שראש הממשלה עושה, הרי בכך גם אתם גורמים לציבור בישראל לחשוב שאין שום תקווה, כי אין תקווה עם ה"חמאס" ועם ה"ג'יהאד", ויש תקווה עם אחרים. אבל גם ראש הממשלה רוצה שהערבוב הזה ייעשה, כי גם הוא טוען שאין תקווה בכלל לשלום. ואני רואה את נתניהו מתענג על הביקור באמריקה.

באמת נהדר לבוא לאיפא"ק, לקבל מחיאות כפיים. על מה את יכולה להתענג?

החלק שמטריד אותי, חברת הכנסת מירי רגב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

קצת כבוד לאשה.

אני יכולה גם לשיר? אני לא מאמין שאשה מפריעה לאשה. אולי שתשיר, זה יהיה יותר טוב. מדברים כל הזמן מהשפה ולחוץ. הביקור הוכתר בהצלחה מכיוון שנתניהו, והוא אומר את זה בעצמו, הצליח להעלות את הנושא האירני על סדר-היום. אבל יש גם הצלחה משנית, נתניהו הצליח להוריד את הנושא הפלסטיני מסדר-היום. ולא רק מסדר-היום הבין-לאומי הוריד נתניהו את השלום, אלא הוא הצליח למחוק את התקווה מאזרחי מדינת ישראל, ניצחון פוליטי ענק, ועוד ניצחון כזה ואבדנו. וכשנתניהו חזר מהביקור, המשפט המצמרר שנאמר, ובאמת אני אומרת,

זה היה משפט מצמרר, אדוני ראש הממשלה, הנה, היא אמרה "ראש הממשלה".

ראש הממשלה הוא נתניהו, אבל הוא גם ראש הממשלה. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו מתגאה בזה שהוא העלה את הנושא האירני והוריד את הנושא הפלסטיני. ואני אומרת לך: עוד ניצחון כזה ואבדנו. ניצחון פוליטי גדול, ואסון גדול למדינת ישראל בעתיד. והמשפט המצמרר שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר לעם ישראל היה המשפט הבא: אם לא נחליט נכון בעניין אירן, ייתכן שלא יישאר למי להסביר זאת. אם לא נקבל את ההחלטה, למי נסביר את זה, להיסטוריונים? שואל ראש הממשלה, לדורות הקודמים או לדורות שלא יבואו אחרי זה? אדוני ראש הממשלה, ההיסטוריונים יזכרו את תקופת כהונתך כמי שהשתמש באיום והרג את התקווה. זוהי התקווה,

תודה, רבותי. חבר'ה, נאום אחרון. זאת לא דעתכם. זאת לא דעתכם. רבותי חברי הכנסת, זו דעתה של ראש האופוזיציה. נראה אותך ב-27 בחודש.

חבר הכנסת ציון פיניאן. היא חושבת שהיא עדיין דוברת צה"ל,

לא, אני חושבת על 27 בחודש. רבותי, בדרך הטבע יש דברים שצד זה אומר והאחר מתנגד.

אני אחזור ואומר, כפי שאמרתי על המדיניות נגד הטרור, שהאיום האירני הוא בוודאי איום אסטרטגי, אבל מספיק להלך אימים על עם ישראל. אבל מופז הוא יותר אסטרטגי מבחינתך.

עם ישראל ימשיך להתקיים בארץ-ישראל, במדינת ישראל. הזכות של מדינת ישראל להגן על עצמה היא בוודאי זכות שצריך להגן עליה, והיא מעולם לא הוטלה בספק, בוודאי לא על-ידי ארצות-הברית. היא לא הוטלה בספק עד הביקור. מה שהוטל בספק אחרי הביקור, זה חוכמת השימוש בזכות הזאת לבד. לא הזכות היא שהוטלה בספק בעקבות הביקור שלך, אלא הזכות והחוכמה להשתמש בזכות הזאת, והאחריות שמוטלת על כתפי ראש הממשלה. ונכון, אחד התפקידים הקשים אולי בעולם זה לדעת איך ומתי ובאיזה דרך ועם מי להשתמש בזכות של מדינת ישראל להגן על עצמה. והברית עם ארצות-הברית היא חלק לא רק מהזכות, אלא גם מהיכולת. היא חלק מכושר ההרתעה של מדינת ישראל, וההחלטות בעניין הזה הן כבדות מכדי שנסתפק כולנו בססמאות שנשמעות על הדוכן הזה, או באנגלית שוטפת בארצות-הברית. זה לא בין הזכות להגן לבין האי-זכות להגן. וגם אתה יודע, ראש הממשלה, שהעלות והתועלת, והמבחן הוא מורכב הרבה יותר מאשר הססמאות, והאחריות המוטלת על כתפי היא לא להמשיך ולעשות את הדיון הזה כאן, אבל די לחכימא. אבל אני רוצה לשאול את השאלה שראש הממשלה שאל ובאמת צריך לחשוב קדימה, נתניהו, ראש הממשלה.

שנים קדימה, לא רק בעניין האיום האירני. אולי תקשיב לקדימה גם בנושאים האחרים. לכל עשרה

השאלה היא לא רק אם ישראל תמשיך להתקיים אחרי 64 שנה, את לא, להקשיב למופז, למופז, חברת הכנסת רגב. חברת הכנסת רגב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. לא, אולי לא שמעת. קראתי אותך לסדר פעם שנייה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת נסים זאב, שב. אל תעזור לי.

אבל, זה לא שייך. זה לא, חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא לך לשבת.

אתה לא משתלט עליהם.

אם אין תקווה, .

ואתה חייב תשובה לדורות הבאים מה יקרה מפני שקברת כל סיכוי להסדר מדיני. ראש הממשלה, באין תקווה, מה? אני לא מדברת כאן בשם

ולהגיד: אני יודע שהסדר ידרוש את זה שאולי לא תהיו שם ואתם לא הופכים להיות בשר התותחים של מדינת ישראל, אלא צבא-הגנה לישראל הוא שצריך להגן על מדינת ישראל? את הבטחת, חבר הכנסת יריב לוין.

חבר הכנסת לוין, תכתוב מאמר בעיתון על עניין זה. תכתוב, לא צריך מאמר. זו דעתה. וכל, היתה כי נתניהו לא רצה להגיד: פירוק יישובים. זה לא היה דיון ביטחוני, זה לא היה על אירן, זה לא היה על טילים. זה היה היסוס פוליטי קטן להסתכל בעיני חברי הליכוד ולהגיד: כן, את זה אנחנו צריכים לעשות, ושכל אחד יהיה ישר וכן עם עצמו. כן, ה"חמאס" השתלט על עזה. כן, צריך להילחם בהם. לא, לא צריך להגיע אתם להסכמות. אבל דבר אחד ברור: ההתיישבות ברצועת-עזה, החזרתה לשם לא תביא ביטחון למדינת ישראל, וזה מה שגרם לך להיסוס. הרי הייתי שם. זוכר את הפשרה שעשיתי אתך, עם סילבן, עם לימור? מה את אומרת בזה?

אבל אם לא תכריע עכשיו, אם לא נגיע להסדר, סודות מדינה, הרי אולי לא נוכל להגיע להסדר, סודות מדינה, חבר הכנסת נסים זאב. אני פשוט צרוד היום. אני מבין. שאתה צרוד, זה אמיתי? לא רואים פה את, כי באמת העולם הערבי יקצין, ואלה שתומכים עכשיו בהסדר לא יוכלו לגבות את אלה ברשות הפלסטינית שעדיין מוכנים לחזור מחר בבוקר לחדר המשא-ומתן ולעשות את ההסדר. אדוני ראש הממשלה, יש לך אחריות, מספיק. גם על הסכנה הזאת שלא רואים אותה, שהפסיקו לדבר עליה, שלא חושבים עליה, והשאלה היא לא רק אם ישראל תשרוד אחרי 64 שנים, אלא איך ישראל תתקיים בלי הכרעה בנוגע לסכסוך עם הפלסטינים. ולא, זו לא חזות הכול. ולא, זה לא יפתור את האיום האירני.

האירנים וגורמים אחרים באזור מנצלים את הסכסוך הזה כדי להלהיט את היצרים בעולם הערבי. השאלה הנוספת היא גם איך ישראל תיראה מבפנים עוד 64 שנה. בואו נדמיין שהוסר האיום, ובואו נדבר שאולי הגענו להסדר. התשובה הנוספת שאנחנו נצטרך לתת לדורות הבאים שיהיו כאן, אדוני ראש הממשלה, היא באיזו מדינת ישראל אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, הנכדים שלנו, הילדים שלהם. תסביר להם מה יקרה אם לא תאמץ ותתמוך בהצעות החוק לשוויון בנטל. איזו מדינה תישאר כאן? יהיה למי להסביר, אבל לא תוכל להשתמש עוד בתירוצים המקובלים. מה תסביר להם? שהיית צריך לשרוד פוליטית ואתה לא יכול ללכת נגד שותפיך הטבעיים? מה תגיד להם? שכולם שילמו ומשלמים? עובדה, לא כולם, גם זה יירשם. מה תגיד להם? שלא היתה לך ברירה אלא להרכיב את הקואליציה הזאת שלעולם לא תסכים לשוויון בנטל? היתה לך ברירה אחרת.

זו הבחירה שלך, ואזרחי מדינת ישראל יודעים וידעו שהיתה בחירה, איפה היית?

כמה שנים אפשר יהיה לשקר שיש בינינו ערבות הדדית, שהכול בסדר ושאנחנו עם אחד? כמה זמן אפשר יהיה לאחד את העם רק סביב האיום? כמה זמן אפשר יהיה למכור להם דלק במחיר מופקע תוך,

שימוש באירן, ולספר להם על מחיר החבית ולגזור תוך כדי קופון של הבלו בדרך כדי לממן את אותם סקטורים שיושבים בממשלה, השותפים הטבעיים? כמו קאטו הזקן, אני אחזור ואומר על הבמה הזאת: צריך שכל החברים, כל המאמינים, הרוב הישראלי, הרוב הציוני, לקבל את ההחלטות הקריטיות שיחזירו אותנו להיות עם אחד, ולא יהפכו אותנו לשבטים שונים שחיים האחד ליד השני, לא מתקשרים האחד ליד השני ורק יושבים ומקשיבים לראש הממשלה שמאיים עליהם. ומגיע להם יותר. מגיעה להם מדינה מודרנית, מדינה מערבית, מדינה שיש בה שופטים בירושלים, מדינה שיש בה שוויון הזדמנויות לכל ילדיה, מדינה שזה לא משנה איפה אתה נולד, במרכז או בפריפריה, מדינה שכולם נושאים בה בנטל הביטחוני,

מדינה שכולם בה תורמים לחברה וכולם נהנים מפירות הכלכלה. מגיעה לנו מדינה שלא מבוהלת מכל מה שקורה מסביב, מדינה שהיא חלק מברית אזורית שמבינה שצריך להילחם ב"חמאס", ב"חיזבאללה" ובאירן, הברית הזאת שאנחנו יכולים לתפור דרך התהליך המדיני עם הפלסטינים, והיא יכולה לכלול את מצרים,

את ירדן, את טורקיה ואת מדינות המפרץ,

כל אלה שמבינים שאירן היא האיום, כמוך מבינים, והם מוכנים להיות שותפים. אבל אתה נדרש לחזור לחדר המשא-ומתן. ואתה יודע, אדוני ראש הממשלה? הנאום זה הוא באמת לא נועד לנגח. אני יודעת, לא. לא, הוא לא נועד לנגח.

הוא נועד להעיר את הציבור במדינת ישראל.

חברת הכנסת, הוא נועד להעיר את הממשלה הזאת,

למה,

אני קורא אותך לסדר פעם, למה, למה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. הוא קריאה לקבלת החלטות עבור אזרחי מדינת ישראל כולם. תודה רבה. רבותי, תם הדיון ב-40 חתימות. נאום פרידה. אני רוצה רק להפנות את תשומת לבם של האנשים אשר נימקו את 40 החתימות ואת הבקשה והדרישה מראש הממשלה, שהם אפילו לא היו נוכחים כאשר היתה תשובת ראש הממשלה והתייחסותה של ראש האופוזיציה לנאום ראש הממשלה. אני חושב שמבחינה פרלמנטרית הדבר לא ראוי. נא להפנות את תשומת לבם לעניין זה. רבותי, אנחנו מצביעים על דברי ראש הממשלה, לא על הבקשה ל-40 חתימות. כך שמי שבעד דברי ראש הממשלה מצביע בעד, ומי שמתנגד לדברי ראש הממשלה מצביע נגד. זו ההצבעה. חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד ומי נגד דברי ראש הממשלה? נגד הממשלה הזאת.

36 בעד, 30 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהכנסת אימצה את דברי ראש הממשלה על-פי הרוב. תודה רבה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שירות אזרחי, התשע"ב 2012. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 53), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת הכלכלה. מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בנושא: הרס עתיקות בהר-הבית, הצעתם של חברי הכנסת אריה אלדד וציפי חוטובלי.

תודה, גברתי מזכירת הכנסת. אנחנו עוברים לנושא הבא והוא הצעות לסדר-היום. הנושא הראשון: ההסלמה בדרום וירי הטילים לעבר יישובי הנגב,

ראשונת הדוברים בעניין הזה, חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה. שלוש דקות לכל דובר. ישיב השר גדעון סער, הוא פה.

הם עדיין באווירת 40 חתימות. בבקשה, נא להתחיל. רבותי שם, איפה הסדרנים? בבקשה, גברתי, שלוש דקות.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אחמד טיבי איננו פה. ראיתי שהוא פרסם ב"פייסבוק", באתר, שעזה לעולם תהיה חזקה. אז רציתי להגיד לאחמד טיבי ולשכמותו שלמדינת ישראל אין רק "כיפת ברזל", יש לה גם קיר ברזל ויד ברזל. ואם הם לא יבינו את זה במוח, הם יבינו את זה בכוח. החיסולים של ראשי הטרור ימשיכו להיות כל עוד הטרור מרים את הראש. לא יכול להיות שכל מוסטפא וכל מוחמד וכל אחד שמחליט לירות מהגדה, מקפיץ את כל המדינה הזו. הגיע הזמן שהם יבינו שה"חמאס" אחראי למה שקורה בעזה והתפקיד שלנו, בעזה, לא בגדה.

והתפקיד שלנו זה לרסן כל טרור, גם כשהוא בעזה. ואנחנו נסביר להם את זה בכוח, אתה שומע, חברי חבר הכנסת? אנחנו נסביר להם את זה בכוח, כי הם

אף אחד לא חסין מבחינת הפעילות של צה"ל. לצערי, לא מעניין את המנהיגים הפלסטינים, האזרחים שלהם לא מעניינים אותם. להם אין "צבע אדום", הם משתמשים באזרחים שלהם כמגן וככאלה שיכולים באמצעותם לפגוע במדינת ישראל. מיליון תושבים נמצאים בדרום, מיליון תושבים נושכים שפתיים, מיליון תושבים יושבים במקלטים, מיליון תושבים חיים בחרדה, כי הם יודעים שזאת המדינה שלנו, כי הם יודעים שצה"ל יעשה את הכול כדי להגן עליהם ואנחנו נטפל באויב הפלסטיני. מדינת ישראל הוכיחה את הכושר ההתקפי שלה ואת היכולת ההגנתית שלה. ואנחנו, תפקידנו לוודא שהם ימשיכו לעשות את זה ולתת להם את כל הגיבוי ואת כל הכוח לעשות את זה.

מוכיח את זה, גם אבו מאזן מוכיח את זה, שאין לו שום רצון ללכת למשא-ומתן עם מדינת ישראל. הוא לא רוצה להיות פרטנר אמיתי, הוא רוצה להמשיך בטרור, הוא רוצה לפגוע באזרחים, הוא רוצה לעשות את הכול כדי לסלק אותנו מכאן, ואנחנו לא ניתן להם את זה. לנו יש יד הברזל, קיר הברזל, "כיפת הברזל". עם ישראל חי. תודה. חבר הכנסת מגלי והבה, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. מגלי, אני

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

הוא שאותם אנשים הפועלים ברצועת-עזה לא משרתים את האינטרסים האמיתיים של העם הפלסטיני, כי אותם אנשים ששמים מול עיניהם, אותם טרוריסטים שמנסים לפגוע באזרחים חפים מפשע, פניהם לא לשלום. ואת זה צריך להגיד להם. לא יכול להיות שאותם אנשים יבואו ויפתחו באש כל אימת שירצו לכיוון יישובים ישראליים. לא יכול להיות שייקחו כלי נשק, "קסאמים", טילים מוברחים ואחרים, ישימו אותם בין הבתים ובתוך בתי-ספר, ויפתחו באש מאותם מקומות. זה לא משרת את השלום. אני גם שמעתי את ראש הממשלה. אין לנו מה לחפש בעזה, יצאנו מעזה בשביל לאפשר להם את החיים שלהם. אין לנו גם תשוקה לחזור לעזה ולהקים שם התנחלויות או להיות שם. התירוץ הזה שכל הזמן באו בטענות שעזה במצור,

הגבול המצרי פתוח,

מה רוצה אותה הנהגה של "חמאס", של ה"ג'יהאד" ואחרים? אין הסבר אלא שהם משרתים אינטרסים אחרים. הם משרתים את האינטרסים של האירנים. וכאשר הם עוסקים בטרור ומסכנים אחרים,

ולכן צריך להגיד לאותה הנהגה: האינטרס של העם הפלסטיני הוא לא לירות "קסאמים" וטילים על ישראל, מי שחפץ בשלום. האינטרס של העם הפלסטיני להגיע לשלום, אין תירוצים שיש כוח ישראלי או התיישבות ישראלית בעזה. הדבר הזה לא קיים. אבל מצד שני, אלה שרוצים להגיע לשלום חייבים לחזור לשולחן המשא-ומתן. אין אלטרנטיבה למשא-ומתן בשביל להגיע להסדר. ואני היום שמעתי את ראש הממשלה, לא מזמן,

אדוני היושב-ראש, נעשיתי יותר פסימי, כי היום הוא התווה לנו את המדיניות שהוא רוצה להכתיב אותה, ומכתיב אותה כבר שלוש שנים. אין משא-ומתן, מאשים אחרים למה יצאו מעזה והצביעו בשביל לצאת מעזה, והוא רוצה להשאיר את המצב כמו שהוא. לא, אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא מסכימים אתך. אנחנו בעד פתרון שתי המדינות, ואנחנו בעד שיהיה שקט בין ישראל לבין שכנותיה, בין ישראל לבין הפלסטינים. לא יכול להיות, וכולנו רואים את מה שקורה היום בגדה המערבית,

הפיתוח הכלכלי, הערים השקטות. צריכים להגיע למדינה עצמאית. אבל אלה שבעזה, ה"חמאס", וה"ג'יהאד" וכל הנהגת הטרור הזאת צריכה להבין, היא לא פועלת למען העם הפלסטיני, ולהיפך, היא פוגעת באינטרס של העם הפלסטיני. תודה רבה. במלה אחרונה, אדוני היושב-ראש, אני אומר: תפסיקו לעסוק בטרור ותבואו לשולחן המשא-ומתן. תודה, אדוני. תודה, חבר הכנסת מגלי והבה. חבר הכנסת דב חנין, ולאחריו, חבר הכנסת סעיד נפאע, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בפנייה שהתקבלה אצלי, ואדוני היושב-ראש, אני יודע שהיא התקבלה גם אצלך, מחבר קיבוץ ניר-יצחק בדרום, פדרו גולדפרב, שכתב לנו שתופי המלחמה מכים ומשמיעים קול רב-עוצמה, הרבה יותר חזק מאשר בעבר. ואנחנו, תושבי הדרום, הפכנו להיות כולנו לאסירי מלחמה. איני מוכן להמשיך כך, איני מוכן להיות אסיר במלחמה שאתם מנהלים בעזה. עמיתי חברי הכנסת, כתב השבוע פרשן "ידיעות אחרונות" שהסיבוב האחרון בעזה היה מהלך יזום. אין בזה שום ספק. זו היתה התקפה מתוכננת שהפירה את הסכם הרגיעה, ובעקבותיה, בדיוק כמו שהיה צפוי, היו טילים ו"קסאמים" ומיליון אזרחים נכנסו למקלטים. עמיתי חברי הכנסת, זהו ההיגיון המשובש של ממשלת נתניהו, זהו ההיגיון של סיבוב מלחמתי אחד שמגיע אחרי סיבוב מלחמתי שני. אדוני היושב-ראש, שמעתי בקשב רב את דבריו של ראש הממשלה כאן ויצאתי מאוד מודאג, כי אותה שיטה של ליזום עימות, אותה אסטרטגיה של ליזום עימות, שניהלו אותה בעזה ושהובילה גם מיליון תושבים בישראל למקלטים, אותה שיטה תעבוד גם מול אירן ותוביל 7 מיליון אזרחי ישראל למקלטים. ואתם יודעים מה, עמיתי חברי הכנסת? כנראה לזמן הרבה יותר ממושך. זוהי דרך פסולה, היא דרך קלוקלת, זוהי דרך שמובילה את שכנינו ואותנו לאסון. אני שמעתי את ההתרברבות שאצל הפלסטינים היו 25 הרוגים ואצלנו, למרבה השמחה כמובן, לא היו הרוגים. אנחנו כולנו שמחים שאין הרוגים ישראלים, אבל מהי השמחה הזאת ב-25 הרוגים פלסטינים? זה משהו שמקדם ביטחון? זה משהו שמקדם שלום? זה משהו שמקדם עתיד? זה משהו שמוריד את השנאה? זה משהו שמצמצם את הסכסוך? עמיתי חברי הכנסת, הממשלה הזאת מובילה את כולנו, בעוצמה ובביטחון עצמי מטורף, לאסון היסטורי. תודה רבה. תודה, אדוני. חבר הכנסת סעיד נפאע, לא נמצא כאן. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יצחק הרצוג, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת משה גפני. בבקשה, אדוני.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 שמענו פה נאום ונאומים של שיכרון הכוח. מנאומו של ראש הממשלה, הוא מוּנָע או מודרך מהפוליטיקה של האירניזציה, מנסה להשליט בחברה ובמדינה אירנופוביה. דרכו הצבאית,

והמיליטריסטית מודרכת ומוּנעת רק מההיגיון הזה שהוא מנסה להשליט ולהשרות ולעשות מזה אווירה שלמה, אווירה שלמה, שרק חושבת אירן, מפחדת אירן, חוששת מאירן. עזה היא אירן הקטנה, ועזה ראש החץ של האירנים באזור. כל זה כדי להצדיק את התוקפנות, כל זה כדי להצדיק את ההתקפה היזומה, שהרבה אמרו שהמטרה העיקרית שלה היתה לנסות את "כיפת הברזל", מין מקדמה למלחמה עם אירן. וראש הממשלה סיכם את המלחמה במסיבת עיתונאים, אמר: ניצחון. ניצחון, כי "כיפת הברזל" הצליחה ליירט אחוז לא מבוטל מהרקטות והטילים וכי נפגעו פלסטינים. והוא מתעלם שמיליון אנשים היו מאוימים או היו בסגר, מהנזק הכלכלי, הוא מתעלם מזה שכמות הפצמ"רים והטילים שנורו על ישראל גדולה אפילו יותר מב"עופרת יצוקה" והוא מכריז ניצחון. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה מונע משיכרון הכוח והוא לא לומד את הלקח ההיסטורי, שבכוח לא מביאים ביטחון. לא על "כיפת הברזל" תחיה ישראל ולא היא שתביא את הביטחון, אלא בהיגיון של שלום ובמדיניות של שלום. מי שרד בכוח בכל ההיסטוריה?

לא החזק יישאר חזק ולא החלש יישאר חלש. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת יצחק הרצוג, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת משה גפני. אם הוא לא יהיה, חברת הכנסת עינת וילף, ואם היא לא תהיה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת משה מטלון. איך פתאום, אדוני היושב-ראש, הנושא הזה לא מעניין את חברי הכנסת. רק לפני יומיים יצאו בכותרות ענק, לכל אחד היתה עצה לממשלה מה צריך לעשות ומי צריך להיכנס יותר חזק, ולכל אחד יש פתרון. אני חייב לומר, אדוני היושב-ראש, מהסיורים שערכתי באזור הדרום, שהתרשמתי מאוד מאוד לטובה מהתפקוד של המערכות השונות. אני חושב שהפקת הלקחים מהמבצעים הקודמים, מ"עופרת יצוקה" והסבבים הקודמים, גרמו לנוהלי עבודה, עד כדי כך שאומר לי ראש עיר: הכול שקט ואנחנו רגועים ומתפקדים טוב. כשהייתי אצלו בזמן "עופרת יצוקה" היה הרבה מאוד לחץ. אני חושב שזה בא בצורה משולבת. מצד אחד, מערכת מדינתית שתפקדה טוב, עם גורמים של פיקוד העורף, עם שירותי הרווחה, שירותי ההצלה, שירותי הכבאות, המשטרה וכמובן,

תפקוד יוצא מן הכלל של הצבא בהפעלת "כיפת ברזל". זו שוב ההזדמנות לברך את עמיר פרץ על תרומתו בנושא הזה. אני חושב שמערכת "כיפת ברזל", יחד עם תפקוד נאות וציבור שהוא בסך הכול ציבור חזק,

נחוש וממשיך בשגרת יומו, מביאים את ישראל למקום אחר לקראת סבבים אפשריים עתידיים. לא נכון להיכנס לעזה בכוח, אלא יש להתנהל כך שלא פותחים עוד חזית כאשר למולנו חזית אחת ענקית, שהיא החזית האירנית כאופציה אפשרית לעימות, זה לא נכון כאשר מסביב ייהום הסער, ואנחנו צריכים להתנהל בצורה נבונה.

לחסל את ראשי טרור, ואני חושב שחיסולו של מר קייסי היה חיסול נכון ומוצדק. רוצח נתעב ששלח מחבלים להרוג חברים שלי, את משפחות קרלינסקי וגז מכפר-סבא בפיגוע הנורא בכביש 12. מצד שני, התנהלות ממוקדת,

שידעה לתת מצד אחד מנופי כוח ומצד שני אפשרות למצרים להיות מתווכים, לעבוד בצורה נכונה ולפרגן למצרים על היכולת להביא רגיעה באזור, שכן זהו גם אינטרס מצרי, לא רק אינטרס של יתר הצדדים. עכשיו תעלה השאלה הגדולה, האסטרטגית:

כי הרי לא נוכל להתקדם לחזון שתי מדינות עם שתי מדינות פלסטיניות. בסוף תצטרך להיות ישות פלסטינית אחת. יש צורך להתקדם במהלך מדיני מול אותם גורמים מתונים, מול אותה רשות פלסטינית קיימת, מול עבאס,

לחצות את הרוביקון וללכת למהלך נועז, גם שייתן לישראל יכולת תמרון מדינית אמיתית בבוא העת, בהינתן עימות עם אירן, ומי שחושב שהעולם מדחיק ולא מתעניין בנושא הפלסטיני טועה טעות מרה. ומנגד, אנחנו חייבים לתבוע מהפלסטינים מצב שבו תהיה מדינה פלסטינית אחת. אדוני היושב-ראש, לא תוכלנה להיות שתי ישויות, והסוגיה של שליטת ה"חמאס" בעזה ללא ספק פוגעת בכל אפשרות להתקדם לפתרון עתידי. מכל מקום, מכאן שלוחה ברכה לתושבי הדרום. חזקו ואמצו, עם ישראל כולו אתכם, הבאתם דוגמה ומופת השבוע, ונקווה מאוד

מרגמות ושיגורים, ונחזק את ידי תושבי עוטף-עזה גם כן על עמידתם הנחושה בוקר ולילה זה חודשים רבים.

תודה, אדוני חבר הכנסת הרצוג. שלושת החברים שקראתי להם, חבר הכנסת גפני, חברת הכנסת וילף וחבר הכנסת מטלון אינם כאן. מטלון כאן.

יופי, אוקיי. חבר הכנסת משה מטלון, שלוש דקות. בבקשה, אדוני. תודה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני סגן שר האוצר, חברי חברי הכנסת, לפני כמה ימים התקבלה ידיעה, מידע מדויק, על ניסיון, על רצון לאירוע מתגלגל, שוב בגבול סיני, כביש 12. צה"ל פעל כפי שפעל, רוצץ את גולגולתו של אותו רב-מרצחים, רב-המרצחים התורן קייסי, דבר שגרם לסבב, המלה הזאת "סבב" היא בכלל משהו שאסור שיתקבל על דעתנו, אדוני השר, זה מין מושג שאנחנו הולכים ומתרגלים אליו, ולצערי הרב אנחנו גם משלימים אתו, סבב נוסף של ירי של למעלה מ-200 טילים, פצמ"רים, על תושבי מדינת ישראל. אני רוצה לדבר, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, על אוכלוסיית הדרום. מיליון איש ישבו בממ"דים, במקלטים, במצב של חרדה בלתי אפשרית לא בפעם הראשונה, וכפי שזה נראה זו לא הפעם האחרונה. ביניהם יש שכירים שצריכים לדאוג להם, ודואגים להם, אני מבין, לפיצוי. אבל ביניהם גם עצמאים רבים מאוד, עצמאים של עסקים קטנים, שנאלצים אחת לתקופה לסגור את עסקיהם, להפסיד כספים, להיכנס לצרות בבנקים,

עיקול חשבונות וכך הלאה, חשבונות מוגבלים, על לא עוול בכפם.

אדוני היושב-ראש, הם משלמים את מחיר היותם תושבי אזור הסלמה, פעם אחת הם משלמים את המחיר הכלכלי. ואנחנו, כחברה שרוצה לשמור על החוסן הלאומי שלה, על חוסנה הערכי, לא יכולים להרשות זאת לעצמנו. והנה, יושב פה אדוני סגן שר האוצר, עמד פה על הבימה הזאת לפני יומיים שר האוצר. אני שאלתי אותו ממקומי איך אתם מתכוונים לטפל לא באוכלוסיית השכירים שנמצא לה פתרון, איך אתם מתכוונים לטפל באוכלוסיית האנשים העצמאים, העסקים הקטנים, בעלי המספרות, בתי-הקפה, בעלי החנויות למיניהן, איך אתם מתכוונים להתעסק בנושא הזה, איך אתם מתכוונים לפצות אותם. אנחנו כולנו מכירים את החוק. אתם לא הכרזתם על מצב

ואתם חייבים, אדוני סגן השר, למצוא פתרון כפי שהתחייב מעל בימה זו שר האוצר. אני מצפה משר האוצר, אני מצפה מממשלת ישראל, אני מבקש מממשלת ישראל: אם אנחנו חפצים לשמור על החוסן הלאומי שלנו, אל לנו לפגוע פגיעה כה חמורה באנשים שיושבים והם בעצם החזית האמיתית, לחפש את הדרך לפצותם ולתת להם את האפשרות להתקיים בכבוד.

תודה רבה, אדוני. אני מזמין את שר החינוך, השר גדעון סער, להשיב בשם שר הביטחון על ההצעות לסדר-היום. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאז סוף השבוע האחרון שוגרו מעל 300 רקטות לעבר שטח ישראל, 170 מתוכן נחתו בשטח ישראל, וזאת לאחר סיום חייו של מפקד ארגון "ועדות ההתנגדות העממית" בעזה, זוהיר אל-קייסי, בנסיבות ידועות. הפגיעה באל-קייסי נועדה לסכל פיגועים חמורים, שהיו עלולים לעלות בחיי אדם רבים ולסכסך בין ישראל למצרים. ישראל רואה ב"חמאס" אחראי למצב ודורשת ממנו להביא להפסקת הירי מעזה. רצועת-עזה תחת הנהגת ה"חמאס" ממשיכה להיות פוטנציאל איום על ישראל, וזאת נוכח המשך מאמציו להתעצמות צבאית בסיוע אירני. "חמאס" גם מאפשר לשותפיו ברצועה לירות על ישראל, ובעיקר ל"ג'יהאד האסלאמי", המהווה לכל דבר ועניין זרוע ארוכה של אירן. רובן המכריע של הרקטות יורטו על-ידי מערכת "כיפת ברזל". במקביל הפגין צה"ל את יכולותיו המבצעיות בתקיפות

מדויקות ואפקטיביות, אני רוצה לומר זאת לחבר הכנסת דב חנין, כי ההרוגים היו מחבלים. האמירה "אנשים" היא, בוא נגיד, מכבסת מלים. אני לא מכיר צבא אחר בעולם שבמאסה כזאת של טילים לעבר שטח ישראל, פוגע באופן אפקטיבי במשגרי טילים שרוצים לפגוע באזרחיו ובמחבלים. צה"ל הגיב וימשיך להגיב גם בעתיד בעוצמה ובנחישות נגד כל ירי לעבר שטחה הריבוני של מדינת ישראל. צה"ל משקיע מאמצים יוצאי דופן כדי שפגיעותיו יהיו ממוקדות ולצמצם פגיעה בבלתי מעורבים בטרור. האחריות להיפגעות האזרחים היא על ארגוני הטרור, שפועלים במכוון מלב האוכלוסייה האזרחית. איננו מעוניינים בהסלמות כשלעצמן, אך אנו ערוכים ומוכנים להגן על אזרחינו ולקבוע מחיר כבד לכל ניסיון לפגוע בשגרת חייהם. תודה. איפה טלב? מבין חברי הכנסת שהציעו את הנושא הזה לסדר-היום נמצא רק חבר הכנסת דב חנין. לא שאלתי את השר מה הוא מציע, אדוני. כל הצעה של המציעים תהיה מקובלת עלי. מה מבקש המציע? מליאה. מליאה. אנחנו נצביע על העברת הנושא למליאה. נא להצביע. בבקשה.

ברוב של חמישה חברי כנסת, ללא מתנגדים וללא נמנעים, הנושא יידון במליאה. אנחנו עוברים לנושא הבא, והוא: ניכוי משכרם של עובדים הנעדרים ממקומות עבודתם בשל מצב ביטחוני,

אני מזמין את חבר הכנסת שלמה מולה שיפתח את הדיון, אחריו, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, ואחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת עמיר פרץ, אם הוא יהיה כאן. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושב שכל אדם שקם בבוקר, הולך לעבוד, או בגלל סיבה ביטחונית כלשהי בעצם הוא נעדר, ומנכים ממשכורת שלו, אין דבר יותר נבזי מזה, אדוני היושב-ראש. שכר העובד זה בעצם קיומו של האדם. אדם עובד כדי שיהיה לו שכר. אם בגלל איזו בעיה ביטחונית מנכים משכרו, נו, אז מה, מה, הוא יזם את הבעיה הביטחונית? אני באמת מחכה לשמוע את סגן שר האוצר, אתה רק מאשים, ואתה כבר קובע עובדות. לא, לא, לא.

אני רוצה לפחות, ראשית, שלמה, מי נבזי?

אני מציע לאנשי ערוץ הכנסת לשנות את הנושא של הכתובית. אני רואה מה שאתם לא רואים. בבקשה, תמשיך, אדוני. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד בעצם, אדוני סגן השר, אני לא מאשים. רק שנייה, אני לא מאשים, אני רק מצטט את הדברים שעלו כפי שהם עלו. אם הדברים הם לא נכונים, אז אנחנו נשמח,

גם ידידתי הטובה, חברת הכנסת אורלי לוי. אנחנו נסתפק בתשובה שלך. אם הדברים לא נכונים, אז בסדר, בזבזנו את שש דקות במליאת הכנסת, והעיקר שהעובדים מקבלים את מה שמגיע להם. אני חושב שצריך לגלות רגישות-יתר כאשר מדברים באדם העובד. צריך באמת דווקא לגלות, אולי, יד קשה למי שמרמה, למי שלא עובד, למי שמוצא לו מפלט כדי לא ללכת לעבודה. אבל האדם העובד, אז הוא לא הלך לעבודה במקרה הזה לא מפני שהוא באמת בחר שלא ללכת לעבודה, בגלל בעיה ביטחונית. ואני משוכנע שאותם אנשים שרצו ללכת לעבוד לא הזמינו את הבעיה הביטחונית. כורח המציאות, המציאות האזורית שבה אנחנו נמצאים, זאת המציאות. שמענו את הנאום של ראש הממשלה לפני כמה דקות, לא משאיר לנו שום תקווה. אני הייתי רוצה שאנחנו נהיה במדינה שיש בה ביטחון,

שגשוג, ושאף אחד לא יקום בבוקר ויצטרך לפחד שהוא אולי יהיה תחת טילים. אנחנו לא במדינה כזאת, אבל יש לי תקווה שמדינה כזאת תבוא יום אחד. אבל עד אז, אם יש בעיה ביטחונית ואנשים נשארים בבית או לא הולכים לעבודה בגלל,

שהילדים נשארים בבית, רוצים לטפל בילדים כי הם לא הולכים לבית-הספר, בגלל זה צריך לנכות להם מהשכר? מישהו בכלל מעלה על דעתו לנכות להם מהשכר? לכן, אדוני סגן שר האוצר, יש לנו, אני באופן אישי, יש לי הערכה אליך, רבה מאוד. אני משוכנע גם, אתה אדם רגיש, אבל יש כאלה בפקידות האוצר או בפקידות הממשלתית שאין להם לב.

יש הרבה כאלה, אני אומר לך. ולכן, אני מקווה שאתה תענה לנו. אבל מעל הכול, צריך להיות רגישים כאשר מדובר באדם שעובד ומשתכר, וצריך לעשות, לסייע, ככל שניתן, בוודאי ובוודאי לא לנכות משכרו בגלל הבעיה הביטחונית.

תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

לדברים שאני רוצה להעביר אליכם, כנציג משרד האוצר, ואני בטוחה, מהניסיון שהיה לי גם בדברים ובנושאים אחרים, שיש עם מי לדבר כאשר מדובר לפחות בדברים שהם באמת כורח המציאות, וגורמים לעוולות קשות שלא מתוך בחירה של אותם אנשים שנכנסו לתוך הסיטואציה.

אני רוצה לפתוח ולחזק את תושבי הדרום, שזו כבר תקופה די ארוכה נמצאים במציאות שהיא לא אמורה להיות מציאות של אזרחים. היא לא, בעולם מתוקן, לא אמורה לגרום לכך שאזרחים על ילדיהם, על נשיהם, מותקפים בצורה כזאת שלעתים המדינה לא יכולה לספק להם אפילו את שגרת החיים הנורמלית, הבסיסית. אני אתן דוגמה שהיא הדוגמה העיקרית למצב האבסורדי, שיש לו לא מעט השלכות על חיי היום-יום. אז מעבר לפגיעות הקשות בנפש וברכוש ולזריעת הפחד בקרב התושבים, וההשפעה על סדר-יומם וחייהם של ילדי הדרום שסובלים מהשבתות חוזרות ונשנות של מערכת החינוך, יש השפעה קשה ומורכבת מאוד. ההורים נאלצים, לצערי הרב, בגלל לקונה בחוק, להתמודד עם מצב שבו מודיעים,

אלא באמת כדי לשמור על שלום הילדים, מצב שבו מודיעים על השבתת מערכת החינוך. ילדים קטנים, ואם אינני טועה, מדובר בלמעלה מ-200,000 ילדים במערכת החינוך שאין להם לאן ללכת בימים האלו, חברי חבר הכנסת עמיר פרץ, שהוא היוזם הראשון בהצעה הזאת לסדר-היום. חשבתי למשוך קצת זמן ולדבר לאט, כי בדרך כלל אני מדברת מהר. אני מקווה שתוסיף לי עוד קצת זמן, כי זה נושא בהחלט חשוב.

אבל באמת, אדוני היושב-ראש, הם נאלצים להישאר בבית בגלל המצב הזה, אבל ההורים שלהם מחויבים לצאת לעבוד, כי אם הם לא יצאו לעבוד הם לא יקבלו תמורה בעבור אותם ימים. אף אחד לא ישפה אותם, לפחות על-פי המצב הקיים היום, בגלל הלקונה הזאת. אז מי אמור? אומרים להם: תשתמשו בימי חופש שלכם או בימי בחירה, כאילו זה באמת בחירה שלהם לשבת עכשיו בבית, כאילו הם הולכים לבלות, הולכים לעשות איזה משהו כיפי. הם נאלצים להישאר עם הילדים בתקופה שהיא מאוד מלחיצה וגורמת לחרדות אצל הילדים כאשר האזעקות מופעלות. אני שמעתי סיפור על כך שילדה בבית-ספר יסודי נשארה עם אחותה התינוקת כי לאמא לא נשארו ימי חופש, והיא צריכה היתה להישאר באותו היום, שהיו בו שש אזעקות. עכשיו אני אומרת: מה אותה ילדה צריכה לעשות? יש לי ילדה בגיל הזה. במצב נורמלי, ויגיד לכם את זה גם קדמן, בכלל אסור לה להשגיח על ילד קטן. ההורים גם מאוד חוששים שהם יישארו בלי כסף,

אדוני, אני חושבת שאתה יודע טוב מאוד מי זה.

במצב, אנחנו לא ניכנס עכשיו למי זה קדמן ומה אנחנו חושבים עליו ומה אתה חושב עליו. מי זה קדמן? המועצה לשלום הילד. אבל באמת, באותה נקודת זמן ילדים נשארים בבית, לפעמים בלי השגחה הורית, או לפעמים מתוך מקום שבו ההורים נאלצים לשאת נטל כלכלי מאוד מאוד גדול. אני חושבת על כך ואני אומרת דבר מאוד פשוט: את המציאות הזאת לא הם יצרו, לא הם בחרו בה, ואנחנו צריכים להבטיח שגם תהיה להם עבודה. לא רק להודות להם על כך שהם נשארים באזורים האלה, שמותקפים כל הזמן, אבל בטח לא לגרום להם לשלם קנס. אדוני השר, יש לי הצעת חוק שבעצם נכתבה בדצמבר, באירועים הקודמים,

היו אלי המון פניות של הורים, וגם של ראש עיריית באר-שבע, שדיבר על כך שיש להם בעיה מאוד גדולה כאשר מחליטים על השבתת מערכת החינוך, ובמקביל לא משלמים להורים האלה וההורים לא יודעים מה לעשות. אני יודעת שכעת שר האוצר נתן הוראה שכאשר מדובר בהשבתת ימי הלימודים בגלל מצב החירום, המדינה תשפה.

וככה גם כתוב בהצעת החוק שלי, כי מה אנחנו מבקשים מההורים? או להיות מפקירים, להפקיר את הילדים שלהם, וזאת עבירה על החוק,

בדיוק. להפקיר את הילדים, מה הם יעשו? או בעצם לשלם מהכיס שלהם על זה שהם נמצאים במציאות שבה המדינה לא יכולה להבטיח להם חיים נורמליים עד כמה שניתן. זה הצדק, זה צריך להיות הדין,

אני מבקשת ממך להפוך את זה להצעת חוק ממשלתית. אינני רוצה את הכותרת, למרות שזה היה בא,

הגענו עוד פעם להסלמה, ואני מתארת לעצמי שזו לא הפעם האחרונה שתושבי הדרום יצטרכו להיות בבתים ומערכת החינוך תהיה מושבתת. אנחנו צריכים לקחת אחריות על המצב הזה, וזה משהו שהמדינה גם יכולה לספוג, מה גם שיש לה קרנות בדיוק בשביל המצבים האלה. וגם את היכולת, בצורה כזאת או אחרת, אולי אפילו לעשות ניכויי מס,

או מס הכנסה שלילי וכדומה, וזה יכול באמת להביא פתרון.

תודה לסגנית יושב-ראש הכנסת, חברת הכנסת אורלי לוי. חבר הכנסת עמיר פרץ, בבקשה, אדוני.

חברי חברי הכנסת, כבוד סגן שר האוצר, אני חושב שאין מתאים ממך מכל ההיבטים לבוא ולהשיב על ההצעה הזאת. אני חושב שזו דרישה שהתוקף המוסרי שלה זועק לשמים. אתה, כתושב אשקלון, אני בטוח שאתה פוגש את האנשים שם, פוגש מקרים שבהם אותם שלושה ימי עבודה הם לא דבר של מה בכך עבור משפחות מסוימות באשקלון, אני בטוח שאתה פוגש את אותם בעלי עסקים, שאומרים לך: שמע, הפסדנו, אני בטוח שאתה פוגש את אותם זוגות שהתחתנו, וחלק גדול מהאורחים שלהם התלבטו אם לבוא או לא לבוא. אני חושב שבסך הכול רוב האוכלוסייה התנהגה באחריות. לא היה פה איזה ניצול, כאלה שאמרו: אה, ברוך השם, יש איזה התקפה,

בוא נשב בבית, פנאן, ניקח לנו את הזמן.

ראית אוכלוסייה בוגרת, שעומדת בצורה מכובדת. במקום שהיה אפשר לשלוח את הילדים לבתי-הספר, כמו בכל עוטף-עזה, שם יש בתי-ספר ממוגנים, שם יש בתי-חינוך ממוגנים, שם המרכזים הקהילתיים מוגנים, ראית ששמרו על שגרה. במקום שבו הורים נאלצו להישאר עם ילדיהם, הם נשארו בביתם. עכשיו, מה הבעיה, אדוני שר האוצר? אני רוצה להסביר לך את הצד הטכני: יש מה שנקרא "שעת תקיפה", זה המושג הצה"לי. "שעת תקיפה" נותנת סמכות לצה"ל להיות זה שמוסמך לתת הוראות ביטחוניות.

אם לא מכריזים על שעת תקיפה, אז אותו נציג פיקוד העורף לא יכול להגיד למישהו: אדוני, אתה לא יכול להסתובב ברחוב, תיכנס לפה, תיכנס לשם, הוא לא יכול להורות לסגור מוסד מסוים, הוא לא יכול להגיד שבאולם הזה לא תהיה חתונה. לכן מכריזים על העניין של "שעת תקיפה". מה קרה הפעם? קרה דבר שהוא בלתי מקובל. למה נתנו את המושג הזה, "שעת תקיפה"? כדי שלא יהיה מצב שצריך לחכות לשר הביטחון עד שהוא יחליט אם הוא מכריז על מצב מיוחד בעורף.

כי ב"שעת תקיפה" אתה לא צריך לסמן מפות. כשאתה מכריז על מצב מיוחד בעורף אתה צריך לקחת מפה, לסמן בדיוק מי היישובים שנמצאים בפנים. שר הביטחון, אני חושב שהוא לא רק מוסמך, הוא מחויב, לאחר שחולפות 24 שעות, זה הזמן ששעת התקיפה עומדת בתוקף, חייב היה להכריז על מצב מיוחד בעורף. אני חושב שכל ההתנהלות של הממשלה היתה התנהלות נכונה בעימות הזה. אין שום סיבה שהעימות הזה מול האזרחים יהפוך לסבב שמשאיר טעם כל כך מר. אני חושב שאם תשאל את אזרחי ישראל בתל-אביב, בחיפה, אם הם לא מרגישים שהם רוצים להיות שותפים בנטל של אותם אזרחים, מה קורה פה? מצד אחד, אנשי הדרום משלמים בכך שהם צריכים לספוג את המשמעויות של המצב הביטחוני, אבל הם משלמים מס נוסף מכיסם. זה מס שהוא מס לתושבי הדרום בלבד. לכן, אדוני סגן שר האוצר,

פונה אליך. חבל שאחרי שהמדינה היתה כל כך מאוחדת ומלוכדת ועברה את המשבר הזה בצורה כל כך מכובדת, חבל להשאיר טעם רע שממנו יצאו קולות שהמדינה מפקירה דווקא את אזרחיה שעמדו בגבורה במשימה שהוטלה עליהם בעל כורחם.

תודה לחבר הכנסת עמיר פרץ. אני מזמין את סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן,

על ההצעות לסדר-היום בשם הממשלה. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת עמיר פרץ תושב שדרות, וכפי שהוא ציין אני תושב אשקלון, ועברנו יחד את הסבב האחרון. לצערי, זה לא הסבב הראשון, ואני מאוד מקווה שזה יהיה הסבב האחרון.

להצעה שהצעת, חבר הכנסת עמיר פרץ, יחד עם חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס וחבר הכנסת שלמה מולה, בעניין ניכוי משכר של עובדים הנעדרים בשל המצב הביטחוני, ד"ר יובל שטייניץ, שר האוצר, הורה אתמול שלא לנכות שכר לעובדי המגזר הציבורי בדרום הארץ שנאלצו להיעדר מעבודתם עקב סגירת מוסדות החינוך של ילדיהם בעקבות הוראות של פיקוד העורף. את המגזר הציבורי זה קל לכמת, זה דבר שאתה יודע, והיתה הוראה מיידית.

הנחה השר ד"ר שטייניץ את אנשי המשרד לבדוק במהלך הימים הקרובים את האפשרות לסייע גם לאלה מההורים העובדים במגזר הפרטי והעסקי שיש להם ילדים קטנים, אם על-ידי שיפוי מעסיקים ואם בדרך אחרת.

כמו כן החליט מנהל רשות המסים, מר דורון ארבלי, על מתן ארכה לתושבי הדרום בתשלומי המסים התקופתיים שלהם. לאור זאת, יידחו מועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למס ערך מוסף, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה למי שמתגורר באזור העימות מ-15 במרס ל-20 במרס 2012. על כל פנים, ההצעות שהצעתם, למעשה אתם נכנסים בדלת פתוחה, עם רצון ונפש חפצה, וההוראות כבר ניתנו. שיהיו הוראות קבועות גם לפעם הבאה,

דברים שניתן לכמת אותם במהירות, כמו עובדי המגזר הציבורי, יגיד לך חבר הכנסת עמיר פרץ שהיה יושב-ראש ההסתדרות. הוא מכיר את זה מצוין. שם יש דבר שאפשר לדעת ולתת הוראה מיידית. דברים שמשתרעים על ספקטרום שלם של עסקים ושל נתונים שונים, את זה צריכים לבדוק. אם יש חוק, גם לאנשים יש הרגיעה לדעת שהם יכולים להישאר בבית. את רואה שהממשלה, נכון.

חלילה וחס אתם לא תהיו בממשלה בפעם הבאה, או יתחלפו האישים ויהיו פחות רגישים, כל פעם נצטרך להיאבק על משהו שהוא כל כך פשוט. אל תדאגי, ש"ס תהיה בכל ממשלה. יש שני מסלולים: יש המסלול שדיבר עליו סגן השר ויש המסלול שאת הצעת, של חקיקה. עכשיו הוא משיב על הצעה לסדר-היום בנושא קונקרטי. על כל פנים, מכיוון שאנחנו חושבים אותה מחשבה,

להסתפק בתשובת הממשלה, אלא אם כן חברי יציעו משהו אחר. אבל מכיוון שאנחנו מיושרים אתכם במחשבה, נשמח אם זה יעבור לוועדת הכספים.

תודה רבה,

אני פונה אל המציעים על-פי סדר הגשת הנושא. חבר הכנסת עמיר פרץ, אתה מסתפק? ועדת כספים.

חברת הכנסת אורלי לוי

אנחנו נצביע, להעביר את הנושא לוועדת הכספים. מי שבעד יצביע בעד, ומי שנגיד הוא בעד הסרה. סגן שר האוצר, תן את הסכמתך וזהו. אנחנו מצביעים. בעד זה ועדת הכספים, נגד זה הסרה.

להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 4, נגד, 3. הנושא יועבר להמשך הדיון בוועדת הכספים. ועדת הכנסת. בסדר, ועדת הכנסת תחליט לאן זה יועבר. תודה. אנחנו עוברים לנושא הבא: החלטת המפכ"ל לבטל את ההפגנה בנצרת עקב המצב בדרום, הצעות לסדר-היום מס' 7885,

ראשון המציעים, חבר הכנסת נסים זאב. אחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. ישיב על ההצעות השר אהרונוביץ. יכול להיות ששאר המציעים, אני משיב.

השר סער. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא רוצה לדבר על עצם ההפגנה, שאני לא יודע מה זה תורם. זה אולי מעצים יותר את חנין זועבי, הופך אותה ללא פחות מאיזבל, לוושתי המלכה. אני לא חושב שצריכים לתת לה את הקרדיט, ולהפגין מולה ולהעצים אותה. בכל הפגנה כזאת היא בעצם זוכה ליותר אהדה בקרב אויבי ישראל. אני לא חושב שזה טוב. אבל ההחלטה של המפכ"ל, בעצם ייתכן מאוד שהיא שקולה, היא נכונה במצב של מלחמה, וישראל נמצאת באמת במלחמה. אי-אפשר לומר שירי על הדרום זה לא מלחמה. אומנם זה על חלק נכבד של מדינת ישראל, זה בעיקר בדרום, אבל באמת כוחות צבא ומשטרה היו צריכים להיות פרוסים יותר בדרום. מה שמפריע לי, אדוני היושב-ראש, זה עצם הדבר שיוצאים במוקדים שונים בנצרת וצועקים בגנות מדינת ישראל ובקריאות גנאי, והם צועקים: "ברוח ודם נפדה את פלסטין", תוך שהם מניפים את דגלי אש"ף. חנין זועבי היא בוודאי בוגדת במדינת ישראל. מבחינתי, מבחינת השקפת עולמי, היא השתתפה בהכאת כוחות צה"ל בלב ים. אנחנו שומעים את הנאומים השטניים שלה, את ההרס ודברי הבלע.

זה חלק מהדמוקרטיה שלנו.

באמת הכפשות כל כך חמורות נגד מדינת ישראל מעל בימת הפרלמנט שלנו פה במדינת ישראל, איך אומרים? ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפי תוכחות. אבל אנחנו רואים שזה הולך ומתעצם, הולך ומתגבר, ואני רואה את זה למשל כשאני נמצא בשמעון-הצדיק, בימי שישי. אני רואה את האלימות. אני במקרה נמצא בימי שישי בשמואל-הנביא, בכביש מס' 1, ואני רואה איך שמדי פעם באים קבוצות של ערבים וזורקים אבנים לכיוון שמואל-הנביא, דגלי אש"ף בחוצות העיר, והמשטרה לא עושה דבר וחצי דבר, במסגרת הדמוקרטיה שלנו. אני חושב שאנחנו צעד אחרי צעד באמת מאבדים את כוח ההרתעה של מדינת ישראל. כוח ההרתעה לא נמדד רק מול האויב החיצוני, או, איך הייתי אומר? במטחים של טילים והתשובה וההגנה שלנו ב"כיפת ברזל". כוח ההרתעה שלנו צריך להיות, קודם כול, מול האויב הפנימי שלנו ומול ההסברה. אנחנו חייבים להרגיע את המצב בשטח, אנחנו חייבים שערביי ישראל ירגישו שהם חלק, אבל לא אויבי מדינת ישראל, ולעשות את הכול,

תודה, אדוני. חבר הכנסת טלב אלסאנע, לא נמצא. אני אחד המציעים, אבל אני לא יכול לשאת את הדברים מהמקום שאני יושב בו. חבר הכנסת דני דנון, לא נמצא. אדוני השר, בבקשה. השר סער, בבקשה, אדוני. השר סער ייתן את התשובה בשם השר, פשוט היו הרבה מציעים,

אני אחד המציעים, אבל אני לא יכול לדבר מהעמדה שאני יושב בה,

היו גם אחרים.

דני דנון לא כאן, טלב אלסאנע לא כאן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להשיב על הצעה לסדר-היום בשם השר לביטחון הפנים. חבר הכנסת זאב ביקש לדון בהחלטת המפכ"ל לבטל הפגנה של אנשי ימין שתוכננה להתקיים בנצרת. מבירור הפרטים עולה כי למשטרה הוגשה בקשה לקיומה של הפגנה של איתמר בן-גביר ואחרים באזור נצרת. קיומה של ההפגנה אושר ל-11 במרס, וזאת תוך כדי היערכות של מאות שוטרים בשל הצפי להפגנות נוספות של תושבי נצרת ופעילי בל"ד באזור. לנוכח המציאות הביטחונית בדרום הארץ, שהצריכה היערכות מיוחדת ומתוגברת של משטרת ישראל לטיפול באירועי הירי על תושבי הדרום, לא התאפשרה הבטחת ההפגנה בסדרי הכוחות הנדרשים באופן שיבטיח את שלומם של המפגינים ואת הסדר הציבורי במקום, להערכת הדרג המקצועי. לפיכך החליט פיקוד המשטרה, לאחר הערכת מצב, לדחות את מועד קיום ההפגנה ולתאם מועד חדש עם המבקשים. במהלך יום ראשון הגיע חבר הכנסת בן-ארי עם כמה פעילים אשר ביקשו לקיים מחאה בעיר נצרת. לנוכח הנסיבות התאפשר לחבר הכנסת, מכוח החסינות המוקנית לו על-פי חוק חסינות חברי הכנסת, לסייר בעיר בליווי גורמי משטרה, כאשר ליתר הפעילים לא אושרה הבקשה מהטעמים שפירטתי קודם. תודה, אדוני השר. מה אתה מציע? להסתפק בתשובתי. להסתפק. חבר הכנסת נסים זאב? אתה מסתפק. אין הצעות אחרות. אני מתנצל, חבר הכנסת גנאים. אנחנו, רבותי, עוברים לנושא הבא: חרף ההתחייבויות, אזור הר-הזיתים והעיר העתיקה מסוכן ליהודים, הצעות לסדר-היום מס' 7889, 7897 ו-7906. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אריה אלדד,

חבר הכנסת מקלב,

הצעה רגילה, זאת אומרת עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, המצב בהר-הזיתים, בסביבות העיר העתיקה,

התרענו על כך פעמים רבות בשנים האחרונות, והשר לביטחון הפנים שב והתחייב לתגבר את הכוחות ולהילחם בתופעות הקשות המתחוללות שם. אנחנו עדים לתלונות רבות מאוד של אנשים שבאים לפקוד את קברי אבותיהם בהר-הזיתים, ונוסעים בציר הראשי לבית-הקברות, בציר הנע משדרת הרכס מהר-הצופים, מאוגוסטה-ויקטוריה לכיוון מצפה-רחבעם ולהר-הזיתים. הציר הזה, שעובר ליד בית-החולים "מוקאסד" ועל-יד בית-ספר ערבי, הוא ציר מועד לפורענות. בחודשים האחרונים נרשמו עשרות מקרים של כמעט מעשי לינץ' ביהודים שנסעו על הציר הזה, רכבם נחסם על-ידי מכונית שבאה לפניהם ואחריהם, וצעירים ערבים ניפצו באבנים גדולות את שמשות המכוניות.

זקנים, נפגעו, נפצעו, חלקם פצעים מאוד לא פשוטים, ורק בנס נמנע מעשה לינץ' עד מוות במקומות האלה. לפני ימים אחדים, בבית שנקרא "בית החושן" על הר-הזיתים, שסובל בחודשים האחרונים מהתנכלויות רבות של השכנים הערבים, הוצתה מכונית, הושלכו בקבוקי תבערה, ונזרקים אבנים מדי יום. ההתנכלויות הן ביום ובלילה. אנחנו מברכים את הממשלה על כך שבשנים האחרונות הושקעו מיליונים בשיפוץ הר-הזיתים, בהכנת מערכת מצלמות, באבטחה, אבל מה שבונים ביום, שוברים בלילה. שוב ושוב ושוב יש חילול מצבות, שבירת מצבות. חייבת לקום רשות הר-הזיתים. הגשתי הצעת חוק בעניין הזה, ואלמלא חילוקי דעות בין חברות קדישא שונות, שכל אחת רוצה לשמור על החלקה הקטנה שלה, ראוי היה מזמן להקים רשות כזאת, שתרכז את כל הפעולות בהר, שתתאם את פעולות העירייה והמשטרה ומשרד התיירות ומשרד הדתות. גם כשהממשלה משקיעה היום סכומי כסף גדולים מאוד בהר-הזיתים, וגם כשחשיבות ההר ברורה לכולם, ברגע שהשיפוץ יסתיים לא יהיה גוף אחד שירכז את כל הפעולות, נלך אחורה, וכל ההשקעה הגדולה תרד לטמיון. התשובות שאנחנו מקבלים מהמשרד לביטחון הפנים זה ש"אנחנו נערכים" ו"אנחנו מגיבים", ו"היו מעצרים", אבל במבחן התוצאה אנחנו נכשלים באכיפת החוק, במניעת הפגיעות. יהודים חוששים להגיע לקברי אבותיהם, והפנתיאון הלאומי שלנו, בית-הקברות העתיק ביותר בעולם שעדיין הוא בית-קברות פעיל, מזה 3,000 שנה קוברים שם יהודים את מתיהם, וגם היום קברים של אנשים חשובים מאוד ופשוטי עם, רבנים גדולים, ראשי ממשלה, עולי הגרדום, אנשים שנעקרו מגוש-קטיף, וגם אבי עליו השלום ביניהם, ולכן אני מכיר את הדברים מקרוב, רואה את הדברים בכל פעם שאנחנו פוקדים את קברו. המצב בהר-הזיתים איננו טוב, ואני מבקש שהממשלה תיחלץ ותעשה פעולה מיוחדת, גם תקים את רשות הר-הזיתים וגם תתגבר מאוד את אכיפת החוק בהר-הזיתים.

רשות הדיבור לסגן היושב-ראש, חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אחריו, אחרון הדוברים בנושא הזה, חבר הכנסת נסים זאב.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, לפני שעה קלה הובא למנוחת עולמים זקן האדמו"רים, האדמו"ר מוויז'ניץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה נשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל וכיהן 40 שנה כאדמו"ר מוויז'ניץ.

האדמו"ר הקודם מוויז'ניץ, מייד לאחר השואה, עוד לפני קום המדינה,

והקימו את חסידות ויז'ניץ המעטירה, וזה בעצם אחד המאפיינים הבולטים של התקומה של העם היהודי לאחר השואה: מחסידות שנשארו בה מתי מעט, מתי מעט, חסידות של עשרות אלפי אנשים. כמובן, חסידות ויז'ניץ, האדמו"ר מוויז'ניץ, היו גם החם וחתניו, האדמו"ר מבעלז, בארץ, האדמו"ר מסאטמר והאדמו"ר מסקווירא, ויחד עם כל היהדות החרדית בארץ הקודש ובכל העולם, אבלים על מותו. יהי זכרו ברוך. האדמו"ר מוויז'ניץ נקבר בבני-ברק, אבל אדמו"רים ורבנים, סבים, סבתות, אבות, אמהות, ילדים, קבורים בבתי-קברות בשאר חלקי הארץ, וגם בהר-הזיתים. לפני כמה שבועות חל יום השנה של אחד מהאדמו"רים מהחסידויות הגדולות בארץ, וכל שנה עולים לאוהל, לקבר ששם קבור האדמו"ר, אלפי אנשים. הנהלת החסידות פרסמה מודעה בעיתון שהיא מודיעה לכולם שהיא איננה אחראית לכל ההסדרים, לא לאבטחה ולא לכל ההסדרים ביום השנה.

לנוכח המצב הקשה השורר בהר-הזיתים. לאן הגענו? הגענו למצב שביום השנה, יום ההילולה של האדמו"רים, כשאלפים עולים במשך כל השנה, ועל דבר שנראה כל כך טריוויאלי, כל כך פשוט, שיוכלו גם השנה, מפרסמים מודעה שאי-אפשר לעלות לנוכח המצב השורר בהר-הזיתים. ואם זה נכון לגבי יום השנה, כשאלפי אנשים באים, שצריכה להיות רמת ביטחון יותר גבוהה, קל וחומר אנחנו צריכים להבין מה קורה למשפחות שרוצות לעלות לקברי יקיריהן ביום השנה או סתם ביום שהם מרגישים צורך לעלות. מה שנראה כל כך פשוט בכל מקום, בכל מקום בארץ ובכל מקום בעולם, יש מקום במדינה ששם אי-אפשר לעלות, שם אנשים חוששים לעלות. אנשים חוששים לבוא לקברי אבותיהם, לקברי ילדיהם. הם גם חוששים ויודעים מה הם יכולים לראות כשהם באים: לראות מצבה מנותצת, מחוללת, חדשות לבקרים. ולא זו אף זו, אנשים חוששים להיקבר בהר-הזיתים. אנשים, קברי משפחות, שהיו רגילים במקום אחד, צריכים להתנתק ולהיקבר במקום אחר. ילדים לפעמים לא יכולים לעשות את רצון הוריהם. הם נמצאים בדילמה גדולה מאוד, ואני ער לה, בין לקבור את האבא או את היקיר להם במקום ששם המשפחה אולי צריכה ושם זה מתאים ושם זה קברי אבות, למקום אחר משום שאחרי זה לא יוכלו לכבד אותו כראוי. מקום שהיה המקום הכי יקר בעולם לקנות בו חלקת קבר לא לפני הרבה שנים, מקום שמי שרצה חלקת קבר, שילם עשרות אלפי דולרים, היום אנשים גם בחינם, גם בחינם לא רוצים לבוא לשם, לא יכולים לבוא. רוצים אבל לא יכולים. לא זו אף זו, אנשים קונים במקום אחר. מי שרוצה היום קבר שדה, שביטוח לאומי לא משלם את זה, הולכים וקונים ומשלמים הרבה הרבה כסף במקומות אחרים, אף שיש להם בחינם. באים ואומרים להם: יש לכם קבר שדה בהר-הזיתים, והם לא באים לשם להיקבר. והפלא,

הפלא הגדול שבדבר, שנראה שלא ברור עד רגע זה מה הבעיה, איפה הבעיה טמונה. יש בעיות ביטחון בהרבה מקומות. במדינה שיש לה "כיפת ברזל" לא יכולה להיות איזו פיסת אור במקום כזה,

והמשטרה של 2012, השר לביטחון פנים לא נמצא פה, וזה לא רגיל, רגיל שהוא כן נמצא פה, אבל הוא כן רגיל כמעט מדי שבועיים, או ודאי מדי חודש, לעלות כאן על הדוכן ולענות על שאילתות או על הצעות לסדר-היום כאלה ואחרות בנושא הר-הזיתים. תמיד יש תשובות: אנחנו פועלים ופעלנו ועצרנו ועשינו. והנה, מבחן התוצאה, שצריך להיות כל כך פשוט, דבר כזה פשוט, להביא סדר, הביטחון המינימלי שנדרש, זה אנחנו לא מצליחים. ואני אומר, בדבר הזה אנחנו מחויבים, אנחנו חייבים את זה לקברי אבותינו. משהו לא מובן בנעשה, ואני מסיים במשפט שכבוד אבותינו זועק מן האדמה.

תודה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.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 הר-הזיתים זה לא עוד איזה הר זניח. הר-הזיתים, יש לו משמעות היסטורית. שוכני העפר שנמצאים שם בחלקות השונות, קבורים שם גדולי ישראל. "אור החיים" הקדוש, רבי עובדיה מברטנורא, מי לא קבור שם. והמשמעות, כאשר אנחנו רואים מדי פעם את הפוגרום בהר-הזיתים, זו פגיעה בריבונות של מדינת ישראל. עצם הדבר שמהססים לעלות, לעשות אזכרות ולקיים תפילות, כאשר בא יום היארצייט ואנשים רוצים לעלות רק כדי לעשות תפילה ופרקי תהילים, והם לא מסוגלים וחוששים, ואנחנו מכירים את האלימות שהיתה שם. אנחנו יודעים על אנשים שניצלו אפילו בנס מזריקת האבנים שהיתה שם. אז אני יודע שישנה איזו התחייבות שתיפתח נקודת משטרה בזמן הקרוב, אבל עד שתיפתח נקודת המשטרה הזאת, לדעתי יש צורך שאזרחי ישראל שבאים לשם ירגישו יותר בטוחים. דבר נוסף, אני יודע, אדוני השר, שהאוצר הולך להשקיע פה עוד 30 מיליון שקלים. בהר-הזיתים? שר האוצר, אני יודע שהאוצר הולך להשקיע ויש כבר אישור לעניין, בקרוב מאוד. וכבר הושקעו עשרות מיליונים, ואני לא מזלזל בכך, אבל עצם הדבר, כאשר האוצר נותן תקציבים באמת מכובדים מאוד, ועדיין אנחנו לא מסוגלים לתת את הביטחון המינימלי לאותם אנשים שבאים לקיים את היארצייט שלהם שם, אני חושב שזה דבר חמור ביותר. אני חושב שהצעת החוק של ידידנו אריה אלדד, להקים רשות בכל מה שקשור להר-הזיתים, יש לזה משמעות גם של ריבונות ישראל בירושלים. אנחנו לא יכולים לדבר בשתי שפות. מצד אחד אנחנו מדברים גבוהה-גבוהה, מדברים על ריבונות, על שליטה, ואפילו להגיע להר-הזיתים אנחנו לא מסוגלים. ואנחנו יודעים בדיוק מי עושה את כל הפוגרום. זה בדיוק השכנים הסמוכים שנמצאים באזור, הם עושים את הפוגרום. ועם כל המצלמות אני רואה את ההשחתות, ומדי פעם אנחנו מעלים את הנושא, השכם והערב, אבל שום דבר, לצערי הרב, לא משתנה, ואנחנו נמצאים באותו מצב. אני מקווה שבאמת הממשלה תקבל החלטה לפחות להביא את הנושא לוועדת הפנים, ושתצא קריאה להקמת הרשות, כפי שהציע חבר הכנסת אריה אלדד, ויכול להיות שאנחנו נוכל להתקדם במשהו. תודה, אדוני. תודה. אני מזמין את שר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער, להשיב בשם השר לביטחון פנים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להשיב על הצעות לסדר-היום בעניין הר-הזיתים בשם השר לביטחון הפנים. חברי הכנסת אלדד, מקלב ונסים זאב ביקשו לדון במקרי האלימות באזור הר-הזיתים. אני חושב שהנושא הזה הוא נושא מאוד חשוב, אני חושב שהר-הזיתים הוא מאוד חשוב לעם ישראל. אני יכול רק לספר בפתיח, לא מהתגובה שקיבלתי מלשכת השר לביטחון פנים, שגם קרובי משפחתי, רבים מצד אמי, קבורים בהר-הזיתים, משפחת צופיוב, שעלתה מאוזבקיסטן לפני הרבה שנים. מי שמכיר את "סידור דוד ושלמה" של העדה הבוכרית, יכול לראות את ההקדמה שנכתבה על-ידי הבן, על-ידי שלמה צופיוב, סיפור מאוד מעניין על אמו שנפטרה בבוכרה והובאה במשך חמישה שבועות, על-פי צוואתה, לקבורה בהר-הזיתים. לאחר מכן, לאחר זמן קצר, למרבה הצער, גם אחותו, שנפטרה בגיל 25 שנים, הובאה על-פי צוואתה במשך שבועות ארוכים לקבורה בהר-הזיתים. כך שבוודאי זה מעמיד במקום הנכון את העוצמה ההיסטורית והרגשית של העם היהודי לירושלים בכלל ולהר-הזיתים בפרט, ולכן הנושא הזה הוא נושא רציני ביותר. היתה התפתחות בפיתוח במקום בשנים האחרונות, חשובה, אבל בהחלט יש הרבה בעיות, והן הוצגו על-ידי המציעים. בשנים האחרונות משטרת ישראל מבצעת פעילות גלויה וסמויה באזור הר-הזיתים ובצירים שמובילים להר-הזיתים. במקום ישנן מצלמות שפועלות 24 שעות ביממה, ניידת אבטחה של משרד השיכון ונוכחות משטרתית קבועה. מיגור המקרים של יידוי האבנים נמצא בראש סדר העדיפות של תחנת "שלם", האחראית לאזור. בשנת 2011 צומצמה התופעה באופן משמעותי, אך בחודש פברואר 2012 חלה עלייה חדה באירועים עקב מתיחות סביב הר-הבית. מרבית המקרים מתרחשים במעבר כלי הרכב דרך הכפר א-טור, ולא בהר-הזיתים עצמו. מתחילת 2012 נפתחו 56 תיקים בגין יידוי אבנים באזור, ובמקרים שבהם החשודים לא היו מתחת לגיל העונשין הוגשו כתבי-אישום. אני מסכים לכיוון שעליו דיבר חבר הכנסת אלדד, הנושא של רשות הר-הזיתים או טיפול מערכתי דומה. היו לי שיחות על זה לפני כחודשיים עם מזכיר הממשלה, ובעקבות הדברים אני אשוחח אתו, וגם עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה,

כדי לקדם הנוכחות שלנו במקום, את הביטחון במקום ואת השמירה על קברים, שחלקם חוללו בתקופה שהר-הזיתים לא היה בידינו. אני חושב שהנושא הזה הוא נושא שחשוב שיישאר על סדר-יומה של הכנסת בדרך שבה יבחרו המציעים. לפי דעתי רצוי בדיון בוועדה, אבל אם יבחרו בדרך אחרת, זה בוודאי מקובל עלי. תודה, אדוני. אני פונה למציעים אם הם מקבלים את ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים.

לכן אנחנו מצביעים, רבותי. מי שבעד, זה לוועדת הפנים, מי שמתנגד, זה הסרה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. הנושא יועבר אכן לוועדת הפנים להמשך הדיון, ברוב של ארבעה תומכים, ללא מתנגדים וללא נמנעים. אנחנו עוברים לנושא הבא, והוא: אפליה במכירת קרקעות בעיר עכו,

של חבר הכנסת אברהים צרצור. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, הסוגיה של הערים המעורבות נחשבת לאחת הסוגיות הבוערות ביותר. מדובר ביותר מ-200,000 אזרחי מדינת ישראל הערבים שחיים בערים המוגדרות כמעורבות, עכו, חיפה, יפו, לוד ורמלה וגם באר-שבע, שבה חיים כיום יותר מ-6,000 אזרחים ערבים אזרחי מדינת ישראל. יותר מ-250,000 תושבי ישראל הערבים בערים המעורבות הולכים בדרך אפלה ביותר. הם אינם רואים את האור בקצה המנהרה, בשום פנים ואופן. הם נחשפים למספר רב של בעיות ונחשפים למספר רב של אתגרים קשים מאוד הנוגעים לחיי היום-יום שלהם. אחת הסוגיות שעומדות בפני האוכלוסייה הערבית בערים המעורבות היא נושא האכלוס, נושא הדיור, נושא מסובך, טעון ומורכב ביותר. הדוגמה שאנחנו מביאים היום היא הדוגמה של עכו, עיר שחיים בה יותר מ-25,000 ערבים, חלק מהם בעיר העתיקה וחלק מחוץ לחומות העיר העתיקה. כיום הם נתקלים בבעיה קשה מאוד. הם נרדפים על-ידי החברות המשכנות השייכות למדינת ישראל.

במקום שמדינת ישראל תחבק את האוכלוסייה הזאת, שנחשבת לאחת מהאוכלוסיות החלשות ביותר, במקום לחבק אותם, לחזק אותם, לדחוף אותם, להנהיג מדיניות של אפליה מתקנת כלפיהם, להקל במצב חיי היום-יום שלהם, לצערי הרב החברות האלה באות ומתייחסות אליהם כאל כמות של כולסטרול שצריכים להיפטר ממנו עד כמה שאפשר, כדי שהגוף היהודי של הערים האלה יהיה בריא עד אין-סוף. אחת הדוגמאות האחרונות, כבוד השר, זאת עמותה בשם עמותת "אומץ", שפועלת בעכו מזה 14 שנים, והשתתפה לאחרונה במכרז לרכישת 40 דונם במטרה לבנות 153 יחידות דיור חד-קומתיות. כבוד היושב-ראש, זה דבר מעניין מאוד. בכל זמן ששר הפנים עומד מעל הדוכן הזה כדי להגיב על הצעות והצעות שונות שאנחנו, חברי הכנסת הערבים,

הוא תמיד מדבר על הצורך בשינוי תרבות הבנייה בקרב האוכלוסייה הערבית. זאת אומרת, הוא תמיד דוחף בכיוון של לבנות לגובה. ומה הסיבות שמביאות את שר הפנים להציע את ההצעה האמיצה הזאת שהוא מציע לאוכלוסייה הערבית? זה כדי לשים, מה שנקרא, מכשול בפני דרישותינו הלגיטימיות להרחיב את תחומי השיפוט ולהוסיף עוד קרקעות, כדי לשפר את המצב של השיכון, של האכלוס, של התשתיות, של המבנים הציבוריים וכו' וכו'. היום, לצערי הרב, בא שר

בא משרד הפנים, בא משרד השיכון, שדרך אגב כולם שייכים לאותה מפלגה, ודוחפים ומאמצים עמותות שונות בכל הערים המעורבות. אנחנו מדברים עכשיו על עמותת "אומץ", שפועלת דרך זרוע מבצעת שלה שנקראת "העמותה לבניית שכונה דתית בעכו", ודווקא מאשרים להם תוכניות לבנות 154 יחידות דיור חד-קומתיות, בניגוד למדיניות של משרד הפנים. יתירה מזו, המכרז הזה, פשוט מאוד, תפור לטובת אוכלוסייה דתית, לא מאלה,

שגרים בתוך העיר עכו,

אלא גם פותח את שערי השכונות החדשות האלה בפני אוכלוסיות דתיות שמיובאות מחוץ לתחומי העיר עכו, כאילו יש מספיק קרקעות לכל האוכלוסייה, גם הערבית וגם היהודית. את הדבר הזה צריך להפסיק, והדבר שאנחנו דורשים זה לבטל לאלתר את המכרז הזה ולפתוח את המכרז הזה לכל תושבי עכו, ערבים ויהודים כאחד, היות שמדובר בקרקעות השייכות לציבור בכלל. הן אדמות ציבוריות, שמי שצריך ליהנות מהם זה כלל האוכלוסייה בעכו, ובמיוחד האוכלוסייה החלשה, שדורשת באמת תמיכה בקטע של השיכון. תודה מקרב לב. תודה, אדוני. אני מזמין את שר החינוך להשיב על הנושא הזה בשם שר השיכון. בבקשה, אדוני. אתה היום כל הממשלה. ממשלת סער. מצלצל טוב, לא? כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני משיב על ההצעה לסדר-היום בשם שר הבינוי והשיכון. בשלוש השנים האחרונות שווקו בעיר עכו יחידות לכלל הציבור, שחלקן היו במסגרת "בנה ביתך" וחלקן בבנייה רוויה. הפרסומים נעשו על-ידי משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל והיו מיועדים לציבור הרחב. המכרזים מפורסמים לכלל הציבור, ללא העדפה למגזר כזה או אחר, למעט שיווק אחד, שנעשה במיוחד לגורמי צבא, בתיאום ועל-פי קריטריונים ואמות המידה של משרד הביטחון. למעט השיווק הנ"ל, כלל הפרסומים ליחידות דיור בעיר עכו היו לכלל הציבור ללא הבחנה. להלן השיווקים שנעשו בשלוש השנים האחרונות:

עכו, שכונת אגרוף-הדרום, מתוך תב"ע מס' ג/17856, מתוך 230 יחידות דיור שווקו 106 יחידות דיור לכלל הציבור. שאר 124 יחידות דיור מיועדות לצבא,

תב"ע 17551, מתוך תב"ע של 228 יחידות דיור שווקו ונמכרו 216 יחידות בנייה רוויה לכלל הציבור. לגבי 12 יחידות דיור בתב"ע זו של "בנה ביתך", נמכרו עשר יחידות דיור בלבד לכלל הציבור,

אגרוף-הצפון, תב"ע ג/17857, 230 יחידות שווקו ונרכשו על-ידי שתי עמותות, אחת דתית והשנייה עמותה לפיתוח עכו. השיווק היה לכלל הציבור. משרד הבינוי והשיכון פועל למתן מענה בתחום הדיור לכלל גוני האוכלוסייה והמגזרים השונים. תודה, אדוני. מה אתה מציע, כבוד השר? אני אסכים לכל הצעה של המציע. לוועדת הפנים. לוועדת הפנים. אנחנו נצביע, רבותי. בעד לוועדת הפנים, ונגד זה הסרה. בבקשה,

ברוב של שלושה חברי כנסת, ללא מתנגדים וללא נמנעים, הנושא של אפליה במכירת קרקעות יועבר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. בזה אנחנו מסיימים את פרק ההצעות הדחופות. אנחנו עוברים לשאילתות. אני מזמין את שר החינוך להשיב על שאילתות.

עכשיו אני כשר החינוך. עכשיו בכובע האמיתי.

שאילתא מס' 1799, של חבר הכנסת מסעוד גנאים: צמצום מקצוע החינוך התעבורתי.

צריך להקריא

זה רק בשאילתות דחופות. שאילתות רגילות, לא מקריאים את השאילתא. ביום ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012): זו השנה הרביעית ברציפות שמשרד החינוך מחליט על צמצום החינוך התעבורתי ומונע ממאות אלפי תלמידי בתי-הספר התיכוניים ללמוד את המקצוע בתירוץ של "בעיית תקציב". רצוני לשאול:

עלייה קטנה בשני הנתונים האלה, עלייה קטנה ממה שהיה בתשע"א. בשנת הלימודים תש"ע נלמדה התוכנית בכיתות י"א בהיקף של חצי שעה שבועית לכיתה בגלל צמצום בתקציב. אני מדבר על שנת תש"ע, שאכן, מבין חמש השנים האחרונות היא השנה שבה למדו פחות. כאמור, אחרי זה, זה תוגבר תקציבית ועלה ההיקף בחזרה. בימים אלו מתנהל דיון בנושא הוראת החינוך התעבורתי בין הנהלת משרד החינוך לבין הנהלת משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. כמו כן הוקמה ועדת היגוי מקצועית בין-משרדית לקידום החינוך התעבורתי במערכת החינוך בחטיבה העליונה. המגמה היא לקיים מערך מסודר וקבוע של למידה ולהגדיל את הוראת החינוך התעבורתי לכיתה י'.

זאת במידה שיינתן לכך תקציב ייעודי קבוע בבסיס התקציב של משרד החינוך. אני לא מתכוון להסיט שעות לימוד ממקצועות אחרים לצורך הזה. בתום עבודת הוועדה ובסיכום הדיונים ייקבעו גם התקציב המיועד לחינוך התעבורתי לשנים הבאות וגם היקף הלמידה ותכניה. תודה רבה, אדוני. השאילתא הבאה היא מס' 1861, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. הוא לא נמצא ולכן אין צורך להשיב. שאילתא של חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, מס' 1878,

לא צריך להשיב. מס' 1899, של חבר הכנסת שי חרמש, גם הוא לא נמצא,

אני מודה לך, כבוד השר. תודה רבה, אדוני. אני מזמין את שר המשפטים להשיב על שאילתות. בבקשה, אדוני. השאילתא הראשונה היא מס' 1683, של חבר הכנסת יצחק וקנין,

לא צריך להשיב. השאלה שאחריה מספרה 1742, של חבר הכנסת אריה אלדד: ירי קליעי פלסטיק מטווח אפס בחוות-גלעד. בבקשה, אדוני. ביום י"ח בכסלו התשע"ב (14 בדצמבר 2011): חקירת התלונות נגד ירי קליעי פלסטיק מטווח אפס בחוות-גלעד ב-28 בפברואר 2011,

נמשכת למעלה מתשעה חודשים, אף שפרק הזמן המוקצה לחקירת מח"ש הוא שישה חודשים. רצוני לשאול: 1. האם הפרטים נכונים? 2. אם כן, מתי תסתיים חקירת מח"ש בנושא? 3. מה ייעשה כדי שמח"ש תעמוד בנהלים המוכתבים לו? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברצוני להביא לידיעת חבר הכנסת השואל את תגובת המחלקה לחקירות שוטרים. בנוגע לשאלות מס' 1

מח"ש הודיעו כי יפעלו להחשת הטיפול בתיק, אולם אין בידיהם לתת הערכה למועד סיום הטיפול, מאחר שמדובר בתיק עם חומר חקירה רב. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אלדד, לא נהוג לשאול שאלות נוספות בשאילתות רגילות, אבל אם השר יסכים, אני לא אתנגד.

זו המשמעות, כשיש שאלה,

בבקשה, אדוני. כמדומני שכן. ככל שאני זוכר. אני לא בקי בתקנון מאין כמותי, אבל מאז שאני פה, יש שאלה, יש תשובה, ואז יש שאלה נוספת.

בסדר, זה לא היה כל הזמן. אם זה השתנה לאחרונה, אני לא יודע. אבל השר לא מתנגד להשיב. תודה, אדוני היושב-ראש. בכל זאת, הערכת זמן. האירוע הוא כבר בן שנה וחצי. החקירה נמשכה הרבה יותר ממה שהיה צפוי. האם יש באפשרותך לבקש ממח"ש לסכם את התיק ולהגיש המלצות בהקדם האפשרי, או שהדבר עלול להתבדר עד אין-סוף, ואין להם שום מכסה וקו שיגביל אותם בזמן, גם לאור חקירה מסובכת? תודה, חבר הכנסת אריה אלדד. חז"ל אמרו, אין מזרזים אלא למזורזים. אני מקווה שהעלאת השאלה על-ידי חבר הכנסת הנכבד תביא לכך, זה יביא לזירוז הטיפול ולסיום הטיפול בתיק. אני אפנה שוב. אני מניח שהתשובה שהם נתנו, והם אומרים את זה, מדובר בתיק עם חומר חקירה רב, אבל הם מטפלים בזה. אני מקווה שזה יביא לזירוז, כפי שאמרתי את מאמר חז"ל. תודה, אדוני השר. אנחנו עוברים לשאילתא הבאה, מס' 1795, של חבר הכנסת וקנין,

השאילתא שלאחריה, מס' 1844, של חבר הכנסת אריה ביבי, הוא לא נמצא. השאילתא שלאחריה, מס' 1862, של חברת הכנסת עינת וילף: חוק התיישנות חוזים. בבקשה, אדוני. לא צריך להקריא, חברת הכנסת וילף.

ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012): נודע לי כי במקרה של סילוף חוזי ביטוח או גילוי טעויות בחוזה, אין אפשרות לפיצוי באופן רטרואקטיבי בשל ההתיישנות התקפה שלוש שנים לאחר יום חתימת החוזה. רצוני לשאול: 1. מה הם הכלים המסופקים לאזרח להגנה מפני סילוף חוזים?

צמצום מספרן של תובענות שבשל עיכוב בהגשתן יש בהן כדי לפגוע בציפיות הראויות של נתבעים וביכולתם להתגונן מפניהן,

מניעת התדיינות במחלוקות אשר בשל הזמן הארוך שבו לא הובאו לדיון, אין עוד לציבור עניין בבירורן, או שהבירור סבוך ביותר, או שקיים חשש שבשל חלוף הזמן תתקבל בהן הכרעה מוטעית,

עידוד זכאים לתבוע את קיום זכותם בלא עיכוב, והכול תוך התחשבות ראויה בזכותו של תובע לממש תביעה העומדת לו, לרבות בגורמים המונעים ממנו לעשות כן. בנוגע לשאלה מס' 2, חוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981, קובע תקופת התיישנות מקוצרת של שלוש שנים מיום קרות מקרה ביטוח לתביעות תגמולי ביטוח. הרציונל הוא שקביעת תקופת התיישנות ארוכה יותר בתביעות ביטוח תקשה על בירור העובדות ותאלץ את המבטחות לשמור רזרבות כספיות גבוהות כדי להבטיח יכולת ניהול תביעות מאוחרות ותשלום לתובעים, ככל שיידרשו לכך. שמירת רזרבות למשך תקופה ארוכה וחוסר הוודאות המלווה אליה עשויים אף להוביל לייקור את הפרמיות שמשלמים המבוטחים. תקופת ההתיישנות המקוצרת הקבועה בחוק חוזה הביטוח מוגבלת לתביעת תגמולי ביטוח בלבד, ואינה משתרעת על תביעות שעילתן אחרת ועשויות להתעורר במערך היחסים בין מבטח למבוטח או מוטב, כגון הפרת חובות המוטלות על צדדים לחוזה, תביעות להשבת דמי ביטוח, עילות נזיקיות ועוד. במקרים אלו תחול תקופת ההתיישנות הכללית של שבע שנים, ככל שלא חלפה, והתובע יהיה זכאי לסעד המתאים. תודה רבה.

חברת הכנסת וילף, אם את רוצה להציג את מהות השאלה על מנת שהשומעים ידעו למה הדברים של השר מכוונים, אז בבקשה. תודה רבה.

גם השאילתות תמיד מגיעות מהציבור, הציבור גם רוצה לדעת למה היתה התשובה, וגם ששמו יוזכר. השאילתא הזאת הגיעה מהאזרח צבי חווה. ברשותך, כיוון שאנחנו מקליטים הכול, ואחרי זה משדרים את זה ושולחים לאנשים שביקשו את השאילתות, אקריא את השאילתא כדי שנוכל לערוך אותה לתוך התשובה ויהיה הקשר ברור. נודע לי כי במקרה של סילוף חוזי ביטוח או גילוי טעויות בחוזה, אין אפשרות לפיצוי באופן רטרואקטיבי, בשל ההתיישנות התקפה שלוש שנים לאחר יום חתימת החוזה. רצוני לשאול: 1. מה הם הכלים המסופקים לאזרח להגנה מפני סילוף חוזים? 2. מדוע ההתיישנות על תביעות ביטוח היא שלוש שנים ולא שבע כמקובל בתביעות כספיות מול הבנקים, חברות התקשורת וכדומה? אני מודה לשר על תשובתו.

תודה. אנחנו עוברים לשאילתא הבאה, שאילתא מס' 1891, של חברת הכנסת רוברט טיבייב. הוא לא נמצא, אין צורך להשיב. שאילתא מס' 1908, של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי,

לא צריך להשיב. אני מודה לכבוד השר.

רבותי, אני מודיע שתם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ה באדר התשע"ב, 19 במרס 2012, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.